אדוני השר, אדוני השר שנקרא סגן שר, חברי חברי הכנסת, היום יום רביעי, י"ח בתמוז תשע"א, 20 בחודש יולי 2011 למניינם, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. תחילתה של ישיבת הכנסת עוסקת בשאילתות דחופות לשרים, שכבר נמצאים כאן, גם שר הבינוי והשיכון. נמצא פה גם השואל הראשון, שהוא חבר הכנסת חנא סוייד, ואני מתכבד להזמין את השר, שר השיכון והבינוי אריאל אטיאס, לבוא ולענות על שאילתא אליו שמתייחסת לצווי פינוי מטעם "עמידר". חבר הכנסת סוייד, בבקשה, אדוני. אדוני השר יכול לעלות על דוכן הנואמים ומשם הוא ישיב על השאלה ועל שאלות נוספות שיהיו. בתשובה על הצעת אי-אמון ענה השר בהרחבה, ואחר כך צוטט בכל אמצעי התקשורת. יש לנו גם היום איזו שאילתא שמתייחסת לחוק של חבר הכנסת חנין והשר, שר הפנים, לא היה סיפק בידו לענות, ונדמה לי שהיא שאלה חשובה ביותר, ואני הזמנתי גם את יושב-ראש ועדת הכלכלה. זו שאלה שדב חנין ביקש לשאול אותה, אם אדוני יסכים לענות עליה, אני לא מחייב אותו, כי יש איזה דבר שהוא מאוד משונה בעינינו. מייד אחרי שהשר יגמור עם חבר הכנסת סוייד אני אביא בפניו. חבר הכנסת סוייד, בבקשה, אדוני. נא להקריא את השאלה בשלב ראשון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, שמונה משפחות ערביות מרמלה, המונות יותר מ-60 נפשות ובהן 35 ילדים, קיבלו לאחרונה צווי פינוי מבתים שבהם הם גרים יותר מ-50 שנה, ללא הצעה של דיור חלופי. תופעה דומה, בעכו. ברצוני לשאול את כבוד השר: 1. האם נבחנו חלופות לצווי הפינוי? הכוונה, עם חברת "עמידר". 2. האם אתה מודע להשלכות של ביצוע צווי הפינוי במובן של לזרוק משפחות עם ילדים לרחוב?

תודה רבה. ישיב השר.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מדובר במשפחה שמחזיקה במתחם ברמלה. נגד כל המחזיקים הוגשו תביעות בתאריך 10 בספטמבר 2006 על תוספות בנייה בלתי חוקיות. בפסק-הדין שהתקבל ב-22 ביולי 2010 נקבע כי על המחזיקים לפנות את כל הנכסים עד ליום 1 בדצמבר 2010. משלא פונו הנכסים בהתאם לפסק-הדין, נפתחו הליכי פינוי בהוצאה לפועל. ביום 24 בפברואר 2011 בוצע פינוי מאחת היחידות במתחם שהוחזקה על-ידי משפחה. הפינוי הזה בוצע כבר. ביום 7 באפריל 2011 תוכנן להתבצע פינוי נוסף במתחם, אך בשל החלטת משטרת רמלה בעקבות התגודדות של 100 פעילי שמאל סביב המבנה ביום הפינוי, נקבע פינוי גמיש, שזה אומר שלוקחים טווח של תאריכים, ופתאום מפנים אותם. חשוב לציין שביום 7 ביולי 2011 הוגשה בקשה לבית-המשפט המחוזי לעכב את הפינוי, ובית-המשפט דחה את הבקשה לעיכוב הפינוי, וציין בהחלטתו כי פסק-הדין של בית-המשפט יישאר בעינו. פסק-הדין ניתן לפני שנה, ולא נתבקשה הארכת מועד להגשת הערעור, והיתה שנה שלמה למשפחה ולמשפחות שנמצאות שם להתארגן לדיור חלופי. צריך לזכור, חבר הכנסת חנא סוייד, אדוני היושב-ראש, שאחת המשימות של מינהל מקרקעי ישראל זה לשמור על קרקעות המדינה. אנו רואים שכל הליך פינוי לוקח הרבה זמן, ומדובר בהליך שלקח חמש שנים, כשהמפונים מיוצגים על-ידי עורכי-דין והולכים לבית-משפט, וניתנו להם כל ערכאות הערעור. לא ייתכן מצב שכל מי שרוצה ילך ויפלוש לקרקעות ויתגורר בבתים. אם אנחנו נהיה במקום כזה, כל מה שאנחנו בונים כאן בעמל רב

חבר הכנסת חנא סוייד, אם מדובר בפסק-דין של בית-משפט, אני לא יודע אם יש בכלל שיקול דעת, בבקשה, אדוני, כן. אחריך גם חבר הכנסת סעיד נפאע וחבר הכנסת הורוביץ.

חבר הכנסת חנא סוייד הוא ממפלגתך, לכן הזכות לאחרים קודמת.

אדוני היושב-ראש, לא יודע אם להגיד תודה על התשובה הלקונית שהשר הגיש או לא להגיד תודה, כי זה לא תשובה. אדוני, עם כל הכבוד, אתה שר השיכון, אתה לא שר המשפטים ולא שר המשטרה. אתה נתת לי סיפור נחמד, נרטיב מצוין, על צווים ועל פינויים ועל משטרה. אבל אתה שר שיכון. מה אתה כשר שיכון עשית ומוכן לעשות בעניין הסדרת שיכון לשמונה משפחות? מה אתה בא ומספר לי כאן סיפורים? אני שומע אותך בשאילתות שאתה מטפל בפתרונות שיכון ביישובים היהודיים, איזה מתרפס, איזה אדם שרוצה למצוא פתרונות בכל צורה אחרת. ועכשיו, כשהעניין שייך למשפחות ערביות, אתה עונה בביטול כזה, פרעה גדול.

עם שר שיכון כזה אנחנו נגמור את החיים שלנו ברחובות.

תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת נפאע, אדוני. בכל זאת, חבר הכנסת, אני אף פעם לא שומע את חבר הכנסת חנא סוייד צועק, מפני שבדרך כלל הוא לא צריך לצעוק, הדברים שלו הם דברים מתקבלים על הדעת. כשמתחילים לצעוק אני נבהל, לא מהצעקה אלא, אל תיבהל. לא, אני נבהל. יכול להיות שכשצועקים, אני נבהל מתשובות כאלה,

היו שרים בממשלות הראשונות של המדינה שהיה כתוב להם בנאומים להרים קול כי פה אנחנו לא צודקים, אז צריך לדבר יותר בקול. כמובן, אף פעם לא היה דבר כזה עם חבר הכנסת סוייד. אני בטוח שהוא מדבר, אומר השר: תשמע, אנשים פלשו לקרקע לא להם, בנו. הוגשה, לא בצו מינהלי, 60 שנה הם גרים בבתים, לא, אבל הם הרחיבו. 60 שנה.

הוא אמר: הם הרחיבו,

מפני שהרחיבו מוציאים אותם? כבר 60 שנה. לא הם מוציאים,

אתה מבין מה,

אני מבין מה שאדוני אומר. בית-המשפט, היו צריכים לטעון בפניו שבכלל אי-אפשר להוציא אותם כי יש להם חזקה נוגדת, ויש להם בעלות לפי חוקי מקרקעין. חבר הכנסת חנין בקי מאוד בכל החוקים האלה. אבל אומר השר, אומר השר בצורה המפורשת ביותר: יש פסק-דין של בית-משפט, אז לא צריך לכעוס עליו. הוא לא שר המשפטים, אבל הוא המחויב והאחראי לנושא של שמירה על קרקע מדינה בתוקף תפקידו. בבקשה, חבר הכנסת נפאע, להמשיך. אדוני עוד לא עונה.

אני מודיע מראש שהשאלה שלי היא לא כל כך זהה אלא מעין ניצול הזדמנות שכבוד השר נמצא כאן,

אבל היא קשורה באמת למצוקות הדיור. אני מתייחס לחלוקת מגרשים, במיוחד בכפרים בצפון, וספציפית אני אדבר על בית-ג'ן, שמשנת 2000 עד עצם היום הזה לא חולק שם ולו מגרש אחד, וזה גורם למצוקת בנייה, והפינויים שמתרחשים שם, אומנם לא מאותן סיבות שדיבר עליהן חבר הכנסת סוייד, אבל מבחינת התוצאה אין שוני רב בין הפינויים האלה לפינויים שם. אומנם הסוגיה קצת שונה. הייתי שמח אם כבוד השר בהזדמנות הזאת יוכל לבשר משהו לגבי הסוגיה הזאת.

בבקשה, חבר הכנסת הורוביץ. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, השאלה של חבר הכנסת סוייד נוגעת לאנשים שגרים בדיור ציבורי של חברת "עמידר", שהיא חברה ציבורית לשיכון. אולי לנוכח הסיפור הזה שהוא הביא, ובכלל מה שקורה סביבנו, לא הגיע הזמן לחזור קצת, לפחות בחלק מהמקרים, לקונספט של דיור ציבורי בישראל, למעורבות שלכם בשוק באמצעות בנייה תקציבית, בין אם לדיור ציבורי לפי קריטריונים של אנשים שהם נזקקים,

לקריטריונים יותר רחבים? הרי ללא מעורבות כזאת, וכשמשאירים הכול לידי השוק הפרוע, אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה. ואני חושב שזה אולי מה שמאחד את כל המחאה שאנחנו רואים סביבנו.

אני רוצה, אני רוצה רק להרחיב את שאלתו של חבר הכנסת חנא סוייד. נגיד שההורים עשו דבר שאסור, וניתן פסק-דין של בית-משפט.

שולחים אותם לרחוב. שר השיכון, מה עושים במקרה כזה? בהחלט לא צריך לעבור לסדר-יום על הרחבות בנייה ועל חוקים. אבל, באמת איך אנחנו, 11 ילדים פתאום הולכים לרחוב. 35. בסדר.

חברים יקרים, אני, ראשית, מוחה, אני לא אדבר בקול, אני אדבר בצורה הכי ברורה,

על הסגנון הזה, שיש הבדל בין יהודים לערבים, שאת הערבים מפנים ואת היהודים לא מפנים. אני יכול להגיד לך שלמשטרת ישראל יש רגישות גבוהה יותר למגזר הערבי מאשר למגזר היהודי, ורוב התלונות של מינהל מקרקעי ישראל על פלישות גסות לקרקע, על קרקע שאין בה כלום, שבאים עם כלים כבדים, שבמגזר היהודי לא יעזו לעשות דבר כזה, אולי תדבר כשר שיכון. תעזוב את, לא יעזו לעשות דבר כזה.

חבר הכנסת חנא סוייד, שר השיכון עונה כשר והוא יכול לענות מה שהוא רוצה. הציבור ישפוט.

אנחנו יודעים, אחרת היינו מפנים את השאלה אל שר המשפטים. חבר הכנסת סוייד, אני כיבדתי אותך. כשאתה עמדת פה ליד המיקרופון, לא הפרעת לך. אמרת איזה דברים שאתה רוצה.

ואני לא ארים את הקול מעל מה שאתה מדבר. אני מוחה על המשוואה.

אם אכפת לך האמת, אם חשוב לך הססמאות, זה משהו אחר. גם עם זה אני יודע להתמודד. אם חשובה לך האמת, אתה תראה שבאופן מובהק יש אפליה מובנית, אני מוחה על הגישה הזאת, תודה רבה.

נשמעה, מחאתך נשמעה. אתה מחפש אמת ואני לא מחפש אמת?

חבר הכנסת חנא סוייד,

שמינהל מקרקעי ישראל ימשיך לפנות את מי שפולש לקרקעות לפי צווי בית-משפט. זו העבודה שלנו. עכשיו לגבי דיור ציבורי. כשמציעים דיור חלופי, אני רוצה שתדעו איפה אנחנו אוחזים היום. יש לנו 70,000 יחידות דיור בדיור ציבורי. במשך 20 שנה משרד האוצר, כל הממשלות,

ניסו לחסל את הדיור הציבורי. זה נכון, זה נכון, זה נכון. כל הממשלות. 20 שנה לא נתנו לנו לרכוש דירות, והמכירות שעשו במבצעי מכר, חלק הלך לקופת המדינה, לפי דוח מבקר המדינה, חריף מאוד, 2 מיליארד שקלים עד 1999 נעלמו להם בתוך כל מיני הסכמים שערורייתיים עם הסוכנות. ומה שאנחנו עשינו משנת 2009, כשנכנסתי לתפקידי, זה קודם כול לחדש את הקניות של הדירות, בתקציב הדל שיש לנו, וקודם כול לקחנו את הנכים הרתוקים. בסוף, כשיש לך עוגה וצריך לחלק אותה להרבה סועדים, אתה צריך לעשות תעדוף הכי נכון. פנו אלי ארגוני הנכים. אמרנו: הנכים הרתוקים הם לפני כולם, ואין תור ממתינים. ככל שהם רוצים.

אני יכול להגיד בלתי מוגבל, לנכים רתוקים. אנחנו קונים דירות ומתאימים אותן לנכים רתוקים עם הרחבות של הבית. מסדרים את זה לפי מה שצריך. אני חייב להגיד שיש נכים שמעדיפים להישאר במקומות שהם היום, שמטפלים בהם, ולא להיכנס לדירות האלה. בנוסף, יש לנו איזו ועדה קטנה פנימית של המשרד, שאם יש נסיבות נוספות, נניח משפחה שגם יש בה חלילה ילד חולה דיאליזה, כל מיני מחלות נוספות שמעמיסות על המשפחה עם הוצאות, אז הם מקבלים תעדוף. קנינו מאות יחידות דיור בשנים האחרונות. ואני אגיד לך, חבר הכנסת ניצן הורוביץ,

יש הרבה מאבקים עם משרד האוצר. אני יכול להגיד לך שמשרד האוצר, רוב הרעיונות שיש להם משמעות של מניעת הכנסה, אני לא מדבר על להביא כסף מתקציב המדינה, הוא מתנגד להם, מניעת הכנסה. אנחנו העברנו 6 מיליארד שקלים ב-2010 ממינהל מקרקעי ישראל, זה 2 מיליארד יותר ממה

בעקבות היקף השיווקים הגבוה ששיווקנו. ואני חושב שיש לנו, נשים את זה על השולחן, ויכוח עקרוני עם משרד האוצר האם הקרקע נועדה למקסם רווחים למדינה, או שהקרקע היא משאב בשביל לדאוג למגורים לציבור. ולכן אני אומר,

עדיף להתחיל לנגוע בנושא הזה, אז יש עוד משהו אפרופו המחאות האחרונות, שאני יכול בהחלט להבין אותן, ואת המצוקה שלהם. אנחנו מסייעים בהיקף של 1.3 מיליארד בשנה בשכר דירה ל-135,000 משפחות. לצערי הרב, עשר שנים, לא מספיק.

לצערי הרב, עשר שנים זה לא עודכן, בגלל שמחירי השכירות עלו. יוקר המחיה, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. המשכורת שלנו לא קונה, לא גומרת את החודש, של רוב האזרחים בישראל. וכשכל הזמן מדברים על מעמד הביניים, וזה חשוב, שכחנו את החלשים. מרוב שמדברים על מעמד הביניים, יש כאלה שבשבילם מעמד ביניים זה גן-עדן. זה הנושא המרכזי, ואני חושב באמת שאפשר, במסגרת, אני הצעתי למשרד האוצר, ואתה יודע מה? אני רואה שזו שיטה שעובדת, אדוני היושב-ראש. אם יש חברי כנסת שרוצים להרים את החוק הזה, מה שנקרא בשפה שלנו: על הראש של האוצר, אנחנו נתמוך בזה. הנה, יש לך אחד.

אני אתן לך הצעה: כל קרקע של מינהל מקרקעי ישראל שיש לה תב"עות של יחידות דיור של עד 100 מטר, 5% מהיחידות, חלק מתנאי המכרז, ילכו למדינה, וככה אנחנו מגדילים את הדיור הציבורי בתמהיל מאוד מאוד נכון. אנחנו לא בונים שכונות של דיור ציבורי. יש לך 500 יחידות דיור בתוך שכונה? יש לך 5% בתפזורת, לא יהיה בניין למסכנים,

אתה יודע מה זה עושה, אתה עסקת בזה. אני, מה שזה עושה, זה מפחית מערך הקרקע. לזה אני קורא מניעת הכנסות. לא רוצה כסף, מניעת הכנסות.

אתה תראה איזה לובי, חבר הכנסת כרמל שאמה, יעשו לך באגף תקציבים, עם מצגות. לך לא יגידו שאתה רוצה לדאוג לחרדים, זה בטוח. כל כסף צבוע, הכנסת, אני מאוד מודה לשר. אני רק מבקש ממנו להמתין. אני לא מחייב אותו לענות. אתמול הגיש שאילתא דחופה חבר הכנסת דב חנין בנושא שהתברר אתמול כאיזו לקונה, שאומנם שייכת למשרד המשפטים, אבל התוצאה היא על משרד הבינוי והשיכון. זה דבר, חבר הכנסת חנין אומנם רשום אחרון, אבל הואיל ואתה על הבמה, יקריא את השאילתא שלו לך. אם אדוני רוצה להתייחס אליה, יתייחס. אם לא, אני הזמנתי את יושב-ראש הוועדה המשותפת של ועדת הפנים וועדת הכלכלה כממשלה להשיב מה קורה פה. ואני מבקש ממך להציג את השאלה, כדי שלא אקח ממך את, אני מאוד מודה, אדוני היושב-ראש.

אני חושב שזה דבר שמעניין את הציבור כולו. אני גם לא מחייב, כי השאלה היא לשר הפנים, שנבצר ממנו היום, כי לא הכנו אותו בזמן. אבל היא נוגעת באמת בצורה רצינית לתוצאות של משרדך. תודה רבה, אדוני. השאילתא נוגעת לחוק האצת התכנון, והשאילתא היא: הצעת חוק האצת הבנייה שאושרה בוועדה עכשיו לקריאה שנייה ושלישית קובעת לוח זמנים רצחני בן ימים מועטים להליכי התכנון, אך מרגע שהתוכנית מאושרת יש ליזמים שלוש שנים וחצי, כדי לבצע חמישית מעבודות התשתית בפרויקט. רצוני לשאול: מדוע? אני רוצה להגיד לכם, בלי לנגוע בנקודה הזאת, את אחת הבעיות שאנחנו נתקלים בהן. על הנושא המשפטי והתכנוני יענה חבר הכנסת שאמה, יושב-ראש ועדת הכלכלה. אדוני, רציתי רק שיתייחס. אני רוצה לנגוע בנקודה, חבר הכנסת דב חנין, אדוני היושב-ראש, הנקודה שבה מתמודדים יזמים. אנחנו מוציאים מכרז. אגב, לזכור, החוק הזה מיועד לקרקעות מדינה, אז לכן זה נוגע בעיקר למכרזים שלנו. יש תיקון שאם יש תב"ע ש-20% ממנה היא קרקע פרטית, והיא משולבת, אז אפשר, לא, לא מדובר על ה-20% הזה.

בסדר, בסדר. אני רק נתתי הערה. יזמים פרטיים, אנחנו מדברים, מה שקוראים הווד"לים. עכשיו מדובר בקרקע מדינה.

קרקע מדינה זה או שיכון או מינהל מקרקעי ישראל, שאני נושא באחריות להם. אומר לכם, מכיוון שיש לנו בעיה שלא היה מלאי זמין לתכנון שאפשר לשווק מייד, שכולל תכנון תשתיות לביצוע, הרבה פעמים לוקח יותר זמן לבצע את כל התשתיות, בעיקר כשיש תשתיות-על בשכונות גדולות של אלפי יחידות דיור, ולוקח הרבה יותר זמן מהזמן הרגיל עד שבכלל יש מסירת המגרש. מדובר גם בהשקעות עתק. זה לא היזם מבצע את זה. לאשכול 7 10 הרשות המקומית, דרך אגרות והיטלים, מתחת לאשכול 7, והרשות לא מסוגלת לבצע את זה, אין לה היכולת ההנדסית ואת כוח האדם המתאים, בעיקר בתב"עות גדולות, לכן אנחנו צריכים את פרק הזמן הזה. אני לא נכנס לעניינים המשפטיים, אני אומר מה הרציונל של הפרקטיקה. אנחנו הוצאנו מכרז בספטמבר 2009, אדוני היושב-ראש, באחת הערים בארץ ל-2,200 יחידות דיור במכה אחת, כדי שלא יעלו המחירים, כדי שלא לגרום להם לעלות. תשתיות-על, לקח למעלה משנה לחצוב בהרים, להתחיל להביא את כל התשתיות-על עם הניקוז, כל העסק. זה לוקח זמן, כי זה לא קרקעות שהכינו אותן. אנחנו מגרדים את המדפים, מה שנקרא. כל סחורה שיש לנו, אנחנו מוציאים החוצה, ואני חושב שזה הרציונל שעומד מאחורי זה. אדוני השר, יש אמירה של הממשלה שהווד"ל נחוץ, כשהוא פוגע בהליכי תכנון, הוא נחוץ מיידית, כדי לאפשר מייד לפתור את בעיית הדיור. והנה מתברר, ותיכף חבר הכנסת שאמה יעלה ויסביר בשם הממשלה, שלגביך התוצאות יהיו בעוד חמש-שש שנים, כי החוק מחייב באיזה דבר, כי אנחנו את הווד"ל מאשרים פה ואישרנו פה, ובשבוע הבא, בעזרת השם, גם נעביר את זה לקריאה שנייה ושלישית. אבל שואל חבר הכנסת חנין שאלה מופלאה, שקשה להבין אותה מבחינת השכל הישר: הווד"ל אומר, בתוך שלושה שבועות נקבל רשיון, שאתו יבצעו 20% תשתיות רק אחרי שלוש שנים וחצי. אם יש כל כך הרבה זמן, מה צריך וד"ל? אדוני היושב-ראש, בוא נעשה הפרדה בין תב"ע מאושרת, שאפשר לשווק אותה ולגזור ממנה היתרי בנייה, לבין הביצוע. אנחנו לא משווקים קרקע שאין עליה תב"ע מאושרת, והווד"ל נועד לייצר לנו תב"עות מאושרות,

הוועדה לא בונה דירות, הווד"ל לא עושה תשתיות, הווד"ל לא עושה מכרזים, הווד"ל נותן לנו חותמת שאפשר לשווק את הסחורה הזאת. זה כל מה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים הליך מקוצר. משרד הבינוי והשיכון העביר לווד"לים 113,000 יחידות דיור בתכנון בכל הארץ, 50,000 מתוכן באזורי הביקוש. לכל התוכניות יש מספר. כשאני אומר מספר, כלומר זו תוכנית שהיא בתוך הכביש הזה של הליך התכנון, ואני רוצה שתדע, אדוני היושב-ראש, שבממוצע למשרד השיכון לוקח לאשר תוכנית, אחרי שכבר תכננו אותה, לקבל הכשר, חמש שנים. אז הווד"ל רוצה לקצר את התהליך הזה, זה כל הסיפור. אנחנו רוצים להוריד את מחירי הדירות. אני אומר לך, ייצגתי קבלנים רבים לפני שג'וק הפוליטיקה נכנס לראשי בגיל 50 ואמרתי: אני אעבור לכאן. אני אומר לך, היום יאמרו אותם קבלנים: למה לנו למהר? אנחנו יכולים לאחוז את מחירי הדירות כפי שאנחנו רוצים, כי אנחנו יכולים להתעכב בבנייה שש שנים. כי אם הוא מתחייב לבנות 20% מהתשתיות בעוד שלוש שנים וחצי, אנחנו לא פותרים את הבעיה שאדוני כל כך הטיב לדבר עליה בהצעת האי-אמון, כפי שגם קיבל את הבמה הציבורית, ואת ההסברים שלך כאדם היחיד מהממשלה שבא ואמר דברים ברורים. קודם כול אמרת: אל תחשבו שהדבר ייפתר מהיום למחר. זה רק פוליטיקאים בכיכרות יכולים לומר: אנחנו נפתור, אמרת בצורה אמיצה.

שתיכף יסביר לנו חבר הכנסת שאמה בשם הממשלה, מה ההיגיון? אם יש כשל שוק, אנחנו צריכים לפעול. אם אין כשל שוק, או הפתרון הוא לטווח של שש או שבע שנים, בוא ניתן את דעתנו גם לדורות הבאים, נראה איך אנחנו שומרים על איכות הסביבה, על עקרונות הבנייה, על העקרונות הציבוריים וכיוצא באלה, הקשורים לחוק התכנון והבנייה. אני מאוד מודה לך. חבר הכנסת שאמה, בוא, בבקשה. אני חשבתי שצריך לעלות. נדמה לי שנעלה את זה כהצעה לסדר-היום, שתעבור בסופו של דבר לדיון מאוד מעמיק, כי אני בטוח שחבר הכנסת שאמה מנהל את הדיונים, כפי שאני שומע וקורא בעיתונים, וגם מקבל דיווחים מהוועדה, בצורה מאוד ציבורית.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מסכים אתכם שחוק הווד"לים נועד לתת פתרון חירום, ויש לו מחירים, והיינו מוכנים לשלם את המחירים רק כדי לקבל דירות מהר, ולכן קיצרנו וכיווצנו את טווחי התכנון, תוך שאנחנו מודעים שלא בטוח שנשלם מחירים, אבל העלינו את הסיכוי לשלם מחירים סביבתיים כאלה ואחרים, מתוך הצורך הדחוף בדירות, היום לפני מחר. אז מדוע שלא בתוך שנה הוא יעשה את זה?

אז עכשיו בא הסעיף שאתם מדברים עליו, והשאילתא היא בצדק, אדוני היושב-ראש. אם היה רוב אחר בוועדה, הייתי קובע טווח זמן מצומצם יותר, והייתי אפילו קובע מקלות אחרים, נוסף על טווחי הזמנים, כמו מס רכוש על קרקעות וד"ליות, כי התכנון הווד"לי חייב להיות לא רק תכנון מהיר אלא גם ביצוע מהיר. אחרת, אם אין ביצוע מהיר, מה הועילו חכמים בתקנתם? אני ניסיתי להעביר אפילו הצעה לשלוש שנים, לקצר אפילו בחצי שנה, ולא היה לכך רוב בוועדה,

אפילו תיקון מינורי. הרוב היה קשיח, בעד עמדת הממשלה. אני מתוך הראייה שלי ניסיתי להציע ולקצר את זה, לא הצלחתי, כמו גם בנקודות אחרות. אדוני היושב-ראש, אומר לך מה היה השיקול שלי כיושב-ראש הוועדה.

ואני יודע כיושב-ראש ועדה, לצאת למלחמה ארוכה נגד עמדת ממשלה, ולפעמים גם לשכנע ולשנות. מאחר שידעתי שאם ניקח יותר זמן לצורך המאבקים האלה, השינויים האלה, יכול להיות שהחוק הזה ידלג ארבעה חודשים קדימה, ארבעה חודשים במונחים של יישום חוק הווד"לים זה לעקר אותו הרבה, כשאנשים גרים היום באוהלים. ולא רק זאת הבעיה, המאות שגרים באוהלים, יש עשרות-אלפים,

שגרים בחדרי-חדרים ומסדרונות, וראינו גם חרדים, אבל אתה אומר לאוהלים: אנחנו מקצרים את הליכי התכנון, אבל לא מקצרים את הליכי הבנייה. אדוני, ראיתי כמה הוא רגיש, ראיתי שאתה מופיע גם בפני המפגינים. יש דבר שהוא היגיון. מה החשיבות שצריך להבין אותה בחוק הווד"לים, חוק הווד"לים מעביר שני מסרים, וישיג שתי תוצאות בטווחי זמן שונים. אנחנו מדברים על הדירות. דירות לא יהיו לפני עוד שנתיים. גם תב"עות שאו-טו-טו לפני אישור, וייכנסו עכשיו למסלול וד"לי ויסתיימו בעוד,

לוקח זמן לבנות דירות. דירות מהווד"לים לא יצאו בתוך פחות משנתיים, כי זה לוקח זמן. אבל אחרי שיושב-ראש הכנסת יכריז על קבלת החוק כחוק בישראל בשבוע הבא, אני מקווה, אזרחי ישראל עוד לא יבינו ויפנימו את המשמעות במלוא מובנה, אבל מי שכן יפנים, כמו שאמרת, זה הקבלנים, זה הבנקים, זה המשקיעים, זה כל אלה שעד עכשיו רכבו על הגל הזה של בועת הנדל"ן, וספסרו במחירי שכירות ועשו רווחים שאף אחד לא יכול לעשות בשום מצב אחר, ונהנו מכשל השוק שהיה פה. זה כבר ימסור מסר, שגם אם בעוד שנתיים, שלוש שנים וארבע יגיעו בין 50,000 ל-100,000 דירות לשוק, אנשים כבר ישנו פוזיציה היום, אם בנקים שלא ירצו להיכנס לחובות מסופקים, אם משקיעים שנהנים מרווחים עצומים, ויגידו: השוק הולך להיות מסוכן, ולזה יש משמעות, להעביר את החוק מהר.

אדוני היושב-ראש, החוק לא יגיע עד השבוע הבא, אני מוכן לאור השאילתא לעשות בחינה נוספת בתוכי ומול גורמים, בחינה שקטה, אם יש אפשרות, אולי להחזיר את הסעיף לוועדה ולכווץ אותו. שנינו מכירים את שוק הבנייה. הרי קבלנים שיודעים שמדובר בעוד חמש שנים, לא יורידו את מחירי הדירות. הם יגידו: אנחנו לעת עתה ננצל את העובדה שחמש שנים לא ייכנס, כשיצאתי אתמול מהכנסת קיבלתי טלפון מאחד מעורכי-הדין המובילים במדינה, שעוסקים ומלווים קבלנים. אמר לי: אתם הולכים למוטט את שוק הנדל"ן. רק יצאתי מהכנסת, הוא שמע על זה ברדיו. הוא אמר: אתה לא מבין, אתם הולכים להוריד את המחירים בצורה דרסטית, זה יהיה בעיה הפוכה, אתם תאיימו על הבנקים, תאיימו על אנשים שלקחו משכנתאות. כך שתראה איך הדברים עובדים. שאלה נוספת, כדי לחסוך לחבר הכנסת חנא סוייד: האם המגזר הערבי נכנס לווד"לים? תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, חבר הכנסת שאמה, אני חייב לומר לך שאתה כבר ערוך להיות שר, ועונה על תשובות, וזה בסדר גמור. יושב-ראש ועדת הכלכלה, זה מספיק לי. בהחלט. אדוני יושב-ראש הוועדה ויושב-ראש הכנסת, השאילתא הזו הוגשה במהלך מהיר, ודאי לא במהלך רגיל, אבל מתוך שיחות שניהלתי אתמול אחר-הצהריים והיום עם הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה, שמעתי אצלם הרבה מאוד מבוכה, ואני נבוך מהמבוכה שלהם, בעניין השאילתא הזאת, גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה הרלוונטיים. גם שר הבינוי והשיכון וגם שר הפנים לא יכלו להיערך לענות על השאילתא, וזה כנראה,

לא רק שאלה של הזמן הפורמלי, כי יש פה הצעת חוק ולא נושא שלא מוכר למשרד, והשאילתא גם הופנתה למשרד ראש הממשלה, אז יש פה איזה נושא שראוי לסימן שאלה. יושב-ראש הכנסת, אני חושב, עלה על הנקודה בצורה מיידית, כי יש פה בעיה מאוד מאוד קשה. אנחנו מקבלים חוק של האצה דרמטית בהליכי תכנון, מבטלים תוכניות מחוזיות, דילוג על עקרונות תכנון, על זה אין ויכוח. שחבר הכנסת שאמה, כחבר מועצת עיר,

קלה כחמורה.

ואדוני, יושב-ראש ועדת הכלכלה, חברי חבר הכנסת שאמה, בעצמך אמרת,

אמרת את זה גם בוועדה: אנחנו משלמים פה מחירים, משלמים מחירים תכנוניים, סביבתיים ואחרים כדי להשיג מטרה. השאלה היא: מהרגע שהתכנון מסתיים, ההאצה מסתיימת והופכת להאטה, המדינה מואצת והקבלן מואט. הקבלן, אומרים לו: קיבלת את התוכנית, התוכנית המאושרת, עכשיו יש לך שלוש שנים וחצי לעשות 20% מעבודות התשתית, ואין שום שוט.

אתה מקבל, כך אנחנו יוצרים מצב שיהיה לנו מלאי מאוד גדול של תוכניות שאושרו בהליך מזורז, אבל הן לא בהכרח עכשיו. אולי פתאום, כמו פרשת פלמחים, בעוד 20 שנה פתאום תעלה לנו איזו תוכנית שאושרה בהליך תיבנינה הזה. כמו שאדוני יודע, יש תוכניות ול"ליות. הבהרת את עצמך בצורה הברורה ביותר.

רק ישיב, בבקשה. רק עוד נקודה אחת, אדוני היושב-ראש, ברשותך.

אני הצגתי בפני הוועדה את המסמך הרשמי הזה, שהוא מסמך של מינהל מקרקעי ישראל מחודש מאי 2010. מסמך מאוד מפורט, שמראה 160,000 דירות שכבר היום, מבחינה תכנונית, נמצאות במלאי אבל לא משווקות, מסיבות כלשהן.

אז השאלה היא, האם אנחנו מטפלים במחלה במקום הנכון, תן לי להתייחס.

אתה יכול לעשות ניתוח של הסרת כליה, אבל אם לבן-אדם יש בעיה בעין, זה לא יעזור לו.

לגבי אותו מספר, 160,000, שחזרו עליו כמה חברי כנסת במשך כל הדיונים: מה זה יחידות זמינות? אם בתוך ה-160,000, אדוני היושב-ראש, יש כמעט 3,000 יחידות בצור-הדסה, שצריך כביש כדי לממש, בעלות של 11 מיליארד שקלים, האם אתה סופר את זה כיחידות? תכנונית הן גמורות, אבל תשתיתית אף אחד לא ישים 11 מיליארד שקלים כדי לסיים את הכביש שיאפשר את בינוי הפרויקט.

11 מיליארד שקלים. כך הציגו פקידי הממשלה את עלות הכביש. זה החסם האמיתי. זה החסם. 1 מיליון לקילומטר. לא, אולי יש שם מנהרות. 1 מיליון דולר לקילומטר.

אז איך מגיעים ל-11 מיליארד? לא יכול להיות. זה מה שהציגו בוועדה. זה לחבר את זה לכביש חוצה-ישראל. וגם אם זה 3 מיליארד שקלים,

גם אם זה 3 מיליארד שקלים, אף אחד לא ישים את זה.

מעבר לזה, הסבירו גם,

והאמת, שמכל חברי האופוזיציה אני חושב שאתה היית היחידי כמעט בכל הדיונים, הסבירו נציגי הממשלה: אלה פרויקטים גדולים,

מעל 200 יחידות ומעלה. יכול לקרות מצב שקבלן מתקדם עם הפרויקט, מוכר כבר כמה דירות, ואם אתה שם לו תנאי קצר, אם אתה ממש הולך על הגבול של הזמנים ומקצר,

אתה תצטרך לקחת לו אחרי זה, לבטל את התב"ע. יתחיל פה משולש שיתקע את כל המתחם,

נניח רק עשרה רוכשים רכשו דירות והם אמרו: אנחנו רוצים לקחת טווח יותר גדול. עכשיו, מה המשקל? מאחר שקבענו מינימום של 200 יחידות ולא היינו מוכנים להתפשר על זה, והיום ממוצע קרקע ליחידת דיור בארץ זה 500,000 שקלים,

קבלן שישים 100 מיליון שקלים זה מינימום כדי לרכוש מתחם כזה.

הוא ירצה מהר, הוא לא ירצה להפסיד את הקרקע.

הכוח של הכיס של הקבלן הוא הכוח הגדול ביותר להניע אותו. אבל, אדוני, מקובל עלי. אני אומר: אני הייתי רוצה פחות משלוש שנים וחצי.

אני מוכן לעשות בדיקה נוספת.

אבל מי שקובע זה רוב חברי הוועדה, אדוני היושב-ראש.

לא יושב-ראש הוועדה, התכוונתי. אבל צריכים להבין את הדילמה שהציג חבר הכנסת חנין. הוא הציג אותה. בין שאתה נמצא בימין ובין בשמאל, בין למעלה ובין למטה, הדילמה הזאת נוגעת, מתי אתה נפטר מכשל השוק? מתי אתה נוגע בכשל השוק? ולגישתי, ואני אמרתי גם לממשלה בצורה מאוד ברורה: חוק הווד"לים לא נועד, כמו שבונים בנק מטרות, לא נועד לבנות בנק של תוכניות. נכון, נכון. אנחנו רוצים דירות. בגלל הדירות התכנסנו בסדר זמנים מהיר, נתנו הנחות תכנוניות כאלה ואחרות. לפרוטוקול, מה עוד שהווד"ל מדלג ומייתר כמה מעקרונות תכנון הבנייה שאנחנו עומדים עליהם קלה כחמורה. נכון, מאחר שהזמנים הם זמני חירום. אז אם אתה נותן הנחה ולא נותן פתרון, יש פה איזו בעיה. ושאלת לגבי הערבים. אבל מה עם יצירת חסמים אחר כך?

שאל חבר הכנסת סוייד. הצעת החוק הממשלתית, נכון שהיתה בה איזו לקונה לגבי יישובי מיעוטים. מאחר,

חבר הכנסת חנין, אתה רואה ששר הפנים וסגן ראש הממשלה, ששמע שיש, אני רק אשלים את המשפט. שיש חבר כנסת שיודע לענות בשם הממשלה יישובי מיעוטים, בדרך כלל סביבתם הקרובה, אדוני היושב-ראש, היא קרקע פרטית. ואז באו ואמרו, בצדק: למה אנחנו, שגם אנחנו סובלים ממצוקת דיור, לא נוכל להגיע לשערי הווד"ל? במה אנחנו שונים? ובאנו והכנסנו סעיף שמקל עליהם בשני דברים: א. מאפשר לקרקע פרטית בתחומי יישובי מיעוטים, לא משנה דרוזים,

וזה הכול בעקבות היוזמה של חבר הכנסת חמד עמאר וחבר הכנסת חנא סוייד. ואומר יותר מזה: הם אפילו לא יצטרכו 200 יחידות דיור. אם אינני טועה, הורדנו את זה ל-100 או ל-50, נכון? הורדנו אפילו את המכסה, אפילו תוכניות קטנות יותר, מאחר שמדובר ביישובים קטנים.

אני חושב שפתרנו את העניין, ותבוא הברכה על חבר הכנסת חמד עמאר וחבר הכנסת חנא סוייד, שהעלו את הנושא. ואני דיברתי אישית עם ראש הממשלה וראש הממשלה הגיב מהר.

ראש הממשלה אמר את זה בצורה המפורשת ביותר מעל הבמה לחבר הכנסת חנא סוייד, ואני מברך על כך

משום ששיתוף הפעולה מחויב המציאות בחיינו על מנת לבנות חוויה ישראלית אמיתית.

מה ימנע את העובדה שבווד"לים לא נגיע, השר ישיב. השר כבר ישיב. תודה רבה. שר הפנים ביקש להתערב מייד בדיון. אני מאוד מודה ליושב-ראש הוועדה המשותפת של ועדת הפנים והכלכלה, הדנה בנושא הווד"ל. להערתו של חבר הכנסת חנין, אני כבר בכנסת מספיק זמן כדי לומר לך, בין שחברים ירצו ובין שלא ירצו, הוא יהיה שר. באיזה מיניסטריון? לא אמרתי לך מה. אני אומר לך רק, אני דיברתי על ניסיוני, על ניסיוני בכנסת. רבותי, רבותי, רבותי, רק רגע. חבר הכנסת חנין, לא מספיק, בספסלים שם, צריך בממשלה גם?

אני לא נתתי ציון. חבר הכנסת טיבי, אני לא נתתי ציון או לא הבעתי את דעתי. אני רק אמרתי לכם את התחזית שלי. ראיתי, כן. אני כבר מספיק ותיק בבית הזה. חבר הכנסת חנין,

אל תשאל כי השר שמע,

הוא נזעק הנה. הוא רוצה להתערב בדיון ובהחלט אנחנו מקדמים בברכה את סגן ראש הממשלה ושר הפנים.

באמת יש תמיד ויכוח וחילוקי דעות על זירוז הליכי תכנון ומה הנזקים שלו. זה התחיל בתקופת ול"ל, בתקופת שרון, כשהיה גל עלייה. זה נקרא ול"ל אז. ול"ל.

מצד אחד מצאו פתרון למאות אלפי עולים שלא היתה להם קורת גג,

יחד עם זאת, בתהליכי התכנון במסגרת הוול"ל נגרמו באמת נזקים וכל מיני השלכות חמורות ומורכבות. לא תמיד אפשר לפתור את שתי הבעיות האלה גם יחד. מכל מקום, הרעיון של הווד"ל, ובכלל ההמצאה של השם, זה היה במסגרת הדיונים אצלי במשרד בתחילת הקדנציה. יש מושג שנקרא ות"ל. אדוני היושב-ראש, ות"ל זה ועדה לתשתיות לאומיות. אמרתי: באותה מידה שיש ות"ל אפשר לעשות וד"ל, ועדה לדיור לאומי, כי באמת המצוקה היא נוראה ואם אי-אפשר לבנות באותו קצב רצחני שהיה בעבר, בעבר באמת היו מתמודדים עם בנייה בהליך הרבה יותר זריז,

בהליכי בנייה היו פחות התנגדויות,

תיקוני חקיקה מסורבלים ומורכבים. אני יכול למנות אחד מהם. למשל, פקיד היערות. זה גם בחוק, לדוגמה. הוא יכול לתקוע לי 4,700 יחידות דיור באזור המרכז כי הוא צריך לבוא כל יום. צריך לתאם את זה עם משרד הביטחון מתי הוא מגיע, מתי הוא לא יכול להגיע. אחת לכך וכך שבועות הוא יכול להגיע, ובודק לי את העצים ועושה תזכיר חוק על כל עץ, כמעט נותן לו מספר אישי ומחייל אותו, להבדיל. וייקח לו אולי עוד כמה שנים, ואותן 4,700 יחידות דיור ימתינו עוד כמה שנים. וכן על זה הדרך. יש הרבה דברים שתקועים, בצדק אולי. בעפולה, 1,600 1,700 יחידות דיור כי משרד התחבורה רוצה מאוד בבנייה וחפץ בבנייה, אבל הוא אומר: אם לא יהיה לי מחלף שעולה x מיליונים או עשרות מיליונים, אז יהיה צוואר בקבוק.

משרד הבריאות יכול להתנגד באותה מידה ל-1,600 יחידות דיור בגן-יבנה כי אין שם ניקוז.

לא למשרד הבריאות ולא למשרד התחבורה ולא להגנת הסביבה ולא לתיירות ולא לביטחון ולא לחקלאות ולא לכל משרדי הממשלה שיושבים בתוך הוועדות המחוזיות ומודיעים למה לא.

הכול צודק.

על כל מחיר כזה של "לא", אתה יכול לתקוע תוכנית של שנים.

יש פער עצום, נפתח ונפער פער עצום בעשר השנים האחרונות. כי אותם הליכי תכנון מאוד מורכבים ומסובכים, כולל בג"צים, כולל תיקוני חקיקה והוספות וסרבולים, חלקם באמת תיקונים טובים מאוד, חלקם אני חושב שהם מסורבלים, מסרבלים את העניין, ולכן יש רפורמה. גם בחלק מהמקרים צריך את הכסף, את התקציב שמשרד הבריאות דורש לניקוז, תקציב שמשרד התחבורה דורש למחלף, והוא צודק וכולם צודקים. בסוף בסוף בסוף הכול תקוע. עכשיו, כשיש מצוקת דיור כל כך קשה ואמיתית וזועקת, הווד"ל, הוועדה לדיור לאומי, שהיא רק על קרקעות מדינה ולא על פרטי, לא על פרטי, אני חושב שגם כן כדאי שזה יהיה בפרטי. לא אסתיר את דעתי. אמרתי: לפחות בפרטי ב-500 יחידות דיור, ב-1,000 יחידות דיור. לתת גם בפרטי.

משרד המשפטים מתנגד לעניין הזה. חוששים שזה יהיה,

"הולילנד" מס' 2. מבחינתי, אמרתי שלא אכפת לי שוועדה בראשות שופט תחליט, יחד עם נציגי משרד המשפטים. הם יחליטו, לא השרים. לא השרים ולא הפקידים שלנו, אסור להעביר סמכויות.

אני רק אומר שברגע שמשרד המשפטים אומר שזה פתח לשחיתויות, שברגע שיהיה וד"ל או קרקעות פרטיות, אני אדם שחושש מכל מיני

ולא רוצה ולא חפץ בכך. עם זאת, אני אומר שצריך למצוא את הפתרון לדבר. אם מבחינתי יביאו פתרון, אפילו אד-הוק, לא קבוע, אד-הוק, במסגרת הווד"לים האלה, בקרקעות פרטיות, במסגרת כזאת או אחרת,

עם המגבלות שיש לנו,

אני אומר פה בצורה אמיתית, שכמעט אנחנו לא יכולים לזוז. אתה רואה את המצוקה האמיתית. אני מזדהה עם המצוקה של האוהלים, אני מזדהה עם המצוקה של הדיור.

עשר נפשות בחדר אחד, ואני מכיר מה זה מצוקת דיור מהיום שנולדתי,

לא מסטטיסטיקה ולא מדוחות, אלא ממציאות חיים. כך גדלתי כמעט עד שהתחתנתי. וגם כשהתחתנתי והקמתי בית, קניתי דירה עם משכנתה גבוהה. אז לא היתה ריבית על המשכנתה ואפשר היה לקנות דירה. אני זוכר שאחותי הגדולה ואחי הגדול אמרו לי: עזוב, אל תקנה דירה, תיקח מ"עמידר" ומ"פרזות".

למה שיהיה דור שני של עוני? אני רוצה לקנות. אבל אז היו דירות ב"עמידר" שאפשר היה, היו גם דירות, אבל אמרתי שאני לא רוצה להסתמך על זה.

היו אופציות רבות, את צודקת במאה אחוז, אני מסכים אתך. אמרתי שאני לא רוצה, שנקנה דירה. קניתי בשכונת עוני, בזמנו זו היתה שכונת פשע,

קניתי ומכרתי וקניתי ומכרתי ובסוף עמדתי על הרגליים. אבל יכולתי לקחת משכנתה, כי לא היתה ריבית. היום המחירים מופקעים, בשמים. על מנת לאפשר לזוגות הצעירים לעמוד על הרגליים, צריך לעשות כמה צעדים: מחיר למשתכן, כמו שבאמת היה בזמנו, אביך,

עשה את זה הרבה, והוזלת הקרקע. לא בפריפריה, שזה בחינם והפיתוח כמעט בחינם. 180,000 שקל, הייתי מוזיל את הפיתוח ואת הקרקע, חינם בפריפריה, ובמרכז הארץ הייתי קובע דירות למשתכן לזכאים בלבד, לזכאים בלבד, לזוגות צעירים,

אז אתה בעצם יוצר מצב של פתרונות, גם אם זה ייקח עוד כמה שנים, אבל יש פתרון בקצה,

ולא ייווצר מצב שאנשים משלמים עשר ו-15 שנה שכירות על דירה, ובזמן הזה הם היו גומרים את המשכנתה. זה בדיוק מה שאמרתי ויעצתי לכל מי ששאל אותי: תקנה דירה, אל תחכה להישען על שולחן הממשלה,

"פרזות" ו"עמידר". אם אין ברירה ואין מנוס ומסיבות כאלה ואחרות אתה לא יכול,

היום גם שם אין דירות.

התהליך של הווד"ל הוא הוראת שעה, זה מצב חירום. אנחנו חייבים להסתכל בעיניים לאותם זוגות שאין להם ממה לחיות. גם זוג שיש לו כסף, היום שכירות במחסן במרתף עולה 3,000, 3,800 ו-4,000 שקל. זה מזעזע, זה מדהים. על מנת להוריד את המחירים או לשמור על האיזון שלהם, או יותר נכון לתת אופציה לדירה ראשונה, ואני בעד לתת את האופציה לזכאים בדירה ראשונה. מי שאין לו דירה, אין לו נכס על שמו,

ירצו לקבוע עוד כללים?

מבחנים של הבטחת הכנסה, אין בעיה, ובלבד שיזרזו גם במסגרת הווד"לים. אגב, יש לי גם זכות יוצרים על השם, וד"ל מול ות"ל. אני הצעתי את ההצעה הזאת, בשונה מהוול"ל, על מנת למנוע את מה שכולם חוששים. אגב,

גם אני חושש מפגיעה בדברים כל כך רגישים וחשובים לנו. אני לא מזלזל בזה, לא מקל ראש בדבר הזה, אבל יחד עם זאת,

איך אפשר לזרז את הליכי התכנון וגם לאפשר לקבלנים, להקל עליהם במה שרק אפשר, על מנת שיוכלו באמת לעלות על הקרקע באופן הכי מהיר. אני חושב שאם נקצר ונזרז את תהליכי התכנון גם במסגרת הווד"לים, גם במסגרת הסיוע לענף הבנייה, כדי שזה ייבנה מהר,

נביא ישועה לרוב אזרחי מדינת ישראל שנמצאים במצוקה. תודה רבה, אדוני שר הפנים. רק שאלה אחת. אמר גם יושב-ראש ועדת הכלכלה וגם שאל חבר הכנסת חנין: האם הממשלה תסכים לשקול לקצר את התקופה שבה מחויב אותו זוכה מכרז על-פי וד"ל שאושר בצורה חפוזה, אבל לצורך כשל שוק? לא שלוש שנים וחצי, שיהיה פחות זמן. לא הבנתי מה השאלה.

כתוב היום בחוק שאותו קבלן שיזכה במכרז להקים את אותם פרויקטים, שהם נשוא הווד"ל, צריך בשלוש שנים וחצי הראשונות לבנות לפחות 20% של התשתיות.

כבר אומרים לי בחוק זה שכשל השוק הוא לא עניין שהווד"ל בא לפתור אותו, כי התכנון יהיה מהר, אבל הביצוע יהיה כזה שרק בעוד שלוש שנים וחצי יהיה מחויב מי שזכה להתחיל את התשתיות. רק רגע, סליחה, סליחה. אנחנו לא בוועדה. אומר יושב-ראש הוועדה שהממשלה מתייצבת חד-משמעית בשלוש שנים וחצי. אולי תמליץ לממשלה לקצר את המועדים, לקצר את הזמנים. אני מאוד בעד ואני אמליץ. אני אדבר על זה גם עם ראש הממשלה וגם עם שר השיכון, איך לעשות. אני אשמע ממך כל רעיון וכל עצה, נכון. גם שר השיכון עמד פה ואמר: תשמע,

אני אשמח לשמוע כל רעיון וכל הצעה.

וכל אחד יכול לתת את ההצעות שלו ואת הרעיונות שלו. אני פתוח לשמוע גם מכל אזרח בחוץ, מה הוא מייעץ ומה הוא אומר. למדתי על בשרי בילדותי ומשם למדתי יותר מאשר כשאני יושב בתוך משרדי ממשלה. אני רק יודע למה אי-אפשר ולמה זה אסור ולא ניתן ולא שייך, אבל בצעירותי הבנתי את המצוקה וראיתי וחשתי אותה. לכן, דווקא אותם אנשים שחשים את המצוקה, צריך להקשיב ולהאזין להם, ואז פתאום אתה יודע להתגבר על ביורוקרטיה, עד כמה שזה תלוי בך,

אבל אני שמח לשמוע את מה שאתה אומר, אני אשמח לשמוע רעיונות, אני אפעל בעניין הזה. אני חושב שכרגע אנחנו נמצאים בשעת חירום בעניין הדיור, וחייבים לעשות את הכול,

על מנת להביא את הפתרונות כדי שזוגות צעירים יוכלו לקנות, שתהיה להם קורת גג. תודה רבה. אני לא נותן שאלות נוספות, כי הדברים נדונים בוועדה. חשבתי ששאלתו של חבר הכנסת חנין חשובה לא ברמה הפוליטית, כי יש גם הרבה פוליטיקה במה שמתנהל כרגע, ואי-אפשר להתכחש לכך. חשבתי שמחובתנו בכנסת להביא את הדבר. אני שמח מאוד שאפילו שר הפנים הבין, אחרי שאתמול הגיעה ממשרדו שאלה מדוע בתוך 24 שעות מבקשים לענות על שאלה, לאחר שיושב-ראש הוועדה עמד כאן באומץ ודיבר בצורה ברורה ביותר על כל ההליכים, וגם שר השיכון אמר את דברו. אני חושב שמיצינו את הדיון. שר הבריאות ממתין זמן רב. אנחנו מאוד מודים לו על כך שהיתה לו סבלנות. אני חושב שהנושא שהעלינו, חבר הכנסת פלסנר, היינו מחויבים בו כלפי הציבור. אבל כמובן המשך הדיון הוא בוועדה, אשר צריכה לסיים את עבודתה לפני היציאה לפגרה, ועל חשבון המהירות היא לא תעשה שום דבר שבו היא תיכשל בניהולו התקין של הדיון ושל ההליך. כבוד שר הבריאות יעלה ויבוא ויענה על שאילתא בעל-פה של חבר הכנסת יוחנן פלסנר, שאילתא דחופה בנושא: חדר מיון ממוגן באשקלון. בבקשה, חבר הכנסת פלסנר.

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, בניית חדר המיון הממוגן באשקלון מתעכבת. להבנתי, התקציבים שהיתה אמורה להעביר המדינה, כ-90 מיליון שקלים,

שאלותי: 1. האם נכון הדבר? 2. מה הם הנתונים הנכונים לגבי המחויבויות של המדינה, כמה הועבר, כמה מתעכב? 3. מה הוא לוח הזמנים להתחלה ולסיום של הפרויקט בפועל? תודה רבה. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. תשובה על שאילתא של חבר הכנסת יוחנן פלסנר: בהחלטת הממשלה מיוני 2007 סוכם על הקמת מחלקה לרפואה דחופה ואשפוז מוגן בבית-החולים "ברזילי" בעלות של 160 מיליון שקל, כחלק מההחלטה על חיזוק הצפון ואשקלון. מימון הפרויקט היה צריך להיות: האוצר, 90 מיליון שקל, יתרה בסך 70 מיליון שקל גם ממשרד הבריאות, גם מתרומות וגם מבית-החולים. עקב בעיית הקברים,

אני מדגיש בגלל העץ-העציץ שמצאו שם, התעכב ביצוע הפרויקט, ובמקביל הוכנסו כמה שינויים, כמו הגדלת שטח האשפוז המוגן מ-250 מיטות לכ-350 מיטות. עלות הפרויקט גדלה מאז 2007, בין השאר עקב התייקרויות דרמטיות בחומרי הגלם,

נחושת, במאות אחוזים מאז 2009, והשינויים שהוכנסו. עלות הפרויקט המעודכנת היא 225 מיליון שקל. 1. האוצר לא הקפיא את חלקו ואינו מעכב העברת תקציבים. 2. הבעיה שנוצרה היא צמצום מקורות המימון עקב הקיצוצים הדרסטיים בתקציב הפיתוח של המשרד והקטנת היקף התרומות עקב ירידת שער החליפין. זה עיקר הבעיה, כי אמרו בהתחלה שהיה שער גבוה וצריך לקבל הרבה יותר שקלים. השער ירד ונשארנו עם אותם שקלים, וזאת, במקביל להתייקרות משמעותית בעלות הפרויקט. לנוכח זאת המשרד נאלץ לוותר בתקציב הפיתוח על פרויקטים ועבודות מתוכננות אחרות על מנת לנסות לכסות על הפער שנוצר בתקציב הפרויקט.

עדיין חסר תקציב של כ-70 מיליון שקלים להשלמת הפרויקט. יש להדגיש כי הקיצוצים בתקציב בוצעו על התחייבויות חוזיות, בניגוד להחלטת הממשלה. אני רוצה להגיד כמה דברים, וזה מעבר, אולי אני אסכם ואחר כך אני אגיד, הקיצוצים בתקציב? אמרתי, קיצוצים. הקיצוצים בתקציב מהתקציב שהיה אמור להיות, יש כל הזמן "פלאטים" וזה עושה לי קיצוצים. אי-אפשר לקצץ בשכר, אי-אפשר לקצץ בבתי-חולים, בקופות-חולים, אז זה הדבר הראשון שמקצצים. מי קיבל את ההחלטה שהקיצוץ צריך, זה המזומן שיש, זה הכסף שיש. אני לא יכול לקצץ משכר רופאים, לא יכול לקצץ מתרופות, לא יכול לקצץ מקופות-חולים, אז זה הדבר הראשון שמקצצים לי, זה אוטומטי. אגב, זה נוגע לכל בתי-החולים, לא נוגע רק לאשקלון. בחודש הבא יוחל בביצוע עבודות השלד, שיימשכו כ-16 חודשים, זה מה שמשרד הבריאות אומר, אני עדיין לא מסכים עם זה. לאחר מכן, עבודות הגמר במערכות אלקטרו-מכניות. מועד סיום משוער: 2014. אני רוצה להגיד כמה דברים, חשוב לי. אני רציתי למגן את בית-החולים, זמנית, חלק, רק ב-2014 זה אמור להסתיים? זה מה שאמרתי.

וזה עיכוב. במקור זה היה אמור, מועד סיום משוער: 2014. ומתי זה היה, סוף 2014. וזה רק משוער,

הכול משוער. אני רוצה להוסיף כמה דברים. אני רציתי למגן את בית-החולים, זמנית, להשקיע 29 עד 60 מיליון שקלים, זמנית, עוד בזמנו, בוועדת הכספים. לא, זה עוד סיפור, לא. אני מדבר עכשיו כסגן שר, אמרתי: גם אם זה ייקח חמש שנים, אני רוצה למגן.

קודם כול שינו לי את התוכנית ואמרו לי: לא צריך למגן.

כי אנחנו הולכים לעקור את הקברים, הנושא הזה מזורז, והכול ילך מהר מאוד ולא צריך מיגון. מה לעשות שכל השינויים האלה עם הקברים, לא רק שזה לא זירז, זה עיכב את זה בחצי שנה עד שלושת-רבעי שנה, יותר מאשר ממשלת קדימה החליטה. ממשלת קדימה החליטה אותה החלטה שאני החלטתי, רענן דינור ואהוד אולמרט החליטו על אותו מקום, ואם היו עושים באותו מקום, לדעתי מזמן היינו כבר באמצע הפרויקט. ולכן, מה שיש להגיד, מעבר לדברים, חסר לנו מימון,

אבל בינתיים הפרויקט מתקדם,

מתי הפרויקט היה אמור להיות מושלם? ב-2013, משהו כזה, בהתחלה. תודה. שאלה נוספת,

חברת הכנסת אורלי לוי וחבר הכנסת אלדד. השאלה שלי לשר: תקציב משרד הבריאות הוא לדעתי 20 וכמה מיליארדי, 23 מיליארד. 23 מיליארדי שקלים. בא שר הבריאות בפועל, סגן שר הבריאות, אבל בעל הסמכויות בפועל, ואומר: קיצצו לי את התקציב, ולכן מעין גזירת גורל היא שדווקא הפרויקט הזה, לא לא,

דווקא הפרויקט הזה נפגע. לא, אדוני. יש עשרות מיליארדים, והשאלה היא מדוע עשרות מיליוני השקלים הנדרשים כדי להשלים את הפרויקט, עכשיו גם לוח הזמנים, ואתה היית מאוד הגון, אמרת "משוער" במובן כזה,

שכל מי שמכיר את המקום הזה, השר הבין, שאלה טובה. כל מי שמכיר את המקום הזה יודע שכנראה גם בסוף 2014 לא יהיה חדר מיון ממוגן. את הסיכונים אנחנו מכירים. האם אתה מחויב לפרויקט הזה,

מדוע אתה לא אומר את זה בפומבי? אנחנו נעשה מעקב, חבר הכנסת פלסנר. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שאלה נוספת, וחבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה. נא לפתוח את הרמקול לאורלי. אדוני כבוד סגן שר הבריאות, השר בפועל, אני רוצה לשאול אותך לגבי אחיות בתי-הספר. על שולחן הממשלה יושבת הצעת חוק שלי ושל יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ. ביקשתם שנקפיא אותה, זה לא נובע מהשאלה, אני מאוד מעריך את חברת הכנסת אורלי,

אני מוכן, אדוני, לענות.

כי היתה החלטה של בג"ץ גם כן בנושא הזה, שמדברת על כך,

אם יסכים השר.

אוקיי, אז אני אמשיך את השאלה שלי. השבוע הוחלט בבג"ץ, גם על-ידי השופט רובינשטיין, בנושא הזה, שחברת "נטלי" נכשלה, שהמכרז לא תקין, שצריך להפסיק אתה, ובעצם ההחלטה באה לממשלה ואומרת: האם המדינה לוקחת עליה את האחריות, ואם לא, קטסטרופה נוספת בפתח. חובה להפסיק את ההתקשרות עם "נטלי" באמצע שנת הלימודים, ולהעביר את ההתקשרות עם הזכיין הבא בתור במכרז, "מתן". פה, מה שזה אומר זה היערכות חדשה, עוד פעם, עוד פעם פערים וכדומה. האם לא הגיע הזמן להחזיר את זה למדינה, והאם הוועדה שהקמת בראשות משרד הבריאות בנושא הזה קיבלה את המלצותיה, כשבעקבות זה אנחנו עיכבנו את הצעת החוק שלנו? תודה רבה. רק אני מבקש, לפחות שיהיה איזה דבר נוגע. הדבר היחידי שמשותף זה ששר הבריאות עומד על הבמה. אוה, אני אקל עליכם: היא שואלת גם על בריאות התלמיד באשקלון. מאה אחוז. יפה. הנה, את רואה, מצאנו את הפתרון. אם השר מוכן, אין לי בעיה. חבר הכנסת אלדד, בבקשה. תודה. אדוני סגן השר, אדוני היושב-ראש, אני מבקש לחזור לשאלת חדר המיון הממוגן. בהנחה שמה שאנחנו שומעים מגורמי הביטחון, שהברחת הנשק לרצועת-עזה הולכת וגוברת בחודשים האחרונים, מאז נפילת המשטר במצרים, והתלקחות צפויה, אנחנו עדים לטפטוף עכשיו, אולי זה יגיע להתלקחות מלאה, האם לא תשקול לחזור לתוכנית מקורית שהיתה לך, לפחות מיגון זמני עד 2014,

למערכת הקיימת? תודה רבה לך. הוא התייחס לזה בתשובתו לחבר הכנסת פלסנר. הוא אמר שזאת היתה התוכנית שלו. השאלה שלך טובה, זאת שאלה טובה. תודה, אדוני היושב-ראש, אני אענה אחת-אחת. חבר הכנסת פלסנר, הקיצוץ לא היה לאשקלון.

אז מי קבע, רגע, רגע.

בענייני תקציבים, בסעיף פיתוח ובנייה. לא רק על זה, עוד סעיפים. אתה צריך להבין שאני לא יכול לקחת, אנחנו מדברים על כל מיני שכר רופאים, אני לא יכול לקצץ,

במשרד הבריאות, 95% זה קשיח, יותר מזה אולי. זה הכול משכורות, תרופות, ממשלתי, יש המון דברים, ועדת סל, סל התרופות, אי-אפשר לגעת בהם. עכשיו, מה שנשאר זה כסף של עמותות שמקבלות, וגם את זה קיצצו לי. כל סעיף שם זה, זה לא מי-יודע-מה. אגב, כל הקיצוץ לא היה כולל על הכול, אני חייב להגיד שהקיצוץ המינורי, כי גם הממשלה הבינה שכשעושים flat לא עושים flat על כל התקציב של 23 מיליארד שקלים. ולכן, אתה, רגע, רגע, אני אסיים את התשובה. אני במשא-ומתן עם האוצר שהקיצוץ הזה יחזור. היתה לי הבטחה, ואני מקווה שזה יחזור, אני לא מבטיח כלום אבל אני אשתדל שיחזור. לאורלי, אם הקיצוץ מבוטל, אותו דבר. זה אותו דבר. התחילו לעבוד עם הכסף שישנו, אז אם יהיה עיכוב זה יהיה יותר בסוף, לקראת ההמשך. בינתיים התחילו לעבוד. ב-2014, בהנחה

המסקנה שלך היא נכונה. בינתיים מתחילים לעבוד. אגב, אתה צריך לבדוק עם העציץ, עם העץ הזה, למה זה לקח שלושת-רבעי שנה. האוצר חוסך כסף אם ייתן לך את התקציב לסיים את בית-החולים. אני אומר לך, בוועדת הכספים,

כרגע אין לי עיכובים.

ברגע שהשקעת כסף ואתה מעכב, אתה רק מפסיד כסף. האוצר לא מעכב לי שום דבר, כפי שעניתי לך בשאילתא. זה לא נוגע לי, 90 מיליון השקלים,

צריך עוד הרבה יותר כסף.

דבר שני, לחברת הכנסת אורלי אבקסיס. בריאות התלמיד, העמדה שלי ברורה, ברור או ברורה? ברור. העמדה ברורה. העניין ברור. זה לא ברור ולא ברורה לי. ואני לא חזרתי בי מכל העמדות שלי. אני לא מוכן לתת יד לשום חוק, אמרתי את זה במפורש ואני חוזר על זה מעל במת הכנסת, אם לא יביאו לי גם תקנים לזה. כי מה יהיה כאן? יביאו לי חוק שאני צריך לעשות בריאות התלמיד, ואתה לא תוכל לבצע. ואני לזה צריך 400 מיליון שקלים, רגע, אדוני. יש לי סבלנות, אני מוכן לשמוע,

להגיד מה אני חושב.

אם אני אשוכנע אחרת, אני אשמח לקבל, אני לא כזה שלא מוכן לשמוע. יביאו לי חוק שאני חייב לקיים את בריאות התלמיד בבתי-ספר. אני זקוק לאיזה 400 תקנים,

חסרים לי גם תקנים היום.

במקום להיכנס ולהיות תקוע בחוק כשאין לי מאיפה לעשות את זה, כרגע אני בכלל מחכה לראות מה עם התקנים.

וזאת התשובה: אני אמרתי בוועדת שרים, ואני חוזר חד-משמעית: יש ועדה שצריכה לסיים את עבודתה עד 1 באוגוסט.

היא לא הגישה עכשיו את המסקנות שלה? עכשיו? אני לא שם, לא יודע. לדעתי עד התאריך, אנחנו נעמוד בזה, כפי שהבטחתי לכם. אחרי זה, אני הולך להזמין ישיבה עם האוצר, עם המשרד שלי, ונראה בדיוק מה עושים, לפי המסקנות של הוועדה. אני לא יודע מה יהיו המסקנות, אבל לפי המסקנות אני אעשה ישיבה במשרד שלי, ואחר כך אני אבוא לוועדה. חבר הכנסת רותם, איך קראו לחוק שבג"ץ חייב את משרד החינוך להסיע את הילדים? חוק חינוך מיוחד, לא חוק חינוך מיוחד, אלא היה חוק שבו חויבה המדינה להסיע ילדים והוא לא בוצע, והשופטת דורנר נתנה צו המחייב את משרד החינוך להסיע את הילדים. אמר משרד החינוך: מאיפה אני אקבל את הכסף, ממה את רוצה שאני אוריד? אומר ליצמן: ליושב-ראש ועדה ויוזם החוק יש הרבה תשובות בעניין הזה. אבל עובדה, אני מציע שאו שיושב-ראש הוועדה יקיים דיון עם ליצמן בוועדה, או שתגישו לי שאילתא נפרדת. אי-אפשר עכשיו להיכנס לנושא הזה. אדוני היושב-ראש, אני מכבד את שני המציעים, גם חיים גם אורלי. אני מכבד אותם. אתמול הייתי ב"דיאלוג בחשכה" בחולון. אין לך תקנים. לקחתם את "נטלי", היא לא עושה את העבודה, הילדים לא מחוסנים, וגם אלה שמחסנים, נותנים להם שש שניות לחסן ילד. הם יורים, חיים, חיים, שני דברים: אני קטיגור וסניגור. קודם כול אני קטיגור.

שאתה אומר זה אמת. אני ישבתי עם "נטלי" בחודשים האחרונים כל יום רביעי, עם דפי המחשב שלי, עם דפי המחשב שלהם, להשוות את התוצאות ולראות בדיוק. והיו פערים שם, וקיבלתי כל מיני הסברים שאני לא מקבל שזה צריך להיות. אני מניח שזה נכון. ויש הסברים. עכשיו אתה אומר לי על חולון. אני יכול להגיד לך, בית-ספר, אני לא רוצה להגיד בפומבי, של המגזר שלי. כיתות ח' שעזבו את בית-הספר לא חוסנו, לא חוסנו, וזה דווקא בית-ספר שמאוד קרוב ללבי, ואני לא רוצה לפרט למה, אני בטוח שכל בתי-הספר קרובים ללבך. כן, אבל זה בית-ספר שיש לי, כשאסביר לך,

עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, עניי משפחתך קודמים, אני אומר לך, אדוני, שזה הקטיגור. זו בעיה. אבל צריך להגיד גם מלה על "נטלי",

הם לא נמצאים כאן ואני רוצה לייצג אותם גם. "נטלי" טוענת שהיא קיבלה את כל הנתונים מאוחר מאוד ולכן היא התחילה לחסן רק בדצמבר או משהו דומה. הסיבה שלה היא שפעם ראשונה שאנחנו חייבנו,

מכיוון שפעם ראשונה חייבנו את החברה, שהיא צריכה גם לרשום און-ליין במחשבים, וזה לקח זמן עד שזה נכנס.

היות שבינתיים ביקשנו מבית-משפט שייתן ארכה, מה? הוא החליט השבוע, חברת הכנסת אורלי לוי, אני מתנצל. אנחנו לא יכולים לשמש לך כל היום במה לשאול שאלות כל אחד. אני מתנצל, יש לנו זמן קצוב. הוא צריך לענות לחבר הכנסת אלדד, עוד יש לו שאילתא נוספת, ואני מבקש לא לקרוא יותר קריאות ביניים. אני ממליץ שהוועדה תזמין את השר לדיון אצלה על הנושא הזה. אני חושב שעל ההמשך נדון ביחד ונחפש את הפתרון. חבר הכנסת אריה אלדד, אני מוכן לבדוק עוד פעם, אם זה ניתן. היות שזה ייקח הרבה זמן, זה מצב רגיש, לבדוק אם אני יכול לעשות מיגון זמני. זה הרבה כסף. היום זה לא 29, זה כבר יותר, ואני צריך לחפש לי את המקור. אני גם צריך להילחם בהתנגדות שיש שם לזה, כי הם חושבים שאם אני אעשה מיגון לא יהיה מיגון אחר. ותהיה מלחמה על זה. אבל בכל זאת, אני אבדוק את זה עוד פעם.

והוא נשאר על הבמה, שכן הוא משיב על שאילתא של חבר הכנסת זבולון אורלב, שבה הוא שואל בעניין תרופות חינם לניצולי שואה. בעניין זה, אלא אם כן למישהו יש שאלה הנוגעת לניצולי השואה, שאלה נוספת,

כי חבר הכנסת אורלב בקי, אני שכחתי את התשובה שם. השר הולך להביא ניירת הקשורה לשאלתך, אז ימתין אדוני. לאחר מכן יש לנו תשובה על שאילתא של חברת הכנסת אורלי לוי, אשר תשאל את שר התקשורת. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, מכובדי סגן שר הבריאות, תרופות חינם לניצולי שואה. בוועדת ילדי השואה של עמותת הכנסת לניצולי השואה נטען שקופות-החולים הנותנות תרופות חינם לניצולי השואה מספקות תרופות חלופיות במקום התרופות המקוריות, שהן אפקטיביות פחות ואף גורמות לתופעות לוואי. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה ייעשה להפסקת נוהל זה?

בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. לחבר הכנסת זבולון אורלב: 1 2. המידע שברשותך לא נכון. משרד הבריאות קבע בנוהל הוראות לעניין רישום תכשירים רפואיים, כי תכשיר גנרי ייחשב כתכשיר רפואי המכיל חומר או חומרים פעילים בחוזק ובצורת מינון שווים לתכשיר רפואי הרשום בפנקס התרופות הממלכתי, ללא הבדל, והמיוצר בארץ או בחו"ל, למעט תכשירים ביולוגיים ומוצרי דם. תכשירים גנריים הינם תכשירים חלופיים לתכשירים מקוריים וברמות איכות, בטיחות ויעילות שאינן נופלות מהתכשיר המקורי. על-פי המחוקק ועל-פי הנהוג והמקובל במשרד הבריאות, הרי שהחלפה בין התכשיר המקורי לגנרי הינה מותרת ואפשרית, מאחר שלפי המחוקק אין הבדל בין התכשירים הללו אלא היצרן ומיתוגם המסחרי. יחד עם זאת, משרד הבריאות הנחה את הקופות שאם ובמידה שישנה תגובה רפואית שונה ולא רצויה לתכשיר מסוים, אזי יש לאפשר את הטיפול בתכשיר הרפואי המתאים ביותר למטופל, שבמקרים מסוימים עשוי להיות התכשיר המקורי. בבקשה, חבר הכנסת אורלב. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחדד את השאלה: לא היתה טענה שהתרופות הגנריות הן תרופות פסולות, היתה טענה שיש מעין מיון של תרופות, שהמקוריות נתונות למבוטחים הרגילים והחלופיות ניתנות לניצולי שואה או לקבוצות אחרות. זאת היתה השאלה הבסיסית. אם התשובה על כך היא תשובה שלילית, שאין כזה דבר, הואיל ועלתה כזאת טענה בוועדת עמותת הכנסת, ואדוני יודע שאני יושב-ראש השדולה למען ניצולי השואה, לכן לקחתי על עצמי לשאול, מה בדעת השר לפרסם כדי שלא תהיה תחושה אצל ניצולי השואה שהם מעין סוג ב', הואיל והם מקבלים בחינם אז נותנים להם תרופות פחות יעילות, בא נאמר, או יותר זולות. אדוני, אני רוצה להסביר לך דבר אחד: לי לא ידוע המקרה וגם למשרדי לא. אני אשמח אם תעביר לי את החומר ואני אבדוק. עם זאת, צריך לטפל בזה בחומרה. אני לא אתן שזה יקרה. אני מניח, ההנחה, וזאת התשובה שלי, ההנחה היא שקופות-החולים מחפשות חיסכון בכסף. אני מניח שהם נותנים גנרי להרבה,

גם לאנשים פשוטים. אני יודע ממשפחתי שאם מישהו צריך, הוא גם מקבל גנרי ברוב המקרים, לא את המקורי, את זה אני יודע. עכשיו, הגנרי זה בסדר, אנחנו בודקים אותם. זה שטויות, זה לא שיש, חלילה, יש לפעמים שהמקורי יותר טוב, משפיע יותר טוב, והגנרי, לפעמים קורה שלא. אם יש מקרים כאלה, ההנחיה של משרד הבריאות היא שחייבים לחזור למקורי. אם יש מקרה שאתה אומר, נבדוק. מה שאמר השר, אוי ואבוי.

תביא לי את הנתונים, אני אפרסם. אומר השר, אם אכן יש דבר כזה, בכל חומרת הדין הוא יטפל בעניין זה. לא יעלה על הדעת לבוא ולומר לניצולי שואה: הואיל ואתם מקבלים תרופות חינם, תקבלו תרופות סוג ב'. לא יעלה על הדעת. כך אמר בצורה מפורשת השר, וגם מפרסם זאת. תודה רבה לשר ליצמן, שר הבריאות. אני מזמין את כבוד השר, ביושבו כשר הרווחה, את השר כחלון, להשיב על שאילתא בעל-פה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בבקשה, כבוד השר יעלה ויבוא. חברת הכנסת לוי תקריא את השאילתא כפי שהיא בשלב הראשון, השר ישיב, ואז נראה הלאה. אדוני שר הרווחה, רציתי לשאול אותך: לפי החוק מ-2008 יש להקים שישה מרכזים נוספים שירכזו את כל הגורמים המטפלים בתוך, אני אתחיל את זה מההתחלה. השאילתא היא בנושא אי-יישום החוק להקמת שישה מרכזי סיוע לילדים נפגעי אלימות. לפי החוק מ-2008 יש להקים שישה מרכזים נוספים שירכזו את כל הגורמים המטפלים בתוך שלוש שנים. כיום יש שניים, בתל-השומר ובירושלים, שעליהם אנחנו מדברים, על השישה הנוספים, נוסף עליהם. רצוני לשאול: 1. מדוע לא יושם החוק להקמת שישה מרכזים נוספים? 2. מה נעשה עם הילדים נפגעי אלימות שאין להם מענה ממרכזי הסיוע? תודה רבה. אחרי זה תוכלי להרחיב. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת לוי, אכן, הממשלה קיבלה החלטה ב-2008 להקים שישה מרכזים נוספים עד אפריל 2011. כנראה מישהו הקדים אותך ופנה לבג"ץ, ובג"ץ דן בזה. זה נכון שזה לא הוקם. צריך רק לדייק. הממשלה הטילה על שלושה משרדים, בריאות, ביטחון פנים ורווחה, אבל כמובן הרווחה במרכז. כרגע בג"ץ נתן כמה חודשים כדי לתכלל בין המשרדים. אני אף פעם לא אהבתי תירוצים. יש בעיה, חוקרי נוער, עובדים סוציאליים, כנראה גם אצלנו במשרד יש כמה בעיות. אנחנו נמתין את כמה החודשים האלה וניישם את החלטת בג"ץ, ננסה לתכלל. אם אני אראה באופן אישי שבתוך זמן סביר, שזה משהו כמו 90 יום, המשרדים לא ישתפו אתנו פעולה וזה יימשך והם יעמדו במריים, כמו שמתבטא יושב-ראש הכנסת מעת לעת, אני אביא את זה להחלטת הממשלה פעם נוספת ואני אציף את זה. אני לא מרגיש נוח שהמשרד שלי לא מיישם חוק. זאת חובה חד-משמעית. בבקשה, שאלה נוספת.

אני באמת יודעת שיחסית אתה די חדש במשרד, וישנם דברים שאתה צריך לתקן שהמשרד סוחב ככה עוד מהקודמים לך. השאלה שלי: מאחר שצריך לתת תשובה לבג"ץ עד נובמבר, האם בכלל יש תוכנית מפורטת מתי יוקמו המשרדים, עם פירוט של מיקום המשרדים ותוכניות הפעולה? כי היום לפריפריה ולילדים קטנים נפגעי עבירות מין וכדומה בפריפריה אין מענה.

ודאי שתהיה תוכנית פריסה, כי המטרה של הקמת מרכזים נוספים זה להקל היום. החלק השני של השאילתא שלך, מה קורה עם הילדים שצריכים טיפול? הם מקבלים טיפול, אבל המקומות לא נוחים. לא סתם הגיעה החלטת ממשלה. הגיעה החלטת ממשלה כדי למצוא פריסה בארץ, שילד מאשדוד לא יצטרך להגיע לחיפה. זאת המטרה. אז ודאי שיש תוכנית, והתוכנית מדברת כמובן על פריסה גיאוגרפית סבירה. שמונה אזורים בארץ, זאת לדעתי תהיה הפריסה. אני מאוד מקווה שזה יצא. בואי נאמר שהתוכניות הן פחות בעיה, הפריסה היא פחות בעייתית. הבעיה היא באמת ליישם את זה שכל אחד ייתן את חלקו. הבעיה היא תקציבית? לא, אני לא שמעתי על בעיה תקציבית. שמעתי על הבעיה שלמשטרה אין חוקרי נוער, למשרד הבריאות אין אחיות, ואצלנו, כנראה, עוד כמה בעיות שיש במשרד שלי. גם בג"ץ התערב בזה, לצערי. אנחנו,

נישמע להוראות בג"ץ ונעשה את מה שדרוש. תודה רבה. בקדנציה של השר הקודם,

עזרנו להביא חוקרי ילדים, יושב-ראש הכנסת עזר,

משרד האוצר ומשרד הרווחה, כולנו יחד ישבנו ומצאנו את המימון. אנחנו, בדברים כאלה צריך, הילדים הם חסרי ישע, וזה תפקידנו. יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה מודיע לאוצר פעמים רבות שאם לא יתקדם עניין אחד, לא יוכל להתקדם עניין אחר, שחשוב גם לאוצר. כשאנחנו מנסים להתמודד בדברים של חסרי ישע, הכנסת עומדת לרשותך, אדוני השר.

תודה רבה לך. תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. רבותי, תודה לכל השואלים ולכל השרים המשיבים. תודה מיוחדת לסגן ראש הממשלה ושר הפנים, אשר הטריח עצמו ממשרדו על מנת לגעת בשאלה החשובה של חוק התכנון והבנייה הידוע כווד"ל, הבא לטפל בנושא הדיור, והוא עשה זאת בצורה שבאמת נתנה תשובות חשובות. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לחקיקה הפרטית. בחקיקה הפרטית אנחנו מתחילים עם הצעת חוק של חבר הכנסת ישראל אייכלר, ושר הבריאות נכנס במלוא המרץ על מנת להשיב. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה, אדוני. אין כאן הסכמת ממשלה, או יש הסכמת ממשלה ואדוני מבקש לדבר מפה, אני לא יודע מה. זאת לא הנמקה מהמקום, ולכן תעלה,

זה הפך להצעה לסדר-יום. זה הופך להיות הצעה לסדר-יום? אם לא תהיה ברירה.

על כל פנים, אתה מגיש הצעת חוק שכותרתה: הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, מימון אגרת הסעה לצורך טיפול). ואז הוא יהפוך את זה להצעה לסדר-היום.

אני מקווה שיושב-ראש ועדת הרווחה יעשה את זה כחוק מחייב, ותיכף אני אענה מדוע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, זאת הצעת החוק הראשונה שהגשתי מייד כשנכנסתי לכנסת, מתוך ניסיון של הרבה אנשים שפנו אלי. אני בטוח שכל חברי הכנסת יסכימו לחוק הזה.

במשפט ראשון ובכותרת, אדם שמגיע לבית-החולים באמבולנס, אם הוא חולה אונקולוגיה או חולה דיאליזה, או אדם, כפי מנהג המדינה, כשמגיע אמבולנס לבית של אדם והוא אומר שהוא לא מרגיש טוב, נהג האמבולנס לא רוצה, ואפילו הפרמדיק לא רוצה לקחת אחריות על עצמו, ואומר: אדוני, אני רוצה שרופא בבית-החולים יקבע מה מצבך. ואז הוא מגיע לבית-החולים, בודקים אותו פה ושם, הלחץ בחזה עבר, והוא לא מאושפז. ואז המשפחה צריכה לממן את האמבולנס הזה. במקרים אחרים, למשל אונקולוגיה ודיאליזה, מקבלים 50% בלבד, אף שזה סבל בלתי יתואר של כל שבוע, שלוש פעמים בשבוע. מדובר על אנשים שלא יכולים להגיע במונית, כי אם הוא מגיע במונית או באוטובוס הוא מקבל החזר. אבל אם הוא אדם חולה באמת, שלא מסוגל, וחייבים להביא אותו באמבולנס, הוא לא מקבל החזר. החוק הזה היה לי כל כך מובן, והיה ברור לי שזה יעבור ב"צ'יק", שאולי אני אתחיל להתחרות עם חבר הכנסת זבולון אורלב בהצעות חוק טובות כאלה, אבל ראיתי שאני נתקל בקיר אטום. כבר חצי שנה, שבעה חודשים כמעט אני בכנסת, והחוק הזה לא זז, אף שחברי וידידי הרב יעקב ליצמן הוא סגן שר הבריאות, וגם הוא מאוד רוצה את החוק הזה. אני לא יודע למה הוא לא מצליח לעבור. בחוק נאמר, לפני זה, יש עוד מקרים. ילד מקבל חלילה משהו בעין. העין על-פי ההלכה, יש לזה דין של פיקוח נפש גם בשבת, כי עין זה דבר שעלול להיגרם בו נזק של פיקוח נפש. אם הוא מגיע לבית-החולים עם מקרה עין, מה שנקרא, אם הוא לא מאושפז, הוא לא יקבל החזר. אותו דבר אדם ששבר את שתי רגליו, לוקחים אותו באמבולנס, הוא לא מקבל החזר. כל הדברים האלה היו צריכים להיות חלק מסל הבריאות. אפילו העניין של הדיאליזה והאונקולוגיה, שכן מקבלים 50% מההסעות, לא באמבולנס. נשאלת השאלה, למה 50%? יעלה על הדעת שייתנו 50% טיפול בחולה דיאליזה בבית-החולים, או ייתנו 50% מהתרופות שהוא נזקק להן, לחולה אונקולוגיה?

אנחנו מדברים באלפים בכל רחבי הארץ,

שלא היה צריך בכלל לחוקק אותו בכנסת כחוק נפרד, זה היה צריך להיות חלק מסל הבריאות. תאר לעצמך שיגידו שכמות החמצן או כמות החומרים שמכניסים למכשיר הדיאליזה תהיה רק 50%. זה לא ייאמן הדבר הזה. לכן הצעתי שיהיה כתוב שבמקרה שבו הנסיבות מחייבות את הבאתו של החולה לטיפול בבית-החולים באמצעות אמבולנס או מונית, על-פי קביעת הרופא המטפל, לא כל אחד שלא מרגיש טוב, אבא שלו מצלצל, אבא מבוגר,

אז הבן ייקח אמבולנס לבית-החולים,

על-פי קביעת רופא מטפל, ימומנו הוצאות הנסיעה בדרך הזו מביתו לבית-החולים ובחזרה במלואן. סעיף נוסף: הסעת מבוטח לבית-החולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א, שתמומן על-ידי הקופה בכל מקרה שבו נסיבות המקרה,

על-פי קביעת הרופא המטפל, חייבו את פינויו לבית-החולים לשם קבלת טיפול. והדבר השלישי: ישנה תופעה מבורכת של ארגוני מתנדבים, "עזר מציון", "עזרה למרפא", ויסלחו לי כל אלה שאני לא זוכר כרגע, הרבה הרבה, "ביקור חולים" הרבה ארגונים שמסיעים חולי אונקולוגיה ודיאליזה ואנשים לבתי-חולים. הם לא יכולים אפילו לקבל את ה-50% החזר כי הם מתנדבים,

רק מד"א יכול לקבל.

כבר שמענו בוועדת הרווחה על כל הבעיות בין מד"א לבין המסיעים הפרטיים. פה מדובר בארגונים מתנדבים, שעולים כסף. למה שלא יממנו גם להם כמו שמממנים, במקרה שמממנים? אז שיהיה גם לגוף המסיע ישירות על-ידי קופות-החולים. ועוד תוספת היתה, לגבי מקרה שבו הנסיבות מחייבות את הבאתו של החולה לטיפול בבית-החולים, שוב על-פי קביעת רופא מטפל, והוא לא אושפז, כי כשהוא אושפז הוא מקבל את זה: "ימומנו הוצאות הנסיעה בדרך הזו מביתו לבית-החולים ובחזרה במלואן". אלו סעיפים שאני חושב שאף אחד לא יכול להתווכח על זה. וגם מבוטח שמוסע לבית-החולים בניידת טיפול נמרץ או באמבולנס של מד"א, תמומן הסעתו על-ידי הקופה בכל מקרה שבו נסיבות המקרה חייבו את פינויו לבית-החולים.

אני לא צריך להאריך הרבה, אבל אתם יכולים לקרוא בדברי ההסבר שהיום חולי אונקולוגיה ודיאליזה זכאים רק למחצית מדמי הנסיעה באמבולנס או מונית לצורך טיפול בבית-החולים, וכאשר הוא מפונה בהסעת חירום באמבולנס או במונית לצורך קבלת טיפול בבית-חולים או בחדר מיון קדמי, קופות-החולים לא משלמות עבור ההסעה אלא אם כן אושפז החולה לאחר הטיפול הראשוני שניתן לו, והבאתי פה דוגמה. שמעתי מיושב-ראש ועדת הרווחה והבריאות, חבר הכנסת יעקב כץ, שסיפר,

הוא צריך להצטרף לקואליציה, אבל אנחנו, זה יוצא חצי-חצי. חבר הכנסת חיים כץ, מי שנקרא כץ תמיד יש לו הבעיה הזו. גם כהן. אומרים, יעקב כץ, אבל תהיה רגוע. שמי הוא אייכלר, שזה לא שם כל כך נפוץ, ותמיד מחליפים בין יעקב לישראל. וישראל ויעקב זה אותו שם אתה כבר נכנסת לתוכנית של האח שלך, אף פעם שלא יהיה לך אח בתקשורת, כי הוא אף פעם לא יוכל להכניס אותך. אני בשם חברי הכנסת תובע מיעקב להכניס את הקטע הזה,

יעקב אחרי חיים. כאשר יעקב, נקרא ישראל. יעקב את ישראל, וינצח אחמד.

אבל שאחמד לא יגיד שהישראלים והיעקבים, טוב, אז זה מאוד נחמד, אבל אני רוצה לחזור לעניין. חבר הכנסת חיים כץ העיד שגם יש לו, ברוך השם, הורה זקן, וכאשר הוא לא מרגיש טוב, לפעמים יש מצב שהפרמדיקים מחליטים על דעת עצמם לפנות אותו, ואני יודע את זה מהרבה מקרים.

הפרמדיק חייב כיסוי, כי אם יקרה משהו לאיש המבוגר ולא יביאו אותו לבית-החולים הוא יהיה אחראי. אז אלפי אנשים מוזרמים לבתי-החולים במשך כל יום, וחוזרים הביתה בשלום, ברוך השם. מי ייתן וכל החולים יגיעו לבית-החולים ולא יאושפזו ויחזרו הביתה בשלום. אבל התשלום אחר כך מגיע בדואר, 800 שקל, במקרים אחרים זה הרבה יותר, ואצל אנשים מבוגרים זה יכול לקרות, ובפרט אצל חולי אונקולוגיה ודיאליזה שמניתי פה, שבעוונותינו הם צריכים לבוא כמה פעמים בשבוע או כל שבוע. הייסורים שלהם מספיק גדולים.

אדוני השר, אני קיוויתי וציפיתי שמשרד הבריאות יתמוך בזה בשתי ידיים, ואני מקווה שזה עוד יקרה, והקואליציה תתמוך בזה, ואפילו האופוזיציה תתמוך בחוק הזה. ואני לא יודע, משום מה כבר כמה פעמים ועדת השרים הפילה את הצעת החוק הזו, ועכשיו ביקשתי שאני רוצה להעלות את זה, אבל לא רציתי שזה יופל. אז אני מבקש מאדוני היושב-ראש, אם הקואליציה לא תשתכנע לתמוך בזה, אנחנו נהפוך את זה להצעה לסדר-היום, ואני מקווה שזה ייכנס אצל חבר הכנסת חיים כץ, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואתה במהרה בימינו תחזור לוועדה עם הצעת חוק ויהיה זה שכרך.

אני לא מתנה לקואליציות שום התניה, אף-על-פי שהקואליציה חזקה מאוד דה-פקטו, דה-יורה אין לה מעמד. לכן אדוני יחליט אחרי שהשר ידבר אם הוא מסכים להעביר את זה להצעה לסדר-היום, שעליה נצביע ולא על הצעת חוק. אין מעמד לקואליציה למרות איתנותה וחוסנה בכנסת. אין לה מעמד פורמלי.

אני חושש שגם לחברי הקואליציה אין מעמד. עובדה שאני כחבר קואליציה, שבעה חודשים לא מצליח אפילו להעביר הצעת חוק כזו, אז שלא יגידו שחברי הקואליציה יכולים לעשות כל דבר. חברי הכנסת, מה הם עושים שם, הם יכולים לעשות דברים טובים ולא עושים כלום. רבותי, יושב-ראש הכנסת יעיד לכם שלא רק לקואליציה אין מעמד אצל יושב-ראש הכנסת אלא לחבר הקואליציה אין מעמד בכנסת כאשר הקואליציה לא מעבירה לו את החוקים שלה. בדרך כלל הקואליציה צריכה לתמוך בממשלה, עד כמה שהדבר אפשרי, אלא אם כן היא אומרת לממשלה, עד כאן. כבוד שר הבריאות יעלה ויבוא וישיב, ואז אנחנו נחליט, אנחנו נחליט, הצעה לסדר-היום או הצעת חוק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת אייכלר, כל מלה שאמרת כאן, צודק, בהחלט צודק. הבעיה היא יותר תקציבית. לכן, מה שאני רוצה לעשות זה ככה: קודם כול, אני תומך שזה יהיה כהצעה לסדר-היום, אבל בשוני ממה שיש כל פעם, הצעות לסדר-היום, אני בוודאי רוצה ללבן את זה ביחד עם האוצר איך מעבירים את זה כהצעת חוק. אני בהחלט חושב שזה ראוי. כרגע לא יכולתי לגבש הסכמה. אני מניח שיש אפשרות בוועדה, אצל חיים, שנוכל לגבש את זה גם כהצעת חוק בהסכמת הממשלה. ולכן כרגע אני לא יכול להגיד לך שאני תומך, אבל אני מציע להפוך את זה להצעה לסדר-היום, אבל בוועדה, יכול להיות כתוצאה מהדיון, אנחנו בהחלט נוציא את זה כהצעת חוק. לכן אני חושב שמעבר לכל ההסברים שיש לי להסביר, אתה צודק במאה אחוז בכל מה שאמרת כאן, ואני שמח להעביר את זה לוועדה, ואז אנחנו, אני מקווה, נעביר את זה כהצעת חוק. חבר הכנסת אייכלר, האם אתה מסכים להעביר את זה, להפוך את זה להצעה לסדר-היום?

מבקש להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה,

יש לשר הרווחה מעמד בנושא ולכן אני מאפשר לו גם לומר כמה מלים, בהסכמת שר הבריאות, כמובן. ההצעה שלך מעוררת עניין, שלא שר אחד מבקש לענות לך, אלא שניים. אדוני היושב-ראש,

אכן מדובר בהצעת חוק שהיה לי מאוד קשה בוועדת שרים, בדרך כלל אין פרוטוקול מוועדת שרים, אבל אני לא התנגדתי להצעת החוק הזו, אני חושב שזו הצעת חוק צודקת, אבל כפי שאמר סגן השר ליצמן, הבעיה התקציבית היא מאוד מאוד גדולה. אני מברך על זה שהסבת את זה להצעה לסדר-היום

ואין לי ספק, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, הרבה עיניים נשואות אליך, אני חייב לומר לך. הנושא הזה יגיע אליך. אין לי ספק שאתה תדע לקדם אותו אבל אני אתן את חלקי. אם אני אצטרך להגיע לדיון הזה אני אגיע, אבל אני אתן את חלקי מפה. אלפי נכים חולים, קשים, דיאליזות, אנשים שצריכים טיפול בבתי-חולים, הם מגיעים לרווחה אחרי שהם לא מצליחים לקבל את ההסעה הזו, ולצערי, תושב קריית-שמונה שצריך טיפול מהסוג הזה, הוא צריך להגיע ל"רמב"ם". זה 1,000 1,200 שקל אמבולנס. וכן הלאה בכל המקומות, בדרום ובמרכז.

כרגע הרווחה משתתפת ב-5 מיליון שקל, שזה כלום, פשוט כלום. אין דיאליזה בצפת? אין, אין, לדעתי אין. השר ליצמן, אין דיאליזה בצפת? קשה לי לענות על זה. מה שאומר שר הרווחה זה, אבל העניין הוא, אני רק אבהיר רגע ליושב-ראש הוועדה על מה מדובר. אם אין, זה חמור. מדובר באנשים שסובלים. מדובר באנשים שסובלים.

כרווחה, מגיעים אלינו בסוף, אז אנחנו יכולים לתת את הפרוסה שאנחנו יכולים, וזה 5 מיליון שקלים. אני חושב, להשית את הכול על סל הבריאות אולי זה יותר מדי, ולשנות את הרכב הסל אולי, אתם מבינים בזה יותר טוב ממני.

אדוני יושב-ראש ועדת הרווחה, חבר הכנסת כץ, הרבה עיניים נשואות אליך בעניין הזה, וכמו שאמר יושב-ראש הכנסת בדיון הקודם, כולנו נעזור, תוביל את זה. צריך לתת מענה לאנשים האלה.

אני מאוד מודה לשר הרווחה. חבר הכנסת אייכלר הסכים להפוך את הנושא להצעה לסדר-היום, הקואליציה מסכימה, השר מסכים, לכן אנחנו נצביע על הצעתו של חבר הכנסת אייכלר כהצעה לסדר-היום, אשר אם היא תאושר תועבר לוועדת העבודה והרווחה כדי שהיא תדון ותמליץ המלצות למליאה בעניין המשך הטיפול בנושא החשוב שהעלה חבר הכנסת אייכלר. רבותי, נא להצביע.

מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 20 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת אייכלר, שנושאה ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון, מימון אגרת הסעה לצורך טיפול), תועבר לוועדת

הרווחה והבריאות של הכנסת כדי לדון בה בהשתתפות השרים, שר הבריאות או נציגי משרד הבריאות ונציגי משרד הרווחה, לפי בקשתו של שר הרווחה, שהובעה מעל במת הכנסת במענה להצעתו של חבר הכנסת אייכלר.

הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי יובאו היום להצבעה שני צווים: צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, וצו נוסף לגבי תעריף המכס והפטורים ומס קנייה. הצווים הונחו ביום שני, 18 ביולי. מאחר שההחלטה האמורה מונחת על שולחן הכנסת בתוך שלושה שבועות לפני תום כנס של הכנסת, היא טעונה אישור הכנסת, והם יובאו היום להצבעה. כן הונחו היום על שולחן הכנסת הצעות ועדת הכנסת, הונחו שוב, להקים ועדות חקירה, בנוסח שהונח ביום כ"ח בשבט התשע"א, 2 בפברואר 2011. עוד הונחו על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים,

שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 21),

שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. החלטה בדבר חלוקה של הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 17) (סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב), התשע"א 2011, לפי סעיף 121 לתקנון הכנסת.

לפני שנמשיך בסדר-היום אני מתכבד להקריא בפניכם הודעה שהוגשה לי על-ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בדבר חידוש הדיונים בהצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א 2011, מכוח סעיף 124 לתקנון.

לסעיף 124 לתקנון אבקש להודיע כי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות החליטה ביום י"ח בתמוז התשע"א, 20 ביולי 2011, לחדש את דיוניה בהצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי, התשע"א 2011. נוסח חדש של הצעת החוק יונח על שולחן הכנסת.

ועכשיו אני מזמין את יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה כחבר הכנסת חיים כץ, לא כיושב-ראש הוועדה, להציע את הצעת החוק, בהנמקה מהמקום, והיא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, חישוב הכנסה מרנטה לצורך קביעת זכאות ניצולי השואה לגמלת סיעוד). ההצעה היא של חבר הכנסת חיים כץ ורחל אדטו ומנמק אותה חבר הכנסת חיים כץ. ישיב כבוד השר כחלון, הנמצא באולם.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת באה למנוע סבל מיותר מניצולי השואה שמגיעים לפת לחם כי מגיעים למכסה של 8,000 שקלים ברוטו, אם הם עריריים, ולא מקבלים קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי, את המינימום שמגיע להם בגין עשרות שנים של תשלום לביטוח הלאומי. מדינת ישראל מחליטה שאם הגרמנים משלמים, היא לא צריכה לשלם. ומה לעשות? 8,000 שקל לאותו ניצול שואה ערירי לא מספיקים כדי גם לשלם עבור הסיעוד וגם לאכול. הפרדוקס הוא שנדמה להם שאם הם לא אכלו אצל הגרמנים הם גם לא צריכים לאכול בישראל. הצעת החוק אמרה שכל הכספים שמגיעים מגרמניה לניצולי השואה על זה שהם הצליחו לשרוד את השואה

ייחשבו בהכנסה המזכה או לא מזכה קצבת סיעוד. אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק.

ישיב השר כחלון, ולאחר מכן אתן את רשות הדיבור לאחד מאתנו שהוא ניצול השואה, השר יוסי פלד. אדוני היושב-ראש, כפי שאמר חבר הכנסת כץ, המציע, מדובר בהצעת חוק צודקת ונכונה. לצערי, היו עיכובים, אבל חבר הכנסת כץ,

הצליח להביא את זה לסיום.

חבר הכנסת כץ, הבאת פשוט כבוד לממשלה, לבית שלנו, שאנחנו יושבים פה, וגם לתנועה שלנו. תודה רבה לאדוני. השר מסכים. לפני שנצביע, אני מאפשר לשר יוסי פלד, על בסיס מובן מאליו, להשתתף בדיון.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שהתכוונתי לא לדבר,

בסדר גמור, אדוני. אני לא התאפקתי, אומנם, במתינות, במתינות. יש נושאים שקשה לי מאוד להיות מתון בהם. במשך הרבה מאוד שנים, אדוני,

לאורך שנים, עם יד על הלב, הטיפול בניצולי השואה, איך אמרת? במתינות? לא היה לכבוד לנו.

זה מספיק מתון? כמו שאמר חבר הכנסת כץ, ממשלת גרמניה, כדי להשקיט את מצפונה, משלמת כל חודש לכמה אלפים כסף. ממשלת היהודים, כדי לאזן את תקציבה, מתחשבנת עם אותם אומללים שעברו את מה שעברו כאילו זאת הכנסה, וזה מקומם. אני רוצה פה להגיד בצורה מאוד ברורה: ניצולי השואה אינם עוד רובריקה בקוביות של תקציב מדינת ישראל. הם אינם עוד קובייה, עוד רובריקה, בתוך התקציב הזה, ואי-אפשר לשים את הסבל שלהם בכלל על שום סוג של מאזניים. אני מכיר את הנימוקים של קופת המדינה, זה ברור לי לגמרי, אבל בתוך הברור-לגמרי הזה יש משהו שנקרא לב יהודי, לב רחום, נשמה יהודית, מוסר וכו'

אני שמח,

אני מאוד שמח על ההצעה של חבר הכנסת כץ וחברת הכנסת אדטו,

בלי לפגוע באף אחד, אם חבר הכנסת כץ, לא היו לו האנרגיות והאמונה שצריך להניע את זה, אני חושב שהיה קשה מאוד להגיע ליום הזה, חיים. מה גם שכאשר היו צעירים, כל אותם אלה אשר מצאו את ביתם בארץ-ישראל והקימו את מדינת ישראל יחד עם כולנו, הדברים עוד היו מובנים, שהקמת המדינה היא הפיצוי האמיתי. היום, כאשר בינינו באמת נמצאים אותם אנשים, לא רבים הגיעו כילדים ניצולי השואה, כמו אלופנו היקר יוסי פלד, חבר הכנסת והשר, היום אותה קבוצה היא קבוצה של אנשים שנמצאים היום בגיל מתקדם, ואנחנו צריכים לדאוג להם ולאפשר להם חיים, באמת, בכבוד. אני גם מברך את חבר הכנסת חיים כץ.

אני רוצה להוסיף, ברשותך, כמה משפטים, כי העסק הזה לי,

בוער בעצמותי,

אני אומר את זה לשר האוצר, ואני מברך אותו על זה. יש אמירה של הילדים, שאומרים: מה שלא עושה השכל, יעשה הזמן. אז אני שמח שהוא הגיע למסקנה שזאת התעללות מיותרת. אנחנו נעזור לו כשנאשר את החוק בקריאה שלישית. כן, אנחנו נעזור לו להשקיט את המצפון.

שמגיעים לקריאה שלישית, זה יהיה עד סוף המושב. כשאני חותם פה שזה עבר קריאה שלישית, אז זה כבר לא דיבורים, אלא מחייב. אנחנו יודעים. גם השר יודע, גם השרים. אדוני היושב-ראש, אני יכולתי בהחלט להמתין, לקבל את העצה שניתנה לי היום שאני אמתין עם הדברים שלי עד לאישור בקריאה שלישית. אני מתנצל, אני לא מסוגל להתאפק עם העניין הזה,

אדפוק על השולחן כל פעם.

יש בקנה, אדוני חבר הכנסת, אני חושב שזכותה של הממשלה והכנסת הזאת שהתחילו בתחום של הטיפול בניצולי השואה, לטפל אחרת ממה שהיה נהוג עד היום. יש בקנה עוד דברים, כמו הנושא של כפל קצבאות. חיים כץ, חבר הכנסת, יודע על מה אני מדבר. גם על זה הוגש ערר, ברוך השם, גם הערר הזה הוסר, חבר הכנסת כץ, אנחנו נזיז כל מכשול, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני, ואף אחד לא יעצור אותנו בעניין הזה. אני רוצה לסיום לומר לך כמה נתונים, אדוני היושב-ראש. יש בארץ היום, מוגדרים, שזה קשה, כ-200,000 ניצולי השואה. אני אומר דבר שיישמע קצת מזעזע: מאז החלטת ועדת השרים לחקיקה, דרך אגב, פה-אחד, להוציא קול אחד,

אבל כל השרים תמכו בהצעה הזאת של חבר הכנסת כץ, להוציא שר אחד, מאז ועד היום נפטרו יותר מ-250 ניצולי השואה. זה אומר שכל יום נפטרים ניצולי שואה, בערך, בין 30 ל-35.

אני מרשה לעצמי להניח שהקצב הזה ילך ויגדל, כי הם לא נעשים יותר צעירים. חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אין לנו זמן בלתי מוגבל לתקן את העוולות שנעשו להם בעבר, ולכן חשוב כל כך לקדם את החוק הזה. אני מתאפק לא להשתמש במילות השיר: יש אנשים עם לב של אבן, ויש אבנים עם לב של אדם. פשוט, הגיע הזמן, אמר הרב קוק, זכר צדיק לברכה. יש אנשים עם לב של אבן, יש אבנים עם לב אדם. אמר הרב קוק, כן. כן, אלה מילות השיר. זה הולחן ברבות הימים. ואם מישהו רוצה להפוך את המלים, לא אכפת לי, אבל שיהיה מובן מה אני מתכוון.

ולסיום, אדוני היושב-ראש, תראו, אף אחד לא ביקש ממני לטפל בניצולי השואה. איש לא פנה אלי ואף אחד לא ביקש.

כן פנו אלי שני גורמים, אחד זה הניצולים עצמם, והגורם השני שפנה אלי זה המצפון שלי והמוסר היהודי שלי, שאמרו לי: אתה לא יכול לשבת בשקט. אז כן פנו אלי בעצם, ולא כפי שאמרתי. אני רוצה באמת להגיד, שהחוק הזה, חבר הכנסת כץ, אבל לכל חברי הכנסת ולכל השרים שהצביעו בעד זה, אני רוצה לומר שזה מביא כבוד יהודי, ערכי ומוסרי לכנסת השמונה-עשרה ולממשלת ישראל.

תודה רבה לשר יוסי פלד, שבזכותו עכשיו אנחנו נעבור להצבעה כדי לקדם את העניין ולדאוג לכך שהחוק יקודם מהר ככל האפשר, ובעזרת השם, כמובן, שייתן כוח ליושב-ראש הוועדה, אנחנו נצביע בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית עד סוף המושב. תודה רבה. בבקשה, רבותי, נא להצביע בקריאה טרומית: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, חישוב הכנסה מרנטה לצורך קביעת זכאות ניצולי השואה לגמלת סיעוד)

מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, חישוב הכנסה מרנטה לצורך קביעת זכאות ניצולי השואה לגמלת סיעוד), התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, חישוב הכנסה מרנטה לצורך קביעת זכאות ניצולי השואה לגמלת סיעוד) עברה בקריאה טרומית. הצעת החוק היא של

כמה אלפי מטובי בחורינו ובחורותינו כדי לתרום עוד שנה אחת לפני שהם מתגייסים לשירות הצבאי, וחלק גדול מאוד מהתלמידים גם הולכים לתפקידי פיקוד ביחידות הקרביות ביותר בצה"ל. לפי הוראות החוק, התקציב הזה נקבע בשני תחומי פעולה נפרדים. דבר קצת מוזר. אגב, זהו חוק שיזמה שרת התרבות והספורט, השרה לימור לבנת, שעומדת לידי, הייתי מתומכי החוק, וכל הכבוד לה.

משום מה, כנראה כפשרה, מתוקצב בשני משרדי ממשלה, מחציתו במשרד הביטחון ומחציתו במשרד החינוך. וכולנו יודעים את הליכי השלטון במדינת ישראל, כל דבר שנחלק בין שני משרדי ממשלה נופל בין השולחנות. הניסיון שנצבר מאז חקיקת החוק מראה כי הנוהל הזה, שלפיו שני משרדי ממשלה נפרדים מתקצבים את אותו תחום, מביא לעיכובים ולשיבושים בהעברת תקציב למכינות, וכפי שנמסר לי לפני ימים אחדים, אנחנו נמצאים בסוף חודש יולי, עדיין משרד הביטחון משבש את העברת התקציבים למכינות דרך משרד החינוך, ונגרמים קשיים בתפקודן השוטף. כדי למנוע סרבול, ביורוקרטיה והתחשבנות מיותרת בין המשרדים, ולמנוע פגיעה בפעולות המכינות, מוצע כי הסכום כולו,

יהיה מתוקצב במשרד הביטחון, לאמור: פעם אחת משרד הביטחון ייקח את הבסיס של הכסף, יעביר אותו למשרד החינוך, ויש משרד אחד אחראי. אני שמח ששר החינוך, שמבין היטב את חשיבותן של המכינות הקדם-צבאיות, הסכים ברצון לקבל על עצמו את המשימה הזאת, ואני מודה לו. אני יודע גם שוועדת השרים החליטה שקידום החוק יהיה בתיאום עם שר החינוך, ואני חוסך לאדוני את השאלה: אני מסכים לתנאי שקבעה ועדת השרים. הואיל ועדיין לא הותנו תנאים, שכן שר החינוך, על-ידי המשנה שלו, על-ידי סגנו, סגן השר מוזס, יעלה ויאמר את דעתו,

לפי הפרוטוקול, אשאל אותך לאחר שהוא שואל. אני ברצון אשיב לך. אפילו שאתה מתנדב מראש. כבוד סגן השר מוזס יעלה ויבוא יגיע וייראה וירצה את חבר הכנסת אורלב,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת המציע, ידידי מר זבולון אורלב, הצעת החוק שבנדון נדונה בוועדת השרים לחקיקה בישיבתה ביום 17 ביולי 2011, ואושרה כפוף לתיאום הנוסח עם שר החינוך. הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 3 לחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח 2008, ולקבוע כי במקום ההוראה הקובעת כיום כי מחצית מהסכום לתקצוב המכינות יהיה מתקציב משרד הביטחון ומחציתו ממשרד החינוך, ייקבע כי התקציב יוגדר בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציבי של משרד החינוך. מפעל המכינות הקדם-צבאיות הוא מהמפעלים הערכיים ובעלי התרומה המשמעותית היום לצה"ל ולחברה הישראלית, וביכולתה של הצעת החוק לחזק את המפעל ולמנוע ביורוקרטיה וקיפוח תקציבי. למשרד הביטחון יש קושי במימון המכינות הקדם-צבאיות במתכונות החוקית הקיימת, הן מפני שמדובר בתקצוב אזרחים ולא חיילים והן מפני שהפיקוח על המכינות מצוי בידי משרדנו, משרד החינוך. בנסיבות האלה מתקשה משרד הביטחון להעביר למשרד החינוך את מלוא הסכום הקבוע בחוק, 33 מיליון, ומעביר רק מחציתו, כ-16.5 מיליון ש"ח, נוסף על כך שהעברת הכספים הללו מלווה בקשיים ביורוקרטיים רבים. חשוב להוסיף ולציין כי המקור התקציבי לתיקון החוק הינו אוצר המדינה, ולא מקורות תקציביים פנימיים של משרד החינוך. לאור האמור אבקש מחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, להצטרף לעמדת הממשלה ולאשר את הצעת החוק בקריאה טרומית, כפוף לתיאום הנוסח ובהסכמת שר החינוך.

חבר הכנסת אורלב, השאלה היא כמובן,

מסכים להתניות שהותנו על-ידי סגן השר בשם הממשלה, ולכן הממשלה מסכימה, ואין חבר כנסת שמתנגד. אדוני יכול לחזור למקומו כדי להצביע. אני אמתין עד שסגן השר יגיע למקומו, סגן השר מוזס, ואנחנו נעבור כולנו להצבעה. ההצבעה היא על הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון, סעיף תקציב משרד החינוך), התשע"א 2010. מי בעד?

מי נמנע? נא להצביע. בבקשה.

להעביר את הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון, סעיף תקציב משרד החינוך), התשע"א 2010, לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 20 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון, סעיף תקציב משרד החינוך), התשע"א 2010, של חבר הכנסת זבולון אורלב, עברה

לא עומד. יועבר לוועדת החינוך, שאחרת היינו נותנים ליושב-ראש ועדת הכנסת עבודה נוספת. הוא ערוך ומוכן. רבותי, אנחנו עוברים להצעת החוק

אני טוען שהחוק הזה, חוק שיאפשר גם לחיילים בסדיר וגם לילדים ולבני-נוער להיכנס,

אלא כאלה שנכנסים עם המשפחות שלהם,

יש פה השרה, היא תיכף תפרט.

אני חושב שזה דבר בעל משמעות אדירה לתרבות במדינת ישראל ולחינוך של ילדינו לצרוך דברים אחרים, מעבר לטלוויזיה ולמחשב. תודה על הנכונות להתקדם עם המהלך הזה, כשאתה היית בטלוויזיה היא היתה מאוד מצחיקה, היו ימים, כן. עכשיו הכנסת. בין בעצמך ובין באמצעות שליחיך. תודה רבה וחן-חן. תודה רבה לחבר הכנסת אורבך. אני מתכבד להזמין את שרת התרבות והספורט, השרה לימור לבנת, להשיב על ההצעה ולהביע את עמדת הממשלה. בהחלט יש בשורה בהצעה הזאת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להודות לחבר הכנסת אורי אורבך על הצעתו. אני רוצה לומר שזאת איננה הפעם הראשונה שהצעת חוק כזאת מועלית על שולחן הכנסת, אבל חבר הכנסת אורי

עומדת לו הזכות שהוא מביא אותה עכשיו, ועומדת לי הזכות לומר שאנחנו מסכימים לה, בהתניות מסוימות. אני רוצה כמובן להדגיש את הדברים. קודם כול, זו הצעת חוק מצוינת, נתחיל מכך. כפי שאתה אמרת, גם חבר הכנסת אורבך וגם אדוני היושב-ראש, הלוואי שיכולנו להביא בכלל את הציבור חינם, קל וחומר את הילדים, להביא אותם חינם אין כסף ולהביא אותם לכך שיגיעו למוזיאונים, ויש סוגים שונים של מוזיאונים: מוזיאונים לאמנות, מוזיאונים למדע, ועוד שורה ארוכה של מוזיאונים, ואם דיברנו כאן קודם על ניצולי השואה, יש מוזיאונים, כמובן, מעבר ל"יד ושם" עצמו יש גם שורה של מוזיאונים שמנציחים את זכר השואה, ויש הרבה מאוד מוזיאונים. אני חושבת שכמעט כל אחד יכול למצוא בהם עניין רב. ודאי כולנו היינו רוצים לחנך את ילדינו שיתרגלו לצרוך תרבות ואמנות, והלוואי שיכולנו להביא לכך שכולם יוכלו להגיע. עם זאת, הצעתו של חבר הכנסת אורי אורבך מצמצמת מתוך כורח התקציב את ביקורי הנוער חינם רק לבני-נוער שבאים כבודדים, לא לקבוצות ולא לתלמידי בתי-ספר,

מתוך אותה עלות תקציבית גבוהה, מטבע הדברים,

אני רוצה להדגיש כאן, תקציב המוזיאונים הוא תקציב מאוד נמוך, ואם אני אומר אותו כאן, זה כמעט מביש לומר מה תקציב המוזיאונים, הוא 39.5 מיליון שקלים. זה ממש מביש. כך שכל שקל, קל וחומר כל חצי מיליון שקל, או מיליון שקל, הם ממש סכום עצום ואדיר. כאשר אנחנו באים לדבר על כך שתקציב כזה יהיה, או חוק כזה, או רצון,

להכניס עוד ועוד מבקרים למוזיאונים,

חינם אין כסף, זה לא יכול לבוא על חשבון המוזיאונים, וזה מובן מאליו. גם תקציב התרבות הוא כל כך קטן, 0.2% מתקציב המדינה, וגם זה תקציב מביש, נמוך, ממש נלעג, וגם כאן, מאיפה נביא את הכסף, מתקציב התרבות? אז זה יבוא על חשבון מי? זה יבוא על חשבון התיאטראות, או על חשבון המחול, או על חשבון המוזיקה, או על חשבון הפרינג', או על חשבון הפריפריה, שעכשיו אנחנו עושים בה דברים רבים ונפלאים כדי לקרב אליה את התרבות, את התרבות לפריפריה? מובן שאין בידינו היכולת הזאת.

כיוון שההערכה התקציבית שעשה חבר הכנסת אורבך היתה כ-5 מיליון שקלים, דווקא הפעם, באופן מפתיע, ההערכה התקציבית של האוצר היתה נמוכה יותר, בדרך כלל הם מנפחים את ההערכות התקציביות, אבל היא היתה 4 מיליון שקלים, אז כך או אחרת, אנחנו לא יודעים בדיוק, וייתכן מאוד שחבר הכנסת אורבך צודק, ובעצם תהיה בכך משום דווקא הכנסה כלכלית, כי ההורים יבואו יותר, משפחות יבואו יותר, כאשר ההורים יצטרכו לשלם רק עבור כניסתם שלהם, והילדים ייכנסו חינם, יכול להיות שיהיה בכך לעודד ציבור רחב יותר, ותהיה הכנסה נוספת. איני יודעת. צריך להביא בחשבון, גברתי השרה, בתור סבא המלווה את נכדיו בכל הארץ למוזיאונים ממש מדהימים, בטכניון יש ארץ הילדים, אני מוכרח לומר, שיכול לקחת הורה אחד את כל שכניו, וימלאו את המוזיאונים, לא יאפשרו להם לתפקד, כי אתה אומר: הורה. הרי לא מציגים תעודת זהות, שזה הבן או הנכד. לא כולל קבוצות. אני מכיר, למשל, את סבא יעקב כץ, כצל'ה, שבטח יש לו מספר לא מועט של נכדים. אני לא מדבר על זבולון אורלב,

לכן לומר דבר בחוק, רבותי, המוזיאונים לא יכולים לקרוס. נכון. יבוא בוגר אחד עם 40 ילדים, יאמר: כולם היו בני.

אדוני היושב-ראש, אנחנו מציעים להעביר את הצעת החוק הזאת, אגב, אני התניתי בוועדת השרים לחקיקה, ואמרתי שאני מסכימה להעברת החוק, כי הוא חוק חשוב, אבל בתנאי שיהיה לזה תקציב תוספתי מהאוצר. משרד התרבות לא יכול לספוג את התוספת התקציבית הזאת, ובתנאי הזה הסכמנו להעביר אותו בקריאה טרומית, כאשר זה יהיה במתואם ובהסכמה עם הממשלה. היה על זה ויכוח גדול, אם זה יהיה במתואם עם משרד התרבות וגם עם משרד האוצר או רק משרד התרבות או רק משרד האוצר, ובסוף החלטנו שיהיה במתואם עם הממשלה. לכן, בתיאום ובהסכמת הממשלה אנחנו מסכימים להעברת הצעת החוק החשובה הזאת בקריאה טרומית.

חבר הכנסת אורבך, אתה מסכים להתניות הממשלה, כך שיש הסכמת הממשלה, איש מחברי הכנסת לא ביקש להתנגד, לכן אנחנו, כאשר השרה תגיע למושבה, נעבור להצבעה על הצעת חוק המוזיאונים (תיקון, ביקורי נוער), התשע"א 2011, של חבר הכנסת אורי אורבך. רבותי חברי הכנסת, השרים, מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק המוזיאונים (תיקון, ביקורי נוער), התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 27 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק המוזיאונים (תיקון,

של חבר הכנסת אורבך, עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת החינוך להכנתה לקריאה ראשונה. תודה רבה. אני מבקש שממלא-מקומי חבר הכנסת יצחק וקנין יבוא ויעלה להחליף

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, הנני מביא פה הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה). הרקע להצעת החוק: מדובר פה בתיקון עוול שקיים היום בחוק הביטוח הלאומי, והתיקון שאני מציע מבקש לרפא את אותו עוול. לפי סעיף 3(א) לפקודת מס הכנסה, סכום שהגיע לידי אדם על-פי ביטוח מפני הפסד רווחים או על-פי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, יביא בחשבון לקביעת רווחיו או הכנסתו גם ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ולפי סעיף שקבוע היום, סעיף 202, בחוק הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי בעצם מנכה מקצבאות נכים הזכאים לקצבת נכות כללית, לפי חוק הביטוח הלאומי, תגמולים המשולמים לנכים בגין אובדן כושר עבודה על-פי פוליסת ביטוח או מקרן פנסיה. בעצם הניכוי נעשה מתוספת הקצבה שמגיעה לנכה בגין התלויים בו לפי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי, ומדובר בתוספת קצבה בגין בן או בת זוג של הנכה, שהשתכרותו נמוכה משיעור 57% של השכר הממוצע במשק ובתוספת הקצבה שמשולמת לנכה בגין שני ילדים לכל היותר, הסמוכים על שולחנו. התוצאה היא שנשללת מנכה שזכאי לגמלת אובדן כושר עבודה, מפוליסת ביטוח או קרן פנסיה, קצבת הנכות המגיעה לנכה על-פי חוק הביטוח הלאומי בגין התלויים בו. למעשה, על-פי החוק היום, ביטוח אובדן כושר עבודה שלפיו הנכה מבוטח איננו מבטח את הנכה, אלא את המוסד לביטוח הלאומי. צריך להדגיש כי התוצאה שלפיה הנכים מאבדים את מלוא או כמעט מלוא הנאתם מביטוח אובדן כושר עבודה העומד לרשותם, ומכספם, אלה זכויות שהם צברו על-פי רצונם ומכספם מה שעומד לרשותם בעצם יורד מהם, והמוסד לביטוח לאומי מנכה מהם, וזה פוגע במיוחד באנשים שביטוח אובדן כושר העבודה שלהם הוא בסכומים נמוכים. אם נמחיש בסכומים שהיום, על-פי קביעת המוסד לביטוח לאומי, משולמים בגין דרגת אי-כושר בשיעור 75% לפחות, מדובר פה בתשלום לבן או בת זוג בסך 1,105 שקלים, ועבור כל אחד משני הילדים הראשונים של הנכה, 884 שקל, שתוספת הקצבה המקסימלית עבור התלויים היום מגיעה לסך 2,873 שקלים. מהסכומים האלה המוסד לביטוח לאומי מנכה את הסכומים שהנכה צבר בגין ביטוח שהוא עשה לעצמו, והסכום הזה כמעט הולך לאיבוד. הסכום שהנכה, הסכומים הנמוכים במיוחד, שהוא ביטח את עצמו, הסכום הזה יורד ונעלם כמעט. לכן ביטוח אובדן כושר עבודה, שהדגשתי במיוחד, אצל השכבות המבוססות, יורד לחלוטין מהסכומים שהנכה מקבל מהמוסד לביטוח לאומי. הצעת החוק באה לתקן את המצב, שנכים ששילמו עבור ביטוח אובדן כושר עבודה, שהם ייהנו ממנו, ולא שהנהנה יהיה המוסד לביטוח לאומי.

כי בעת שעורך אדם ביטוח אובדן כושר עבודה, הוא מתכוון ליהנות ממנו, ולא להעביר את זה למוסד.

במצב הנוכחי, אם לא נתקן את העוול הזה, המוטיבציה לערוך ביטוחי אובדן כושר עבודה יורדת כמעט, ובוודאי בסכומי ביטוח נמוכים, שהשכבות החלשות עוד יכולות להרשות לעצמן. חברי חברי הכנסת, בהצעת החוק לא רק שאני מבקש לתקן את העוול הזה, אלא אני גם רוצה לעודד עשיית ביטוח אובדן, אדוני לא חייב לקרוא את כל הטקסט,

נתנו לי עשר דקות, אני עוד חוסך לך חמש דקות. אנחנו רוצים לעודד את השכבות החלשות במיוחד כן לעשות את ביטוחי החיים האלה, כן לעשות את ההפרשות האלה,

לצערנו, היום הסכומים של הביטוח הלאומי, אותן גמלאות שמשולמות היום, הן לא מכסות את הוצאות המחיה, והמצב שלהם גם כך קשה יותר, ואסור שיקרה שאנשים שחסכו מכיסם כסף, שהוא לא יגיע לאותם אנשים אלא ילך לביטוח הלאומי. זה בניגוד,

גם לפקודת הנזיקין לגבי כל הכללים שמקובלים בחקיקה, שאדם שצובר מכיסו לטובת עצמו, שהוא ייהנה מזה, ולא,

המוסד לביטוח לאומי.

תודה לחבר הכנסת אברהם מיכאלי. ישיב שר הרווחה והשירותים החברתיים, השר משה כחלון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, ועדת השרים החליטה לתמוך בהצעת החוק של חבר הכנסת מיכאלי. את כל הנימוקים הוא כבר נימק כאן, רק, אנחנו נצטרך לעשות את זה בתיאום, כדי לא להגיע לסכומים, בוא נאמר, גבוהים מדי, כי בסך הכול מדובר פה בנושא מאוד בעייתי ומאוד מורכב. זה לא עניין פשוט, זה לא disregard כמו שראינו בהצעה הקודמת, שהיא הכנסה מרנטה או פעולות מהסוג הזה. לכן, אנחנו נתמוך בזה, זה נראה הגיוני, זה נראה סביר, אנחנו נתמוך, אבל נצטרך לתאם את זה יחד עם חבר הכנסת מיכאלי כדי באמת לעשות את זה בצורה מדויקת, ולא משהו שיצא משליטה. המציע מסכים לתיאום בין, מסכים, מסכים. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשס"ט 2009, בקריאה טרומית? מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשס"ט 2009, לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 27 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

ההצעה תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנתה לקריאה ראשונה. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

עשר דקות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, רבותי השרים, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, מוקד חירום טלפוני לנפגעי ולנפגעות תקיפה מינית),

באה בעצם לתקן או להסדיר נושא כאוב ביותר, נושא שנשים נתקלות בו, ולצערנו הרב גם ילדים, וגם, אפילו, תתפלא, אבל לעתים גם גברים. אני מציעה לחייב בעצם את כל חברות הסלולר והטלפון הנייח לקבע את מספרי החירום לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית כמספרי שיחות חינם, כאשר יהיו בבסיס כברירת מחדל בתוך הטלפון, ושוב, לחייב בעצם את החברות שהמספר הזה יהיה חסום, ולא יהיה מזוהה, כאשר אנחנו מקבלים את דף הפירוט הביתה, כי יש לזה חשיבות. ואני אתחיל דבר ראשון, 1202 זה בעצם המוקד הארצי של כל הארגונים, של כל מי שמטפל בנפגעי תקיפה מינית, והם סוג של מוקד חירום שנותן הדרכה, ליווי והסבר לאותו נפגע או נפגעת מה הזכויות שלהם, מה הם צריכים לעשות, אבל בראש ובראשונה אותו ארגון גם נותן את האופציות לאותו נפגע או נפגעת. צריך להבין שזה נורא אינדיבידואלי, וגם הרבה פעמים זה תלוי בנפש, בחוזק הנפשי של אותו בן-אדם, ולא כולם רוצים לרוץ ולהגיש תלונה.

היינו רוצים באמת שכולם יגיעו בסופו של דבר לתלונות ולמיצוי הדין עם אותם אשמים, אבל צריך להבין שלא כל הקורבנות יכולים לעמוד במעמד הזה. אותם מרכזי סיוע נותנים את ההדרכה ומפנים לגורמים הרלוונטיים, לגבי מה היכולת והזכות לקבל טיפול נפשי. אנחנו מחזירים להם קודם כול,

אני אומרת "אנחנו", כי אני מרגישה נורא שותפה למאבק, אבל, להחזיר לקורבן את השליטה לקבל את ההחלטות בעצמו. אנחנו פורסים בפניו את רשת האפשרויות, והוא בודק מה מתאים לו. עוזרים לו לבחור, אינדיבידואלית, מהו הטיפול הטוב ביותר בשבילו. אני חייבת להגיד שמאז פורסמה הצעת החוק הזאת פנו אלי כל כך הרבה אנשים ושאלו אותי: מה,

כשאנחנו נמצאים במצבי משבר, כמו תקיפה מינית, כמו אונס, כשמתקשרים למרכזי הסיוע, אנשים, זה לא שיחה של דקה או שתיים. זו שיחה שאורכת זמן, גם צריכים להרגיע, גם צריכים לעזור, ולהבין, וגם להיות סימפתיים, ולפעמים לאותן נפגעות גם אין הכסף להרשות לעצמן לחייג את המספרים האלה. אני חייבת להגיד שהצעת החוק הזאת נולדה כי אני בקשר עם המרכזים ברחבי הארץ, יש עשרה גופים כאלה, שמרוכזים בארגון-גג אחד. הייתי במסל"ן בדרום, וסיפרה לי שם המנהלת שיש קבוצה של נשים שאין להן אפילו היכולת להתקשר, למשל הבדואיות. צריך להבין שאם הטרור הזה, והפגיעות, הם בתוך המשפחה, אז זה לא רק פגיעה מינית, זה ממשיך גם לטרור כלכלי בתוך הבית ולשליטה על כל צעד ושעל של אותה בחורה. לכן הנושא הזה של שיחות טלפון חופשיות זה לא משהו שהוא נגיש לכולם. הצעת החוק הזאת בעצם תהפוך את זה לכך שגם מטלפון ציבורי נשים תוכלנה להתקשר למרכזי הסיוע חינם ולקבל את הסיוע שהן זקוקות לו. אבל הנקודה השנייה והחשובה ביותר זה שאנחנו לא נחשוף אותן כאשר הן בחרו להיעזר בארגוני הסיוע. ולמה אנחנו לא נחשוף אותן? כי אם המספר יופיע באותו דף פירוט של חשבון הטלפון בסוף החודש, כאשר מדובר במתעלל בתוך הבית, ברגע שהוא יראה שהיא התקשרה למרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית,

אותו מתעלל, אותו עבריין, שהוא עלול להיחשף. זה יכול לעלות, ואני חייבת להגיד לכם שמסיפורים ששמעתי זה כבר עלה, בחיים של אנשים. זה מה שזה בא למנוע. עכשיו, אני רוצה להודות לכמה אנשים. בתחילת הדרך פניתי לשר התקשורת משה כחלון, שר התקשורת ושר הרווחה, ובאמת אתה פה בשני כובעים, כי זה עניין גם של רווחה וגם של תקשורת, עוד לפני שנכנסת למשרד הרווחה, ושאלתי אותך מה עמדתך בנושא הזה. אני חייבת להגיד שהשר הלך אתי מתחילת הדרך יד ביד, ואמר לי: כשתגיע ההצעה, זה כל כך חשוב וזה כל כך עוזר, דווקא במצבי המשבר האלה ודווקא לנשים חלשות ונשים שקשה להן, ואני אעזור לך. ובאמת, הוא הוכיח את זה גם כאשר הוא חבש גם את הכובע השני, של הרווחה. ואני בטוחה שלא היה לך קל מול המשרדים. כשאני עומדת כאן ומפרגנת לך, אז כיף לי לעשות את זה, ואתה שואל: למה לא לעשות את זה מהצד? אז אני רוצה לעשות את זה מכאן כי מגיע לך ומגיע לעוד שרים שהיו בוועדת השרים. השר כחלון יודע להוריד את זה מהכוח אל הפועל.

וזה ייאמר לזכותו. בכל הדברים הוא עושה את זה ביד רמה. לגמרי, וזאת הצעת חוק כל כך חשובה. ואתה יודע מה קורה עם ארגוני הסיוע, כמה קשה להם, הם עצמם, כמה קשה להם לגייס כספים כדי לממן את אותן פעילויות, סדנאות, ליוויים. יש משברים של כל מיני סניפים בארץ, אני יודעת שאתה מתגייס לנושא הזה ואתה משתדל לעזור. ופה אני באמת, לא רק תודתי, גם תודת מרכזי הסיוע, ובעיקר התודות של הנשים שמופעלים עליהן לא רק כפייה מינית, לא רק התעללות,

סגן השר, סגן השר, אולי תריבו בחוץ? אלא גם טרור בתוך הבית, ושליטה על שיחות הטלפון, ועם מי מדברים ומה עושים. ובנושא הזה אני חושבת שזה אחד מהדברים החשובים ביותר. נותנים לאשה,

לא רק לבחור את הדרך,

שתהיה לה האופציה להחליט.

למה גם חשוב שהמספר הזה יהיה כברירת מחדל בטלפון? כשאנשים ניצבים במצבי משבר הרבה פעמים המחשבה לא מסודרת, יש קושי להיכנס לאיזה תהליך הגיוני, מובנה. אנשים במצבי משבר הם קצת אובדי עצות,

כמו המספרים של המשטרה, מכבי אש, מד"א וכדומה, בתור ברירת מחדל בטלפונים, אז בנקודה הזאת,

גם אנשים לא זוכרים את המספרים, ופה יש חשיבות מכרעת.

אני רוצה להודות לכל השרים שתמכו בוועדת השרים לענייני חקיקה,

רגע, יש לי עוד כמה דקות. אני רוצה להודות, את לא חייבת לנצל את זה עד הסוף.

שבתקופתה כשרת התקשורת בעצם קיבעה במספר אחד את המספרים של ארגוני הסיוע לתקיפה מינית. אני רוצה להודות לשרים אחרים שהיו,

שניהל שם והציג את הנושא בצורה חשובה ביותר ומשכנעת,

התודה הכי חשובה היא לך, שיזמת את החוק הזה. אבל אני לא לבד במערכה, ובלי התמיכה של השרים, וגם השרים של ש"ס, אני חייבת להגיד שבנושאים האלה אני מוצאת בהם פרטנרים אמיתיים, ולא בפעם הראשונה. אני כל כך גאה להיות בקואליציה שבה אנחנו מסתכלים על האנשים לא כעל מספרים, שאנחנו יודעים לתת לפעמים מענים, הרבה פעמים יש לי גם חילוקי דעות עם משרדים כאלה ואחרים, אבל יש התקדמות, ובעיקר בכל הנושא של ילדים, נשים, נפגעי ונפגעות עבירה. ועצם זה שאני נמצאת פה לא פעם ולא פעמיים, בקדנציה הזאת,

זה אומר כמה הממשלה הזאת גם קשובה לנושאים האלה. אני מקווה מאוד שזה רק צעד אחד בדרך לפתור, היא לא קשובה, תודה. אנחנו גם בדברים האלה, אתה יודע, מנהלים מאבקים. יש מאבקים שמצליחים, יש מאבקים שלוקח להם קצת יותר זמן. אני רוצה להודות לחבר הכנסת גדעון עזרא, ששותף אתי בהצעת החוק הזאת, וזה נושא שקרוב ללבו, אני מודה לך מאוד, חבר הכנסת גדעון עזרא, ואנחנו יחד נעשה ונצליח. תודה רבה, השר כחלון. תודה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. ישיב שר התקשורת, השר משה כחלון. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

כפי שאמרה חברת הכנסת אורלי לוי, אנחנו לעתים רואים שנשים סובלות לא רק מבעיות אלימות, או בעיות נוספות, יש עכשיו מושג של "טרור כלכלי", ונשים מוצאות את עצמן או עם טלפון מנותק,

שהבעלים, יכול להיות שגם הנשים, יש גברים מוכים, אבל זה ממש לא משנה, בודקים את תדפיס השיחות, למי התקשרת, למי לא התקשרת, ומגבילים אותן מאוד בצעדים שלהן. אני חושב שהצעת החוק של חברת הכנסת לוי ושל חבר הכנסת עזרא היא ממש במקום, וכפי שאמרה חברת הכנסת לוי, כבר לפני כמה חודשים, כשהיא דיברה אתי על זה, אמרתי שזה דבר נכון וצודק. אנחנו פה, ולא צריך להודות לנו יותר מדי, אנחנו עושים בדיוק מה שנדרש מאתנו לעשות. חברת הכנסת לוי, אנחנו לא יכולים לשבת במקום ולשמוע על אשה מוכה, או ילד סובל, ולהיות אדישים. אם נהיה אדישים, אף אחד מאתנו לא צריך להיות פה, לא סביב שולחן הממשלה ולא בכנסת, ולא פקידים. לכן אנחנו עושים את מה שנדרש מאתנו, וכמובן תומכים בהצעת החוק, שהיא טובה ומבורכת. תודה לשר התקשורת, השר משה כחלון.

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

מוקד חירום טלפוני לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית), התשע"א 2011, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. מי בעד? מי נגד?

מוקד חירום

27 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה תועבר לוועדת הכלכלה של הכנסת, הוועדה לקידום מעמד האשה.

ועדת הכנסת תכריע בשאלה לאן תועבר הצעת החוק.

רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א 2010, של חברי הכנסת יריב לוין וזאב בילסקי, הנמקה מהמקום. ינמק חבר הכנסת יושב-ראש ועדת הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הזאת היא פרי יוזמה משותפת של חבר הכנסת זאב בילסקי ושלי, והמטרה שלה היא לתקן עיוות שקיים היום כלפי סוכני המכס, כאשר הם נדרשים לשאת באחריות ואף לשלם חובות או תשלומים שנדרשים מהיבואנים במקרים שהיבואנים אינם משלמים את התשלומים האלה. זה הסדר שגם אין לו הצדקה עניינית וגם הוא חורג ממה שנהוג במקצועות אחרים; בעריכת-דין אפילו חל איסור להיות ערב לתשלומים של הלקוח, לא רק שאתה לא יכול לשלם אותם. לכן ראוי ונכון שהעניין הזה יתוקן. סוכני המכס יהיו אחראים כמובן אם הם פעלו באופן שאיננו הולם, אבל לא אחראים לשאת בחובות או בתשלומים שמטבע הדברים היבואן הוא שצריך לשאת בהם. אני כמובן מבקש מהכנסת לתמוך בהצעה. תודה לחבר הכנסת יריב לוין. ישיב שר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר ישראל כץ. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), של חבר הכנסת יריב לוין, הצעת החוק מבקשת לתקן את פקודת הנמלים כך שסוכן מכס לא יוגדר כבעל מטען, החב בכל החובות החלות על בעל הטובין, לרבות תשלום חובותיו האישיים של בעל הטובין כלפי צדדים שלישיים, ובהם חברות הנמל.

הצעת החוק מבקשת לקבוע שסוכן מכס לא יוגדר כשלוחו של בעל הטובין הנושא באחריות אישית לתשלום אגרת נמל והיטלים אחרים החלים על הטובין. סוכן המכס מייצג את בעל הטובין מול חברות הנמל. תפקידו דורש מקצועיות ואחריות רחבה, הן לגבי הטובין והן לגבי חברות הנמל, ועל כן אין לנשלו באופן מוחלט מאחריותו כלפי הטובין. מאידך עלול להיווצר לסוכן המכס נזק כלכלי בשל אחריותו לחובותיו האישיים של בעל הטובין לחברות הנמל. עמדת הממשלה, אשר גובשה בתיאום עם משרד האוצר, משרד המשפטים ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, היא כי יש לאמץ את ההסדר הקבוע בחוק סוכני המכס, שלפיו סוכן המכס יהיה חייב באחריות כלפי המטען על-פי כל דין, ולעניין אחריותו לחובותיו הכספיים של בעל הטובין, סוכן המכס יישא באחריות אישית רק במידה שהוכח על-ידי מנהל אשר ייבחר על-פי פקודת הנמלים כי הוא סייע לבעל הטובין להתחמק מתשלום. לפיכך עמדת הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק, בהתאם להסדר כאמור.

לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, השר ישראל כץ. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א 2010. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הנמלים (סייג לאחריות סוכן מכס), התשע"א 2010, לדיון מוקדם בוועדת הכספים נתקבלה.

אם כן, רבותי, ההצעה תועבר להכנה לקריאה, ועדת הכספים. ועדת הכספים? לי כתוב ועדת הכלכלה. אני מציע שוועדת הכנסת, שבראשותך, לא, אין צורך, הרי אף אחד לא מבקש כלכלה. אף אחד לא מבקש? אם כן,

ההצעה תועבר לוועדת הכספים להכנתה לקריאה ראשונה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות

החוק הזאת הצטרפו גם זאב בילסקי, אורי אורבך, אורי מקלב, אורי אריאל ונחמן שי. הצעה זו נולדה על רקע פסיקתו של בית-המשפט העליון בעניין הבחירות במועצה המקומית ג'סר-א-זרקא. בבחירות שנערכו בנובמבר 2008 לראשות המועצה ולמועצה המקומית ביישוב ג'סר-א-זרקא נמצא כי הליך הבחירות היה מלווה בשורה ארוכה של ליקויים, ובין העיקריים שבהם,

כי התבצעה הצבעה באמצעות מלווה גם כאשר המצביעים לא היו זקוקים באופן אמיתי לליווי. בית-המשפט בפסק-דינו מתייחס לליקויים בעניין הצבעה באמצעות מלווה, וקרא למחוקק להסדיר נושא זה כדי למנוע ניצול לרעה של אפשרות זו. ההחלטה של בית-המשפט היתה ב-1 במרס 2011. כיום אין על המצביע הטוען כי הוא זקוק לליווי כל חובה להצטייד באסמכתה כלשהי כתנאי למימוש זכותו לבחור באמצעות מלווה. ועדת הקלפי רק מוודאת עם המצביע כי הוא אכן מבקש להביא מלווה.

הצעת חוק זו מבקשת למנוע ניצול לרעה של האפשרות להצבעה עם מלווה, וכך למנוע השפעה שלא כדין על תוצאות הבחירות, כדי לאפשר הליך בחירות הוגן ותקין. ההצעה קובעת הסדר זהה לזה הקיים בבחירות לכנסת, שלפיו במקרה של ספק בדבר קיומה של מגבלה המונעת מהמצביע להצביע בגפו, יכריע מזכיר ועדת הקלפי אם הוא רשאי להיעזר במלווה. אדוני היושב-ראש, אני מאוד מקווה שההצעה תעבור ומשרד הפנים יאשר אותה.

תודה לחבר הכנסת גדעון עזרא.

שר הפנים, סגן ראש הממשלה, השר אליהו ישי. אלי, אני גם חתום על זה, אז, אתה גם חתום? אז אני עלול להגיד שאני מתנגד פתאום, תיזהר. עדיף, אז אל תקלקל לו. הצעה טובה, אני באמת רוצה לקצר. הצעה טובה,

להשוות את מה שקורה ברשויות המקומיות לגבי ליווי לאדם כזה או אחר שלא יכול להגיע לבד לקלפי, ראוי שזה יהיה כמו בבחירות לכנסת. זה ימשיך להתקדם בתיאום, חבר הכנסת גדעון עזרא, זה יהיה בתיאום עם המשרד לגבי הדברים וההשלכות מסביב, וסמכויות שיהיו למזכיר הוועדה וכדומה. ההצעה ראויה, ואנחנו תומכים בה. תודה לשר הפנים. אם כן, רבותי, הממשלה מסכימה לחוק. אני עובר להצבעה, רבותי. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון, מלווה מחמת מחלה או מום), התשע"א 2011, מי בעד, מי נגד? ההצעה להעביר

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון, מלווה מחמת מחלה או מום), התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. כבוד היושב-ראש, 26 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההצעה תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה

ובעיקר, היא הופכת את חובת ההוכחה. והיה ולא מסר המעסיק הודעה לעובד, והעובד תובע אותו לאחר מכן בגין הפרת תנאים, מתהפכת חובת ההוכחה, והיא חלה על המעסיק ולא על העובד, והדבר הזה במידה רבה מאוד מגן על זכויותיו של העובד. אנחנו חיים בעידן שבו, לצערי, זכויותיהם של עובדים מופרות כל הזמן, אם כשהם מועסקים באמצעות קבלנים, אם בעבודה שעתית, אם בחוזים אישיים נצלניים, אלף ואחת שיטות לניצולם יש, והודעה לעובד היא עוד טריז שאנו מכניסים כחיץ, כדי להגן על זכויותיו של האדם העובד.

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. ישיב שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, השר שלום שמחון. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת המציעה, הממשלה וועדת השרים לענייני חקיקה החליטו לתמוך בהצעת החוק כפוף לכך שחברי הכנסת המציעים יצהירו על דוכן הכנסת שהם מסכימים לתאם את נוסח הצעת החוק עם משרד התמ"ת, משרד האוצר ומשרד המשפטים. בין תיאומים אלה יסכימו חברי הכנסת: 1. סעיף 1 להצעת החוק, תיקון לסעיף 5 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002, יהיה דומה לסעיף 26א(ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח 1958, כך שבית-הדין לעבודה יהיה רשאי להטיל פיצויים לדוגמה כשהמעביד לא מסר הודעה לעובד מפורטת ביודעין. זה בשונה מנוסח ההצעה היום, המבקשת להטיל פיצויים לדוגמה על מעבידים גם במצבים שההודעה לא נמסרה בשגגה או בטעות שבתום לב מטעם המעביד. חבר הכנסת מוזס, טיפה יותר בשקט.

חבר הכנסת אפללו. אני מבקש סליחה. סעיף 2 להצעת החוק בדבר מתן זכות תביעה לארגונים,

עמדת משרד המשפטים בעניין זה היא כי הסנקציות האזרחיות הקבועות בהצעת החוק נועדו לתמרץ את העובד, בעל זכות העמידה, לתבוע את מעבידו, וכן כי הסנקציות האמורות באות לפצות את העובד. מכאן שראוי כי העובד עצמו יביא ליישום הצעת החוק במקרה זה. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב 2002,

מעביד למסור לעובד הודעה בדבר תנאי עבודתו במהלך החודש שלאחר תחילת עבודתו, וכן, אם חל שינוי בתנאי העבודה, למסור לעובד הודעה על כך בתוך 30 ימים. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי נוסף על הסנקציות המינהליות, קנסות מינהליים, והפליליות הקיימות בגין אי-מסירת הודעה לעובד, בית-הדין יהיה רשאי לפסוק לטובת עובד פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים לדוגמה, עד לגובה שייקבע. עוד מוצע לקבוע בהצעת החוק כי במסגרת תובענה אזרחית שבה שנוי במחלוקת תנאי שהיה אמור להיות מפורט בהודעה לעובד, ולא פורט או לא נמסר לעובד, יעבור נטל ההוכחה על המעביד, להוכיח את טיעוניו. חלק מהסעדים או הסנקציות שהצעת החוק מבקשת לקבוע הוכרו בבית-הדין הארצי לעבודה. כך, לדוגמה, פסקה השופטת סיגל דוידוב-מוטולה בהליך שניידר נגד "ניצנים אבטחה" בע"מ, ביום 3 במאי 2011: "הפרתו של חוק הודעה לעובד מהווה עבירה פלילית, אך יש לה גם השלכות במערכת היחסים המשפטית שבין העובד למעסיק. כך, וכדוגמה, הפרת החוק עשויה להעביר את הנטל למעסיק, ככל שקיימת מחלוקת על תנאי העבודה. בנוסף, עצם הפרת החוק אפשר שתגרום לנזק לא ממוני שהעובד זכאי לפיצוי בגינו, מבלי שמוטלת עליו חובה להוכיח נזק ממוני או קונקרטי לצורך כך.

הודעה בעל-פה על תנאי העבודה, אין בה כדי לייתר את החובה הכלולה בחוק להודעה מפורטת בכתב, ואין בה משום טענת הגנה המצדיקה אי-פסיקת פיצוי כספי בגין הפרת החוק. צודקת המערערת כי היתה זכאית לפיצוי כספי בגין עצם הפרתו של חוק הודעה לעובד, ולולא היתה זונחת טענה זו בסיכומיה בבית-הדין האזורי, כך היינו פוסקים לה. באשר לאמות המידה שלפיהן ייקבע הפיצוי הכספי, אלה תיוותרנה לפסיקה עתידית, במקרים המתאימים". לאור האמור, הממשלה תומכת בהצעת החוק, כפוף לכך שחברי הכנסת יצהירו על הסכמתם לתאם את הצעת החוק, כבתחילת הדברים. תודה לשר שלום שמחון, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, אתם מסכימים להסכמות שהגעתם אליהן עם הממשלה כפי שהקריא אותן השר? אני מבין שיש הסכמה.

אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד, מי נגד הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון, סנקציה אזרחית בשל אי-מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה), התש"ע 2010? ההצעה להעביר את הצעת חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון, סנקציה אזרחית בשל אי-מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה),

לדיון מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. 26 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ההצעה תועבר להכנתה לקריאה ראשונה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

חבר הכנסת איתן כבל נמצא?

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אקדים ואומר שהצעת החוק הזאת מובלת על-ידי חבר הכנסת דוד אזולאי יחד אתי, יחד עם פניה קירשנבאום וחבר הכנסת זבולון אורלב, בעקבות יוזמה של "צהר לחקיקה" בראשות הרב גנזל. אני קודם כול אקרא את ההסבר לחקיקה הזאת, כי יש הרבה טועים ומתבלבלים וחושבים שמדובר עכשיו בחוק דתי שבא לעשות שינויים בכל תהליכי או במערכת היחסים או בסטטוס-קוו שקיים לגבי נישואין ולגבי רישום יהודים ומי שאינם יהודים. אז קודם כול נבהיר במה דברים אמורים. במרשם האוכלוסין נרשמים פרטיו האישיים של כל תושב, לרבות הלאום והדת שאליהם הוא משתייך. על מנת שפקיד הרישום במשרד הפנים ירשום אדם כיהודי, על המבקש להצהיר על דתו וכן להציג תעודה ציבורית, כדוגמת פסק-דין של בית-משפט מחוזי, או תעודה המעידה על יהדותו של אדם שהוצאה על-ידי רב קהילה יהודית בחוץ-לארץ. במצב הנוכחי, ייתכן כי פקיד משרד הפנים לא יהיה מוכן לקבל כראיה ליהדותו של אדם פסק-דין של בית-דין רבני בישראל אשר קבע כי האדם יהודי, בעוד שהוא יהיה מוכן לקבל כראיה תעודה ציבורית המעידה על יהדותו של אדם ואשר עליה חתום רב או גורם קהילתי יהודי מכל זרם שהוא בחוץ-לארץ. על סירוב משרד הפנים לתקן את הרישום על-פי פסק-דין של בית-הדין הרבני נסבה עתירה לבג"ץ בתיק בג"ץ 7490/09. משרד הפנים טען כי פסק-דינו של בית-הדין הרבני אשר הכיר ביהדותו של אדם לעניין נישואין אינו מהווה "תעודה ציבורית" או ראיה להיותו יהודי. בסופו של דבר, באותה פרשה הסכים פקיד משרד הפנים לרשום את העותרת כיהודייה, אך ההתנגדות העיקרית לא סרה. עד היום טרם התקבלה כל הודעה ממשרד הפנים כי מעתה והלאה יירשם אדם כיהודי על-פי פסק-דין של בית-הדין. מצב זה מהווה פגיעה חמורה בכבוד האדם של אותם יהודים המבקשים שמדינת ישראל תכיר ביהדותם בהתאם לפסיקה של ערכאה שיפוטית במדינת ישראל. בנוסף, יש במצב הקיים פגיעה בכבודה של מדינת ישראל, שכן יוצא כי מוסד שיפוטי ישראלי, בית-דין רבני של מדינת ישראל, הוא במעמד נחות מזה של רב קהילה בחוץ-לארץ. על כן מוצע להבהיר כי בית-דין רבני מוסמך לתת פסק-דין בעניין יהדותו של אדם וכי פסק-דין זה ייחשב כראיה לצורך רישומו של אדם כיהודי. וכאן משפט מאוד חשוב: יש לציין כי אין מדובר על מתן בלעדיות לבית-הדין הרבני לקבוע כי אדם הוא יהודי אלא בהוספת הליך שהתווסף לאפשרויות המגוונות הקיימות כיום. זאת אומרת, נוצב מצב אבסורדי שבו בית-הדין הרבני מכיר ביהדותו של הפונה, ומצד שני, המדינה איננה מכירה, זה עוד לא היה, וזה בעקבות אירוע שקרה, כך לפחות נאמר לי. יהודים שהתנצרו לפני עשרות שנים, והצאצאים שלהם החליטו, על-פי הדין אם האמא היא יהודייה, לשוב אל חיק היהדות, פנו לרבנות, והרבנות אכן חקרה ושקלה ובדקה ומצאה שאכן, איך הרמב"ם אמר? מי שיהודי הוא יהודי, לא משנה לאן הוא מגיע, בוודאי כשהוא בא ולאורך כל הדרך האם היתה יהודייה. אישרו שהם יהודים לכל דבר וכן נישאו על-פי דת משה וישראל. וכשבאו למשרד הפנים להירשם כיהודים, נמצא שהם אינם יכולים להירשם, ונוצר פה ממש מצב אבסורדי פעמיים, כפי שהגדרתי. פעם אחת, כי אם היו מביאים אישור של רב מחוץ-לארץ, זה היה בסדר. לכן באנו להתקין ולהסדיר, וחבר הכנסת דוד אזולאי, יחד אתי ויחד עם חבר הכנסת אורלב, אני רוצה להזכיר שבאותו יום, "יום היהדות", שהוביל פה, בכנסת ישראל,

במסגרת הדיונים בוועדות עלה העניין הזה והחלטנו כולנו לחבור כדי לתת תיקון לעניין, לאבסורד הזה. אני רוצה להדגיש שבפירוש לא מדובר בתיקון שנותן סמכויות יתר בעניינים כאלה ואחרים לרבנות הראשית, אלא בפירוש מדובר רק במקרים שבהם הרבנות כבר קבעה שהאיש יהודי והמדינה היא זו שמונעת לרשום אותו כיהודי. אני מודה לכם על התמיכה. אני מודה למשרד הפנים ושר הפנים על התמיכה בחוק.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. ישיב שר הפנים וסגן ראש הממשלה השר אליהו ישי. גם בהצעת החוק הזאת אני תומך מאוד. אני חושב שבאמת החוק שדוד אזולאי הגיש יחד עם חבר הכנסת כבל, זה באמת אבסורד גדול. אני כשר הפנים ועובדי משרד הפנים לא יכולים לאשר את יהדותו של אדם שהרבנות הראשית קובעת שאכן הוא יהודי. זה משהו נורא. זה כאילו יש מצב שקשור ביהדות, אז צריך להיות אנטגוניזם דווקא הפוך. אני באמת מאוד מעריך את הצעת החוק ואת הגישה הצודקת והזועקת, משום שיכולים להיות אלפים ורבבות ועשרות אלפים של יהודים כאלה, שמוכיחים את יהדותם ושבים בחזרה לביתם, והרבנות הראשית מאשרת את זה. אז מה, נגיד להם לא? תירשמו כגויים? הם מודים שהם יהודים והרבנות הראשית מכירה אותם כיהודים.

וחבר הכנסת כבל.

תודה לשר הפנים וסגן ראש הממשלה אלי ישי. מתנגד לחוק,

למה הוא מתנגד?

תשמע. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לא פעם אנחנו נתקלים בבעיה עם מינהל מרשם האוכלוסין כאשר, אלי פונים אנשים שפנו לבית-הדין השרעי וקיבלו פסקי-דין, והרשם במינהל מרשם האוכלוסין נוטל לעצמו את הסמכות כאילו שהוא ערכאת ערעור. הוא לא מקבל את המרות ואת הסמכות של בתי-הדין השרעיים, הוא לא דואג לרשום ולקיים את פסקי-הדין, ולעתים מאלץ את אותם אנשים לפנות לבתי-המשפט המחוזיים ולבתי-המשפט לענייני משפחה. השאלה הנשאלת, ואני מבקש משר הפנים, כאחראי ללשכת מרשם האוכלוסין, להנחות אותם שיש לכבד את החלטות הערכאות של בתי-הדין השרעיים, כי כתוב בהגדרה שהוא חייב לציית להחלטה של בית-הדין או של בתי-המשפט ולא בהכרח של בית-משפט, ובית-הדין השרעי הוא ערכאה שיפוטית מוסמכת. אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לפנות לשר הפנים אלי ישי בסוגיה שהעליתי כאן, מעל הדוכן, בקשר לרישום כתובתם של התושבים הערבים בנגב. יכול להיות שיש יישובים לא-מוכרים, אבל לא יכול להיות שיש תושבים לא-מוכרים. לא יעלה על הדעת שלאנשים האלה אין כתובת. לכל אזרח, לכל תושב יש שם ויש כתובת. והם עד היום חיים בעידן שהיה לפני 50 שנה, רושמים שמות של שבטים כאילו שם של שבט זה תחליף לכתובת. אני מבקש לציין ולאפשר לתושבים לרשום את כתובתם ושם יישובם על-פי השמות של אותם יישובים, לא משנה אם היישוב מוכר או לא מוכר. לציין נ"צ, באיזה מקום הוא נמצא, באיזה מחוז הוא נמצא, בקרבת איזה מקום מתוכנן ומוכר הוא נמצא.

תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. יש אפשרות לנימוק נוסף, של חבר הכנסת דוד אזולאי. לרשותך חמש דקות.

נשארו לי חמש דקות, אתה יכול לתת לו עשר. זה כשעושים קיזוז, אבל אני בדרך כלל לא עושה קיזוזים. מה שמגיע לכל אחד, ידבר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה בראש ובראשונה לברך את שר הפנים על אישור הצעת החוק הזאת, שהיא באמת הצעה ראויה. זה חוק שבא בעקבות דיון שהיה כאן ביוזמתו של חבר הכנסת אורלב ב"יום היהדות", והדיון הזה התקיים אצלי בוועדת הפנים, חברי איתן כבל היה נוכח בדיון הזה. ובאמת ישבה בפנינו משפחה שהציגה את המצוקה, כאשר יש להם כל האישורים על יהדותם, בית-הדין הרבני בטבריה אישר את יהדותם, אבל כאשר הגיעו למינהל האוכלוסין, פקיד הודיע להם שהוא לא יכול לרשום אותם. זאת אומרת, גם רב קונסרבטיבי היה יכול לאשר את יהדותם, והם היו מקבלים, אבל כשמגיעים לבית-הדין הרבני במדינת ישראל,

הם לא יכולים לעשות כלום, והתוצאה היא שאותה משפחה לא נרשמה. יש לזה גם השלכה, זה לא רק הם, זה גם הילדים שלהם. מה שקורה לאט-לאט, במשך הזמן כל המסמכים הולכים ונעלמים, או שפג תוקפם, ואז בעצם אנחנו הופכים אותם לגויים שלא מרצונם. לכן אני באמת רוצה להודות לחברי חבר הכנסת איתן כבל שדחף גם הוא את הנושא הזה. טוב שמאותו יום יצאה תועלת כזאת לאותה קבוצה. הם לא היחידים, אני אומר, כשראיתי אותם, עד כמה,

כיושב-ראש ועדת הפנים לשעבר, לא הייתי מודע לנושא הזה. רק לאחר מכן ראיתי עד כמה הנושא הזה חשוב, והבאנו אותו לתיקון. לא יעלה על הדעת שלפי בית-דין רשמי במדינת ישראל, שקובע יהדות, אבל הוראה שלו לפקיד הרישום במשרד הפנים, לא יכול להירשם כיהודי. אני מאוד מקווה שהחוק הזה יתוקן. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, שהנושא הזה יועבר לוועדת הפנים, כי זה המקום שאמור לטפל בזה.

תודה לחבר הכנסת דוד אזולאי.

אנחנו עוברים להצבעה, הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון, רישום על-פי פסק דין), התשע"א 2011, של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת. מי בעד?

ההצעה

והגנת הסביבה נתקבלה. 37 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

לא הספקתי להצביע. אני יכול להגיד את זה לפרוטוקול, שלא הספקת להצביע, אבל אני לא יכול לשנות את התוצאה.

הצעת החוק תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה ראשונה. הכרזתי על התוצאה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום, רבותי. הצעת חוק המוזיאונים (תיקון, החלת החוק ביהודה ושומרון), התשע"א 2011, של חבר הכנסת אורי אריאל, הנמקה מהמקום.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת והשרים, חוק המוזיאונים, ובשמו המלא: חוק המוזיאונים, החלת החוק ביהודה ושומרון, הוא חוק שניסינו לחוקק שנים רבות, אלא שאמרו לנו שמשרד

רבותי, אני מבקש, חבר הכנסת ברכה ויושב-ראש הקואליציה זאב אלקין, תעשו את זה במקום אחר, באיזו פינה אחרת. לא מול הדוכן בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי חברי הכנסת, חבר הכנסת אורי אריאל, הצעת חוק המוזיאונים (תיקון, החלת החוק ביהודה ושומרון) היא הצעת חוק ראויה, היא הצעת חוק נכונה, היא הצעת חוק שנועדה לקבוע שכל אזרחי ישראל, באשר הם, בכל מקום שבו הם גרים, הם אזרחים שווי זכויות, הם אזרחים שווי מעמד. לא יהיו אזרחי ישראל שאינם זכאים לזכויות ולשירותים כמו אזרחים אחרים, שגרים במקום אחר, רק משום שהם גרים במעלה-אדומים, או אולי הם גרים באריאל, אולי הם גרים בקריית-ארבע, או אולי הם גרים בכפר-אדומים, או במקומות אחרים. חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת, כפי שאמרתי, היא הצעת חוק ראויה, ולכן הממשלה תומכת בה. אני רוצה כאן להדגיש, אגב, אני כבר התחלתי לקבל, עוד לפני שחבר הכנסת אורי אריאל בכלל העלה את הצעת החוק כאן קודם ונימק אותה, פניות מעיתונאים באתרי אינטרנט, איך יכול להיות שחלילה וחס אני אתמוך בהצעת חוק שמעניקה זכויות שוות לתושבי ישראל ואזרחי ישראל שחיים באזורי יהודה ושומרון, רחמנא ליצלן. אז אני מודיעה כאן באופן ברור, צלול ורם: ממשלת ישראל לא מפלה את אזרחי ישראל שחיים באזורי יהודה ושומרון, והם יקבלו את כל השירותים. זאת עמדתי כאזרחית ישראל, כחברת הכנסת, כשרה בממשלת ישראל, כשרת התרבות והספורט, וכך אני פועלת, וזאת עמדת ממשלת ישראל, שנתקבלה בוועדת שרים לחקיקה. אני רוצה לומר מעבר לזה. הדבר הוא באמת דבר תמוה. מדובר פה בסיפור עלילה שהתחיל בשנת 1999. אני מחזיקה כאן בידי אסופת מסמכים החל מ-1999. כבר אז, מסתכלת כאן, יש כאן מסמך מ-14 בפברואר 1999 של מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי, עוזר הפצ"ר לדין בין-לאומי. אז קראו לו סגן אמיר בן-בסט. אני לא יודעת איפה הוא היום, מאז 1999. אני מקווה שהוא רואה בטוב. כאן כבר מדובר בהחלת חוק המוזיאונים על הרשויות המקומיות הישראליות באיו"ש. יש כאן שני עמודים עם סעיפים וסעיפי סעיפים מה צריך לעשות ואיך צריך לנהוג כדי להחיל את חוק המוזיאונים. אחר כך זה ממשיך. והסאגה הזאת נמשכת במהלך השנים. יש כאן עוד מסמכים. ובמהלך השנים הללו משרד החינוך, התרבות והספורט, ואחרי זה משרד התרבות והספורט, ושוב החינוך, התרבות והספורט. הרי אנחנו כל פעם נפרדים ומתחברים וחוברים ומתפצלים. ולאורך כל אותן שנים משרד הביטחון והפרקליט הצבאי הראשי, הפצ"ר, ומחלקת הדין הבין-לאומי, דבל"א, מתכתבת הלוך וחזור ומסבירים לנו שצריך צווי אלוף, והנה תיכף אולי יוציאו צווי אלוף, ושאנחנו נבדוק, ואנחנו נבחן, ואנחנו נראה. ויש כאן מעבר לכך. יש פה אפילו אמירה שקובעת במכתבו של, עוד מכתב אחד מאפריל 2003, אמיר בן-בסט, שהוא כבר סרן. בינתיים הוא עלה בדרגה, כי אנחנו ב-2003. גם הוא מדבל"א, ממפקדת הפרקליט הצבאי הראשי. כאן הוא כותב כבר שמצרפים תיקון חקיקה מוצע, שבו הוא מציע, "בדיני חינוך במסגרת נספח כלולים חוקים ישראליים שהוחלו על הרשויות המקומיות הישראליות באיו"ש כדוגמת חוק לימוד חובה, כדוגמת חוק חינוך ממלכתי, כדוגמת חוק יום חינוך ארוך". הרי איך לומדים שם ביישובים ביהודה ושומרון? מכוח אותם חוקים שהוחלו על היישובים שם, ומכוח אותו דבר ניתן להחיל גם את חוק המוזיאונים ביישובי יהודה ושומרון. הרי כבר החילו חוקים שמכוחם מתבצעות פעולות כאלו ואחרות והתושבים חיים שם. אבל יש כאלה שחושבים שלא צריך לאפשר לתושבים לחיות שם באופן נורמלי, ולכן,

במעלה-אדומים, שם נמצא מוזיאון מדהים לאמנות של הצייר הנודע והנפלא, משה קסטל, שהוריש בצוואתו את כל ציוריו, את כל יצירות האמנות שלו דווקא למעלה-אדומים, וציווה וקבע ששם, במעלה-אדומים, בנוף המופלא הזה, יקום מוזיאון, ושם יהיו כל יצירותיו. ואלמנתו מנהלת את המקום. אני מזמינה את כולם לנסוע לשם למעלה-אדומים לראות את המקום המופלא הזה ואת היצירות הנהדרות שלו. מעלה-אדומים?

המוזיאון הזה של משה קסטל לא יכול לקבל תמיכה ממשרד התרבות, משום שהוא לא יכול לקבל הכרה בגלל אותה בעיה הזויה, תמוהה, מוזרה. תושבי מעלה-אדומים יש להם מערכת חינוך. התלמידים לומדים שם על-פי החוק הישראלי. אין שם החלת החוק ואין שם ריבונות,

אנחנו גם לא מבקשים להחיל ריבונות, אבל הם לומדים שם. ושם מקבלים שירותי בריאות, ושם מקבלים שירותי חשמל, ושם מקבלים מים, ושם מקבלים את כל השירותים, אבל המוזיאון של משה קסטל לא יכול לקבל מאתנו תמיכה אלא כאיזו גלריה, לא תמיכה אמיתית של מוזיאון. זה דבר לא מובן ולא ברור. יש המוזיאון הארכיאולוגי בקריית-ארבע, שרשות העתיקות רואה בו מוזיאון חשוב ביותר, אבל הוא לא יכול לקבל תמיכה, כי הוא לא מוכר. זה דבר שהדעת לא תופסת אותו. ומשום כך אני אומרת וחוזרת לאותם דברים, בדיוק לאותם מקומות, לאותה תכתובת בלתי נתפסת ובלתי נגמרת שכאמור נמשכת מ-1999, מזה 12 שנים, בין משרד הביטחון ובין כל הגורמים. הצעות חוק אין-סופיות. אנחנו מדברים לא רק על הצעות חוק אין-סופיות, אלא על התכתבויות. אני כשרת תרבות עסקתי בזה בקדנציה הקודמת שלי, בין 2003 ל-2006. שוב, התכתבויות, יועצי לענייני תרבות בשעתו עסק בזה, אני, כמובן, על-פי כך שהסמכתי אותו לעשות כן. אנחנו עסקנו ועוסקים בזה. אנחנו ממשיכים ומתכתבים. לא זו אף זו, אנחנו עסקנו באותה הצעת חוק של חבר הכנסת אורי אריאל לפני שלושה שבועות או שבועיים וחצי בוועדת השרים לחקיקה. הגיעה הצעת החוק של חבר הכנסת אורי אריאל לוועדת שרים לחקיקה, בא נציג משרד הביטחון ואמר: אנחנו נטפל בזה. הענקנו לנציג משרד הביטחון שבועיים כדי שיחזור אלינו ויאמר לנו מה קורה.

בתום השבועיים הללו חוזר נציג משרד הביטחון ביום ראשון השבוע לוועדת השרים לחקיקה, ואומרים לו: נו, והוא אומר: אנחנו באמת בודקים עכשיו את העניין. ואני אומרת לו: אתם הרי בודקים את זה מ-1999, כל התכתובת נמצאת בידי. והוא אומר: כן, אבל אנחנו בוחנים את זה עכשיו, אנחנו נעשה משהו. ואני שואלת אותו: כמה זמן,

ייקח לכם לבדוק? ואומר נציג משרד הביטחון: ייקח לנו לבדוק, אנחנו לא יודעים, לא ברור לנו. אני אומרת לו: שבוע? שבועיים? חודשיים? חצי שנה? כמה זמן זה ייקח? והוא אומר: אני לא יודע, כי זה לא אצלנו, זה במינהל האזרחי.

וכי מה נעשה עכשיו? אז כמה זמן נחכה עכשיו? לפיכך ועדת השרים לחקיקה החליטה שאנחנו לא נמתין עוד, אלא נביא את זה היום, בהסכמת הממשלה, להצבעה במליאת הכנסת. אם משרד הביטחון בעצמו הוא זה אשר מושך ומושך ולא נותן מענה, אנחנו צריכים הרי לסיים את הפרשה הזאת. אני רוצה לומר לכם עוד, חברי חברי הכנסת, אמרתי קודם שפנו אלי.

אני מצטער, כבר 15 דקות.

אבל חזקה עלי מצוותו של זאב,

בעניין הזה יש פשוט חומר רב כאן. אני רוצה להקריא שחברי הכנסת ידעו על מה מדובר. בכל זאת מ-1999 זה נמשך 12 שנה. אז מה זה 15 דקות לעומת 12 שנה? זמן קצר כדי להבהיר לחברי הכנסת את כל המשמעויות. למשל ראיתי שחבר הכנסת נחמן שי, שהאזין לי בקשב רב, לא ידע שמוזיאון קסטל לא מקבל תמיכה. אני בטוחה שזה דבר שיכול להשפיע גם על החלטתו ועל הצבעתו.

אפשר להמשיך פה עד הלילה, אין בעיה. יש לנו סדר-יום ארוך מאוד. אתה ואני לא שחקנים.

לכן אני מסבירה את הדברים. אני רוצה לומר שאותם עיתונאים שכבר טרחו להתקשר טרחו כבר לומר: מדובר בתוספת של 15 מוזיאונים, זה יפגע במוזיאונים. אני בכלל לא מבינה את השאלות האלו. קודם כול לא מדובר ב-15 מוזיאונים. הלוואי שהיו 15 מוזיאונים. אבל איך זה יתחלק בין המוזיאונים הקיימים? אני רוצה לומר משהו כאן. יש כאן אמירה מאוד חשובה, שאלה חשובה מאוד. תראה, כל שנה נוספים מוסדות תרבות, לא מוזיאונים. למשל השנה נוספו שתי תזמורות וזה יוצר בעיה, זה יוצר קושי. כי מה קורה? יש לנו הסכם תרבות. אין לנו תוספות תקציביות לתרבות, לצערי הרב. אני אמרתי את זה הבוקר בדיון אחר שהיה כאן על הדוכן הזה. לצערי הרב, תקציב התרבות של מדינת ישראל הוא מעליב, הוא נמוך, הוא שערורייתי. אני אומרת את זה כשרה, אני אומרת את כל הזמן, אני אומרת את זה כחברה בממשלה.

כל הממשלות, זה לא דבר ששייך לממשלה כזו או אחרת. דווקא השנה תקציב התרבות יותר גדול מאי-פעם. הוא יותר גדול מאי-פעם, אבל זה לא משנה את העובדה שנוספים מוסדות תרבות. מה נעשה, נכבול אותם? נגיד: לא ניתן לכם? אין אפשרות כזאת, לא חוקית ולא מוסרית, זה ברור לגמרי.

ברגע שנוספים מוסדות תרבות, מטבע הדברים יש תמיד פגיעה במוסדות הקיימים, עד שלא נחוקק כאן, נעשה משהו כדי להגדיל את תקציב התרבות לפחות בהתאם לגידול הטבעי שיש, אבל זה לא קורה כמובן. לכן השאלה שאתה שואל היא שאלה מאוד מאוד נכונה, אבל היא נכונה באופן כללי, היא נכונה בכלל. הרי אי-אפשר להגיד: מכיוון שהם גרים באיו"ש,

אנחנו לא ניתן, כי זה יפגע במוסדות אחרים. ומה עם תזמורת "בארוקדה",

שהשנה הצטרפה למעגל התזמורות ובעקבות זה יש פגיעה מסוימת?

שהצטרפה השנה ובעקבות זה יש פגיעה מסוימת?

אני לא חושב שיש אפשרות לדבר 20 דקות על הצעת חוק. עם כל הכבוד לשרה,

בסדר, אני מקבלת את זה. אני מסכמת בכך שהממשלה מאמינה שאנחנו נותנים שירותים לכל אזרחי ישראל, בכל מקום שבו הם גרים, כולל כמובן באזורי יהודה ושומרון, ואנחנו תומכים בהצעת החוק.

תודה לשרת התרבות והספורט, השרה לימור לבנת. יש מתנגד לחוק, חבר הכנסת טלב אלסאנע. לרשותך, חבר הכנסת אלסאנע, חמש דקות להתנגד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השרים, אם לשרת התרבות היו 20 דקות כדי לנמק ולשכנע,

20 דקות, כי הדברים שלה, צריך את הזמן, כן. אמרה כבוד השרה שהממשלה מעניקה שירות לאזרחי המדינה בכל מקום שהם נמצאים. אז השאלה היא אם היא מעניקה שירות לאזרחי המדינה שנמצאים, החוק הזה חל על אזרחי המדינה שנמצאים בארצות-הברית? האם מדינת ישראל מעניקה שירות לאזרחים שנמצאים בחו"ל? האם מדינת ישראל מעניקה את תקציב המיליונים שיש לאזרחי המדינה הערבים בתוך המדינה? האם הממשלה קיימה את חובתה לגבי אזרחיה הנמצאים בתוך גבולות המדינה? הייתי מעוניין מאוד לשמוע מהשרה, מוזיאונים ביישובים הלא-מוכרים. לא ביישובים הלא-מוכרים, ביישובים הכן-מוכרים,

כמה מיליונים, כבוד השרה, יש במגזר הערבי? כמה מיליונים יש במגזר הדרוזי? מהו תקציב המיליונים במגזר הערבי? אולי פעם אחת תגידי לנו? זה סוד שאנחנו מעוניינים לשמוע, מעוניינים לדעת, או שהשרה למגזר אחד בלבד, או שרה לכל האזרחים. אבל זה לא הדבר, על זה אולי נדבר בהזדמנות אחרת. רבותי, מה שמדאיג כאן זה תקדים מאוד מסוכן, חבר הכנסת אורי אריאל אומר בצורה הכי גלויה, הכי ברורה, שהוא לוקח את כפרויקט להחיל את חוקי ישראל על שטחים מחוץ למדינת ישראל, לעשות תחולה אקסטריטוריאלית. כן, אבל אני אגיד לך, יש שם החלה מכוח צו של אלוף הפיקוד, שם לא הכנסת יכולה לחוקק. החוקים שחלים בגדה, אולי הפרלמנט הפלסטיני יכול לחוקק חוקים שחלים ומחייבים שם, אבל החוקים הישראליים חלים אך ורק על גבולותיה של מדינת ישראל. גם מים וחשמל. לא לא, לא אמרתי. אני אומר, חבר הכנסת דנון, מה שחשוב כאן, יש החלה, יש סיפוח זוחל של השטחים הכבושים, יש החלה של החוק הישראלי על השטחים הכבושים. צריך להגיד את זה בצורה ברורה, בריש גלי, כלפי כל העולם, להגיד: אנחנו מחוקקים חוק, מספחים את השטחים, ודינם כדין מדינת ישראל, וחוקים של מדינת ישראל יחולו על השטחים. לדעתי אז יהיה לנו מצב מצוין, יהיו כאן שני עמים, תהיה מדינה אחת, ולכן הפלסטינים יבואו ויגידו: רבותי, אנחנו רק רוצים זכות הצבעה. אז תהיה לנו כאן מדינת אפרטהייד למהדרין. יש צורך לבוא ולהחליט מה אתם רוצים, מה אתם בעצם רוצים? האם התחולה היא טריטוריאלית, או התחולה פרסונלית? אם זה פרסונלי, אז למה יחולו על כל אזרח ישראלי בכל מקום שהוא נמצא בעולם? אבל אם התחולה היא טריטוריאלית אז החוקים חלים אך ורק על שטחיה ובתחומיה של המדינה, בתחום גבולותיה.

והתקדים הזה שמוביל חבר הכנסת אורי אריאל, הוא תקדים מאוד מסוכן. לא זה שאני, להחרים. הרי בלאו הכי מי שבנה את המוזיאונים זה ממשלת ישראל, מי שמתקצב את ההתנחלויות זה ממשלת ישראל, מי שדואג ומספק להם, ולכן החוק הזה הוא מיותר. חוק מיותר, רק דקלרטיבי, רק: שופונו, עשינו משהו, כי מבחינה מעשית האבא והאמא של העץ המורעל הזה זה הממשלה, ואנחנו מדברים על הפרי של העץ המורעל, כי פשוט מאוד כל הזמן מדברים על התנחלויות, מזינים אותן על חשבון אזרחי המדינה, על חשבון היישובים בתוך המדינה.

השאלה היא איפה סדר העדיפויות,

ומצד שני, יש לציין ולהכריז שהחוק הזה נוגד את החוק הבין-לאומי, עומד בסתירה לחוק הבין-לאומי, החוק הזה בלתי חוקתי בעליל. ואני חושב שיש תקדים מסוכן, יש כוונה מסוכנת, שמצהירים עליה, שהולכים לספח,

על-ידי החלת חוקי ישראל על השטחים הפלסטיניים הכבושים.

תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. אומנם לחבר הכנסת אורי אריאל מגיע שלוש דקות מהדוכן, אבל אני אאפשר לך דקה, לפי בקשתך, מהמקום. דקה, מהמקום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לא פלא שטלב אלסאנע הוא זה שמשמיץ, מגדף מערכות ישראל. אין ספק שראוי לתמוך בכך שלא תהיה אפליה כלפי אזרחי ישראל בכל מקום שהם. אני פונה לכל חברי חברי הכנסת, ללא הבדל בין הסיעות, לתמוך בחוק ההגון הזה, שהיה צריך לעבור כבר לפני 20-15 שנה, לצערי הוא עובר רק היום, ולתקן את העוול החמור הזה כלפי אזרחים. אני בטוח שנעביר את החוק הזה לוועדת החינוך ונטפל בו במהירות, ביעילות, ונביא אותו לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל. אם כן, רבותי, עוברים להצבעה. הצעת חוק המוזיאונים (תיקון, החלת החוק ביהודה ושומרון),

של חבר הכנסת אורי אריאל, בקריאה טרומית, מי בעד? מי נגד? ההצעה

את הצעת חוק המוזיאונים (תיקון, החלת החוק ביהודה ושומרון), התשע"א 2011, לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 51 בעד, תשעה מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק תועבר לוועדת החינוך,

רבותי חברי הכנסת. חבר הכנסת מולה, אתה מפריע לחבר שלך. חבר הכנסת נחמן. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, יותר תחושה של זמר חתונות מאשר מציע הצעת חוק בכנסת. אם אפשר להגיש כיבוד, זה יעזור לנו.

רבותי חברי הכנסת, חבר הכנסת כץ, מולה, ביקשתי פעם אחת. אנא מכם, תעשו את זה במקום אחר. אדוני היושב-ראש, זה הסבב השלישי, ובעצם אנחנו חוגגים שנתיים להצעת חוק שהיא בעיני החלטת חוק ערכית, היא החלטת חוק שלא נועדה לפגוע בקונסנזוס, היא החלטת חוק שהיתה אמורה לשמור על הערכים של כל באי הבית הזה, והחלטת חוק, חברי הכנסת, השר בנימין בגין, דב חנין, רבותי, אתם ממש מפריעים לדובר. אתם מדברים בקול רם, אי-אפשר לנהל את הישיבה בצורה כזאת.

היא הצעת חוק שבעצם תכליתה היתה לצמצם את תרבות השקר, למנוע את תרבות השקר ולהביא לכך שאזרחי מדינת ישראל ימלאו את חובתם, ולא נעודד תרבות של אמירת שקר בעניין של הצהרה על דתיות, נקרא לזה כך. אנחנו התחלנו את המסע הזה לפני שנתיים, ואז התבקשתי לדחות את הנחת הצעת החוק בחודשיים, על מנת לאפשר לממשלה לשים הצעת חוק משלה. הממשלה לא הניחה הצעת חוק משלה, והעלינו את הנושא להצבעה. בהצבעה הזו נכשלנו. כעבור שנה הגשנו מחדש, אדוני היושב-ראש, את הצעת החוק. נאמר אז שכבר יש הצעת חוק ממשלתית, ובהצעת החוק הממשלתית הזו נעשה טיפול. אני התנגדתי התנגדות נחרצת להצעת החוק הממשלתית, משום שהצעת החוק הממשלתית היתה גוררת את צה"ל ואת משרד הביטחון לדיון שהם לא צריכים להיות בו, הדיון על מיהו דתי. אני סבור שצה"ל לא צריך להיות בדיון הזה ולא צריך להיות פוסק, ואני לא מעוניין שהוא יעקוב אחרי אזרחים, ובכך אנחנו נצמצם את התופעה. לצערי הרב, גם בהצבעה ההיא לא התקדמנו, לא עברנו, אבל נאמר שמתקיימים דיונים. ההצבעה היתה לפני כשבעה חודשים. מאז הצעת החוק הממשלתית, שהיתה לפני שנה וחצי, ועד היום הזה, אדוני היושב-ראש, בניגוד גמור למה שנאמר פה מעל בימת הכנסת, שהנושא הזה מטופל, התקיים דיון אחד בלבד. לא התקיים אף דיון. ובינתיים הכנסת הזו חוותה הרבה מאוד דיונים על נושאים לאומיים, שקראו לחלק מבאי הבית הזה, כולל לחברי ולי, אנשים, במקרה הטוב, תבוסתנים וכינויים כאלה ואחרים. כשאנחנו מגיעים שוב לדיון הזה, שתכליתו למנוע השתמטות על בסיס שקרי, לא על בסיס אחר, אנחנו מוצאים את עצמנו שוב לא יכולים לטפל בנושא הזה. אדוני היושב-ראש, עמדה בפני היום הדילמה, וחשוב לי שתשמע אותי אתה לפחות, וגם השר מתן וילנאי ישמע אותי, עמדה בפני היום הדילמה של לבצע מהלך שפוליטית הוא נכון, להביא את זה ביום זה של חילוקי דעות להצבעה בכנסת. אני סברתי שהרבה יותר חשוב מלנסות לנצח ניצחון פוליטי כזה או אחר, זה באמת לטפל בבעיה ולהגיע לאיזו הסדרה של הנושא הזה, ולפיכך ישבנו והתלבטנו כיצד ניתן לעשות את זה. אני אומר פה משהו, ואני מצטער שיושב-ראש הקואליציה לא נמצא כרגע.

אה, הנה, סליחה. תמיד נמצא. בבקשה, ראש הקואליציה.

הסוגיה של מקום לא נכון, לפעמים זו תופעה שהיא מובנית. אז דיר באלכ. זה לא, אנחנו הגענו לסיכום כזה: מזכיר הממשלה מקים צוות בהשתתפות חבר הכנסת מוץ מטלון, חבר הכנסת זאב אלקין ואנוכי, עם נציגים של ש"ס ונציגים של יהדות התורה ונציגים של משרד הביטחון, ואנחנו מהשבוע הבא מתחילים לשבת, בניסיון למצוא פתרון. אני מצר על כך שבזבזנו שנתיים. אני מצר על כך שלא ידעה הממשלה לקחת את הדבר הזה מהיום הראשון וללכת במישור הזה. אני מקווה מאוד שאכן הצוות הזה ישב ויעשה את מלאכתו נאמנה. אין לי שום כוונה בהצעת החוק הזו לפגוע ברגשותיו של איש, לפגוע באמונתו של איש. זה לא חוק שנועד לנגח איש, זה לא במסגרת הוויכוח בין דתיים לחילונים, בין חרדים לדתיים. לא. זה חוק שתכליתו בעברית פשוטה למנוע את הניצול ולמנוע את השקר. הסיכום עם הקואליציה בעניין הזה הוא כדלהלן: אני מבקש לדחות את התשובה ואת ההצבעה למועד אחד. אנחנו נקים את הצוות הזה. והיה והצוות הזה לא ידע עד מושב החורף לשים הצעה מוסכמת, אנחנו נקיים את הדיון על הצעת החוק הזו ונצביע עליה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת ישראל חסון. ואם כן, בהתאם להסכמות, תשובה והצבעה במועד אחר. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, הפקעה לצורכי דיור בר-השגה), התשע"א 2010, של חבר הכנסת שלמה מולה. לרשותך, חבר הכנסת מולה, עשר דקות. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, כולם יודעים מה גועש ורועש בימים אלה, כמה הצעירים כועסים על המדינה, פשוט כי אין להם דיור. אני חושב, הדרך הנאותה והנכונה ביותר היא לסייע לאותם זוגות צעירים מחוסרי דיור, כל אלה שלא מסוגלים להגיע לדירה, לסייע להם באמצעות חקיקה שתאפשר השגת דיור בר-השגה. בעצם מה שאני מבקש, אדוני היושב-ראש, בהצעת החוק שלי, אני מבקש לתקן את חוק התכנון והבנייה, 1965, את סעיף 1, שבו ייאמר, אחרי ההגדרה של "בעל" יבוא: "דיור בר-השגה, דיור המיועד למכירה או השכרה במחיר מסובסד לקונה או שוכר, לזוגות צעירים, לסטודנטים ולחסרי דירה". אני מבקש לתקן באותו חוק גם את סעיף 188 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), אחרי "מתקנים לאספקת מים" יבוא: "דיור בר-השגה". אני גם מבקש, אדוני היושב-ראש, תיקון פקודת העיריות, סעיף 33 בסעיף 249: "להקצות קרקעות או מבנים לצורך דיור בר-השגה, כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה". מי שיודע, היום ראשי הרשויות, באמצעות ועדות תכנון מקומיות, שמבקשים לבנות דירות בדיור בר-השגה, אומרים להם: אין הגדרה למושג "דיור בר-השגה", לכן לא מאפשרים להם. שמעתי אפילו הבוקר את ראש העירייה מוטי ששון מחולון בא ואומר: אני חבר בוועדה המחוזית, אני רוצה לאפשר בניית דיור בר-השגה. משרד המשפטים, הממשלה מתנגדת. לכן מי שלא מבין את חבית הנפץ שעליה אנחנו יושבים, אני זוכר אותך גם, אדוני היושב-ראש, בוועדת הכספים, לפני כמה חודשים אתה אמרת: אם אנחנו לא נפתור את בעיית הדיור, מה שקורה במצרים זה יהיה קטן על קטן. אני יודע שאתה לא נביא, אבל אנחנו רואים היום כמה אנשים בכל מדינת ישראל באים, אפילו כאקט מחאה, בונים אוהלים וכו' וכו' פשוט הם לא מגיעים לדיור. אני השתתפתי, אדוני היושב-ראש, כמשתתף פעיל בחוק הווד"לים. אני וידידתי הטובה, חברת הכנסת סולודקין, ביקשנו להכניס באותו חוק סעיף שמחייב בחוק גם כן את המושג "דיור בר-השגה".

בסופו של דבר כשאתה שומע את כל החברים היושבים ומסכימים, אבל כולם בסוף מצביעים בעד, אז אתה שואל את עצמך: האם באמת הזעקה של הציבור מגיעה לבית הזה, או שאנחנו נשארים אטומים בחדר הזה? לצערי הגדול, אני אומר לך, אדוני, גם ראש הממשלה, גם השרים שלו, במיוחד חברי הקואליציה, אינם קשובים לצרכים של אותם אנשים שזועקים. מי בסך הכול זועק, אדוני חבר הכנסת לוין? זועקים דווקא אלה שקמים בבוקר, הולכים לעבוד, רוצים ללמוד, וגם לומדים, משלמים מסים, עושים מילואים, אבל כל יום, כל חודש, כל שנה, מחירי הדירות עולים בצורה מטורפת. אני אומר לך ביושר, זה לא רק השנתיים האחרונות. מי החליט להפסיק? ממשלת קדימה.

מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני חושב שלהיתלות בסיבה הזאת כל הזמן ולהאשים את האחרים זאת תהיה הטעות הגדולה ביותר של הקואליציה הנוכחית. אני אומר את זה באחריות. להיתלות בתשובות האלה זה יהיה כל הזמן להאשים ממשלות קודמות. יש בעיה חמורה, והמדינה חייבת לטפל בה טיפול יסודי.

כמו שאמרתי כבר לפני שנתיים, ואני אומר את זה לאורך כל הדרך, תהיה התפרצות חברתית, ואנחנו רואים היום את התחלת הדרך. הוא אומר את זה באופן תמידי. אדוני היושב-ראש, ידידי הטוב יריב לוין, לא יעזור לכם שתצעקו: ממשלה קודמת. הציבור רוצה פתרונות. הוא רוצה שהממשלה תביא לו פתרונות. זה נכון, גם אם החוק שלי יעבור היום, זה לא פותר את כל הבעיה, אבל הוא מאפשר לראשי רשויות, מאפשר להם לבנות דירות לזוגות צעירים, למעוטי יכולת, ברשויות שלהם. על מה אנחנו מדברים בסך הכול? תיקון חקיקה.

נכנס עכשיו מי שהיה שר האוצר, רוני בר-און. אני שמעתי את מי שהיה שר האוצר רוני בר-און, דרך אגב, לפני שהוא עזב את המשרד שלו, ב-2008, העבירו החלטה בממשלה שאתם תוכלו לבנות דירות מסובסדות שנמכרו, דירות "עמידר"; חצי יבוא מאותן דירות שנמכרו, "עמידר", החוק של רן כהן,

הממשלה, זה מקופה ציבורית,

יהיה 5 מיליארד שקל, יהיה אפשר לבנות דיור בר-השגה או למעוטי יכולת. מה אתם עשיתם, הקואליציה? דחיתם את יישום החוק ל-2013. תבואו ותגידו גם כן ב-2013: אנחנו לא היינו בממשלה. ואני רוצה לומר לך עוד משהו: כשמאיר שטרית היה שר השיכון, הוא העביר החלטה בממשלה, בחוק, לבנות דירות לשכירות לטווח ארוך. מה עשיתם אתם בשנתיים וחצי האחרונות? נאדה, כלום, אפס. החוק הזה לא מיושם. אז תגידו שוב: הממשלה הקודמת אשמה? מה שצריך לעשות, לא יעלה על הדעת שאתם תסתתרו, חבר הכנסת מולה, אני הבנתי שהיתה הצעה להחזיר את החוק הזה לוועדת שרים. השאלה, האם אתה מוכן שלא תהיה הצבעה על החוק? אני חושב שהחוק שלך הוא מאוד חשוב, ולהפיל אותו עכשיו זה לא יהיה מעשה נכון, זו דעתי.

שהממשלה תתמוך היום בקריאה טרומית. אני מתחייב לא לקדם את החוק, חבר הכנסת מולה, זה חייב לחזור לוועדת שרים. הרי אי-אפשר לקבל החלטה פה, בתוך,

השר ישי יעלה אחריכם, סגן ראש הממשלה,

אם הוא מוכן שתהיה הצבעה בשבוע הבא, נמליץ לחברנו לדחות,

השר ישיב לו, ואחרי שנשמע את תשובת השר יתאפשר לחבר הכנסת מולה לנמק שוב. אדוני, אין לי אמון. הצעת החוק הזאת היתה כאן לפני חצי שנה. אנחנו הבאנו אותה, אנחנו ביקשנו להעביר אותה. הרי הממשלה קיימת כבר חצי שנה. אני ביקשתי לנהל אתם משא-ומתן. הם לא עשו מאומה. אני יכול להבין את השיקולים.

קשה לעמוד מול אותם אנשים שיושבים באוהלים,

כאשר יש חוק: אנחנו לא מעבירים אלא דוחים ודוחים. אני חושב שהדרך הנאותה וההגונה ביותר שיכולה להיות היא לתמוך בהעברת החוק, ולומר: אנחנו רוצים להיכנס ליישום החוק בצורה מזורזת ולהמשיך הלאה. כל עוד זה לא יהיה, אנחנו למודי ניסיון, יכול להיות שהם מעבירים את הצעת החוק ואנחנו יוצאים לחופשה, אז לא יקרה דבר. לכן אני חושב, אדוני, אני אומר לך: המאמץ שאנחנו עושים מזה זמן רב, הרי אנחנו הבאנו לכאן הצעות חוק לדיור, לשכירות, זה לא עבר, לפיקוח על שכירות הדירה, זה לא עבר. חבר הכנסת יעקב אדרי הגיש הצעת חוק דומה בנושא הדיור, זה נדחה. מה שקורה הוא שיש אינפלציה של חוקים, הממשלה דוחה, וכשהשמים זועקים, אומרים: מה אנחנו נעשה עכשיו? אי-אפשר לייצר ספינים, הציבור מבקש מאתנו פתרונות אמיתיים, להגיד: אנחנו כן באים, שומעים את כל אלה היושבים באוהלים. צריך להיות קשובים, צריך להביא פתרונות, לא עוד ביורוקרטיה. זמנך תם. משפט אחד. אמרו לנו בחוק הווד"לים, למשל, שהעניין הזה נדון. אני ביקשתי את חוק דיור בר-השגה להכניס אפילו כהסתייגות, להצביע עליו. אמרתי: אם אתם לא תעשו את זה, אני אביא את החוק לקריאה. הם לא הסכימו. לכן אני חושב, ההצעה הזאת היא הצעה צודקת, הצעה חברתית, ואני מציע להעביר אותה, לשתף את ראשי הרשויות במאמץ הזה של מתן פתרונות דיור לאותם אנשים. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת מולה. ישיב שר הפנים וסגן ראש הממשלה, השר אלי ישי.

להתפטר אם לא יהיה פתרון. חבר הכנסת בר-און, בבקשה ממך. תצעק יותר חזק, שנשמע יותר טוב. לא שמעתי.

יותר חזק.

מעולה. טוב מאוד. יש לך גרון טוב, אתה יכול לצעוק יותר חזק. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני פונה אליך, חבר הכנסת מולה, אני שם הצדה את המשחקים הפוליטיים, קואליציה אופוזיציה. אתה יכול להקשיב לי, אתה יכול להקשיב לרוני בר-און, זה בסדר גמור,

אני אסביר לך מה שאני חושב. אני תומך בהצעת החוק. המצוקה של הדיור, והזעקה היא אמיתית, והיא צודקת, ואני לא נכנס כרגע, אם להאשים ממשלה כזאת או אחרת. כולם אשמים.

איך אמרו אחי יוסף: "אבל אשמים אנחנו". שתיים, שלוש ממשלות אחרונות נפלו לביורוקרטיה ולנהלים המסובכים והמורכבים, וכל אחד פה עשה עוד הצעת חוק שמסרבלת. אני אתן לך דוגמה: יש באזור המרכז, ליד תל-השומר, 4,700 יחידות דיור. תקוע, למה? כי פקיד היערות צריך לתאם עם משרד הביטחון, לבוא ולעשות סקר של העצים שם, ולתאם אתו, לוקח לו כמה שבועות, וכשהוא מגיע, כמה שעות הוא יכול לעבוד? אבל זה החוק, חייבים את הסקר שלו. הוא יושב מול כל עץ ועץ, אולי נותן לו מספר אישי, אולי הוא צריך לחייל אותו, אני באמת לא יודע מה, לא מאשים גם את הפקיד הזה. יש לך מצב של 1,600 יחידות דיור, למשל בעפולה, אי-אפשר לאשר אותן, משרד התחבורה רוצה לאשר אבל הוא מתנגד, כי אין מחלף, אין לו כסף למחלף לכביש. כנ"ל בגן-יבנה, משרד הבריאות רוצה לאשר והוא לא יכול לאשר את זה, כי אין שם תקציב לניקוז. יושבים ביחד ומדברים, צריך לעשות תקציב, את מכירה את זה טוב מאוד, ואני לפחות ישבתי בהרבה ממשלות ישראל, ותאמינו לי, אני על הגב של הציבור שזועק, ועל הזעקה האמיתית, לא רוצה לעשות פוליטיקה. אני נלחם בכל ממשלה וממשלה. נמצא פה רוני בר-און, שר האוצר לשעבר. גם הוא בהרבה דברים אמר, כשר האוצר,

גם בדברים צודקים. הוא אמר "לא" כי לא היה לו כסף,

אבל נאבק איפה שאפשר להיאבק. אני אומר דבר פשוט: פה אין קואליציה אופוזיציה, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה באמת. במסגרת הדרישות שלי מהממשלה, כמו שסיכמתי בעבר, חייבים להביא פתרונות לזוגות הצעירים. הזעקה היא אמיתית. הסחבת של עשור שנים הביאה למצב שפה זה מתפרץ ומתפוצץ לנו על השולחן. ועכשיו הממשלה הנוכחית עשתה כמה צעדים, עשתה כמה צעדים. אני חושב שש"ס נלחמה והשיגה ביד רמה את העניין יחד עם שר האוצר.

בסופו של דבר הוא קיבל החלטה, אולי אפילו בניגוד לפקידים שלו, בעניין של המענקים לפריפריה, דבר שהאוצר מאוד לא רצה לשמוע, אבל שר האוצר בא, ישב אתנו והגענו להסכמה ולהבנה בעניין הזה. אני אומר לכם שאני אהיה בעד הצעת החוק הזאת.

אני אבקש להביא את זה כבר ביום ראשון לוועדת שרים לחקיקה, ואני אבוא ואיאבק, כמו בשעון קיץ. עבדנו בתיאום, בסוף עשינו דבר יפה. עכשיו תקשיבו טוב, אל תפילו אותי בביורוקרטיה או בהליכים הטכניים של הקואליציה. אני בעד החוק הזה, לפחות אתם אל תפילו את החוק הזה. אז תצביעו בעד, תצביעו בעד.

רגע, אני בעד להעביר את החוק. מה שאני מבקש, כפי שזה מקובל, כפי שזה מקובל, גם אצלכם כשהייתם בממשלה, באתם ואמרתם למציע: תמשוך אותו, תביא את זה לוועדת שרים לחקיקה, נאשר את זה ונביא. אני כבר אומר לך, כאדם שתומך בחוק: אל תיפול בהליך טכני. אל תיפול בהליך טכני. אני בעד החוק, אני אפעל בממשלה להביא תמיכה של ועדת השרים לחקיקה בעד החוק, יעלה בוועדת שרים. זה יעלה בוועדת שרים לחקיקה ביום ראשון הקרוב. אתה מתחייב להעביר את החוק? אני אפעל בכל כוחי, אני כבר מודיע לך. לא, השאלה היא אם אתה תעביר את החוק.

התשובה היא כן. התשובה היא כן. ולכן, תמשוך את החוק, נביא את זה לוועדת שרים לחקיקה. הצעת החוק היא טובה ונכונה ובמקום. אל תיפול טכנית בהצעת החוק הזאת. הוא לא מושך את החוק. הצבעה במועד אחר. הוא לא מושך את החוק, הוא לא יכול למשוך אותו כי כבר הוא, הוא כבר הציג אותו. מה שכן, מולה, חבר הכנסת מולה, יש לך אפשרות, רבותי, רבותי, תראו, רבותי, אל תיקחו את זה למקום של רוב וזה. זו לא הנקודה. אתם רואים שהקואליציה גייסה את הרוב, אז חבל שתפילו את החוק. אין רוב נגד דיור בר-השגה. יהיה רוב נגד הליך טכני. רבותי, קבלו את ההצעה, אני אומר לכם.

יהיו בעד החוק ויהיו נגד הליך טכני, לא חבל? זה בסוף יבוא.

בסוף זה יבוא, או בהצעת מחליטים של הממשלה. הרי אני אביא את זה בסוף, או כממשלה או כהצעת חוק שלנו.

אם אתה רוצה ליהנות מזה, אל תיפול בהליך טכני. תודה רבה. חבר הכנסת מולה, אני אאפשר לך לדבר. רבותי, רבותי. מולה, חבר הכנסת מולה, אתה עולה לדוכן? אדוני היושב-ראש, האמת היא, הבקשה היתה פשוטה. הממשלה היתה יכולה להעביר את זה היום. הבעיה שלנו גם ביום ראשון, אין לי ביטחון עצמי, בטוח, שזה עובר, לכן אני הולך על הצבעה, הצבעה שמית. לא לא, לא שמית.

רבותי, רבותי,

רוצים הצבעה שמית, תגישו אלי טופס להצבעה שמית.

רבותי, זה לא משחק פה, זה לא גנון. אני לא מנהל גנון פה. החבר'ה מקדימה, פלסנר, תן לי את הטופס. עם כל הכבוד לכם, אני צריך לנהל ישיבה, אני לא יכול לנהל את העניינים שלכם הפנימיים. רבותי, הוגשה לי בקשה להצבעה שמית. רגע, רגע,

ידעו על מה הם מצביעים, ואני חושב שאתם עושים טעות.

רבותי, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, הפקעה לצורכי דיור בר-השגה), התשע"א 2010, הצבעה שמית. אדוני המזכיר, תקריא את השמות. (קורא בשמות חברי הכנסת) דורון אביטל, בעד נינו אבסדזה, בעד רוחמה אברהם-בלילא, בעד עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד יעקב אדרי, בעד רבותי חברי הכנסת, אתם מפריעים להצבעה. יעקב אדרי אמר "נגד". בעד, בעד, סליחה, יעקב אדרי בעד. (קורא בשמות חברי הכנסת) יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, נגד זבולון אורלב, נגד דוד אזולאי, אינו נוכח אל תבואו למאהל. אל תראו את הפרצופים שלכם ברחוב. חבר הכנסת חסון. (קורא בשמות חברי הכנסת) אריאל אטיאס, נגד שר השיכון נגד. (קורא בשמות חברי הכנסת) ישראל אייכלר, אינו נוכח דניאל אילון, נגד רוברט אילטוב, נגד דליה איציק, בעד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, אינו נוכח טלב אלסאנע, בעד זאב אלקין, נגד איפה זאב?

איפה הדיור? חבר הכנסת אפללו,

באמצע ההצבעה אתה מפריע? אנא ממך.

חבר הכנסת אפללו, לא באמצע ההצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו,

בעד הדיור, בעד אלו שיושבים באוהלים. אתם לא יודעים מה קורה באוהלים. (קורא בשמות חברי הכנסת) אופיר אקוניס, נגד אופיר נגד? (קורא בשמות חברי הכנסת) גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד אריה ביבי, בעד זאב בילסקי, בעד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, בעד איפה מירי רגב? כרמל שאמה ומירי רגב, איפה הם?

בעד מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, בעד זהבה גלאון, בעד גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד גפני, אתה נגד? חבר הכנסת אפללו, אני אוציא אותך. חבר הכנסת אפללו, אתה לא יכול להפריע באמצע ההצבעה. יש גבול. אני מכבד אותך, אפללו, אל תיתן לי להוציא אותך.

איפה כל החברתיים של הליכוד? חברת הכנסת זוארץ.

נגד ניצן הורוביץ, בעד יצחק הרצוג, בעד דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה, בעד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, נגד יצחק וקנין, נגד נסים זאב, נגד אדוני היושב-ראש, יש גבול,

אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, בעד ישראל חסון, בעד שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, כמו מירי רגב. חבר הכנסת טיבי, אנא מכם. אתה, או שאתה עונה או שאתה לא עונה.

בעד. (קורא בשמות חברי הכנסת) אחמד טיבי, בעד רוברט טיבייב, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, נגד אליהו ישי, נגד איתן כבל, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד ציפי לבני, בעד לימור לבנת, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת

מג'אדלה, בעד מנחם אליעזר מוזס, נגד שלמה מולה, בעד שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, נגד אברהם מיכאלי, נגד אנסטסיה מיכאלי, נגד אלכס מילר, נגד סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד דן מרידור, אינו נוכח משולם נהרי, נגד אורית נוקד, נגד לאה נס,

סעיד נפאע, אינו משתתף בהצבעה בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, אינו נוכח אנשים לרחוב, ראש הממשלה.

חבר הכנסת חסון. (קורא בשמות חברי הכנסת) מרינה סולודקין, בעד גדעון סער, אינו נוכח גדעון עזרא,

חמד עמאר, נגד ציון פיניאן, נגד יוסי פלד, נגד יוחנן פלסנר, בעד עמיר פרץ, אינו נוכח חבר הכנסת אפללו, אתה מדבר בטלפון, בתוך המליאה, בקול רם. (קורא בשמות חברי הכנסת) אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא, נגד מירי רגב, אינה נוכחת דוד רותם, נגד ראובן ריבלין, אינו נוכח כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, נגד עתניאל שנלר, בעד רונית תירוש, בעד אדוני סגן המזכיר יקריא פעם שנייה את השמות של חברי הכנסת שלא נכחו. (קורא בשמות חברי הכנסת) עפו אגבאריה, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד מיכאל איתן, אינו נוכח אריה אלדד, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח שי חרמש, בעד שלי יחימוביץ, בעד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, נגד שאול מופז, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח דן מרידור, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח עמיר פרץ, בעד אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, נגד מירי רגב, אינה נוכחת ראובן ריבלין, אינו נוכח כרמל שאמה, אינו נוכח סילבן שלום, נגד יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון, אינו נוכח יש מישהו מחברי הכנסת שנמצא באולם ולא הצביע? תקריא בשמו של חבר הכנסת זחאלקה. (קורא בשמות חברי הכנסת) ג'מאל זחאלקה, בעד יש עוד מישהו מחברי הכנסת שנמצא באולם המליאה ולא הצביע?

אם כן, רבותי, נא להביא את תוצאות ההצבעה.

שלכם. חבר הכנסת אפללו, אנא ממך. זה לא שייך. אני חושב שעשיתם צעד לא נכון. למרות שאני לא צריך להתערב בעניין, אפילו עשיתי מעשה שלא צריך לעשות, וכתבתי לו פתק. הוא יכול להגיד מה כתבתי לו בפתק. לצערי הרב הוא לא קיבל את דעתי, ואתם כנראה אצתם להצביע.

לא, צריך להביא את כרמל שאמה שיצביע יחד אתנו. איפה מירי רגב, שאמרו שהם

זה שהם לא הצביעו לקדימה, חבר הכנסת אפללו. מה היתה הבעיה להעביר את זה בטרומית? ניצחתם ניצחון עלוב. ניצחתם,

אלי, הם ניצחו את העם שלהם. הם ניצחו את העם, ניצחתם בקרב, תפסידו במלחמה.

ניצחון נגד החלשים. תודה, חבר הכנסת אפללו. ניצחון נגד אלה, חבר הכנסת אפללו, אמרת את דבריך. אם כן, רבותי, חבר הכנסת אפללו, יש לי אורך רוח גדול כלפיך היום. המדינה הפסידה, לא אנחנו.

אני יודע את דעתך האישית, רבותי, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים, התשע"א 2011, של חברת הכנסת עינת וילף. לרשותך עשר דקות. כבוד היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת,

אני שמחה שביום כזה, שהוא על טורים כל כך גבוהים, אפשר לקחת פסק זמן ולעסוק בדברים קצת יותר נעימים ויפים, ואני חושבת שגם חשובים לטווח הארוך. הצעת החוק נולדה מדיונים שהתקיימו בוועדת החינוך של הכנסת. אני בטוחה שהורים ואנשים שמגיעים לוועדת החינוך של הכנסת ישמחו לדעת שקולם נשמע. הרקע היה, שבמסגרת ניסיונות בעיריות מסוימות להכניס שיעורים ממוחשבים לבתי-הספר, הם הכריחו הורי תלמידים ותלמידים לרכוש מחשבים ניידים בעלות די גבוהה. כשההורים אמרו, חברי קדימה, אני מבינה שרק מעניינים אתכם המשחקים האלה ולא ממש העתיד,

רבותי, רבותי. כאלה משחקים, כן, כן. רבותי חברי הכנסת מקדימה, חבר הכנסת נחמן, אני לא ארשה לכם, לא,

זה משחקים? ההצעה הזאת זה משחק, חבר הכנסת חסון. חבר הכנסת חסון.

חבר הכנסת נחמן שי, אני לא רוצה להוציא אתכם מהמליאה.

שלכם, חבר הכנסת חסון, אני קורא לך פעם ראשונה. חמישה חברי כנסת חמישה שרים. כן, כשיודעים לפחות,

חבר הכנסת חסון, אני קורא לך פעם שנייה.

אין דבר, אתם תרוצו אחרי האנשים האלה. חבר הכנסת נחמן שי. הבה נחזור להתנהלות ראויה. לא רוצים להקשיב, לא צריך. אבל לפעמים כדאי לעסוק גם בנושאי חינוך ולא רק במשחקים קואליציוניים שבינם לבין לנסות להשיג משהו אין דבר וחצי דבר. בואו מדי פעם נדבר על המהות. מדי פעם, לא צריך כל הזמן. את לא תלמדי אותנו מוסר פוליטי.

ונחזור קצת לענייני מהות וחינוך,

עבור אלה שבכל זאת מתעניינים בנושאים האלה. המהות

הדיון עכשיו הוא על ספרים דיגיטליים.

בבקשה, לא מעניין, אתם מוזמנים לקחת הפסקה.

כן, כן, תפסיקי לחלק ציונים. לא מחלקת ציונים, רק אומרת: רוצים להקשיב? בבקשה. אם לא, אין צורך. חבר הכנסת חסון, תן לה בבקשה להציג את הצעת החוק. תודה רבה. לא, רק כדי שיהיה שקט צריך לדבר, לא? טוב, נחזור להתחלה. מפלגה דיגיטלית והצעה דיגיטלית. אתה רוצה להמשיך לשחק את המשחקים האלה, או שמעניין אותך באמת לשמוע על הצעת חוק שיש בה היבטים חיוביים? לפעמים זה קורה, אני יודעת.

שיש הצעות חוק עם היבטים חיוביים. אני מציעה לא להשיב. תציגי את הצעת החוק וזה יהיה הרבה יותר, אני אשמח אם יהיה שקט ואפשר יהיה לדבר.

הצעת החוק הזאת נולדה כתוצאה מדיונים בוועדת החינוך של הכנסת, שבה הורים באו והתלוננו על כך שבעיריות מסוימות ניסו להכניס שיעורים מתוקשבים, ממוחשבים, והכריחו תלמידים לרכוש מחשבים ניידים בעלות גבוהה. הורים אמרו שאינם רוצים, או חושבים שזה לא ראוי לרכוש לתלמידים מחשבים ניידים בעלות כל כך גבוהה, זה לא מתאים לך, זה לא מתאים לך. אני מבינה, חבר הכנסת אפללו. אין להם חשמל באוהלים. סליחה, עמיתי לסיעה, היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. זו הצעת החוק שהיא מציגה ותאפשרו לה להציג את הצעת החוק שהיא מציגה.

אתה לא תומך בהצעת החוק הזאת, יש לך אפשרות אחת: להצביע נגד.

אתם מוזמנים להתנגד, אבל תאפשרו לה להסביר את הצעת החוק.

חבר הכנסת נחמן שי. שלא תדבר אלינו, שתדבר לחבר'ה שלה שלא נמצאים פה, לאוהלים.

כן, אני פשוט אדבר לאלה שכן מעוניינים להקשיב. יש להם הדירה, יש להם הכול, הם גרים ב"אקירוב".

אז הם רוצים עכשיו,

אני אתחיל, עד שאפשר יהיה לעשות את זה כמו שצריך. אז כמו שאמרתי, הצעת החוק הזאת נולדה מדיונים בוועדת החינוך של הכנסת שהגיעו אליהם הורים שהרגישו שמכריחים אותם לרכוש מחשבים ניידים בעלות גבוהה כדי לאפשר, בחלק מהשיעורים, שיעורים ממוחשבים. כשהם אמרו שהם לא רוצים או לא יכולים לרכוש את המחשבים האלה, נאמר להם שהילדים שלהם לא יוכלו להשתתף בשיעור, כיוון שהשיעור כולו מיועד לכך שלילדים יהיה מחשב נייד. חשבתי שהתשובה שניתנה היא תשובה לחלוטין לא מקובלת, ולא ייתכן שיגידו שילד לא יוכל ליהנות משיעור מכיוון שהוריו חושבים שלא נכון לרכוש מחשב בעלות גבוהה. ניסיתי לחשוב איך ניתן להקל את המעבר הזה, כיוון שבכל זאת רצוי שפה ושם יתקיימו השיעורים האלה, והרעיון, גברתי, זה היה בשדרות?

זה היה בוועדת החינוך, אה, באיזו עירייה זה היה? זה היה בפתח-תקווה, ובתל-אביב. לא, לא בתל-אביב. אחד היה בפתח-תקווה, אחד בבת-ים, אבל לא בשדרות ולא באופקים. והיתה עוד עירייה אחת. זו היתה יוזמה של העירייה, בכל מקרה. אני חושבת שעוד אחת גם בגני-תקווה. אבל יש ניסיונות כאלה בעוד עיריות, ותמיד יש בעיה שמסתמכים על תרומות בדברים האלה, ולא ראוי לעשות את זה כך. למשרד החינוך יש בעצם כוח משמעותי, הכוח שמאפשר לו לאשר ספרי לימוד. הצעת החוק בעצם אומרת למשרד החינוך: תעשו שימוש בכוח שיש לכם לאשר ספרי לימוד, כדי להכריח את המוציאים לאור להוציא עותק אלקטרוני שניתן לקרוא בקורא אלקטרוני, מחשב נייד, כל מחשב לוח, כדי שהם יוכלו לשבת עם זה בכיתה.

לא תקציבית, אינה עולה דבר, לא לילד ולא להוריו, ובעצם נותנת את האפשרות לילדים, זה לא נכון, זה עולה הרבה כסף. לא, זה לא עולה. אני אסביר למה זה לא עולה. זה עולה ועוד איך.

ההצעה לא משנה בכלום את המצב שיש כיום. המוציאים לאור ימשיכו להציע גם ספרים מודפסים וגם עותק דיגיטלי, כשהעותק הדיגיטלי יהיה נמוך משמעותית במחירו מהעותק המודפס, כמחצית המחיר. זה אומנם לא מוגדר בחוק אבל אלה הדברים שעליהם מדובר. הסכום יהיה נמוך משמעותית, וההורה יוכל להחליט אם הוא ממשיך לרכוש ספרי לימוד רגילים או שהוא רוכש את העותקים הדיגיטליים ואת הקורא האלקטרוני. לקורא האלקטרוני אכן יש עלות, מה בשאלה של השוויוניות בין התלמידים? אוקיי, אז אני אתייחס גם לזה. לקורא האלקטרוני אכן יש עלות, אבל בהנחה שהספרים יהיו במחצית מהמחיר

העלות של הקורא הדיגיטלי תחזיר את עצמה בתוך שנה,

לכל היותר שלוש שנים. ולכן, בפועל, יש כאן החלטה של ההורים. הם לא מחויבים לדבר, איש לא מכריח את הילד בשום הוצאה. הם יכולים לבחור, ניתנת להם אפשרות הבחירה, כשיש להם גם יתרונות שהספרים כמובן יותר קלים והתלמידים לא צריכים לסחוב ילקוט לבית-הספר. לגבי שאלת השוויוניות, ההנחה היא, ואנחנו ראינו את זה בהקשרים אחרים, שאנחנו נותנים את האופציה. בכיתה עצמה התלמידים יוכלו לעשות שימוש במה שנוח להם. חלק ירכשו ספרים וחלק ירכשו קורא דיגיטלי וספרים דיגיטליים, ובהתחלה, בשנה הראשונה, זה נכון, ישבו בכיתה תלמידים שעושים שימוש בכלי הזה ותלמידים שעושים שימוש בספרים מודפסים. בשנה השנייה כבר מחצית מן הכיתה, מן הסתם, תעשה בזה שימוש, ובשנה השלישית אולי כבר כל הכיתה. המחירים יורדים כל העת, ואנחנו מדברים על הגישור על תקופת המעבר. החוק גם נותן מענה לשאלה של המורים, שהיא מאוד חשובה, איך יהיו להם כלי אכיפה וגיבוי להבטיח שהשימוש בכלים האלה יהיה אך ורק ללימוד, ואנחנו גם ניתן את דעתנו על הנושא של המוציאים לאור, להבטיח שאכן רכישת העותקים היא רכישה כדין ואין רכישה של עותקים פיראטיים ועותקים פרוצים. יש כאן בעצם הצעת חוק שמאפשרת מעבר שמונע חיכוכים עם הורים, שמונע עלויות מיותרות, שנותן, בסך הכול הוא רק נותן אופציות, נותן בחירה ומאפשר לנו להתקדם בקצב הרבה יותר מהיר ליום שבו כולם יוכלו לשבת בכיתות ולעשות שימוש באמצעים המתקדמים ביותר, ואז גם אפשר יהיה להתחיל להתאים את חומר הלימוד לאמצעים האלה באופן שייעשה שימוש בכל היתרונות שיש לאמצעים הדיגיטליים. אני רוצה להודות לשר החינוך שהחליט לתמוך בהצעה. זה חלק מהחזון הכולל שלו בנושא של מחשוב מערכת החינוך, אז אני מברכת אותו שהוא החליט לתמוך בזה. אני רוצה גם להודות, אני רוצה לומר שעד עתה, שר החינוך שאמור להשיב על הצעת החוק,

שאף אחד כרגע לא אמור להשיב על הצעת החוק. סגן שר החינוך, סגן שר החינוך אמר לי שהוא משיב. סגן שר החינוך, אוקיי. כן, כן. סגן שר החינוך אמר לי שהוא משיב. שר החינוך אמר שהוא תומך בזה בוועדת שרים לענייני חקיקה, ואני בהחלט רוצה להודות לו על תמיכתו, וגם לציין את נועם בר-לוי, עוזרי הפרלמנטרי, שעבד על החוק רבות במשך חודשים ארוכים והביא לתוך העניין את שלל האיזונים. אז אני רוצה להודות לכם, לבקש את תמיכתכם,

תודה לך, חברת הכנסת עינת וילף. יעלה ויבוא כבוד סגן שר החינוך, חבר הכנסת מוזס. חבר הכנסת מוזס, נא לעלות להשיב לחברת הכנסת עינת וילף על הצעת החוק. אני מבינה שהממשלה תומכת. מוזס, אתה דיגיטלי או, בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי חברי הכנסת. דברי תשובה להצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים, של חברת הכנסת עינת וילף, פ/3160. הצעת החוק שבנדון נדונה בוועדת שרים לחקיקה ביום ראשון האחרון, 17 ביולי. הצעת החוק אושרה לקריאה טרומית בלבד, ובכפוף לכך שהמשך החקיקה ייעשה בהסכמה ובתיאום עם שר החינוך. הצעת החוק מבקשת לקבוע שכל ספרי הלימוד שיאושרו על-ידי משרד החינוך יצאו לאור בגרסה דיגיטלית, במקביל להפצתם בגרסה קשיחה. הצעת החוק מגדירה ספר דיגיטלי כגרסה של ספר הניתנת לקריאה באמצעות קורא אלקטרוני ומבקשת להחיל את החוק שנה מיום פרסומו, אז תהיה החלת החוק. הצעת החוק עולה בקנה אחד עם יעדי המשרד להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 ומסמנת מגמה חיובית אשר לתקשוב מערכת החינוך. חברי חברי הכנסת, משרד החינוך, במסגרת התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21, מוביל בימים אלה מהלך לייצור חלופה דיגיטלית לספרי הלימוד המודפסים הקיימים, כך שבתוך חמש שנים לכל ספרי הלימוד תהיה גרסה דיגיטלית ומרבית המקצועות יילמדו באמצעות ספרי לימוד דיגיטליים. בתוך מהלך זה, החל משנת הלימודים תשע"ג יאשר המשרד ספרי לימוד רק אם יכללו גרסה דיגיטלית בסיסית. הרב גפני.

בתוך מהלך זה, החל משנת הלימודים תשע"ג יאשר המשרד ספרי לימוד רק אם יכללו גרסה דיגיטלית בסיסית. ואם אני לא רוצה? אתה לא חייב. כתוב שיורידו את האישור. לא יאשרו. עכשיו זה לא נושא, אתה יכולת להתנגד. כבוד סגן השר.

להצעת החוק יש מתנגדת אחת בשם חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, שהיא תעלה מייד אחרי, תני לו, לפנים משורת הדין, גברתי.

נא להמשיך בתשובה, בבקשה, כרגע. לפנים משורת הדין, גם אם הוא רוצה מאוד, הוא צריך קודם כול לעשות דבר אחד, לבקש אצל מזכירת הכנסת. במהלך תקופת הביניים, אדוני סגן השר, אם אני לא רוצה, במערכת אצלי אני לא רוצה את זה, אז לא יאשרו לי את ספרי הלימוד?

אני חושב שבמסגרת הדיונים בוועדת החינוך יובאו הערותיך הנבונות והחשובות. במהלך תקופת הביניים, מו"לים, מוציאים לאור, אשר ספריהם אושרו או שנמצאים בהליך אישור, אשר יציגו לקראת שנת הלימודים תשע"ג, עד סוף אפריל 2012, ספרי לימוד בגרסה הדיגיטלית, יהיו זכאים למענק עידוד חד-פעמי שייקבע בהמשך. משרד החינוך ימליץ לבתי-הספר המשתתפים בתוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21 לרכוש ספרים דיגיטליים, ובנוסף, בבתי-הספר הללו יתבצע מיפוי לגבי תלמידים שאין להם מחשבים בבתיהם כדי לאפשר מתן פתרון באמצעות הפרויקט "מחשב לכל תלמיד". בנוסף, במסגרת הדיונים על תשלומי הורים, משרד החינוך יבחן יחד עם משרד האוצר את האפשרות לקניית זכויות שימוש על חלק מספרי הלימוד. לאחר מתן ההנחיה, ספרי הלימוד יוצעו למכירה בשני האופנים הבאים: א. ספר מודפס כולל גרסה דיגיטלית, ב. גרסה דיגיטלית בלבד, במחיר של 60% לכל היותר ממחיר הספר המודפס. אני מבין, חברת הכנסת וילף, שזה מתואם עם המשרד. חשוב לציין בהקשר זה, כי על אף האמור, המשרד יבקש לשמור על איזון להמשך הדרך ולהמשיך לעודד תלמידים לקרוא ספרי קריאה במסגרת לימודי השפה בבתי-הספר. הרב גפני, אולי זה תשובה בשבילך גם כן. לאור האמור, ובתנאי שחברת הכנסת המציעה מסכימה לקידום הצעת החוק בתנאים האמורים, כן. אבקש מחברי הכנסת להצטרף לעמדת הממשלה ולאשר את הצעת החוק בקריאה טרומית בלבד, בכפוף להסכמה לתיאום המשך החקיקה עם משרד החינוך. באותה מסגרת בוועדת החינוך אנחנו גם נדאג שלא יהיו מו"לים פיראטיים, הספרים הדיגיטליים, שלא יהיו צריבות פיראטיות. יש הרבה הרבה, בתחום הזה, כפי שאנחנו נוכחים לדעת בתחומים אחרים, אם זה בתחום של המוזיקה, וכל הדרכים האלה, הרבה הרבה זיופים, ואנחנו צריכים להישמר מכל משמר. אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בתנאים האמורים.

אני מודה לסגן שר החינוך חבר הכנסת מוזס. להצעת החוק יש מתנגדת אחת, חברת הכנסת מיכאלי. חבר הכנסת גפני, זה עוד לא לך. לאחר מכן, אאפשר דקה מן הצד גם לחבר הכנסת גפני, לפנים משורת הדין. תודה רבה. בבקשה, חמש דקות יש לך. סיימת, נכון? לאור ההסכמות, אני הבנתי מחברת הכנסת עינת וילף, את מסכימה לתנאים הללו להמשך החקיקה.

בבקשה,

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מאוד מאוד שמחתי לשמוע שיש לנו הצעת חוק כזאת. אני כאן לא בשביל להתנגד אלא בשביל להימנע ולספר לכם שיש בעיה מאוד גדולה עם הנושא של דיגיטציה של ספרי לימוד. הבעיה קיימת כבר לא העשור הראשון אלא הרבה יותר. הבעיה של ספרי לימוד קיימת כבר המון שנים במשרד החינוך. המון שנים לפני השתמשנו בהם, כספר. קיבלנו ספר בבית-ספר, לא היינו צריכים לבוא ולבקש מההורים לקנות ספרי לימוד. אנחנו קיבלנו את כל החומר מבית-הספר על-פי החוק, חוק חינוך חובה חינם. אחר כך הגיעו כל מיני חברות ומו"לים שהתחילו להתפרנס. חברי חברי הכנסת, בשנת 2009 מו"לים התפרנסו בזכות הכיס של אותם הורים סכום לא קטן: 450 מיליון שקל בשנה. בשנת 2010 ההכנסות הפכו להיות מאוד גדולות, 1 מיליארד שקל בשנה. שאלתם פעם למה?

כל שנה אחרי החופש הגדול ההורים במצוקה, ההורים, שבעצם אין להם אחרי החופש הגדול כסף בחשבון הבנק, הם נזקקים לבוא ולקנות ספרי לימוד ולשלם 800 שקל, 1,000 שקל, וזה הון תועפות, ואחר כך, במשך השנה צריך להוסיף עוד. יש חוברת אחת שפתאום המנהלת אומרת לקנות, יש עוד ספר שצריך לרכוש. צר לי מאוד. כשאני שמעתי את חבר הכנסת משה גפני,

ואם אני אתנגד, אני לא רוצה להצביע, אני מבינה אותו. לחבר הכנסת משה גפני יש שמונה ילדים, זה אדם שמבין על מה הוא מדבר. חברת הכנסת עינת וילף, העלות תהיה הרבה יותר גדולה להורים, למגזר של אותם אנשים שהחליטו להביא ילדים לעולם הזה במדינת ישראל. אני יודעת שיש הרבה מאוד חברות שיודעות להוציא כסף מאתנו, מחוברות. תאמינו לי שחברות היי-טק יפתחו אפליקציות חדשות בעתיד, פרוטוקולים מיוחדים, מערכות הפעלה בשביל להפעיל את אותם ספרי לימוד. אני מהנדסת אלקטרוניקה ורציתי להיות גם מתכנתת. אני מכירה טוב מאוד תוכנה ומחשבים. אגיד לכם שעוד מעט, בעוד עשר שנים, אנחנו לא נוכל לפקח על ספרי הלימוד במחשבים. תסתכלו איזו פרופגנדה יודעים לעשות ערביי ישראל. הם ייכנסו לכל מערכת הפרוטוקולים של ספרי הלימוד, הם יכתבו בשבילנו את ההיסטוריה של מדינת ישראל. תתעוררו. אני מצטערת שגדעון סער לא נמצא כאן, ששר החינוך גדעון סער לא נמצא כאן. יהיו הרבה האקרים שיתקינו לנו ספרי לימוד משלהם. אתם תשכחו את התורה, אתם תשכחו מה זה תהילים. ילדי ישראל ילמדו את ההיסטוריה של פלסטין. אני מאוד מבקשת להיזהר לפני שאתם תתמכו בהצעת החוק הזאת. אני בטוחה שהיא תעבור, אבל אני מזהירה אתכם שבעוד כמה שנים אנחנו נאכל את הטעויות האלה. ועוד יותר, ההורים בזמן הזה ישלמו את המחיר שלהם. תודה רבה. אני מודה לך, חברת הכנסת מיכאלי, שאפשרת מזמנך, מתוך חמש הדקות, עוד שתי דקות כמעט,

לאחר מכן תעלה חברת הכנסת עינת וילף. בבקשה, חבר הכנסת גפני. חברים, אפשר שקט בבקשה? גברתי היושבת-ראש, אני מודה לך על זה שאת נוהגת אתי לפנים משורת הדין. אני רוצה לומר דבר ענייני: אני לא מסכים לחוק הזה. יש לי הרבה מה לומר בעניין של החוק אבל לא על זה עליתי. אני לא מתערב בחינוך הממלכתי. משרד החינוך יחליט, בינתיים. בינתיים, בסדר, בינתיים. כל עוד אתה, לא חשוב.

אני לא מתערב בעניין הזה. שיחליטו. שיחליט משרד החינוך, תחליט הכנסת, לא מתערב.

מערכת החינוך החרדית, אני לא מסכים לחוק הזה. אגב, יש לי שלושה ילדים, שיהיו בריאים. אני לא מסכים לחנך לא את הילדים שלי ולא את הנכדים שלי בנושא הזה של ספרי קריאה דיגיטליים, שאחרי זה מתחברים גם לאינטרנט. לא מסכים לזה בשום פנים ואופן. בערכים שלי יש דברים יותר חשובים. דיגיטלי זה חשוב ואינטרנט זה חשוב, הכול חשוב. כל עוד יש התכנים שיש באינטרנט וכל מה שנלווה, אנחנו לא מחנכים את הילדים שלנו לזה.

אנחנו נותנים את הספרים שלנו לאישור משרד החינוך. אם החוק הזה, חבר הכנסת מוזס, מתקבל כמות שהוא, אנחנו יוצאים מתוך המערכת. אנחנו לא ניתן בשום פנים ואופן לחנך את הילדים שלנו בצורה הזאת. נכון, יש בעיה, ספרי הקריאה וכל מה שנלווה לעניין הזה. כל עוד לא יפתרו הבעיות של התכנים,

במערכת החינוך שלנו, זה מעל לכול. החינוך מעל לכול, הערכים מעל לכול, הנוחיות זה רק אחר כך. אני מתנגד לחוק הזה.

בבקשה, בוועדה, שיוציאו את המוכר שאינו רשמי מהחוק. תתמודדו אתם עם מערכת החינוך הממלכתית המאוד-מצליחה. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. חברת הכנסת עינת וילף, מעוניינת לעלות? יש לי הרבה, האם גברתי רוצה לעבור להצבעה? כן. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אני אאפשר לכבוד סגן השר להגיע למקומו. בבקשה. ההצעה להעביר את

מוקדם בוועדת החינוך,

36 בעד, שלושה מתנגדים, לא היו נמנעים. לפיכך, אני קובעת שהצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים, התשע"א 2011,

תועבר לדיון ולהכנתה לקריאה ראשונה בוועדת החינוך של הכנסת. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום. כבוד יושב-ראש ועדת הכספים יעלה פה שתי החלטות. אתה תציג את שתיהן ביחד ואנחנו נצביע,

אי-אפשר ככה. מה קורה כאן? כבוד השר, חבר הכנסת מיכאלי, חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת אפללו. תודה. כבוד סגן השר, שומעים את הכול עד לכאן. חבר הכנסת מיכאלי. כבוד יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, יציג לנו שתי החלטות, שתיהן ביחד. לאחר מכן אנחנו נעבור להצבעה על כל אחת מהן לחוד. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, אני מודה לך, רבותי חברי הכנסת, השרים, אני מציג את שני הצווים עכשיו אבל ההצבעה, כפי שאמרה היושבת-ראש, תהיה על כל צו בנפרד. אני מבקש להקדים ולומר שאני מציג את הצווים הללו מכיוון שעל-פי חוק מסי המכס והבלו, בהליך הרגיל אני מניח את זה על שולחן הכנסת, ואם אין הסתייגויות, בתוך שבוע זה מאושר, אם יש הסתייגויות, זה נמשך שבועיים, אלא אם כן מדובר בצווים שהם שלושה שבועות לפני הפגרה. לכן, אני צריך להציג את זה ויש להצביע, מכיוון שאנחנו אישרנו את הצווים הללו שלושה שבועות לפני הפגרה. הצו הראשון, שמדבר על דגי האמנון בעיקר, ניתן על-ידי משרד האוצר בפברואר. שם מעלים את המכס על דגי האמנון כיוון שהיה רצון ויש רצון להגן על החקלאות הימית המקומית. בעמק בית-שאן, בבקעת-הירדן, בעמק יזרעאל, בגליל העליון, יש דגים שמגדלים החקלאים הישראלים, ובמאבק או בתחרות שקיימת עם היבוא מסין, ידם על התחתונה. לכן חברו יחד גם משרד התמ"ת, גם משרד החקלאות וגם משרד האוצר כדי להגן על החקלאות הישראלית. אני לא רציתי להביא את הצו הזה כעבור שלושה חודשים לוועדת הכספים. זה היה בערב פסח, לא רציתי להביא את הצווים הללו, בעיקר הצו הראשון, ביקשתי להמתין עם זה. הוצא צו נוסף והתאריך פקע ביום שני. לכן היינו צריכים לאשר את זה ביום שני או לא לאשר. אני ניהלתי משא-ומתן עם משרד האוצר,

וביקשתי מהם, היות שהיבוא מסין הוא 7,500 טונות, ביקשתי ששליש מהיבוא, עליו לא יעלה המכס, כדי להוזיל את המחירים באופן כזה שיהיה איזון בין ההגנה על החקלאות הימית הישראלית לבין הפקעת המחירים שעלולה להיות. זה בסדר, אנחנו הצבענו בוועדה פה-אחד. ייאמר לזכותה של האופוזיציה,

באיזון הזה היא תמכה.

היה חבר כנסת מקדימה שכעס עלי, וחבר כנסת מהבית היהודי שכעס עלי למה הגעתי למכסות האלה. בכל אופן, אני חושב שהיה נכון למצוא את האיזון. אבל אני רוצה לומר לכם, שנדע את האמת. גם בדיון שקיימנו היום בוועדת הכספים התברר שהבעיה של עליית המחירים זה פער התיווך שמגיע, אמר מנכ"ל משרד החקלאות בדיון ביום שני:

עם המכס, עם המסים העקיפים ועם הכול עולה 30 שקלים לקילו, וברשתות השיווק מוכרים את זה ב-60 שקלים. עם זה צריך להתמודד. אני מקווה שגם בעקבות הדיון של היום נתמודד. הצו השני מדבר על זה שכאשר יש כמה סוגים, תערובות,

חלק חייב יותר, חלק חייב פחות, שיהיה סדר בזה, וכל אחד יהיה לפי עניינו. אני מבקש בעקבות האיזון שהגענו אליו לאשר את הצווים כמו שהם. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה. אני מודה לך, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים. אם כך, חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. הצבעה ראשונה תהיה על החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון), התשע"א 2011. הצבעה, בבקשה. החלטת ועדת הכספים בדבר אישור צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון), התשע"א 2011, נתקבלה. אם כך, הצביעו בעד 50 חברי כנסת, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים, ולפיכך אני קובעת שההחלטה עברה. אנחנו נעבור להצבעה על ההחלטה השנייה של ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 2), התשע"א 2011. הצבעה, בבקשה. החלטת ועדת הכספים בדבר אישור תעריף המכס

התשע"א 2011, נתקבלה. בעד הצביעו 51 חברי כנסת, לא היו מתנגדים, לא היו נמנעים. לפיכך אני קובעת שגם ההחלטה השנייה עברה. חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצעתה של ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית. תציג את ההצעה חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, בבקשה. אני נתבקשתי חברת הכנסת פאינה קירשנבאום תציג את ההצעה שלה במקום יושב-ראש ועדת הכנסת. בשם הוועדה כולה. להצעה הזאת נרשמו כ-47 חברי כנסת. ראשונת הדוברים, יושבת-ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת להציג בפניכם את הצעת ועדת הכנסת בדבר הקמת שתי ועדות חקירה פרלמנטריות. ב-5 בינואר 2011 החליטה הכנסת להעביר לוועדת הכנסת שתי הצעות בדבר הקמתן של ועדות חקירה פרלמנטריות, האחת של חברת הכנסת פאינה קירשנבאום,

והשנייה של חבר הכנסת דני דנון. ב-2 בפברואר 2011 החליטה ועדת הכנסת להציע לכנסת להקים שתי ועדות חקירה פרלמנטריות. אבקש להציג את תפקידי הוועדות וסמכויותיהן כפי שהכינה ועדת הכנסת והניחה על שולחן הכנסת. ועדה אחת תיקרא: ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא פעילות ארגונים ישראליים הנוטלים חלק בדה-לגיטימציה של צה"ל. הוועדה תבדוק את הנושאים הבאים:

מידת מעורבותם של ארגונים ישראליים בדה-לגיטימציה של צה"ל וחייליו,

דרכי המימון של הארגונים האמורים,

הכלים והסמכויות העומדים לרשות רשויות המדינה, לרבות רשם העמותות, למניעת פעילות ארגונים ישראליים שתכליתה פגיעה בצה"ל ובחייליו ואופן השימוש בכלים אלה,

הצורך בתיקוני חקיקה ובהחלטות ממשלה בנושאים המפורטים לעיל ומתן המלצות ביחס לתוכן תיקוני חקיקה וההחלטות כאמור. לוועדה יהיו סמכויות הנתונות לוועדה קבועה של הכנסת בכל הנוגע לזימון, קבלת מידע וסדרי עבודה. בוועדה יהיה חמישה חברים: 1. חברת הכנסת פניה קירשנבאום, יושבת-ראש הוועדה, 2. חבר הכנסת זאב אלקין, 3. חברת הכנסת מירי רגב, 4. חבר הכנסת אורי מקלב, 5. חבר הכנסת נסים זאב. הוועדה השנייה תיקרא: ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מעורבות ממשלות זרות במימון ארגונים ישראליים ברכישת קרקעות בישראל. הוועדה תבדוק את הנושאים הבאים:

מימון בידי ממשלות זרות וגופים בין-לאומיים הממומנים על-ידי ממשלות זרות של ארגונים ישראליים שפעילותם נועדה להשפיע על השיח הפוליטי בישראל, לרבות מידת השקיפות של מקורות המימון והשימוש שנעשה בו,

מעורבות של ממשלות זרות וגופים כאמור ברכישה מאורגנת של קרקעות במדינה וקרקעות פרטיות בישראל,

הכלים והסמכויות העומדים לרשות רשויות המדינה, לרבות רשם העמותות, בעניין מימון בידי ממשלות זרות וגופים כאמור,

הסדרים חקיקתיים בתחומים האמורים לעיל במדינות דמוקרטיות אחרות, ה. הצורך בתיקוני חקיקה ובהחלטות ממשלה בנושאים המפורטים לעיל ומתן המלצות ביחס לתוכן תיקוני חקיקה וההחלטות כאמור. לוועדה יהיו סמכויות הנתונות לוועדה קבועה של הכנסת בכל הנוגע לזימון, קבלת מידע וסדרי עבודה. בוועדה יהיו חמישה חברים: 1. חבר הכנסת דני דנון, יושב-ראש הוועדה, 2. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, 3. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, 4. חבר הכנסת אריה אלדד, 5. חבר הכנסת אברהם מיכאלי. לשתי ההצעות לא הוגשו הסתייגויות ואבקש מהכנסת לאשרן בנוסח שהכינה ועדת הכנסת. למה לא בן-ארי?

כמו כן, ברצוני להרחיב ולומר: כמעט כל מי שיושב בבית הזה מבין שיש בעיה. אנחנו מרגישים את זה, את ההסתה, את מסע הדה-לגיטימציה, את הפגיעה בכוח ההרתעה של מדינת ישראל. אני רוצה רק להזכיר כמה מקרים: 90% מהחומר שהוגש לוועדת-גולדסטון הוגש על-ידי ארגונים. חלק מהפעילים של הארגונים הללו השתתפו ב"מרמרה". רוב החומר שהוגש לבתי-משפט נגד קציני צה"ל מוגש על-ידי הארגונים האלה.

כולנו מרגישים שיש בעיה, אבל קשה לנו להגדיר אותה. את הבעיה כאן, את הבעיה כאן, לא הארגונים. את ומי, זאת הבעיה. חבר הכנסת הורוביץ, תאפשר לה בבקשה. אני מניחה שנרשמת לדבר, אני מניחה שנרשמת לדבר. לא מתאים לך, חברת הכנסת מיכאלי,

אני חושבת שיש לנו קושי להגדיר ולהבין מהי הדרך הנכונה לפתור את הבעיה ואולי חסר לנו מידע. לכן הצעתי, חבר הכנסת דב חנין, אתה נרשמת לדיבור,

קח רשות דיבור ותבוא לפה ותגיד את העמדה שלך. אז אתה תאמר לה. בפרק זמן של חמש דקות אני מניחה שתדע להסביר בדיוק את עמדתך. לכן הצעתי להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, לא מהמלה "חקירה" כמו במשטרה, מהמלה "מחקר",

אני רוצה לבדוק. מה קרה, אני רוצה להרגיע את כולם, חברת הכנסת זוארץ. אין בכוונתי לזמן אף ארגון לכנסת. תחקרו את ההתנהלות של ליברמן. חברת הכנסת זוארץ. חבל,

ואת עושה את זה מחוסר ידע. הוא עושה נזקים. חברת הכנסת זוארץ. את עושה את זה מחוסר ידע, ותרשי לי להסביר לך ואולי אחרי שאני אסביר תביני.

תקראי את התקנון של הכנסת, שאומר שוועדת חקירה נועדה לבצע מחקר ולמידה של הנושא. ולכן, בכנסת הוקמו 25 ועדות חקירה. חברת הכנסת זוארץ, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה.

ברצוננו לבדוק את החקיקה והנהלים הקיימים בתחום על מנת להבין היכן הבעיה, וכשנבין מה הבעיה, למצוא את הדרך הנכונה לפתור אותה. כולכם הבנתם את זה בהצבעה הקודמת במליאה, וההצעה עברה ברוב קולות. אפילו כמה חברים מקדימה תמכו בהצעה הזאת,

באמת אבל כל התומכים הללו ירדו למחתרת מסיבות פוליטיות, מפחד מהתקשורת המתלהבת. כולכם פתאום מפחדים. ממה אתם מפחדים? ממך, מכם אנחנו מפחדים.

הרי אני אביא לפה את ההצעות של הוועדה ותוכלו להצביע, אז ממה אתם מפחדים? מדיון פתוח? משקיפות? ממה אתם מפחדים? אתה מאיים עלי? חברת הכנסת זוארץ, פעם שנייה. הוא מאיים עלי, הוא מאיים עלי. חבר הכנסת דודו רותם, תודה. אנחנו לא מפחדים. חברת הכנסת זוארץ. הוא מאיים. תני

אני כבר לא תמימה ואני מבינה הכול. אתם רוצים רווח פוליטי. חברי הכנסת אינם רוצים באמת לדעת את האמת, לרדת לשורשים, ללמוד מהי הבעיה ולפתור אותה. אתם רודפים אחרי פופוליזם של התקשורת, לצבור נקודות פוליטיות. ואכן, יש חוקים שמשיגים נקודות פוליטיות ויש כאלה שמרסנים את ההסתה נגד מדינת ישראל, את מסע הדה-לגיטימציה. הם אינם פותרים את הבעיה. אני רוצה להזכיר לכולכם: אנחנו לא נאבקים כאן על הקולות בקלפי, אנחנו נאבקים על דמותה של המדינה הזאת. אוי לדמותה של המדינה,

עצם זה שאנחנו מדברים עליו פה, הנושא עלה לסדר-היום.

והנושא ימשיך להיות על סדר-היום, וגם אם הוא לא יעבור פה, אנחנו נתמודד אתו בעוד 45 ימים שוב עד שתשתכנעו שאני הצודקת. המשמעות של חופש ההצבעה היא שכל חבר כנסת יצביע על-פי מצפונו, וכך אני מבקשת. דרך אגב, זאת החוברת שהוציאה ועדת חקירה,

כשעשתה עבודה מאוד רצינית, ואף אחד לא שפט אותה. אז יכול להיות שגם הוועדה הזאת תעשה עבודה רצינית, תציג את החומר בדמות חוברת כזאת, תציע לכם פתרונות לחקיקה, ואין צורך לפחד.

אני מבקש שאנסטסיה מיכאלי חברת הוועדה תעלה לנאום. אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, אתה יודע. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, חבר הכנסת אחמד טיבי,

אני רוצה להשתכנע. חברי חברי הכנסת, אני מניחה שאתה לא תשתכנע ולא יעזור שום דבר. אנחנו פותחים כרגע בדיון אישי לפי סעיף 97ה, סעיף קטן (ג); חמש דקות לכל אחד. ראשונת הדוברים, ראש האופוזיציה, חברת הכנסת ציפי לבני, ואחריה נרשמו 53 חברי כנסת, ואני סוגרת את הרשימה. תודה רבה. בבקשה, גברתי, לרשותך חמש דקות.

ביקשתי את רשות הדיבור, דבר שאיננו ממנהגי בימים רגילים, למעט באירועים מיוחדים, אבל אלה לא ימים רגילים, ולכן ביקשתי לומר את הדברים האלה. רוח רעה שוטפת את הארץ הזאת מבית היוצר של קואליציית נתניהו. עוד ענן ועוד ענן, עוד חוק ועוד חוק, שמורידים גשם חומצי רע על מדינת ישראל.

חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת יריב לוין.

אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. בושה, הרי הרעיון המזעזע הזה ממילא לא היה צריך לבוא לעולם, של חברי כנסת שחוקרים אזרחים שלא חושבים כמוהם. קדימה לא תהיה שותפה בוועדות האלה, אם יקומו, ואני מקווה עדיין שהן לא יקומו, אבל זה כבר לא משנה אם הן יקומו או לא, זה כבר לא משנה מה יצביע ראש הממשלה. הדבר המרכזי שצריך להבין אותו, שהמדיניות של הממשלה הזאת, הרוח הרעה הזאת, מעבר להיותה אנטי-דמוקרטית, פוגעת באינטרסים של מדינת ישראל. עכשיו, אתם תשמעו היום הרבה מלים בעד.

אני מניחה, במלים של פטריוטיות, ביטחון, חיילים, גאווה לאומית. אני רוצה לדבר בשם כל אלה.

אני רוצה לדבר היום כאן כפטריוטית ישראלית, כאמא לחיילים, כמי שתגן על מדינת ישראל בכל מקום בעולם, כמי שהוצא נגדה צו מעצר על ההחלטה הצודקת לצאת למבצע נגד הטרור בעזה, "עופרת יצוקה". ואני אלחם על צדקתה של ישראל, כמו שאני אמשיך ואלחם נגד הרצון של נתניהו לקחת ולנצל את הבידוד הנוראי שמדינת ישראל נמצאת בו, באשמתו, כדי להפנות את הכעס ואת הפחד של אזרחי מדינת ישראל מול מה שקורה מבחוץ פנימה כלפי חלקים בחברה הישראלית, כי בתקופת הממשלה הזאת מדינת ישראל הפכה להיות חלשה, מתגוננת, מבודדת, חוששת מכל אווירון נוחת, ותחושת הבידוד הלאומי הזה מייצרת גם חששות אישיים אצל אזרחי המדינה הזאת.

והם כועסים, ובצדק, על אותו תהליך של דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. והם לא מקבלים, ובצדק, את אלה שמעבירים מידע על חיילי צה"ל. והם כועסים, ובצדק, על התהליכים האלה שקורים נגד מדינת ישראל. הבעיה היא שראש הממשלה הזה, שאיננו מסוגל להתמודד עם הגל של דה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל, רוכב עליו ומפנה אותו פנימה נגד אזרחי מדינת ישראל. חברת הכנסת חוטובלי, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. את רשומה לדבר.

חברת הכנסת ציפי חוטובלי, אני קוראת אותך לסדר פעם וחצי. נתניהו רוצה להפנות את הכעס המובן של אזרחי המדינה נגד העולם הביקורתי, המחרים שלא בצדק, הלא-צודק, כדי שלא תהיה ביקורת נגד הממשלה שתשאל אותו: מה אתה עושה כדי למנוע את זה? ולכן, מה שאנחנו רואים כאן זה המעשה הפחדני מכול, להפנות את זה פנימה. ואני לא יכולה שלא להיזכר בימים האלה בנתניהו של ה"הם מ-פ-ח-ד-י-ם" ובנתניהו הלוחש "הם לא יהודים". והיום הלחישה הזאת: הם לא ציונים, הם לא פטריוטים, הם פוגעים במדינה. הלחישה הזאת, גם כשהוא יצביע נגד, הלחישה הזאת, הדיה נשמעים מקצה הארץ ועד קצה, ואנחנו נילחם בה.

הרוב הציוני, הפטריוטי, שלא מוכן שהבחירה שמציגה לנו הממשלה הזאת תהיה בין הרב ליאור, שלא מקבל את בתי-המשפט, ובין מרצים פוסט-ציונים. יש כאן מרכז ציוני שיילחם על הקיום שלו נגד הממשלה הזאת. חבר הכנסת דני דנון, פעם ראשונה. חבר הכנסת רוברט אילטוב. סליחה, פעם שנייה כבר. חבר הכנסת דני דנון, פעם שנייה.

אבל אחרי שדיברתי על הסיבה, הרי אני רוצה גם לדבר על התוצאה. וההתנהלות של ממשלת נתניהו פוגעת קודם כול בביטחון ישראל. הרי היא מלבה את הגל נגד ישראל. נתניהו רוצה לומר שבעצם זה לא משנה מה אנחנו עושים, הגל הזה נגד ישראל זה בגלל מה שאנחנו. הגויים נגד היהודים, ערבים נגד ישראל.

חברת הכנסת ציפי חוטובלי.

שקורה כאן היום יהיה הדלק בידי אלה שבאמת לא מקבלים את קיומה של מדינת ישראל, בידי אותם קיצונים באזור, שבאופן מהותי לא יכולים עם חיינו כאן, וזה ישמש הדלק שלהם והמזון שיזין את אותו גל של דה-לגיטימציה נגד ישראל. והאצבעות שיורמו כאן בעד הצעות החוק האלה יהיו האצבעות שיורמו אחר כך נגד מדינת ישראל בכל מקום אחר בעולם, באו"ם ובכל מקום אחר. וכשאני שומעת את מנהיגי העולם הזה מבקשים: תעזרו לנו לעזור לכם, והממשלה הזאת, לא רק שלא נותנת להם כלים אלא מספקת את אותם כלים לכל אותם אויבי ישראל, לכל אלה שלא מכירים בלגיטימיות, ויש לגיטימיות לכל חייל צה"ל להילחם בטרור. אל תאמינו למי שינסה לשכנע אתכם שלא ניתן להילחם בגל והכול זה איזו תוצאה, שמי שאשם זה אותם אזרחי ישראל מבפנים. זאת האחריות של ממשלת ישראל. מדינת ישראל חזקה מספיק כדי להתמודד עם האיומים האלה, לו היתה בראשה ממשלה חזקה מספיק ויודעת וחכמה, ויודעת איך להתנהל, לא רק מול העולם, אלא איך לגייס את העולם לאינטרסים של מדינת ישראל. לכן קדימה תמשיך לייצג את הרוב,

הפטריוטי, המשרת בצבא, משלם המסים, הבית"רים שקראו את התורה שמדברת, גם ההדר וגם הכבוד, ועל הזכות לחיות פה חופשי במדינה הזאת.

הרוב, שלא יהיה מוכן לקבל את הבחירה הזאת, של הקצוות, שהממשלה הרעה הזאת מנסה להוביל את מדינת ישראל אליהם, ופוגעת תוך כדי כך במדינת ישראל.

ליושבת-ראש האופוזיציה. הדובר הבא, חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה, ולאחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ.

פוחד אך ורק כי אתה יודע שאתה מיעוט. בגלל זה אתם מנסים לחוקק. הרוב בחר בכם לאופוזיציה. אתם פוחדים, אתם יודעים ובגלל זה אתם מנסים לחוקק את זה. תודה רבה. עד עכשיו אפשרתי, עכשיו חבר הכנסת אילן גילאון יאמר את דבריו בפרק הזמן שנועד לכך,

בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני וגברתי השרה, חברי חברי הכנסת, "אלוהים, לשלטון בחרתנו" זוהי איננה רק רוח רעה, זוהי רוח זרה, גברתי, שמנשבת בתוככי הבית הזה, משכנה של הדמוקרטיה, אבל במדינה בכלל. אלמלא באתי מן המקום הזה,

אולי הרוח הזרה הזאת לא היתה מוכרת לי, אבל היא רוח זרה שמגיעה ממקום שבו הקימו טריבונלים עממיים, של טריבונות בדמוקרטיות עממיות, ושם אנשים נשפטו על עמדותיהם ועל דעותיהם הפוליטיות. אני חשבתי לתומי שהספיק הזמן הזה כדי להימלך, כדי שקצת שום שכל יבוא אל האנשים.

הגלים האלה של החקיקה, ביחד, אחד שאוסר להתאבל, שני שאוסר להחרים והשלישי שרוצה לחקור את מקורות המימון, ומי מימן אותך, ומי נתן לך, ומה עשה לך, ואם הכול ארזת לבד, אותה דיזנטריה פטריוטית, זאת שמתקיימת, העננה השחורה הזאת, אם במאמר מוסגר נאמר שהפטריוטיזם הוא מפלטו של כל מנוול, אז דיזנטריה פטריוטית היא מפלטם של הרבה מנוולים, גברתי. יש תחרות על הנורמות הרעות האלה, מי יהיה יותר ז'דאנוב, מי יהיה יותר מקארתי, מי יהיה ימני, מי יהרוס יותר מהר את הדמוקרטיה שמחשבת להישבר, מי יהיה האדם הזה. מיהם מקורות המימון.

יש גם דרך אחרת למימון. אני מקבל מכתב: אנו שמחים להציג את טופס הוראת הקבע של התנועה. לראשונה הנפקנו טופס שבו תוכל לתרום באופן קבוע ומסודר לתנועה. סבבה, אני אוהב לתרום לתנועה שלי. הנחיות למילוי הוראת הקבע: יש להקפיד על מילוי פרטי החשבון לחיוב: מספר חשבון, מספר סניף,

בעל חשבון יחתום במקום המבוקש, מה שנקרא סבבה, עד פה הכול בסדר. והנה אני חותם. וחשוב מאוד, שימי לב: אין צורך להחתים את הבנק על ההוראה, אנחנו עושים את זה במקומך. אחלה תנועה יש לי. עד פה הכול בסדר, נכון. אני גם מקבל טופס: וזו הוראה לחשבון. עד כאן הכול בסדר, למעט דבר אחד, שהתרומה היא לפקודת שלטון בית"ר, חבר הכנסת דני דנון, יושב-ראש הליכוד העולמי. שם העמותה, מה אתה רוצה? וגם כאן הכול בסדר, גם כאן אין שום בעיה, אלמלא קיבלתי את זה גם עם טופס, ובטופס כתוב: בית"ר, מחזירים את הציונות לאופנה. גם כאן אפילו הכול בסדר.

אני הרי אוהד בית"ר ידוע, כולם מכירים אותי. אבל מה בא צמוד לדבר הזה? צמודה הזמנה: מתכבדת להזמינך לטקס אזכרה ממלכתי לזאב ז'בוטינסקי, שאני מוקיר ומכבד, מכבד את זכרו יחד עם אנשים חשובים, כמו נשיא המדינה שמעון פרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין. ואני מקבל את הדבר הזה, חבר הכנסת דני דנון, יושב-ראש בית"ר העולמי, במעטפה של ממשלת ישראל, של משרד ראש הממשלה, האגף להסברה. ארגוני הימין לא צריכים ועדות חקירה, אתם יודעים למה? כי ברור איך אתם מממנים את ההוצאות שלכם: על חשבון הציבור. אז על מה אתם מדברים, חברות וחברים? מעניין שדני דנון, יושב-ראש בית"ר העולמי, שיש דרך לממן אותו בצורה כזאת, על חשבון הציבור, לשלוח תרומות במעטפות כאלה. אז מה אמרו לי? אמרו לי: יכול להיות שעשו עליך סיבוב. יכול להיות, אני לא יודע למה. ואני מחבר את זה להודעה שקיבלתי לפני שבוע במשיבון שלי, ומישהו נתן לי תזכורת: לחברי הליכוד, שימו לב, בשעה כזאת וכזאת החוק נגד החרם, נא להתייצב למליאה. מאוד שמחתי, כי כמעט שכחתי להופיע ובאמת באתי. אבל זה לא משנה: הציוד הוא אותו ציוד, המשרד הוא אותו משרד, וכאשר ביררנו במשרד ראש הממשלה מה קרה, אז אמרו לנו ככה: אמרו לנו שהמעטפות למעשה נשלחו סגורות לבית"ר,

רק שבבית"ר פתחו והכניסו משהו והמעטפה היתה קצת שמנה מדי בחזרה,

את טופס התרומה ואת ההזמנה לטקס האזכרה.

חברים וחברות,

שרוצים טריבונלים וועדות חקירה, טלו קורה גדולה מבין עיניכם, כי לא מחזירים את הציונות לאופנה, אתם מחזירים את השחיתות לאופנה. אז לפני שאתם חוקרים אחרים תחקרו טוב-טוב, טוב-טוב, טוב-טוב את עצמכם.

תודה רבה, חבר הכנסת גילאון.

האמת היא שלא מילאתי, כי תרמתי במשרד. אני מודה לך, חבר הכנסת גילאון.

חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ולאחריו, חברת הכנסת זהבה גלאון.

אדוני, חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, עד לבחירתי לכנסת, במשך שנים רבות הייתי חבר הנהלת האגודה לזכויות האזרח, ואם יש דבר שאני גאה בו בחיי, זו חברותי בהנהלת האגודה לזכויות האזרח. ואני אומר לחברת הכנסת פאינה קירשנבאום: תזמני אותי לחקירה ואני אספר לך על הארגונים האלה. שלי נעלייך מעל רגלייך כשאת מדברת על הארגונים האלה.

שום דבר ממה שעשית ומה שתעשי לא ישווה לעבודת הקודש של הארגונים האלה. חבורת חוצפנים, חבורת עזי מצח וגסי רוח, איך אתם מכפישים את הארגונים האלה, שמצילים את כבודה של ישראל? ארגונים שמדברים על שוויון בארץ הזאת, על זכויות שוות, על עוני, על מצוקה, על רווחה.

במקום לדבר על בעיות של דיור, במקום לדבר על בעיות של חינוך, במקום לדבר על בריאות, אתם מסיתים, מפלגים, שוטפים פה את המוח. ברוסיה, אתם מרוסיה, אז אספר לכם סיפור שאתם מכירים. הוא לא, הוא לא. אבל יולי אדלשטיין הוא מרוסיה, והוא מכיר. כל פעם ששלטון רוסי, שלטון הצאר, היה בצרות, היה מוצא את היהודים, והיה אומר: הכו ביהודים והצילו את רוסיה, הכו ביהודים והצילו את רוסיה. וזה מה שאתם עושים. אתם מסיתים נגד הארגונים, שהם ארגונים לזכויות האדם והאזרח, בשביל להסתיר את המחדלים שלכם, בשביל לקדם את הפוליטיקה הנלוזה והגסה שלכם. בושו לכם, בושו לכם, למה הארגונים האלה לא פצו פה,

אומר על שורה של ארגונים כמו "יש דין", כמו "רופאים לזכויות אדם", כמו "שוברים שתיקה", שהם סייעני טרור,

הוא עושה את הדה-לגיטימציה הקשה ביותר של ישראל בעולם. הוא משחיר את פנינו, את פנינו כולנו, כי גם אני חלק מהמדינה הזאת. אתם, תדעו לכם, אתם עושים מעשה שאין לו כפרה. אתם גורמים לכך שיסתכלו על המדינה שלנו כעל מדינה שאיננה דמוקרטית. כשאתם עושים חקירה כזאת, שמתאימה למשטרים אפלים, אתם גורמים לכך שבעולם יתייחסו אלינו כאל משטר אפל, ועל זה לא תהיה לכם כפרה. שום דבר לא יעזור לכם, כשאת מביאה את הדבר המביש הזה הנה. ואמרת, את אמרת: אני כבר ניצחתי, נתנו לי כאן את רשות הדיבור. את מנצלת את הפרלמנטריזם, את הדמוקרטיה הישראלית, בשביל להביא דבר שמתאים למשטר טוטליטרי.

תתביישי לך, תתביישי. אבל הרי אין די, אין די בזה. הרי אתם לא תפסיקו, הרי זה בא מאיזה מקום, מאיזה חור בנפש, שכל הזמן אתם צריכים להגיד: תכבדו אותי, תשמרו על גאוותי. כשאנשים פועלים ממקום כזה, הרי אף פעם אין להם די, אף פעם. הם לא יפסיקו ואת לא תפסיקי, ושבוע אחר שבוע אתם תביאו את היוזמות האלה ותגררו את כולנו בבוץ. אתם מפלגה שמשחירה את פנינו בעולם. ותשאלי את עמיתך, סגן שר החוץ דני אילון, שיושב לצדך. כשמציגים היום את ישראל בפורומים בין-לאומיים, כשנציגי ישראל באים, מה הם אומרים? הם אומרים: אנחנו מדינה דמוקרטית, יש אצלנו שיח חופשי. אתם מחבלים בזה וגורמים לכולנו נזק קשה, מעבר לעניין המוסרי. מי שיש לו כבוד ומתנהל בצורה מכובדת, לא צריך חוקים שישמרו על כבודו. מי שיש לו גאווה וגאווה לאומית, לא צריך חוקים שישמרו על גאוותו הלאומית. אבל אתם מתנהלים בצורה הכי לא מכובדת, ולכן אתם צריכים את כל החוקים האלה וגוררים את כולנו לביזיון הזה. הגזענות וההסתה לא יעברו. ואמרו אנשים בדורות קודמים, כולל רבים מבני היישוב שהלכו ונלחמו בגלים עכורים, אמרו "הם לא יעברו", ואמרו את זה גם בספרדית, "No Passaran", ואנחנו אומרים לכם: אתם לא תעברו, אתם והגזענות וההסתה שלכם. אתם לא תשטפו פה את המוח, אתם לא תסיתו חלקים של עם האחד נגד השני. אנחנו כולנו אזרחים שווי זכויות. לא תגררו פה שום אזרח לחקירה בכנסת ולא תהפכו את הכנסת הזאת לבית-חקירות. מי שיש לו בעיה עם ארגון כלשהו, עם אדם כלשהו, מוזמן ללכת למשטרה.

הגברת קירשנבאום, לא תהיי לי כאן חוקרת ראשית. זה היה במקומות אחרים, בארצות אחרות, במשטרים אחרים, לא במדינת ישראל שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית. אבל המהלכים האלה, חברי חברי הכנסת, אינם מהלכים תמימים, ואינם רק מה שנקרא ניסיונות לגנוב כותרות. לא במדינת ישראל. אל תוסיפי חטא על פשע.

תעשי לי טובה, אל תוסיפי. מספיק דיברת. מספיק הבאתם את הביזיון הזה הנה. את לא צריכה להוסיף עוד רפש. אבל, חבר הכנסת, למה אתה מפחד? מה אני מפחד? ממך אני מפחד?

מי את בכלל שאני אפחד ממך? ממך אני אפחד? תתביישי לך.

חברת הכנסת ציפי חוטובלי, את גם עומדת, את גם

עכשיו תקשיבי לי טוב. כל חבר כנסת צריך להצטרף לאגודה לזכויות האזרח, כי האגודה הזאת עושה בעצם את מה שהממשלה היתה צריכה לעשות. האגודה לזכויות האזרח דואגת לזכויות האזרח, מה שהממשלה היתה צריכה לעשות, מה שהיועץ המשפטי לממשלה היה צריך לעשות. אבל הממשלה, כפי שהתפרקה מאחריות לדיור, לבריאות ולרווחה, התפרקה גם מאחריותה לדמוקרטיה ולזכויות האזרח. ואמר, שמעתי אותו לפני שבוע, השופט בדימוס יצחק זמיר, שהיה היועץ המשפטי לממשלה,

כיועץ המשפטי לממשלה, ראה באגודה לזכויות האזרח שותף שלו, שותף שלו בהגנה על זכויותינו, אנחנו האזרחים. ואני אומר לכם כחבר גאה באגודה לזכויות האזרח: שלו נעליכם מעל רגליכם כשאתם בכלל משמיעים את המלים האלה, האגודה לזכויות האזרח, כי אתם לוקחים את זכויות האזרח לבוץ. אבל זה לא יעזור לכם, אתם לא תעברו, אנחנו נעצור אתכם כאן ונעצור אתכם מדי שבוע, עד שהתופעה הזאת שאתם מייצגים תעבור מן העולם.

תודה רבה, חבר הכנסת הורוביץ. תפסיק להיות גאה, תהיה בן-אדם יותר טוב. חבר הכנסת נסים זאב, הגעת וכבר כולם מרגישים. איך הוא מדבר אליו? הוא יכול להתלונן עליו בוועדת האתיקה. יש ועדת האתיקה. תעלה ותבוא חברת הכנסת זהבה גלאון, ואחריה, מוחמד ברכה, ואחריו, חנא סוייד. כבוד השר מתן וילנאי. כבוד השר מתן וילנאי. חכי דקה עד שיהיה שקט באולם בבקשה. גברתי היושבת-ראש, הימין בכנסת הזאת

להניף גרזן על הדמוקרטיה הישראלית.

מאה אחוז, רוני בר-און. גרזן על הדמוקרטיה הישראלית. הם מופרעים,

שזה שנים מרעיל את השיח הציבורי, בכלל לא ברור כמה זמן תוכל הדמוקרטיה הישראלית לשרוד את ההרס הזה ששר החוץ מזרים לעורקיה. שר החוץ כינה לפני ימים מספר את ארגוני זכויות האדם "סייעני טרור".

חברי חברי הכנסת, מדובר בארגונים שאנחנו משוויצים בהם בחוץ-לארץ ורודפים אותם בארץ. האגודה לזכויות האזרח, "בצלם", "שוברים שתיקה", "יש דין", "רופאים לזכויות אדם", "גישה", הוועד הציבורי נגד עינויים, אני גאה בזה שיש לנו ארגונים כאלה.

באתר של משרד החוץ, חבר הכנסת אדרי, משתבחים בכך שבמדינת ישראל יש חברה אזרחית שוקקת עם ארגונים ביקורתיים ופעילים, ובמדינת ישראל, בכנסת ישראל, רודפים אותם. איזו צביעות. לכל הפחות תפסיקו להיות צבועים. תסירו את המסכות. אל תתגאו בחוץ-לארץ שיש לנו ארגונים ותרדפו אותם בארץ. לשקר שלכם, אין לא רגליים ולא מסכה, וכל העולם רואה וכל העולם בז לצעדים שלכם. תראו את הביקורת הבין-לאומית סביב חוק החרם האווילי שעבר כאן בשבוע שעבר. "סייעני טרור", חברי חברי הכנסת? אני מכירה רק סייען טרור אחד, הכיבוש וההתנחלויות הם המוטיבציה לטרור, הם סייעני הטרור, לא הארגונים שמישהו כאן מעז עכשיו לסתום להם את הפה ולרדוף אותם ולהשתיק אותם. חברי חברי הכנסת, אף ארגון שמאל לא פגע בלגיטימיות של מדינת ישראל כמו שפגע בה הכיבוש המתמשך על מיליוני אנשים, 44 שנים, ומסע הרדיפה נגד ארגוני זכויות האדם. תקשיבו לקולות בחוץ-לארץ, תקשיבו לקולות הארגונים היהודיים סביב הגלובוס, איך הם מתביישים במה שמדינת ישראל עושה פה. גם אנחנו מתביישים בממשלה הזאת. אני אומרת לכם, חברי חברי הכנסת, אני גאה להזדהות עם הארגונים, ארגוני החברה האזרחית, ארגוני זכויות האדם. ומי שמבקש להקים כאן ועדת חקירה, בעצם מבקש להקים בית-דין שדה פוליטי. הרי הוועדה הזאת תעשה מחקר, אמרה חברת הכנסת קירשנבאום.

זו הוועדה לסחר בנשים, לתאונות דרכים, לבעיית המים? הרי הוועדה לא אמורה לברר עובדות, היא באה עם המסקנות כבר מראש. במקום שהכנסת הזאת תתמודד עם הטיעונים שמעלים ארגוני זכויות האדם שפועלים בשטחים הכבושים, אז הכנסת הזאת בוחרת לעסוק בפרוצדורות, ברכישה מאורגנת של אדמות ובמקורות מימון. הרי אין מה לחקור, הכול תירוץ ושיסוי פוליטי והסתה פוליטית.

הימין, אני לא יודעת, רוני בר-און, איך כינית אותו קודם, הימין בכנסת הזאת, הימין הקיצוני המוטרף, רואה בכל ביקורת ישר איום ופגיעה בביטחון המדינה, וישר בכל דבר מאשימים את השמאל.

זה לא יהפוך את הכיבוש ללגיטימי, זה רק יהפוך את מדינת ישראל למצורעת יותר.

כשהממשלה, בטיפשותה הרבה, מסרבת לשתף פעולה בבדיקה שקיבלה מנדט ממועצת הביטחון של האו"ם, כשהצבא מתעקש לחקור את עצמו, זו החובה של ארגוני זכויות האדם לעשות monitoring, לאסוף עדויות ולבדוק אם הרשויות פעלו בהתאם לחוק, בהתאם למוסר, וזו החובה שלהם להפיץ את המידע. מי משלם על הבדיקות האלה? זו החובה של ארגונים שמחויבים לזכויות האדם,

שפועלים בשמנו ומטעמנו, מטעמם של השפויים בחברה האזרחית הישראלית, מי שם אותך בין השפויים? לפרסם את המידע. במקום שהכנסת הזו תתעסק באותם ממצאים מדאיגים וחמורים של תחקירי הארגונים, מה שעושים כאן חברי הכנסת, הם מסיתים נגדם, הם מניפים גרזן על הדמוקרטיה הישראלית. אז שימו לב מה היה כאן בשבוע שעבר, חוק החרם, לפני כמה שבועות, ועדות קבלה, ועכשיו ועדת החקירה הזאת. הרי אתם יודעים,

הרי אין לכם סמכות לכפות על ארגונים אזרחיים להגיע לכאן. הם גם לא מתכוונים להגיע ולא מתכוונים לשתף אתכם פעולה, ותראו למה שאתם גורמים,

אין לכם סמכות כזאת, ואתם לא יכולים בוודאי לכפות פעילות קונקרטית, בטח לא על מישהו שהוא לא חלק מהרשות המבצעת. מה הפחד הגדול? מה הפחד?

מקורות המימון של העמותות גלויים במשרדי רשם העמותות. אפשר ללחוץ בנקישה אחת על כפתור המחשב ולדעת. וזאת בניגוד לארגונים של הימין ולעמותות של הימין, שמקבלות כספים מכל מיני מוסקוביצים ותורמים למיניהם, וכל מיני עמותות אלע"ד, שמשתלטים. וקודם חברי אילן גילאון סיפר איך הממשלה בעצם מממנת את הפעילות של הימין הקיצוני, איך רוכשים בתים במזרח-ירושלים, איך עושים הכול, איך כובשים שטחים נוספים, איך מפשירים אדמות מדינה, הכול בחסות משרדי הממשלה. בשביל זה

לא נבחרתם בשביל זה. נבחרתם כדי לשלוט, לא כדי להשתמש בעריצות הרוב שלכם כאן כדי לכפות ועדות חקירה על ארגונים אזרחיים שעושים את עבודתם נאמנה. לגרש יהודים זה לא עריצות הרוב? אתם מתבלבלים.

אתם מתבלבלים. אתם לא מבינים שכנסת בדמוקרטיה מתוקנת צריכה להגן על זכויות האדם, צריכה לבצר את הצביון הדמוקרטי של המדינה. הכול אצלכם זה עניין של קוניונקטורה פוליטית, הכול משועבד למטרות פוליטיות. אין לכם תפיסה אחת סדורה מובנית של מה זה מחויבות להגנה על זכויות האדם. שימו לב מה קרה במדינות ערב. כל העולם הריע לחברה האזרחית בעולם הערבי, ובמדינת ישראל מבקשים להקים בית-דין שדה פוליטי נגד ארגוני החברה האזרחית? חברי חברי הכנסת, ראש הממשלה איננו נמצא כאן. השר וילנאי, שמייצג את הממשלה, אין לי טענה לחבר הכנסת דנון ולא לחברת הכנסת קירשנבאום, ואפילו אני לא יודעת אם לשר החוץ ליברמן. יש לי טענה אחת בלבד, והיא לראש הממשלה. ואם ראש הממשלה לא ישים עכשיו סוף למסע ההסתה המשתלח נגד השמאל, אני אומרת לכם, חברי חברי הכנסת, אני מזהירה ולא בראשונה, זה עלול להיגמר בדם, וזה כבר קרה בישראל כשהשוליים בימין חשו שיש להם גיבוי מהמרכז בכנסת. ובמקום להגן על החברה הישראלית כולה, ראש הממשלה מרשה להשתלח בארגוני זכויות האדם. זה שהוא אמר שהוא יבוא להצביע נגד, אבל הוא לא הטיל משמעת קואליציונית ואפשר חופש הצבעה. הדבר הזה לא מספק, חברי חברי הכנסת. אם ההצבעה היום תעבור, על ועדות החקירה, ראש הממשלה צריך יהיה להביא בחשבון שהוא אחראי גם על שלומם של אזרחים שלא הצביעו לו.

תודה רבה, חברת הכנסת גלאון. הדובר הבא, חבר הכנסת מוחמד ברכה, ולאחריו, חבר הכנסת חנא סוייד. בבקשה. לרשותך, אדוני, חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, שלשום חגגה האנושות את יום הולדתו ה-93 של נלסון מנדלה, הלוחם הגדול ביותר בן דורנו נגד גזענות ונגד אפרטהייד. המחזות האלה של גזענות נעלמים מן העולם, והמחוזות האלה, הנגועים בגזענות, הולכים ומצטמקים בעולם. ראו מה שקורה מסביב, בעולם הערבי. ודווקא במקום הזה מתעקשים לבוא ולשחזר את המושגים האפלים ביותר שהעולם כבר עבר. האם נכון לומר, רבותי חברי הכנסת, שדווקא באזור שלנו העולם הערבי חוזר למרכז הציוויליזציה, ומדינת ישראל יוצאת ממנו, בזכות אותם פוליטיקאים הזויים, שמתייחסים להיותם נבחרי ציבור כאילו שזו תקלה? כאילו הם הובאו לכאן מאיזה מקום, והפכו להיות חברי כנסת, וכל משאת נפשם להיות אנשי בולשת, אנשי משטרה חשאית. כל דנון רוצה להיות קוז'אק, וכל פניה רוצה להיות קולומבו. אני רוצה לחקור, זה ברור. אתה לא מוכשר, לא רשאי, והתפקיד שלך הוא לא לחקור. אין לך שום סמכות, לא משטרית ולא מוסרית, לחקור אזרחים. יש מנגנונים של השלטון שמוסמכים לעשות את זה. זה לא לשביעות רצוני לרוב, אבל יש מוסדות בשביל זה, וזה לא אתה וזה לא חבר מרעיך.

לכן, רבותי חברי הכנסת, כאן הולכת ומשתרשת תופעה מאוד מאוד מסוכנת,

חיסול היריב הפוליטי באמצעות הרוב הדמוקרטי כביכול. בתשובה על אחת מקריאות הביניים אמר מישהו כאן, מהספסלים האלה, שהם נבחרו לשלוט. נבחרתם לשלוט ולא נבחרתם לשדוד, נבחרתם לשלוט ולא נבחרתם להיות כיתת צלפים נגד היריבים הפוליטיים שלכם. אני רוצה לשער מול עיני ולתאר לעצמי שהימין המטורף היה מצליח לקעקע את כל ארגוני זכויות האדם ולהעלים אותם מהמפה. איזו תמונה היתה נשארת, שלך ושלך ושלו? זו התמונה שאתם רוצים להפיץ בעולם למדינה הזו, למדינה שאתם שמים אותה על ראש שמחתכם? המדינה היהודית והדמוקרטית בשעה של רוחב לב, אבל היא רק מדינה יהודית גזענית בשעת האמת. זו האמת שלכם. זו האמת שלכם. אני באמת לא חושב שהבעיה היא דנון ולא חושב שהבעיה היא ליברמן. הבעיה היא האיש שיושב בראש השולחן. זה לא דנון, זה נתניהו. ואם הוא תמך בכל הטינופות הגזעניות שאושרו כאן והפכו לחוקים, שלא יבוא לכאן ויגיד כאילו שיש לו קווים אדומים. את הקו האדום נתניהו עבר מזמן, וממשלתו והקואליציה שלו עברו מזמן. הממשלה של ביבי בניטו נתניהו כבר עברה את הגבולות כולם מזמן. אני אומר לכם, יכול להיות שמי שאתם חושבים היום שזה המיעוט, אבל היו הרבה אנשים, מיעוט מול רוב הרבה יותר דורס מכם, מול רוב שגם השתמש בחיסולים פוליטיים כדי לחסל את מתנגדיו. אני לא מוציא מכלל אפשרות שעוד תגיעו אפילו ליום הזה. עצם החקירה נגד ארגוני זכויות האדם והחברה האזרחית זה לא רק כביכול להביא אותם לאיזה חדר בכנסת, זה פשוט הכרזה מעל כל במה על התרת דמם של האנשים הלוחמים למען זכויות אדם ולמען דמוקרטיה. וזה לא רק האנשים שהם מחוץ לבית הזה, זה גם יגיע, ואנחנו שמענו את הקולות גם כאן של האנשים שמטילים דופי בכל מי שמתנגד לדעתם. מי שצריך להיחקר הם לא אלה שמגלים את הפשע. מי שצריך להיחקר זה לא הראי, אלא מה שמשתקף בתוך הראי, לא מי שמגלה את הפשעים, אלא מי שמבצע את הפשעים, מי שצריך להיחקר, אלה שגלגלו צמיגים בוערים למטעים של פלסטינים אתמול, אלה שעוקרים זיתים, אלה ששודדים קרקעות, אלה שמנסים למרר את חייו של עם שלם יום ולילה ולשלול ממנו את זכויותיו הבסיסיות של חיים נורמליים ועצמאות. אלה שצריכים להיחקר ואפילו הם אלה שצריכים להיות מאחורי סורג ובריח, ודווקא אלה שמגלים את האמת ונלחמים למען הדמוקרטיה, צריך שיהיו על ראש שמחתם של כל אזרחי המדינה. תודה רבה, חבר הכנסת ברכה. הדובר הבא, חבר הכנסת סוייד, ואחריו, חבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני, לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים וחברי הכנסת, אנחנו, אין ספק, בפני המשך מתקפת החקיקה האנטי-דמוקרטית, כאשר החקיקה הזאת סימנה לה בתקופה האחרונה דווקא את העניין של חופש הביטוי, שנחשב כקודש הקודשים של חברה דמוקרטית. ברגע שאתה לא מאפשר לאנשים לבטא את עצמם ולבטא את הדעות הפוליטיות שלהם באופן חופשי, או שאתה מפחיד אותם, שמא יבטאו את עצמם בצורה חופשית, אתה פוגע בלב-לבה של הדמוקרטיה. אנחנו בפני הוורסיה הישראלית של השיטות החשוכות של הסנטור מקארתי. אני רוצה לציין כאן, שכשהתחיל הטרנד בארצות-הברית בשנת 1937, להקים ועדות, לחקור אנשים על ההתבטאויות ועל הדעות הפוליטיות שלהם, קומוניסטים ומיעוטים, גם דיברו על כך, ואני מדבר אל סגן שר החוץ, גם דיברו על כך שהוועדות האלה יחקרו את ה"קו-קלוקס-קלאן", את הארגונים הימניים ביותר, בשביל לכסות את עצמם, שכאילו זה כולל את כולם. בסופו של דבר, כמובן, ירדו מה"קלאן" והתבייתו על המפלגה הקומוניסטית ועל המיעוטים. השיטות של הסנטור מקארתי כוללות לחקור אקדמאים, מורי תיכון, תקשורת, שוטרים, שופטים, סטודנטים, אנשי רוח, סופרים, ואנחנו באמת עומדים בתור. זה מה שקורה כאן. הארגונים ההזויים, "אם תרצו" ואם לא תרצו, וחברי כנסת כאלה ואחרים, כל פעם מביאים לנו פטנט חדש, לחקור את זה ולחקור את זה. יש כאן המצאת סכנות, יש כאן פרנויה. רבותי חברי הכנסת, אני רוצה לומר לכם את התרשמותי מהסמל של הדמוקרטיה הישראלית. הסמל של הדמוקרטיה הישראלית, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, הוא כבר מגלם את הדמוקרטיה בישראל.

חבר הכנסת דודו רותם, שכל יום, כל ישיבה של ועדת חוקה, חוק ומשפט הוא לא חוסך את שבט הביקורת והציניות מבית-המשפט העליון, משופטי בית-המשפט העליון, מנשיאת בית-המשפט העליון. מה זה? איזה כנסת זו? איזה ועדת חוקה, חוק ומשפט? על מה מתפארים בדמוקרטיה עוד במדינת ישראל? זה דמוקרטיה זה? דמוקרטיה של כיבוש, של נישול, של סתימת פיות. איזה דמוקרטיה? ואני רוצה לדבר על העמדה של ראש הממשלה ועל העמדה של אנשים שמחשיבים את עצמם אנשים דמוקרטיים, כאילו שאפשר לחבר בין דמוקרטיה לבין כיבוש. יש אנשים שחושבים שהם דמוקרטים ליברליים, הם מצד אחד יכולים לתמוך בכיבוש ובימין הקיצוני, ומצד שני, כשיש נושאים דמוקרטיים, הם אומרים: לא, אנחנו דמוקרטים. אין דבר כזה. האווירה שנוצרה בהנהגת ראש הממשלה ועוד אנשים ימניים אחרים בעצם מאפשרת לדני דנון ולקירשנבאום ולכל הקיצוניים הימניים לעשות מה שהם רוצים, ולהעלות כאן הצעות הזויות. גם אם ראש הממשלה יגיד שהוא נגד זה, את ההשראה שהוא מעביר לתומכים שלו ולאנשים שיושבים בספסלים האחרונים של המפלגה שלו, השדר הוא ברור ביותר: תעשו מה שאתם רוצים, יכול להיות שאני אצא ואגיד משהו כזה ואחר, או כאילו משהו מנוגד למה שאתם מעלים, אבל המסר האמיתי זה: תשתלחו, תעשו מה שאתם רוצים. לכן אני חושב שהוועדות שאנחנו עומדים בפניהן הן ועדות ארסיות,

עם זיהום ציבורי. לא יכול להיות, הם ממש ממציאים סכנות. כי אילו היתה באמת סכנה, שיש רכישת קרקעות למדינות זרות, כל אחד היה יודע את זה. מה זה, זה יכול להיות סוד? לזה התכוונתי, שממציאים סכנות כדי להפחיד את האזרחים, כדי ליצור אווירת "עליהום" נגד האוכלוסייה הערבית, נגד השמאל, נגד אנשים שבויים, שרק מתנגדים לכיבוש, ולא רוצים את המחזה שראינו היום, שמתחילים עכשיו לבחור חוק-חוק, ולהגיד: זה רוצים להחיל על ההתנחלויות, זה רוצים להחיל על השטחים הכבושים, כאילו רוצים לעשות את החלת החוק הישראלי לאט-לאט, מדרגה-מדרגה, רגע-רגע, חוק-חוק, שבסופו של דבר נסיים עם כיבוש טוטלי ועם החלה של החוקים הישראליים על כל השטחים הכבושים. אני חושב שהוועדות האלה הן ועדות מסוכנות, ועדות אנטי-דמוקרטיות, וצריך כל אדם שאכפת לו בסופו של דבר לשמור על הדמוקרטיה, להתנגד לוועדות ולהקמת הוועדות האלה. אתה זוכר, זה כבר לא, אני זוכר שאני צריך לסיים, אז אני מסיים בכך שאני מדגיש את החשיבות, להכשיל את הוועדות האלה. אני מודה לך, חבר הכנסת חנא סוייד. יעלה ויבוא חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת איתן כבל. השר יצא לשנייה אחת. אני מניחה, השר לא יצא, הוא פה במליאה. לא צריך כל פעם ששר קם ממקומו. אני מודה לערנותו של אדוני. בבקשה, לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, עמיתי חברי הכנסת, נחשול עכור וחום שוטף את ישראל. מה אין לנו כאן? חוקי ועדות קבלה וחרם ופגיעה באזרחות והשתקה ורדיפה ואיומים על בית-המשפט העליון, תחרות פרועה בין הקיצוניים מאוד לבין הקיצוניים עוד יותר. אפלה הולכת ויורדת על החברה הישראלית. וכמה חשוב, עמיתי חברי הכנסת, בימים האלה, כאשר החושך הולך ומתגבר, הולך ויורד, כמה חשוב בימים האלה, דווקא בימים האלה, כמה חשוב כל אור, כל אור קטן, וארגוני זכויות האדם בישראל הם האור הזה. כאשר המדינה מפקירה את הבריאות, מתנדבי "רופאים לזכויות אדם" נמצאים במרפאות, בשכונות של דרום תל-אביב, בפריפריה, בשטחים הכבושים, בכפרים לא-מוכרים. מישהו מכם ראה את הדברים האלה פעם? מישהו מכם שמע את הקולות האלה פעם? האגודה לזכויות האזרח, דיבר עליה חבר הכנסת ניצן הורוביץ, פעילי "יש דין", אנשי המצפון ב"שוברים שתיקה", אחי ואחיותי גיבורי התהילה, היום כוונת המחסלים של אויבי הדמוקרטיה מכוונת אליכם. אבל היא לא רק מכוונת אליכם, כי חקירה פוליטית בפרלמנט היא מנגנון חיסול עצמי של כל דמוקרטיה. הדמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב אלא קודם כול זכויות המיעוט. וכאשר הרוב דורס את המיעוט, הדמוקרטיה של כולם נדרסת ונעלמת. עמיתי חברי הכנסת, שימו לב מה קרה לנו כאן: מה שהתחיל בערבים נמשך עכשיו ביהודים שחושבים אחרת, מה שהתחיל בשמאל הגיע למרכז והגיע לפסגת החברה הישראלית, לבית-המשפט העליון. כשעלה החוק הזה לראשונה בכנסת הזכרתי בנאום שלי כאן את הסנטור מקארתי, אבל האמת היא שמערכת כזאת של חקירה פוליטית הומצאה הרבה קודם. היא הומצאה בפעם הראשונה במאה ה-15 בספרד, וכולנו, אני מקווה, למדנו בבתי-הספר איך היא נקראה. היא נקראה אינקוויזיציה והיא היתה מערכת יעילה מאוד של חקירה פוליטית ושל הוצאת הודאות פוליטיות מאנשים שלא אהבו את האמת השולטת באותה חברה.

יהודים היו קורבנות מובהקים של האינקוויזיציה הזאת. זה תעלול היסטורי אכזרי שדווקא בארץ הזאת מנסים להמציא לנו מחדש מנגנוני אינקוויזיציה. חייבים, עמיתי חברי הכנסת, לומר שכן, בתחילת הדרך היינו מעטים מדי בהתנגדות למהלך המסוכן, הפרוע, החמור, האיום הזה, של ועדות החקירה הפוליטיות הפסולות בכנסת. אני שמח על הצטרפותם של קולות נוספים ועל התחזקות ההתנגדות בחברה הישראלית של קולות מגוונים, לא רק מהשמאל, של מחנה דמוקרטי וליברלי הולך ומתרחב, שאומר: עד כאן, עד כאן ולא יותר. אבל אני חייב לומר כמה מלים לכתובתו של ראש הממשלה. ראש הממשלה מנסה בשבוע האחרון לברוח מאחריות למהלך המסוכן הזה. זה כל כך אופייני וזה כל כך צבוע ולא אמיתי. כל המהלך הזה לא היה בא לעולם, כל המהלך הזה לא היה מתגלגל, כל המהלך הזה לא היה מתקדם בלי תמיכתו וגיבויו של בנימין נתניהו ראש הממשלה. הוא ראש וראשון לאויבי הדמוקרטיה בישראל. זו האמת. זו אמת קשה, זו אמת חמורה, אבל זו האמת. כמו שהוא אמר לנו כאן בכנסת, חוק החרם לא היה מגיע לכאן בלי אישורי. וגם ועדות החקירה, עמיתי חברי הכנסת, כולנו יודעים את זה, לא היו מגיעות לשולחן הכנסת בלי אישורו ותמיכתו וגיבויו של ראש הממשלה. אז זה נכון שראש הממשלה עכשיו, משיקולים טקטיים, חושב שהרעש אולי גדול מדי, אולי הזעזוע הציבורי קשה מדי, יש מאמר מערכת ב"ניו-יורק טיימס", אולי כדאי טקטית ללכת צעד אחד אחורה. ולסיום? אבל מהותית, ראש הממשלה בישראל איננו מחויב לדמוקרטיה בארץ הזאת, וזה, עמיתי חברי הכנסת, מצער, מדאיג, מסוכן ומחייב את הציבור למעשה פוליטי מאוד מאוד מאוד רציני. אני מודה לך, חבר הכנסת דב חנין. יעלה ויבוא חבר הכנסת איתן כבל,

חבר הכנסת עמיר פרץ. לרשותך, אדוני, חמש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי השרים, כבוד החוקר דנון, אין לי הסמכה כחוקר. תואר ראשון,

כך זה נראה. מהיום והלאה אני צריך לפנות אליך "כבוד החוקר דנון".

אני צריך להחליט איך אני הולך לידך, האם אני יכול לדבר אתך, האם זה לא ייחשב סוביודיצה לדבר אתך? זאת אומרת, אתך ועם החברים. זה נשמע לי קצת כזה, והנה, חברתי, אל תחשוש, איתן. זה יכול להיחשב לך שיבוש חקירה. שיבוש הליכי, בדיוק. חברת הכנסת פניה קירשנבאום, שבאמת אני מאוד מעריך,

אני אומר את זה לא מן הפה ולחוץ. העיקר שאתה, דודו רותם, אני לא אמרתי שאותך אני מעריך. אני מבקש ממך. אל תשבש, זה מפני שעוד לא קראת לו "כבוד החוקר". אני מבקש ממך,

את מוכנה בבקשה להגן עלי ממנו?

היא לא הגנה גם עלי, זה בסדר.

חבר הכנסת שלמה מולה, בוקר טוב.

חברת הכנסת קירשנבאום, את באמת חברת כנסת פעילה, רצינית, איך הפילו אותך בפח עם החוק הזה?

שנייה, יש לי בקשה, אף אחד פה לא יעזור לי. אתה לא מתכוון לענות. אני מכיר את האנשים כאן, אני יודע בדיוק מה הם חושבים ואיך הלחצים מופעלים ואיך הדברים. אני מכיר את פניה, מותר לי להגיד מה שאני רוצה. כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. ואני אומר לך: דודו רותם, בסדר. דודו בסדר, אבל את?

אתה מתחנף לקראת החקירה.

לא. זה שיבוש, איתן.

חברי חברי הכנסת, אין לי ברירה אלא להפוך את זה לבדיחה. אין דרך אחרת להתייחס למה שאתם עושים פה שבוע אחר שבוע, אלא להתייחס לזה בבדיחות הדעת. יש חברים הרי אני יכול לעלות, הרי זה מקומם. אתה חי במדינה שאתה כבר מפחד לדבר. אני צריך קשרים אתכם, שתעשו לי טובה בכלל שאני אוכל להסתובב כאן, לנשום כאן. אני כבר לא יודע מה הדבר נכון ומה לא נכון. איזה מין דבר זה?

שהולכים כתף-אל-כתף לצבא ביחד, עושים את הדברים ביחד, יושבים בבית הזה ביחד, ואתם מתחילים לייצר פה מסלול לטובים ולא-טובים? כשרים ולא-כשרים? אני לא אתפלא אם עוד מעט חבר הכנסת רותם יציג הצעת חוק של מסלול ירוק ומסלול אדום בכניסה לכנסת, אלה שהם כשרים ואלה הפסולים. אתה נתת לי רעיון.

יש להם גם רוב לעשות את זה, חבר הכנסת ברכה.

עד שהוא סוף-סוף ישב קצת בשקט, למה אתה חייב, אתה מבין מה אתה עושה פה? חברי חברי הכנסת, אני באמת לא מבין. באמת אני אומר את זה.

שמעתי את ההרכב. למה לכם לבזבז כספי ציבור? אתם יכולים להתחיל לכתוב את המסקנות. כאילו, בכלל, אני לא מבין. מה? זאת אומרת, בוועדה אתם יכולים לשבת ולהתווכח על הניסוח. אתה יודע מה זה לבזבז? אני בטוח שתהיה קבוצת דני, ומי עוד יש שם? חוטובלי. וקבוצת חוטובלי, ויהיה זאב, ויהיה ויכוח על הניסוח, מי יצליח לטרוף יותר מהשני. בן-ארי יכתוב להם את הטיוטה. לא, בן-ארי זה המשגיח כשרות. זה משהו אחר, זה דיון אחר. אני מקבל את, האם אינכם מבינים עד כמה פתטיים אתם? זאת אומרת, כשאני יושב פה, הרי מי שם עליכם? סליחה, ואני אומר את זה בחברות. הרי אתם יכולים לכתוב את המסקנות, איזה שאתם רוצים.

מה אתה מפחד? דני, דני, אני מת הרי מפחד ממך בבוקר. אני כל בוקר, כשאני יוצא מהבית אני אומר לילדים שלי: שלא יתפוס אתכם דני.

איזה מפחד? על מה אתה מדבר, דני דנון? הרי באמת,

אני אומר לעצמי לפעמים, איך עובד המנגנון?

פניה, לך אני לא רוצה לענות. תבוא לוועדה, פניה, לך אני לא רוצה לענות.

אני אומר לעצמי: איך המנגנון הזה עובד? אתה קם בבוקר, אתה מצחצח, מתי עולה הרעיון? בצחצוח שיניים? כאילו, מתי, באיזה שלב המופרכות מגיעה לשיא?

מתי אתם מצליחים להעלות הצעות כל כך מופרכות? כשהם מתחילים לחשוב, כשהם מתחילים לחשוב. באיזה שלב? באיזה שלב זה קורה?

ולכן, אני אומר לך, חבר הכנסת דני דנון, תשמע, יש לי הצעה גם כן: תעשו את הדיונים פתוחים כאלה, תכריחו בחוק את ערוץ הכנסת להעביר את כל השידורים שלכם בשידורים ישירים. לדעתי, אתם יכולים גם לכפות על ה-CNN. תנסו, יש לכם רוב. זאת אומרת, אתם יכולים הרי להעביר מה שאתם רוצים. למה לא? למען האיזון גם את "אל-ג'זירה". בעצם למה לא? פתאום אני חושב על זה, בעצם למה לא? לגרש יהודים הרוב היה, למה לא? למה לא? די, תאפשר לו משפט לסיום. דני, חבר הכנסת דנון, עוד פעם עם הגירושים האלה? נו. עוד פעם עם הגירושים? מה עם מזג האוויר? לכן, חברי חברי הכנסת, באמת,

אני לא רוצה עוד פעם נתניהו ונתניהו פה,

הוא הלך, הוא יבוא,

הולך עם, מרגיש בלי. כל הדברים זה, מה שנשאר לי זה פשוט לצחוק מכל העניין.

אני מודה לך, חבר הכנסת איתן כבל. יעלה ויבוא חבר הכנסת עמיר פרץ.

חברי חברי הכנסת, לברך את גמלאי צה"ל שמכבדים אותנו כאן. ברוכים באים. ולאחריו, כמובן, חבר הכנסת יצחק הרצוג. בבקשה, אדוני, לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת,

אין ספק שלו הייתי יכול לקבל מין מבוא כזה, יותר מוצלח ויותר משעשע אבל בעצם זה לא סתם שעשוע, כי אבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר לי: כשאתה כבר לא יכול לבכות, תצחק. זו לא אמירה של מה בכך. ומה שעשה כאן איתן כבל, הוא באמת יישם את המשפט הדרמטי הזה, כי מגיע הרגע שכבר אין לך מה להפסיד, שכבר, שומו שמים, הכול מתמוטט, אין כללים, אין נורמות, אין שום דבר. אבל אני רוצה לומר, בניגוד לחברי איתן כבל: אי-אפשר לדבר היום בנושא כל כך עקרוני ולומר שאנחנו לא מתייחסים לראש הממשלה. כי היום הוא יום עצוב בכנסת. אני לא חושב שממשיכי הימין הישראלי מקיימים ולו קצה קצה של הדרת הכבוד שהיתה כאן, של הממלכתיות שנהגו בה בוויכוחים יותר קשים. היו פה ויכוחים על שילומים, והיו פה ויכוחים על שלום עם מצרים ושלום עם ירדן והסכמי אוסלו, אבל ראית התייחסויות מעמיקות, רציניות, לא פופוליסטיות. הרי אם יעמדו כאן חברי הכנסת המציעים אבל ידברו ביושר, ביושר ידברו,

אם מדינת ישראל, יעמוד אחד כאן שיגיד שמדינת ישראל מרוויחה היום משהו, אנחנו נתמוך בחוק. כולם יודעים שמכניסים את מדינת ישראל לפינה מאוד קשה. עם כל הכבוד לרווח המאוד-מאוד שולי במערכת הפנימית. אבל האמת, למה אתם באים בטענות לשר החוץ? הרי את שר החוץ לא מקבלים בשום מקום, באירופה לא נותנים לו כמעט להיכנס, בארצות-הברית לא נותנים לו להיכנס. אז למה שהוא יתרגש מכך שמדינות העולם כל כך כל כך, מאיפה המידע הזה? מה לעשות, זה המצב. מה אני יכול לעשות. בוא נאמר שלפחות תוריד את הסוגרים מהמשקפת כשאתה מסתכל. בסדר, בסדר, נו, כשאתה יורד לרמה כזאת זה אומר שאין לך, כשאתה יורד,

תודה רבה. תסלח לי, עם כל הכבוד לך, הרי מדברים על, רותם, רותם,

אני שמח שאמרת את זה, כי זה מצביע כמה אתה אדם קטן, חסר כל יכולת,

אדם נבזה. זה מה שאתה, זה נכון. ואני שמח שאמרת את זה, כי מה לעשות, איש לא דיווח לנו, העם בישראל יודע.

תסלח לי. את מוכנה לסתום את הפה לאיש הזה? אומנם הוא חזר מסין, אני מוכנה לסייע לו, ויש לו השפעה מאוד דיקטטורית בסביבה, אני רק מבקשת דבר אחד. רק שיסתום את הפה. לא, אז תפסיק להתייחס אליו, אז לא תעורר אותו. אני אתייחס אליו בהתאם ליחס. הוא לא ראוי ליותר מזה. איש חסר כל ערכים יושב כאן.

אני, לצערי הרב, לא, אתה בעל ערכים. בלום את הפה שלך. תדבר כשאתה כאן. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, תשתקי בבקשה. אנסטסיה, אל תעזרי לי. תשתקי בבקשה. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי,

אתם לא תסתמו פה את הפיות, גם אם יש לכם רוב.

תלמדו לשמוע. גם אתה לא, לא יעזור לכם שום דבר, חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. כל האווירה הדיקטטורית הזאת לא מבהילה אף אחד, אבל שהעם ידע שאתם פוגעים במדינת ישראל. מה לעשות, שום עיתון לא מדווח על נסיעותיו של שר החוץ, לא לארצות-הברית ולא לאירופה. אם היו מדווחים, היינו שומעים. אתה לא קורא עיתונים. יכול להיות. אז אני אשמח, תשלח לי. תשלח לי קצת, אני אקרא קצת. אתה מקבל אותם, אתם רוצים שאני אוסיף לו זמן?

בטח שתוסיפי לי זמן.

אז תמשיכי. לא, אני רצינית, מספיק. לא כל יום נהנים פה כך. איך הם כולם קמים. אני מכיר מדינות,

כשתוקפים אותו, כל המפלגה שלו קופצת.

מה קרה? אתם חושבים שהוא צופה בכם? אתם מתחרים בנקודות ביניכם? מה העניין? אומרים מלה, אומרים מלה על שר החוץ, איזה תחרות יש פה.

מה זה, הרי זו בושה וחרפה איך שאתם נראים.

רק מזכירים שמו, עם כל הכבוד, באתם לדמוקרטיה,

תתנתקו כבר מהמדינה שבאתם ממנה, עם כל האווירה הדיקטטורית הזאת שאתם רוצים להשליך פה. אני לא באתי משום מקום. אני מוסיפה, תתנתקו מזה כבר.

חבורה כזאת, אומרים שם וכולם מתחרים מי מגן עליו. מה, אתם מפחדים שהוא לא ישים אתכם ברשימה? מה קרה?

מה אתה חושב שזה מפלגת העבודה, שיתקעו לך סכינים בגב? אל תתייחס אליו. תמשיך בבקשה, חבר הכנסת דודו רותם,

זה חשוב לו העניין העקרוני הזה. זו חבורה שכל מה שמעניין אותה זה לשרת אדם. לא משרתים פה מדינה. משרתים אדם.

כל מי שיצביע, יתמוך במה שהוא אומר. בבקשה. זה מה שאנחנו, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה. כולנו משת"פים, אני גאה בזה.

חברת הכנסת קירשנבאום, יש ועדת האתיקה, ואת יכולה להתלונן. אני לעולם לא משתמש בביטוי כזה. אתה אמרת את זה עכשיו. חברת הכנסת קירשנבאום.

פרוטוקול. אז תבדקי. יכול להיות שמשפטים כאלה מתאימים לך. אני לעולם לא אומר על אדם משפט כזה. אמרתי, אתם קופצים בכל פעם שמשמיעים, לא. אז תלכי לפרוטוקול. אין לי ביטויים כאלה, אלה ביטויים שמתאימים לכם. ולכן, מה לעשות, עם כל הכבוד, שר החוץ לא צריך לעניין. מה שמעניין פה זה ראש הממשלה. לצערי הרב, ראש הממשלה, ואני אומר את זה בכאב גדול, מה לעשות, עושים מהדיון הזה דיון של מה בכך, אבל פה רואים את ההתמוטטות של הדמוקרטיה.

כי מה עושה ראש הממשלה? למה דומה היום ראש הממשלה? הוא דומה לאדם שראה איש שהולך ברחוב ורואה בור ענק שהוא עומד ליפול לתוכו. עכשיו, יש לו שתי אפשרויות: או להזהיר אותו, להגיד לו: תיזהר, אתה הולך ליפול לבור. אבל אז מי יעריך את זה? כשאתה מזהיר בן-אדם והוא לא נופל לבור, מי מעריך את זה? או תן לו ליפול לבור, ואז יבוא ראש הממשלה עם הפוזה שלו, עם כזה סנפלינג, יעשה קפיצת בנג'י אדירה, יוציא אותו משם וכולם יריעו לו. אז זה טוב כשמדובר במישהו שנופל לבור. מה עושה ראש הממשלה? נותן למחירי הדיור להאמיר, לזוגות הצעירים להתמוטט, ואז הוא עושה דיון. מה זה קשור? נותן למחירי המזון להאמיר, ואז הוא עושה דיון.

אבל הוא נותן לדמוקרטיה להתבוסס בדמה. כל יום חוק אחר. כל יום הוא שם. הוא רואה שהדמוקרטיה שלנו הולכת ליפול לבור ללא תחתית, הסכרים כבר נפלו, ואז הוא בא פתאום ואומר: באתי היום להציל. הרי זו בושה וחרפה שלא מעמידים פה קו, לא מעמידים ערכים. ראש ממשלה יש לו אחריות נוספת, לא אחריות מפלגתית. ואני חושב שאנחנו נמצאים היום באחד הימים הקשים. זה לא יום שראוי לצחקוקים. זה אחד הימים הקשים. זה חרב פיפיות. פעם אחת החרב הזאת מכה בצד אחד ופעם אחת היא מכה בצד שני. ומי שלא מבין שכשמתחילים להפעיל חרב פיפיות, כל אזרח כאן שייזהר. מחר יגידו שמי שיהיה במאהל יעצרו אותו, כי כשיש רוב דורסני שלא נותן לשום פעולה אזרחית, יש הרבה פעולות אזרחיות של הימין שאני מתקומם נגדן,

אבל אני אלחם בכל כוחי שייתנו להם לעשות זאת, כי התשובות בדמוקרטיה זה רק בקלפי. והיום צריכים להציל את המדינה מהפגיון הזה שמוטל על לבה של הדמוקרטיה. תודה רבה, חבר הכנסת עמיר פרץ. יעלה ויבוא חבר הכנסת יצחק הרצוג,

לרשותך, אדוני, חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, לפני חודשים מספר התרעתי פומבית שהפאשיזם מלחך בשולי המחנה, ושאנחנו לא שמים לב לכך שאנחנו נמצאים במדרון חלקלק ומסוכן ביותר, ואמרתי שכך זה מתחיל במדינות החשוכות ביותר, בצעדים קטנים שנראים טיפשיים ולא חשובים, ולאט-לאט זה יוצא משליטה, ופתאום אתה מוצא את עצמך במדינה אפלה וחשוכה. כשהתרעתי על הפאשיזם ניגש אלי ראש הממשלה, אמר לי: אתה מגזים, מה פתאום, אתה לא מהסס להאשים? אמרתי לו: אדוני ראש הממשלה,

בתוך כמה חודשים זה מגיע ללב המחנה. ואני אומר לכם היום: זה מגיע ללב המחנה. ככה זה מתחיל במדינות פאשיסטיות, ככה בדיוק התהליך. תלמדו היסטוריה ותתבוננו. משטרת מחשבות, משטרת חקירות, משטרת רדיפות. כך זה בדיוק מתחיל, ומי שאשם, ואני מסכים עם חברי עמיר פרץ, מי שנושא היום באחריות הכוללת למצב הזה הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא מאפשר פעם אחר פעם לשותפו אביגדור ליברמן, לחברי סיעתו, להוביל את מצעד האיוולת שמדינת ישראל נמצאת בו וליזום באופן עקבי מהלכים וחוקים שהולכים עד הקצה. וכשאתה מחבר את כל המהלכים האלה ביחד, אתה מקבל חרדה עמוקה לאופיה הדמוקרטי של המדינה, ואתה מקבל מדינה שנעה לעבר פאשיזם. עצם העובדה שהמליאה בכלל דנה על כך היום, עצם העובדה שהיא נכנעה ללחצים שלכם, חברי ישראל ביתנו, מעידה כמה אנחנו קרובים לנקודת האל-חזור. ושאף אחד לא יספר לנו סיפורים שזה למען חיילי צה"ל. אני שומע את המנטרה, דף המסרים שקיבלתם. זה נגד חיילי צה"ל, זה שמן על גלגלי שונאינו,

ושמן על גלגלי אויבינו, ושמן על גלגלי רודפיהם של חיילי צה"ל.

ומה שאת עושה, פאינה קירשנבאום, יסייע לרודפיהם של חיילי צה"ל ומפקדיו. ואל תנכסו, מעשי שקר ונבלה. מה שאתם עושים זה מעשה שקר ונבלה. הלוואי שזה, מה שאתם עושים זה מעשה שקר ונבלה. ולמתבונן מבחוץ נדמה שכנסת ישראל הפכה במה ואולפן להצגות שלכם, לריאליטי מהסוג הרדוד ביותר האפשרי, שאתם מתחרים, אתם והליכוד, הליכוד ואתם,

מי יותר קיצוני, מי יותר מוטרף, מי יותר מטורלל. ככה זה נשמע וככה זה נתפס בקיץ ההזוי הזה. זה נראה רע, זה מריח רע, זה נשמע רע. לאביגדור ליברמן, רבותי, כנראה יש קושי להבין מהי דמוקרטיה, מה זה נקרא דעה לגיטימית שונה משלי.

אצלו מי שמחזיק בדעה שונה, הוא כבר אוטומטית אויב, חייבים לחקור אותו. אבל אני חושב שיש לו סיבה אחרת. הסיבה האחרת, ורמז על זה גם עמיר פרץ קודם, שזה ניסיון להסתיר את הכישלון המוחלט שלו כשר החוץ של מדינת ישראל, ולהסביר את ישראל ואת המדיניות שלה, כי פעם ראשונה בהיסטוריה יש לנו שר חוץ שמדינות רבות בעולם לא מוכנות לקבל אותו, לא שרת החוץ האמריקנית, לא שרי חוץ לא יעזור לך כלום. אנסטסיה, לא יעזור לך כלום, הרי סותמים לכם את הפה. כולם יודעים מה קורה בסיעה שלכם, זה לא נכון,

ואוי ואבוי, אבל את האמת כולם פה יודעים, כולנו מסתובבים בעולם, רואים שהוא לא מקובל בעולם, שהוא כישלון מוחלט. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, קריאה שלישית. נא לצאת להירגע.

יש לנו שר חוץ ששם קצוץ על מדיניות החוץ, וזאת האמת, להוציא אותה להירגע. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. סדרנים, תוציאו אותה החוצה בבקשה.

אבל אתם נכנסים להגן עליו ולכסות לו,

את העכוז. כך זה נתפס וכך זה נראה. וכשהוא נואם בעצרת האו"ם ומבייש את ישראל, הוא מדבר רק בשם עצמו ולא בשם העם שלנו. וכשהוא מקדם הצעות חוק ויוזמות הזויות בכל העולם, שמציגות אותנו בעולם באור מגוחך ומסוכן, הוא האחראי הבלעדי לכך. זה רק לטובת ישראל ביתנו, כאילו, אבל בוודאי לא לטובת המדינה. זה שר חוץ שהמלה "ממלכתיות" לא רשומה אצלו בלקסיקון, וגם לא המלים "חופש הביטוי". זה שר חוץ שהאינטרסים הפוליטיים האישיים חשובים בעיניו יותר מהאינטרסים של המדינה. מדינת ישראל ניצבת בשני אתגרים קשים ביותר, גם מבית וגם מחוץ, גם מדיניים וגם חברתיים.

המליאה.) אתם יודעים לאן אנחנו הולכים בספטמבר, ואתם יודעים מה אנחנו עלולים לחטוף, אבל מה שאתם עושים רק מעודד ומעורר ומסכן את מצבנו בעולם.

ההצעות האלה של ועדות החקירה צריכות להיזרק לפח ההיסטוריה, צריכות לעוף מכאן, מכיוון שבסופו של דבר מי שמשלם את מחיר ההתנהגות המשוגעת והמטורללת שלכם הם אזרחיה של מדינת ישראל האהובה שלנו. אני מודה לך, חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג. יעלה ויבוא חבר הכנסת דניאל בן-סימון, ואחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה, אדוני, לרשותך חמש דקות. זה שווה לראות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, ואני שואל,

איך כל זה קורה כשהשמאל מוכה, מובס וכמעט ולא קיים. איך כל זה קורה כשמפלגת העבודה ירדה ל-13 מנדטים, חמישה אופורטוניסטים עזבו אותה, היא נשארה עם שמונה, ואיך זה קורה כשמרצ, שלושה מנדטים, ואנחנו כמעט מחוקים, ואתם משתוללים כאילו אנו בשלטון. איך זה קורה? דווקא כל השיגעון הזה קורה בעידן של תבונה, כשהמחלקות למדעי המוח מגיעות להישגים חסרי תקדים, ודווקא השיגעון הזה קורה כשכל המחקרים מראים שהאדם, התבונה שלו הולכת ועולה. ואני שואל ברצינות, דני דנון, איך כל השיגעון הזה קורה דווקא בתקופה הזאת, כשהאדם מתגבר על היצר האפל שהיה לו בימי הביניים, ולומד ולומד ולומד, ונהיה אדם תבוני ואדם חכם.

בתוך כל הסיפור הזה, נופלת עליכם חשכה כזאת, שאני אומר שאין לי הסבר לזה, למעט העובדה, ההיסטורית אגב, שהימין תמיד ניזון מחרדות. אלוהים אדירים, מה אתם צריכים את החרדות האלה? הרי אתם בשלטון כבר 35 שנה, עם הפוגה קצרה של יצחק רבין והפוגה נוספת שאני לא רוצה להזכיר אותה כי היא לא ראויה להיזכר, של אהוד ברק, אבל בסך הכול היו שלוש שנים בתוך 35 השנה,

ובתוך כל זה החרדה של הימין הולכת ועולה. ואני אומר לך, פאינה, אין לי הסבר לזה. אתם, יש לכם שלטון ללא מצרים, הולכים לקיצוניות. גם החלטה להכניס חמור לכנסת תעבור ברוב מלא פה.

ולכן אני אומר שזה דבר שלא מובן, ובאמת מאוד מאוד פשוט. לפני כמה חודשים, גברתי היושבת-ראש, הבת שלי שלומדת לתואר שני אמרה לי: אני רוצה לעשות איזה עבודה צדדית. אמרתי לה: בואי תכתבי בעיתון,

היא אמרה שהיא רוצה לעבוד באגודה לזכויות האזרח, כדי לעשות דברים טובים לחברה הישראלית, היא חשבה על האגודה לזכויות האזרח. באותו יום, איתרע מזלה, היה דיון בכנסת על הקמת ועדות חקירה, והיא אמרה לי: יחקרו אותי על זה שאני רוצה לעבוד באגודה? זאת אומרת, הבאתם את הדבר הכי נכון,

אתה מקשיב או אתה רק מדבר? לא, אני רק אומר לך, פאינה.

אבל במקרה הזה הוא רק מדבר כי הוא לא יכול להקשיב לך. לא לא, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום. אם היית מקשיב היית מבין על מה אני מדברת.

אני אומר לך על הגיונה של ילדה בת 27 שנולדה בארץ ועשתה רק טוב, לאן שהיא פנתה, והיא רצתה לעבוד. ואותו יום,

היה הדיון הבעייתי הזה שאת ניהלת אותו, והיא אמרה: אולי לא כדאי לי, אם יהיו ועדות חקירה יכול להיות שאני גם אתייצב.

היו ועדות חקירה כאלה בארצות-הברית, הזכיר אותן דב חנין, התקופה האפלה ביותר של האמריקנים

אדם חולה נפש, ג'וזף מקארתי, הצליח להוביל חברה שלמה, להביא אותה אל השיגעון. ואל תמעיטי במה שאת עושה. זה שיש 53 דוברים היום, אל תמעיטי, זה לא דיון פשוט. זה דיון לא רק על הכנסת, אלא על זהותה של החברה הישראלית, איך אנחנו נקום מחר בבוקר לחברה נורמלית. ואני רוצה להזכיר עוד דבר אחד לגבי העריצות של הרוב. אני אומר לך: רוב ומיעוט מתחלפים כל הזמן. אנחנו בחודש יולי, ב-1789 התחוללה המהפכה הצרפתית, והמיעוט נהיה לרוב והתחיל לערוף

חלילה, אני רק מביא את זה כדוגמה היסטורית. ראשים עפו האחד אחרי השני. מי שהיה במיעוט, לקח את השלטון, נהפך לרוב ובעצם חיסל את הכול. איתרע מזלם, והמיעוט החדש נהפך לרוב כעבור ארבע שנים והתיז את הראשים של אלה שהתיזו. ובסיפור הזה איש לא ינצח. תצטרכי לחיות עם העובדה שדמוקרטיה זה בעצם לשמור על זכויות המיעוטים, כי מי שמיעוט היום, ותשאלו את אנשי הליכוד שישבו 27 שנה וגירדו את המדבר הצחיח הזה עד שמנהיגם כמעט נואש וכמעט הלך הביתה. לכן, אני אומר לך, פאינה, בנימה ידידותית, כולל דני דנון מהליכוד: בסופו של דבר זה גלגל המזלות. אתם הרי תיפלו בבחירות הבאות. לכן, הביאו בחשבון שעלולים לרדוף אתכם על דעותיכם, והנקמה הזאת עלולה פשוט ללכת לצד השני. ולכן אני מציע לכם לשמור על צלם אנוש ולהבין שיש פה, בחברה הישראלית, קבוצות שאתם מיקדתם את המבט עליהן, שהן עושות עבודה נפלאה, שומרות על המצפון שלנו כלפי עם ועולם.

במקום להודות להם על העבודה הטובה שהם עושים, אתם מעמידים אותם לדין,

זה כסף זר שמגיע ממדינות ערב. ולכן, אני אומר במשפט סיכום: תצטרכו לשרש את הדעות האלה שהבאתם מבית. תצטרכו להוציא, לעקור משורש, את הפרנויה שהבאתם מארצות מסוימות. למי שבא לפה מארץ טוטליטרית, יכול להיות שהוא צריך לעבור תהליך של ישראליזציה כדי להבין מהי דמוקרטיה.

תודה רבה, חבר הכנסת דניאל בן-סימון. יעלה ויבוא חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, ולאחריו, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, עמיתי חברי הכנסת, שמעתי מכמעט, רוב הדוברים, כמה הם דואגים למדינה, כמה הם דואגים לחברה הישראלית, כמה הם דואגים לארגוני השמאל. הם פשוט הטעו אתכם. לא זאת הכוונה שלהם. הם יודעים שהדיון הזה מחזק את ארגוני השמאל. הם פשוט רוצים להמשיך ולהסיט את האזרח הישראלי הממוצע מהשפיות לדרך של הגזענות, לדרך של הפאשיזם. תראו, אפילו הם נעלמו מכאן. עוד בראשם שר החוץ וסגן שר החוץ. הם יביאו חוקים גזעניים ואתם תגנו על המדינה בחוץ-לארץ. אני חזרתי הבוקר מסין. שיבוא סגן החוץ לכאן וישמע מה אומרים. איך הוא יגן על המדינה הזאת, על החברה, על הכנסת הזאת, שמקבלת החלטות וחוקים כאלה? חבר הכנסת דנון, אתה שייך לתנועה של ז'בוטינסקי? בהחלט, בגאווה רבה. אתה למדת ז'בוטינסקי? בגאווה רבה. אני מציע לך לקרוא את ז'בוטינסקי. למדתי ולימדתי. אני מציע שתקרא אותו. אתם עושים ההיפך מהתורה שלו. אתם הצטרפתם למקהלה הגזענית הזאת, הפאשיסטית, שבאה מהקג"ב. אתם לא תפחידו אף אחד, אתם טועים. אתם מחזקים אותנו כל יום בחוקים האלה, וכדאי שתדעו את זה. ככל שתביאו לכאן חוקים גזעניים, אתם תראו ציבור חזק, מוצק, איתן, נגד הפאשיזם שלכם. לכן אני אומר לך, תרדו מהעץ הזה ותתחילו לשרת את עם ישראל ואת החברה הישראלית. תדאגו לאוהלים, לעניים, לחלשים, לאלה שאין להם דירות, לאלה שאין להם מה לאכול. זה סדר-היום של ז'בוטינסקי. מלבוש, שמעת על מלבוש? חמשת הדברים שדאג להם ז'בוטינסקי, תדאג להם. שים את זה בסדר-היום שלך, תשרת את התורה שלך והתנועה שלך, שממנה באת. אם אתה לא במקום הנכון, תצטרף לישראל ביתנו,

לפאשיסטים האלה. אין לי משפט של קג"ב. כששרנסקי, לא נתנו לו לעלות לישראל, הפגנתי בכיכר מלכי-ישראל, 400,000 אזרחים. עכשיו אתם משתמשים בזה נגד אחרים? אתה תקרא מה אמרו לך אבות התנועה, המייסדים שלך,

אמרו לך במפורש: אם לא תדעו להתנהג למיעוט שבתוככם, העולם ישפוט אתכם. את זה כדאי שתזכור. אנחנו פה מיעוט גאה, גם הטרור הוא מיעוט.

אנחנו מיעוט גאה, על אפך ועל חמתך. טרור הוא מיעוט, אתם מיעוט חברתי, לדבר. אתה מיעוט חברתי שגם צריך לדאוג לחלשים. אתה היום מנציח את העוני, מעודד את העוני, כדי שתמשיך להישאר כאן. אתם מנציחים את השנאה הזאת. אתה, חבל שתדבר. הגיע הזמן שתתאפקו ותלמדו שיש גם אנשים שלא יצליחו להרוס את מה שבנינו ביחד. אנחנו בנינו את החברה הישראלית ולא אתה, לא פרזיטים שכמוך. מי שדואג למחבלים, פרזיטים שכמוך, שמעולם לא שמו אבן על אבן. אתה מדבר לציבור, 20% מאוכלוסיית המדינה, שבנה את המדינה בעמלו. אתם פרזיטים. אתה בריון. אתם פרזיטים. חבר הכנסת. מעולם לא ידעתם מה זו עבודה. ההבדל, שאנחנו רוצים לעבוד ולא נותנים לנו. אנחנו מובטלים, אקדמאים ומקצועיים, ואתם לא נותנים לנו, ואתם לא רוצים לעבוד בכלל. אתה, חבל שתדבר. הגיע הזמן שתבין שיש אנשים שמכירים את החברה הישראלית יותר טוב ממך. אתה מתפלל ומקבל כסף, אנחנו מתפללים חמש פעמים ביום ולא מקבלים, תורמים כסף. זה ההבדל בינינו. הבנת מה ההבדל? כדאי שתלמדו.

לא, יש אנשים שמבינים רק בצעקות. לא כמו הפרופסור, אתה מבין ברוגע. יש אנשים שמבינים את הקול הזה. ואני אומר לכם חד-משמעית, לא משפט ולא חצי משפט. הפרעת מספיק, די. אני אומר לכם: תירגעו. תרדו מהעץ הגבוה הזה, ותשכנע את החברים שלך, דני. השיטה הזאת לא תצליח. תלכו לסדר-היום האמיתי שלכם, לדאוג לחברה הישראלית במקום להסית נגד המיעוט, נגד אוכלוסיית המדינה שכאן החליטה לבנות את עתידה, בכבוד ובגאווה. ואני אומר לך, בנאמנות, בנאמנות למדינה, אני נאמן למדינה יותר ממך. אתה פוגע כל יום במדינה. אנחנו נאמנים יותר ממך, אנחנו בונים את החברה הישראלית, אתה לא בנית כלום. אל תטיף לנו מוסר. אני אטיף לך מוסר, אני אומר לך את האמת, כדאי שתדע אותה.

איזה נאמנות? קודם כול אתה תהיה נאמן למדינה. חבר הכנסת דנון. מי שיבקש ממני נאמנות, שקודם כול המדינה תהיה נאמנה לי, שתיתן לי את זכויותי, תיתן לי את השוויון האזרחי, ואחר כך תדרוש ממני נאמנות. מדינה שמסירה את אחריותה מאזרחיה, לא מגיע לה לדרוש מהאזרחים שלה שום דבר. קודם נאמנות, שום דבר. קודם כול שהיא תראה נאמנות. ולסיום. לכן אני אומר לכם, בצער רב: הבית הזה כבר למד אתכם,

יש כמה חברים שנפל להם האסימון מאוחר. הבינו כמה אתם מסוכנים לחברה הישראלית וכמה אסור לכם יותר להמשיך. צריך לעצור אתכם מייד, לטובת כולנו, כדי שכאן נחיה יחד ומכאן נשדר שלום לאזור הזה, ואין תחליף לאזור הזה ולשלום.

תודה רבה, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. תעלה ותבוא חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כן, הדמוקרטיה שלנו תחת מתקפה, מתקפה עזה, והיא מגיעה בכמה חזיתות. אפתח בחזית אחת חמורה, קשה ומשמעותית, משמעותית אף יותר מהצעות החוק המטופשות וחסרות השחר שעולות כאן חדשות לבקרים. האיום המרכזי על הדמוקרטיה הישראלית הוא האיום של העברת הכוח, המשאבים, השליטה על התודעה, השליטה על הפוליטיקה, מידי מנהיגים נבחרים לידי קומץ משפחות ששולטות בחיינו יותר ויותר. זה האיום הממשי על הדמוקרטיה ועל כוחו של הריבון, כי בדמוקרטיה אמיתית הריבון הוא זה שקובע את גורלו, העם בוחר את נבחריו בבחירות דמוקרטיות והם שקובעים את גורלו. אבל זה שני עשורים לפחות, ובחמש השנים האחרונות יותר מאי-פעם,

עובר מידי המדינה לידי קומץ קטן מאוד של כמה משפחות שהונן הוא כבר הרבה יותר מכסף. הוא לא רק כסף. הוא כוח, הוא שליטה, הוא עוצמה, הוא שליטה על המשק, הוא שליטה על התודעה באמצעות כלי התקשורת,

למרבה הצער, שליטה על המערכת הפוליטית, שליטה שאנחנו חווים כאן בכנסת יום-יום ושעה-שעה. ראינו אותה, למשל, בדיון על תמלוגי הגז. איך ישראל ביתנו, שעכשיו נאבקת על "הדמוקרטיה המתגוננת", כך היא מכנה את

גוננה בכל כוחה על ברוני הגז, לבל תעבור חס וחלילה הצעת חוק שתעביר משהו מרווחי הגז, מהמעטים אל הרבים. גם אז גויסה הפטריוטיות המזויפת הזאת, בדמות הקשר הבדוי בין הקרן החדשה לגז המצרי ועוד שאר קישורים שונים ומשונים. מה קורה במקום שיש בו עוני? מה קורה במקום שבו יותר ויותר אנשים משתכרים 20.92 שקלים לשעה ואילו מנגד יש עושר בלתי נתפס? מה קורה במקום שיש בו עוני, שיש בו בערות, שיש בו אי-שוויון קיצוני?

משגשגת הגזענות, אז במקום הזה משגשגת הלאומנות. חבר הכנסת רותם, אני מבקש ממך, אל תפריע. אני שמעתי אותך יותר מאשר את כבוד חברת הכנסת יחימוביץ.

בבקשה. במקום שיש בו עוני ובערות, במקום הזה לא יפרחו לא פרחים של קדמה, לא של הבנה, לא של נאורות, בוודאי לא של שלום, אלא רק גזענות וקיצוניות, והצעות החוק האלה ייפלו על קרקע בשלה ופורייה יותר ויותר ככל שהפערים בחברה שלנו הולכים ומתחדדים. מה עושים כשהחברה מתפוררת, כשהלכידות מתפוררת ומתרסקת, כשבאותו מקום עבודה המנכ"ל מרוויח 1.5 מיליון שקלים בחודש והמנקה לעולם, לעולם לא תרוויח יותר מ-20.92 שקלים לשעה? מה קורה במקום שבו הפערים גדלים, שבו אין יותר אנחנו, יש רק אני ועצמי וזכותי, ולא זכויות של אחרים?

האם מישהו הולך ומחפש איזה דבק מאחד? איזה חזון משותף? איזה אתוס מכונן לכולנו, ימין ושמאל, יהודים וערבים, מזרחים ואשכנזים, חרדים וחילונים? מישהו מחפש את הדבק הזה, כדי שנוכל להגיד "אנחנו" במדינה הזאת?

לא מחפשים את הדבק, מחפשים את הפירוד, את השנאה, את הקיצוניות, מחפשים אשמים, מחפשים שעיר לעזאזל. על גבו של אותו שעיר לעזאזל הם מחדדים את ה"אנחנו", על גבו הם מחדדים את הפטריוטיות. ועל מי? מי השעיר לעזאזל שלהם? הארגונים החברתיים, הארגונים האזרחיים, אלה שהעבודה שלהם כאן היא עבודת קודש, משקל-נגד קטן,

אבל משהו, לעומת שליטה ללא מְצרים של בעלי ההון, הלוביסטים שלהם, עורכי-הדין שלהם החנוטים בחליפות, ושאר דובריהם ומשרתיהם שמסתובבים כאן במסדרונות הכנסת כבתוך שלהם. מי בא מולם? מי נותן לנו בדל של חומר חלופי? ממי מצטטים חברי כנסת מהימין והשמאל כאחד את ההסתייגויות שלהם לחוקים בלתי אפשריים? מאותם ארגונים אזרחיים. מאותם ארגונים אזרחיים, שמהווים משקל נגד במשהו לתופעות הקשות והמרות האלה שמתרחשות כאן, של פגיעה עמוקה בדמוקרטיה. אליהם נטפלים, אל האנשים האלה. אני לא יכולה אפילו לשער, למדוד, איזו כמות של הצעות חוק מהצעות החוק שהגשתי, ושהיו תמיד חתומות גם על-ידי אנשי ימין בבית הזה, נכתבו על-ידי אותם ארגונים אזרחיים ממש, שאתם, אתם חתמתם על הצעות החוק שהם כתבו. עכשיו אתם מחפשים אותם עם פנס. אתם תתחשבנו אתם, אתם תחקרו אותם, אתם תהיו השוטרים, אתם תהיו השופטים, אתם תהיו הסוהרים. מי שמכם? חברת הכנסת פאינה קירשנבאום היא באמת, אמרו כאן לפני: את חברת כנסת רצינית ויסודית. אבל השפה האורווליאנית הזאת, זה היה שיאו של יום הדיונים הזה. זה בכלל לא ועדת חקירה,

זו לא חקירה, זה מחקר, מחקר אקדמי ייעשה כאן על הארגונים האזרחיים. זה אורוול במירעו, זאת שפה אורווליאנית, זה "1984" אמת היא שקר, שקר הוא אמת. ועוד מלה אחת על שמאל וימין. אלה לא הצעות חוק ימניות. אני מכירה אנשי ימין שמסתייגים הסתייגות עמוקה מהצעות החוק האלה. זאת חבורה קטנה מאוד, שולית מאוד, שאין לה באמת ביטוי בחברה הישראלית, שהשתלטה על הבית הזה ועושה בממשלה הזאת כבתוך שלה ואין מי שיעצור אותה. בואו נעצור אותה היום.

חבר הכנסת פרופסור אבישי ברוורמן, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת שנלר.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, בעלותי לכאן, חבר הכנסת ישראל חסון, שאני מכבד אותו, אמר: אתה רוצה קהל רקע. ואני אומר את דברי. האולם הזה, בחלקו הגדול הוא ריק. הרבה אנשים רואים בזה עוד בדיחה של אותה כנסת שזכיתי, כשאני נבחרתי באפריל 2006 בפעם הראשונה לכנסת ישראל, אמרתי לילדים שלי:

עשיתי דברים בחיים שלי, אבל אני נכנס לגוף שיש לו משמעות. אני היום בוש שיש דיון כזה בכנסת ישראל, כי זה נראה דבר מאוד מאוד שולי. מי שלומד היסטוריה, וכבר אמרתי שההבדל בין עכברים ואנשים הוא תרבות הזיכרון, וכשאין זיכרון, אנשים כעדר עכברים, יודע שהתהליכים מאוד מאוד פשוטים: אנשים נחמדים מעבירים חוקים ופתאום מתעוררים למקום אחר. הדבר הגרוע ביותר זה התכנסות לגיהינום בשלבים. מי שלמד איך עבד ג'וזף מקארתי, מי שלמד איך היו מוציאים, פתאום, צ'רלי צ'פלין לא היה פטריוט,

היה צריך לברוח לבריטניה. סגרו, האחד אחרי השני, הוא לא למען האומה. בבת-אחת כל ארצות-הברית התחילה לחפש מיהו הקומוניסט. היה מזל לארצות-הברית. מזל שהיה שינוי. ופה נכנס נושא המנהיגות. אמרתי בעבר שהחלטות היסטוריות הן פונקציה של כוחות ההיסטוריה ושל מנהיגות. לקחתי פעם קורס בסטנפורד, היה קורס: מנהיגות בארגונים. היו שני ספרי חובה: "דון קיחוטה" ו"מלחמה ושלום", פאינה. מיהו המנהיג, דון קיחוטה, שנלחם בתחנות הרוח, או א-לה טולסטוי, גנרל קוטוזוב, אשר האמין שהמנהיגות לא קובעת, רק ההיסטוריה. תוך כדי קריאה הבנו שהדברים שלובים. אם במקום אדולף היטלר היה מנהיג אחר, היה פאשיזם עם התרסקות הכלכלה בגרמניה, אבל המחיר לנו ולאחרים אולי היה אחר. אם במקום פרנקלין דלאנו רוזוולט אכן היה ג'וזף מקארתי, ארצות-הברית היתה פאשיסטית. לכן האי-הבנה, יושבים כאן, ואמר את זה ידידי חבר הכנסת רוני בר-און, זה לא ימין ושמאל. ראש הממשלה היה צריך לעמוד עכשיו ולומר: יש משמעת קואליציונית, מי שלא מצביע ככה הממשלה נופלת.

כי זה קו פרשת מים. זה יהיה עוד חוק ועוד חוק. בהרבה משטרים אפלים ואני איבדתי חמישה מדודי ושלושה מסבי וסבותי בשואה, כולל בגרמניה, הדברים התחילו ככה. עוד נקודה ועוד נקודה. יש נקודה שבה צריך להבין מה זאת דמוקרטיה, ולצערי, בכנסת הזאת לא עוברים חברי הכנסת חינוך מה זאת דמוקרטיה. דמוקרטיה אינה שלטון רוב. באמצעות שלטון רוב הגיעו המנהיגים המושחתים ביותר, כולל משמאל ומימין, הוגו צ'אווס, תיקחו דוגמאות, שולטים בכל מיני מקומות אחרים. דמוקרטיה היא דמוקרטיה ליברלית, היא דמוקרטיה ייצוגית, שמכבדת זכויות מיעוט, ופה זו דמוקרטיה ייצוגית. מיהו המנהיג? מיהו המייצג? אמרתי לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, לפני שהצטרפתי לממשלה, שהוא יודע, כי הוא קורא ספרים, שבאמצעות לחם ושעשועים, עיתונות קנויה, מניפולציות בסקרים, אתה יכול לשלוט חמש דקות לפני שירושלים ורמאללה יעלו בלהבות, כמו שרומא וברלין עלו בלהבות. בך, ההחלטות הן שלך. כאן כחומה בצורה היה עושה מנחם בגין, אינני מדבר על מנהיגי העבודה, והיה אומר: לא בבית הזה, ומי שבליכוד יצביע ככה, אני לא נותן לו את זכות ההצבעה. יש נקודה שמנהיג צריך להיות מנהיג. ישראל היום נותנת לקבוצה שאינה מבינה מהות דמוקרטיה, גם באמצעות עיתונות שטחית. כל יום, לקום בבוקר ולקבל ספין בתקשורת. רק אתה מבין מה זאת דמוקרטיה, רק אתה מבין מה זאת דמוקרטיה. אדוני, אתה אדם מסוכן, ותן לי לסיים את דברי.

אני אדם מסוכן ואתה כבר עברת את גבול הסיכון. אני לא מסוכן. עברת כבר את גבול הסיכון. אני לא מסוכן, אני לא מסכן אותך. אתה מסכן את המדינה. חבר הכנסת רותם, נא לא להפריע.

מה שאני תרמתי למדינה, כל החיים שלך,

כי אני באתי פה לתרום, אני בניתי.

אני בניתי, אני עשיתי, לא באתי לקשקש. מה תרמת? מה תרמת? נא לא להפריע, חבר הכנסת

אני יודע. הוא הרס, עם המאחזים הבלתי-חוקיים.

אנשים כמוך, הסיקריקים כמוך, הרסו את בית שני. הסיקריקים והכוהנים המושחתים, אלה שהלכו על כל הרוב, ואת יוחנן בן זכאי היו צריכים להבריח כדי שיציל את תרבות ישראל, בגלל סיקריקים שכמוך. ולכן, רבותי,

לא יעבור פה, למרות ראש הממשלה שברח, למרות האחרים. אבל כאן מתחיל תהליך. החברה הזאת מתפוררת. הכנסת הזאת היא הגרועה בתולדות ישראל. ואני אומר לכם, התאריך הזה הוא אחרי י"ז בתמוז. אנשים שקראו את חורבן הבית, שהבינו את 73, שהבינו את שמעון בר כוזיבא ב-132, ואת רבי עקיבא, שנסתלקה דעתו כאשר הוביל למרד מטורף, שהביא לשואה הגדולה ביותר עד השואה האירופית. הסתלקה דעתך, בובר, רבותי, הבית הזה בסכנה. תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד, אבישי. חבר הכנסת עתניאל שנלר, בבקשה. בבקשה, אדוני. אחריו, חבר הכנסת אורי אורבך.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אינני מתכוון לייצר התלהמות, נא לשבת. חבר הכנסת עמיר פרץ, נא לא להפריע. סליחה. חברי חברי הכנסת, אינני מתכוון לייצר התלהמות נוספת בבית הזה.

בבקשה, אדוני. אני חושב שבמקום להתלהם ולהתלהב ולהלהיט, צריך להעמיד את הדברים על דיוקם. הבית הזה מתמודד שנים עם שאלות יסוד, וזה לא משנה איך מעמידים את אותן שאלות. הבית הזה מתמודד בשנים האחרונות בשאלות של מהי ציונות, ראוי לשאול את השאלות הללו, איך לבטא את הציונות, ראוי לשאול את השאלות הללו. המאבק הערכי בין ציונות אז לפוסט-ציונות הוא מאבק לגיטימי. לא בהכרח כל אחד צריך לקבל את הציונות כמו שאני התחנכתי עליה, ויש שרואים בציונות דבר שצריכים לערער עליו. לגיטימי.

אבל דבר לגיטימי. בבית הזה מתנהל שנים הוויכוח על מהות המדינה היהודית.

האם יהדות כפי שאני התחנכתי ורואה אותה, או אולי שמא יהדות בפנים אחרות? ויכוח לגיטימי. הוויכוח של היום הוא על זה, הוא לא על דברים אחרים. הוא בדיוק על זה. כפועל יוצא מזה, האם אנחנו רוצים להיות מדינה ככל העמים, או מדינה שונה מכל העמים?

האם, חברת הכנסת זהבה, מותר לי לחלוק עלייך, או הדמוקרטיה זה רק כשמקבלים את דעתך?

זה למשל מאבק על מהות הדמוקרטיה. במאבק הגדול, האם אנחנו נידמה לכל העמים בדמוקרטיה, באופי היהודי, במובן הציוני, כל דעה שאומרים כאן, בבית הזה, היא לגיטימית. אינני סבור שאני צודק יותר מכל השאר. אני בטוח שמותר לי לומר את מה שאני חושב.

ואני חושב, זהבה גלאון, שלא אוהבת שאני מדבר, כי היא רוצה לסתום את פי, כי אני לא חושב כמוה בכל דבר,

אז אני חושב שכשיש מאבק בבית הזה נגד רכישת אדמות הלאום וגזלת הציונות, בעיני, מקרקע העם שעלה לציון, כשבבית הזה מנסים לערער את הצידוק הציוני, שעל זה אני נולדתי כאן ואמא שלי נולדה כאן והדורות היו כאן לפניה, על הרקע הזה יש כאן ויכוח. ואני רוצה לומר שבוויכוח הזה דעתי דורשת בדיקה עמוקה של הכוחות המערערים את הלגיטימציה של המדינה, את הלגיטימציה של הציונות, את הלגיטימציה של היהדות, אלה שמערערים את הייחוד שלנו משאר האומות.

אינני בטוח כלל ועיקר שהכלי שמציעים כאן היום הוא הכלי הראוי לוויכוח הזה. אמרתי גם למציעה, גם לאחרים, שאני מתנגד להקמת ועדות החקירה הללו. לא מפני שלא צריך. צריך לחקור את הדברים הללו,

זה להגן על הציונות מאוגנדה המודרנית, להגן על הציונות מפני דה-לגיטימציה לילדים שהולכים בשדה הקרב. למען מי? למען דור העתיד. צריכים לחקור את זה. והמתח בין החלקים השונים במדינה הזאת, מותר שיתנהל, אבל אסור שייצור דה-לגיטימציה. לכן אני סברתי שלא צריך להקים את ועדות החקירה הללו, אלא להקים ועדת משנה באחת מוועדות הכנסת, אולי ועדת הפנים. אולי ראוי שמציעת הוועדה, דווקא היא תעמוד בראש ועדת המשנה הזאת, אולי ועדה אחרת.

אני לא יכול להיות גם חבר בוועדות עכשיו, אני לא אציע הצעות גדולות בעניין הזה, אבל אולי יקימו ועדת משנה, שהיא תעסוק באופן קבוע בבדיקת אותם היבטים זה לא תנועות, אותם היבטים, אנשים, אולי גם תנועות. לא מהשמאל, מה פתאום מהשמאל? מכל ארגון וכל דבר שהוא נגד המדינה. אלה שעולים על הגבעות או רודפים אחרי קציני צבא הם נגד, אלה שהולכים נגד החוק הם נגד ערכים שעליהם אני גדלתי.

ומצד שני, אנרכיסטים אחרים, שבאים בספינות או הולכים ליד גדרות או משמיצים את חיילי צה"ל, או מחסום בצבע כזה, מחסום בצבע אחר, הם אנטי-ציונים בעיני. כן, צריכים לעצור אותם. אני לא חושב שזה הכלי הנכון. לכן אני מציע שתהיה החלטה של הכנסת, של המליאה, אם המציעים יסכימו: בואו נקים ועדת משנה באחת מוועדות הכנסת. היא תעבוד לאורך כל השנים, וכל אירוע וכל דבר יעלה על סדר-יומה. זה לא איזו ועדה שמתחילה,

זורקים לסל או לא זורקים לסל. והתקשורת יכולה להיות בכל דיון כזה, והדיונים יכולים להיות לעומק, כי זה אמיתי, זה הגנה על המדינה היהודית,

דמוקרטית. וגם הדמוקרטיה כאן חשובה. לכן הצעתי, כי זמני עוד שתי שניות נגמר:

בואו תורידו את הרעיון של ההצבעה הזאת, תקימו ועדת משנה שתעסוק באופן קבוע בסוגיות של ההגנה על אופיה היהודי, על אופיה של מדינת ישראל לפי מגילת העצמאות. נדמה לי שאז תהיה לגיטימציה לעגן את מגילת העצמאות, ודור העתיד יזכור לנו את זה לדורות.

תודה לחבר הכנסת שנלר. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אזרח אנגלי,

נעצר פעם כי הוא צעק שלא צריך מלכה. הוא צעק את זה בכיכר העיר. כששאלו אותו החוקרים: למה לא צריך? למה צעקת כזה דבר? שהוא מנוגד, כנראה, לחוקה דאז, הוא אמר: לא צריך מלכה, כי יש כבר אחת. לא הבנו. לא שמענו. את ההקשר או את הסיפור עצמו?

זה, תרוץ לפרוטוקול. יש כבר אחת. כבר יש דרכים מספיקות למאבק הפוליטי בין שמאל לימין, ואני לא חושב, כמו עמיתי חבר הכנסת שנלר, שוועדת חקירה או שתי ועדות חקירה פרלמנטריות יעשו את העבודה שהשיח הציבורי איננו עושה. אני אפילו משוכנע שלהיפך, בנסיבות שנוצרו ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא הראשון או לנושא השני תהפוך למשיסה,

למין איזה צל שרובץ על חיינו הציבוריים יום-יום. אף אחד לא יבוא להיחקר, כי אי-אפשר לאכוף ולהכריח אנשים להיחקר, וזה יהיה משחק של עצמנו עם עצמנו. אז זו טענה במישור הפרקטי. אין זאת אומרת שאני לא נגעל, ממש בגבול הגועל, כשאני רואה ישראלים, בוודאי ישראלים יהודים, שחלק נכבד מסדר-יומם הוא להלשין על מדינת ישראל בפני אומות העולם, לא במובן של קידום אינטרסים ציבוריים בשיח הפוליטי אלא ברמה הזאת שיושבת-ראש האופוזיציה חוששת לנסוע ללונדון שמא יעצרו אותה, וזאת עבודת יד של ישראלים, או קצינים במילואים ולא במילואים בצה"ל, שחוששים, כי הם חשודים בכל מיני דברים, ומידיהם של אחיהם מהשמאל הרדיקלי הדבר נעשה. אלו דברים שצריך להיאבק בהם, אבל המאבק בהם הוא הזירה הציבורית. ועוד הערה יש לי, לא נגד העניין עצמו של ועדות החקירה. אני רואה פה תחרות, בזמן האחרון, בין שתי מפלגות אחיות שלנו, מפלגות ימין. הליכוד וישראל ביתנו עושות תחרות מי יותר ימני. ואני אומר לכם, גם הליכוד וגם ישראל ביתנו, ביום המבחן הגדול, אם חלילה הוא יגיע, שבו נצטרך להכריע אם מחלקים את ארץ-ישראל או לא, אם אנחנו חלילה עוקרים יישובים או לא, אני לא סומך עליכם, לא על הליכוד ולא על ישראל ביתנו. לא סומך עליכם. יהיו לזה שמות מאוד יפים, יקראו לזה: התנתקות, התכנסות. יש בשביל זה הבית היהודי. עליכם אפשר לסמוך. נא לא להפריע. אתם תקראו לזה התכרבלות, אתם תגידו שזה בכלל לא עקירה, זה סרטוט מחדש של הקו בדרך אוגפת או עוקפת.

בימים האלה, כשאתם תמצאו אלף תירוצים למה אתם לא כל כך ימנים, במבחן הזה יעמדו פה חברי כנסת לא מהמפלגות האלה, כי המפלגה שלך, חבר הכנסת דודו רותם, היא תצביע פה אחד, והפה האחד הזה יהיה של אביגדור ליברמן.

וכולם יצביעו פה אחד. מה שהפה הזה יחליט, זה מה שאתם תצביעו, כולל חלוקת הכותל המערבי לאורך ולרוחב,

לפחות זה יהיה ליברמן. אתה תצביע לפי מה שיחליט זבולון אורלב, זה הרבה יותר גרוע.

ובליכוד יש לנו כבר ניסיון עתיר שנים, של עקירות, התנתקויות והצעות להתכנסויות. על מי נסמוך בליכוד?

מכיוון שאתם יודעים שזה נכון, מה שאני אומר, אתם מפצים את עצמכם בפטריוטיות בשקל. בואו נראה לציבור, עד שאנחנו נעקור את היישובים ונעשה שתי מדינות לשני עמים ונעשה את כל הדברים, שאני לא מאמין בהם ולא מאמין להם. בינתיים נשחק אותה על הזמן, על ימנים, כי יש לנו מתפקדים דתיים ויש לנו מתפקדים ימנים וזה אופנתי. נרדוף שמאלנים, נציק קצת לערבים, ככה בשעות אחר-הצהריים. רבותי, אני רוצה להביע לכם פה עמדה של הציונות הדתית, לפחות של חלקים נכבדים ממנה. אני לא אומר, יש אנשים בציונות הדתית שהם בעד ועדת החקירה הזאת או נגד,

אבל הציונות הדתית איננה שונאת ערבים ואיננה רודפת שמאלנים. נכון. והתחביב הזה,

נא לא להפריע, חבר הכנסת רותם.

חבר הכנסת רותם, נא לא להפריע. זו לא ועדת החוקה, חוק ומשפט, תתאפק קצת. אתה לא חייב להפריע לכולם, עם כל ההערכה שלי אליך.

אף אחד מהציונות הדתית המאורגנת לא הרים את ידו בעד עקירת יישובים. אז מה? כל הטענות הן טענות, כמובן, סרק. לכן אני אומר, אף שראוי להביע סלידה ציבורית מהתנהגות של חוגי שמאל רדיקליים ומפעילות לא מעטה של חלק מהמממנים ומהארגונים האלה נגד מדינת ישראל, זה צריך להיעשות כאן, אולי בוועדות משנה, אולי בוועדות הכנסת, ודאי בשיח הציבורי הישראלי. מי שחושב שהוא יתחיל להצעיד פה בסך אנשים והם יבואו להעיד, ואז נוכיח ומישהו יקבל את ההוכחה, שוגה באשליות, ורב יהיה הנזק מהתועלת.

אנחנו לא נשתתף בכלל במשחק הזה. אני מביע את המחאה על התנהגות של מקצת ארגוני שמאל נגד מדינת ישראל. צריך להביע פה את הבוז, ואם יש עבירות על החוק צריך להשתמש בחוקים הקיימים כדי להילחם בתופעה הנלוזה הזאת. התחרות בין הליכודניקים לבין ישראל ביתנו, כשהשבוע זה התור של ישראל ביתנו ובשבוע הבא זה יהיה התור של הליכוד וכן הלאה, אנחנו לא במשחק הזה.

אמרתי את דעתי: אנחנו לא משתתפים במשחק הזה.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת פרופסור אריה אלדד,

אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, חברי הכנסת, בשבוע הבא אני מתכוון להניח על שולחן הבית את הצעת חוק הקוזק הנגזל. ההצעה היא פשוטה: עוצמת צעקותיו של הקוזק לא תעלה על 100 דציבל, ואם תעלה היא תומר באופן אוטומטי לדמעות תנין, שנפחן לא יעלה על נפח גופו של קוזק לאחר שגירש 8,000 יהודים. אני יודע שזה בכל זאת לא כל כך פשוט, אבל כשתראו את החוק תוכלו לעיין בו. מה היה לנו פה בשעתיים האחרונות? הרבה צביעות והרבה דמגוגיה. מה שמענו כאן? שמענו הרבה ססמאות נבובות על פאשיזם וגל עכור, אבל כשנתעלם מהססמאות וננסה לנקות את עיקר הטענות, רדיפת ארגוני השמאל. שתי ועדות חקירה פרלמנטריות מוצעות כאן.

על מעורבות מדינות זרות בתמיכה בארגונים או ברכישת קרקעות. אני באמת לא רואה למה כל אזרחי מדינת ישראל לא ידעו איזה מדינות זרות מעורבות כאן ברכישת קרקעות בארץ. אם יש ארגוני ימין שנתמכים על-ידי מדינות זרות ברכישת קרקעות, שיבואו לוועדה. אני רוצה לדעת את זה. הוועדה השנייה המוצעת: אנחנו רוצים לדעת מי מממן את הארגונים שעוסקים בדה-לגיטימציה של צה"ל. חברי קדימה, לכם לא אכפת לדעת מי מנסה לעצור את חברת הכנסת ציפי לבני כל פעם שהיא מגיעה לאנגליה, באשמת "עופרת יצוקה"? לכם לא אכפת באמת מי מממן את הדה-לגיטימציה של צה"ל? אז מה היתה הדמגוגיה העלובה הזאת קודם? מה הצביעות הזאת? לא ניתן לאזרחים להיחקר בוועדות חקירה פרלמנטריות, לא ניתן שיגררו עמותות לכנסת, שמעתי כאן. חברים, היו עשרות ועדות חקירה פרלמנטריות, שבכולן הופיעו אזרחים ונחקרו, ועמותות, והעידו. ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא הנשירה ממערכת החינוך, לנושא המגזר הבדואי בארץ, לבדיקת רצח נשים על-ידי בני זוגן, לחקירת תופעות התרחבות האלימות בקרב בני-נוער, אסון המכבייה, נספי השואה, סחר בנשים, לכולן הגיעו אזרחים והעידו, ועמותות והעידו. אז מה הפטפוט הזה: לא ניתן לגרור אזרחים לוועדת חקירה פרלמנטרית? קשקושים. מי עומד מאחורי הגל העכור הזה של עמותות וארגונים שבאים לקעקע את היסודות שעליהם עומדת מדינת ישראל? לעשות את הדה-לגיטימציה למדינה? הפטנט רשום על שם רוסיה הסובייטית. היא הקימה מאות ארגוני חזית, הם קראו לזה "מחנה השלום" וגם ידעו להגיד שמחנה השלום כוחו אדיר, כשכל תכליתם היתה לרתום אנשים תמימים וטובים, בשם זכויות האדם, בשם הליברליות, בשם החירות, כדי לבלום את העולם החופשי, כדי שהמנצחת תהיה רוסיה, ואז היא תוכל להשליט את החופש שלה, את החירות שלה, את זכויות האדם המפורסמות שלה. רוב ראשי ארגוני הטרור בדור הקודם התחנכו ברוסיה, עברו את הקורסים האידיאולוגיים והתיאורטיים שלהם שם. בדור הזה יש גם רבים שעשו את זה באירן. אז בסדר, אז אני מבין את התנגדותם של הערבים, חברי הכנסת כאן, לחקירה הזאת. אבל אותם אנשים מהשמאל הציוני, שבאים כאן ונרתמים לעגלתם של הארגונים האנטי-ישראליים, האנטי-ציוניים, בתמימות, כמו אלה שנלחמו בארצות-הברית בימי המלחמה הקרה, מה להם ולשטות הזאת? מה עם כל הפרופסורים ואנשי הרוח והליברלים? הם לא מבינים מה עושים בהם? החבר לנין נתן תשובה כששאלו אותו פעם מה דעתו על כל הפרופסורים ואנשי הרוח במערב שתומכים ברוסיה.

הם אידיוטים מועילים.

תודה לאדוני. חבר הכנסת אברהים צרצור, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, מכובדי השר, כנסת נכבדה, אין לי ספק שישראל החליטה להפעיל את מנגנון ההרס העצמי שבתוכה. נטייתה האובססיבית להתאבדות מובילה אותה להתרסקות מוסרית או פוליטית, והדרך להתאדוֹת או להתאדוּת מדינית הפכה קצרה מבעבר. אני אקדים ואומר כי אנו מתנגדים להצעת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדות החקירה הפרלמנטריות, מושא הדיון, וזאת בשל הפגיעה הקשה בעקרונות חופש הביטוי, חופש המחאה וההתארגנות של אזרחי ותושבי המדינה, המעוגנים בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, בחוק-יסוד: חופש העיסוק ובחוקים אחרים, ולהלן עיקרי התנגדותנו: 1. אישור המליאה את הצעת ועדת הכנסת שבנדון ייצור אווירה ציבורית שתגביל את חופש המחאה והמחשבה. ועדות אלו פוגעות באושיות המשטר הדמוקרטי בישראל וחותרות תחת ערכי יסוד כמו חופש הביטוי, חופש ההתארגנות וחופש העיסוק. 2. היוזמה הנוכחית היא תקדים, משום שהוועדות אמורות לעסוק בנושאים אידיאולוגיים המזוהים עם צד אחד של המפה הפוליטית, והן יפגעו, כבוד היושב-ראש, בזכויות יסוד של המשטר הדמוקרטי. היוזמים ראו לנגד עיניהם ארגונים מסוימים בלבד שאותם הם מבקשים לחקור, ובכך מנסה הרוב הנוכחי בכנסת השמונה-עשרה לפגוע ביסודות הדמוקרטיה המעורערים ממילא ולערער אותם יותר. 3. גל החקיקה המטורף והאנטי-דמוקרטי שעוברת הכנסת בתקופה זו, שבכללו יוזמה חמורה זו, מנסה להשתיק יריבים פוליטיים ולהשתלט על חופש החשיבה במקור ראשון ועל חופש הביטוי, בניגוד לעקרונות הדמוקרטיה, שמחייבים את השלטון שלא להשתיק את המבקרים אותו אלא להתמודד עמם בדרכים סבירות ולגיטימיות. 4. רבים שדיברו לפני הזכירו את המושג מקארתיזם, שהוא הכינוי לרדיפה פוליטית שמטרתה סימון והענשה של פעילים הנוקטים עמדות פוליטיות שאינן תואמות את רצון הממשל, תוך הסתמכות על שמועות, עדויות מפוקפקות וראיות בלתי מספיקות. תקופת המקארתיזם, כבוד היושב-ראש, נחשבת לתקופה שחורה בהיסטוריה של ארצות-הברית הדמוקרטית, וכאן בישראל מנסים להכניס את המדינה ואזרחיה לתקופות מסוג זה, ולצערי הרב מצליחים במידה ניכרת ביותר. 5. חקיקה זו, אם תעבור,

תצמצם רבות את המרחב הדמוקרטי, שבלאו הכי הוא מוגבל, ולו מבחינתנו כציבור ערבי, והדרך תהיה מאוד קצרה עד שהמדינה תוותר על אחד מעקרונות היסוד של הדמוקרטיה, הלוא הוא עקרון חופש הביטוי,

ולצורך השוואה, תהיה המדינה דומה לכמה מדינות שגלשו ונהיו למדינות פאשיסטיות. וכל זה בשמה של הדמוקרטיה. 6. מטרותיהן של ועדות החקירה האלו הן סתימת פיות והשתקת הביקורת והפחדת היריבים הפוליטיים. ובמקור ראשון, להגביל את חופש המחשבה ולהוות ניסיון להשתלטות על הדעות. בקצרה, יוזמה זו הינה יוזמה אנטי-דמוקרטית. ולבסוף, כבוד היושב-ראש: אי לכך אנו קוראים לחברי הכנסת הנכבדים לחשוב בצלילות ולראות את התמונה בכללותה ולהתנגד בכל הכוח ליוזמות אלו. תודה.

חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חבר הכנסת טלב אלסאנע. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני

לברך את אביגדור ליברמן וישראל ביתנו על הצעת החוק, גם דני דנון, על הצעת החוק, זה לא חוק. על הצעת הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לחקירת ארגוני השמאל, שמקרבת את ישראל בצעדי ענק אל "1984" של ג'ורג' אורוול. שנת 1984, רבותי, היתה שנה רגילה לגמרי. שמעון פרס כמעט ניצח בבחירות, ישראל היתה במלחמה, הכלכלה כמעט קרסה. אני הייתי בן 26, רופא צעיר. ומי שחי באותה שנה לא יכול היה שלא לשמוע את האח הגדול של ג'ורג' אורוול, את חדר 101, את משטרת המחשבות ושלל מושגים אחרים של אותה תקופה. לא היתה חשיבות לדבר שהשנה שבה בחר אותו אורוול היתה מספר שרירותי לחלוטין, היפוך הספרות של 1948, שנת כתיבת הספר, ועוד כמה דברים אחרים. הסמליות היתה העיקר. וכמובן, כמו להוסיף חטא על פשע, השנה היתה תשמ"ד. הסמליות, יש להודות, היתה מגוחכת. עיקר כוחה של שנת 1984 של אורוול נובע מכך שלא היתה באמת זמן. משמעותה באה לה משום שהיא אורבת אי-שם בעתיד, ושיסודותיה קיימים בעצם הימים האלה. כמה הם קיימים בעצם הימים האלה בכנסת הזאת, הכנסת השמונה-עשרה, שבה השליט הוא אביגדור ליברמן, שמוליך אחריו את ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרוקד על-פי חלילו של איווט ליברמן ושל ישראל ביתנו. מי שטען וטוען, ואני בתוכם, שהפאשיזם לא יעבור, יודע שבעצם הימים האלה הפאשיזם עובר, הוא מרים ראש, הוא מנצח, הוא פוגע בכל חלקה טובה. זורע הרס, שנאה, מדון, רודנות, מחשבה טוטליטרית. הזמן הוא לא "הזמן הצהוב", הוא הזמן השחור. שחור משחור. שחור כמו אותה משטרת מחשבות שמבקשים להקים הדוכסית פניה ושרלוק דנון. אותה קבוצה שחושבת שמספיק להגיע באמצעות הקלפי כדי לשלוט ולדכא ולהכתים ולכפות כל דבר. למה?

כי אנחנו יכולים. because they can. לא כי הם רוצים, הם פשוט יכולים. אמרתי, ואני חוזר ואומר: בכנסת הזאת, בכנסת של ישראל ביתנו, המוליכה את הליכוד באופן משפיל, זוחל כמעט על ארבע, מאחוריהם, אפשר להעביר כל הצעת חוק אנטי-ערבית, גם אם יש בה אמירה שלמעגל יש ארבע פינות ושהשמש זורחת ממערב. בישראל ביתנו זה עובר. בכנסת הזאת זה עובר. אם החוק הזה לא יעבור, זו תהיה מוטציה בניגוד לזרם הפאשיסטי. חוק החרם עבר. חוק החרם עבר, אדוני ראש הממשלה, לא כי לא הגעת, אלא משום שאתה אמרת שאתה תומך בחוק, אפשרת, דחפת כדי שהחוק הזה, שמשאיר איים שאי-אפשר לבקר אותם, אי-אפשר למתוח עליהם ביקורת, קוראים להם "התנחלויות", והמתנחלים שליטי הארץ הזאת, אדוניה. והכנסת, משרתיה. משרתי המתנחלים וההתנחלויות. חוק שאסור למתוח ביקורת, אסור להכריז על חרם. מה היה העולם החופשי עושה לולא אותה גברת רוזה פארקס ממונטגומרי, שסירבה לקום באוטובוס? אותה אשה שחורה, אפרו-אמריקנית אמיצה, שבגללה מרטין לותר קינג הכריז על חרם האוטובוסים.

לא היה מכריז על חרם, ההיסטוריה שם היתה משתנה. רק חוק החרם, חוק ועדות הקבלה?

אדוני היושב-ראש, כנסת

סגן ראש הממשלה הוא אביגדור ליברמן, יושב-ראש ועדת חוקה הוא דני המאיים רותם, יושב-ראש ועדת חינוך אלכס המתקצב, יושב-ראש ועדת חינוך,

ושריה הבלתי-חשובים שמגיבים תמיד ליוזמות של ישראל ביתנו, היא כנסת מגוחכת, כנסת עלובה, כנסת נגררת. אדוני היושב-ראש, דני המאיים?

נמצא כאן כדי לחסום אנשים כמוך. וינסטון סמית', גיבור הסרט, אדוני היושב-ראש, חי בעליבות בדירה קטנה במדינת אוקיאניה, כך נקראה אותה מדינה בספר של ג'ורג' אורוול. אוקיאניה אז, ישראל ביתנו היום או ישראל היום, היא אותה מדינה שמשטרת המחשבות של ישראל ביתנו שולטת בה, האוכפת פשעי מחשבה. מאמרים רבים נכתבו אז על השיא החדש או השיח החדש שאתם רוצים ליצור אותו כאן, הממשלה הזאת,

בנימין נתניהו באמצעות חוק החרם, אתה, אלכס מילר,

אתה באמצעות חוקים של ועדת החוקה, וישראל ביתנו באמצעות ועדת החקירה הפרלמנטרית. אדוני היושב-ראש, אוקיאניה, שלט שם הסוצאנג, הסוציאליזם האנגלי, שיח חדש. הם לקוחים, הערכים האלה, מאותם ערכים של ברית-המועצות. אותה פרקטיקה אז. יש לומר את זה באומץ. לא מקרה שאותם ערכים של ברית-המועצות, של משטרת מחשבות, של דיכוי מחשבתי, של משטרת מחשבות, מגיעים אלינו דרך מפלגה מסוימת, ישראל ביתנו. אותה מפלגה שהיא המפלגה הפאשיסטית היהודית, בקיצור מאפיה. מאפיה של מחשבות, נא לסיים. ושל כנופיית מחשבות המבוססת על הטפה לשנאה, על שנאת האחר, בעיקר אם הוא מיעוט. המפלגה הזאת והימין דורסים כל מה שנשאר כאילו ליברלי. בית-המשפט העליון, אני שייך לעם שלא קיבל סעד מבית-המשפט העליון, חבר הכנסת טיבי,

למרות זאת, אני מוצא את עצמי מולך, מולכם כולכם, מגן על עצם החופש שיש לתת לבתי-המשפט. לא ירחק היום ואנשים מהימין יתנקשו בחיי שופט מבית-המשפט העליון או בשופטים אחרים על רקע פוליטי, כי כבר התנקשתם בראש ממשלה, פגעתם באנשים פוליטיים באמצעות הפגנה, עשיתם את זה ותמשיכו לעשות זאת. נא לסיים.

מי שטוען שהפאשיזם לא עבר, רואה אתכם והוא יודע שלצערי הרב הפאשיזם כן עובר. תודה רבה. חבר הכנסת טלב אלסאנע. הרשימה ארוכה וצריך להקפיד על לוח הזמנים.

צריך להקפיד על לוח הזמנים. השעון מופעל, אל תדאג. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, שר החוץ הוא אדם מסוכן, שר החוץ הוא אדם שמהווה סכנה, שר החוץ הוא אדם שהכריז שהוא רוצה להפציץ את אירן, את טהרן, את אסואן.

אבל כנראה הוא מצליח להפציץ ולחסל את ההיגיון שבמדינה ומאיים על בית-המשפט העליון. שר החוץ הוא אדם שהרקע שלו, על זה גם חוקרים אותו במשטרה. לכן אם יש בקיאות וידע וניסיון לחברי המפלגה הזאת כאשר מבקשים להקים ועדת חקירה, בגלל החקירות שהבוס שלהם ערך וקיים במרתפי היחידה לחקירה. יש להם הידע, מתוך החקירות שהם עצמם עברו. במציאות שלו והידע והניסיון הוא מייצג את המאפיה בישראל. תארו לעצמכם שאל קפונה היה ראש ממשלה. איך היתה מתנהלת אותה ממשלה? הוא יכול להגדיר אותה כממשלה של מדינה דמוקרטית, אבל תארו לכם איזה ערכים היו מנחים אותה. באותה ממשלה היה ג'וזף מקארתי יושב-ראש ועדת חוקה, ולכל טירוף שלו ושיגעון היה נותן את המעטה של חוק. האם אותו חוק שמעגן את הטירוף הופך להיות חוקי? יש בו היגיון? הוא נשאר גם מטורף. זו מפלגה שאין לה ערכים, זו מפלגה שאין לה אלוהים, זו מפלגה שמשעבדת את היצר ואת הכוחנות. זה מה שהיא מייצגת מדי יום. שלחו אותך לוועדת חוקה, זה מדי יום ביומו. אני רואה את זה ואני בוש ונכלם שאנשים כמו אלה יושבים בוועדת חוקה. לדעתי הוא אדם מסוכן, כי אם מסתכלים איך הוא בחר את הצמתים, איפה לתפוס, את יושב-ראש ועדת חוקה, לקדם חקיקה בזויה, אנטי-דמוקרטית, כאילו הדמוקרטיה היא דמוקרטיה על-פי הזמנה. הדמוקרטיה על-פי רצונך. מה שאתה רוצה, אתה יכול להגדיר אותו דמוקרטיה. אתם בשיטה שלכם תמשיכו להגיד, תובילו את המדינה שתהיה מדינה יהודית,

גזענית ודמוקרטית. אתם יכולים ליישב את שתי הסתירות, דבר והיפוכו ביחד, ולהגיד שזה יכול להתקיים בכפיפה אחת. העניין הוא, יהודית וציונית. אוי לציונות שיש בה הגזענות עד כדי פאשיזם. חבר הכנסת רותם. אתם, לדעתי, יכולים למצוא את עצמכם במושב מאוד מכובד במפלגות הכי פאשיסטיות בתקופות הכי חשוכות בהיסטוריה האנושית, ואתם יכולים לקבל פרס על השיטה שבה אתם רומסים ואתם משתלטים. לצערי, בפעם הראשונה יש ראש ממשלה שהוא לא מושל, ראש ממשלה שהוא נמשל, שהוא נגרר, ראש ממשלה שמי שמכתיב לו את הטון זה שר החוץ. יש ממשלה, אבל המפלגה שנותנת את הטון זה המפלגה הפאשיסטית הזאת. מה שאתם עושים, אם על-ידי חקיקה, אם על-ידי הצעה ואם על ידי מערכת הבחירות שלכם, זה להסית לשנאה, האג'נדה האחת והיחידה שלכם. יכול להיות שהמקור של תפיסת העולם הוא לא בתחום הפוליטי בכלל, הוא בגלל רגשי נחיתות.

לצערי, עולים חדשים. לא לצערי, זאת עובדה. אתם עולים חדשים. אין לכם שום שייכות לכאן. אתם לא יודעים על שום מקום, אתם לא יודעים להשתלב בנוף הקיים, ואיך תקבלו לגיטימציה? הדרך הקצרה לקבל לגיטימציה זה שנאה ושנאה נגד ערבים. אז אתם יכולים להגיד: אנחנו יותר פטריוטים, אנחנו יותר לאומנים, אנחנו יותר ציונים, כי אנחנו שונאים ערבים. הדרך הקצרה להשתלב בנוף הקיים, באווירה הקיימת, זה להסית נגד הערבים, זה להרעיל את האווירה, זה להטיף לשנאה, ואת זה אתם עושים, כי זה בא מבעיה פסיכולוגית שאתם סובלים ממנה. מה שקורה, אתם רוצים להתחיל בחקירה נגד כל מי שמייצג את הטוב. האגודה לזכויות האזרח, תחת חקירה ותחת מתקפה, "שוברים שתיקה", אנשים שמשקפים את המצפון, הנעדר אצלכם, הם תחת חקירה, "בצלם" צריך לחסל.

החוקרים שלכם במשטרה צריכים להיות תחת חקירה על כך שהם מעזים לפתוח בחקירה נגדכם. וגם שופטי בית-המשפט העליון יהיו תחת חקירה, איך מעזים לפסוק בניגוד לרצונכם? ואתם תמשיכו במגמה הזאת, ותמשיכו להגיד שזו מדינה דמוקרטית. אדוני היושב-ראש, במאפיה חברי המאפיה נקראים גנגסטרים. בישראל ביתנו חברי המאפיה נקראים או שרים או יושבי-ראש ועדה, אבל הם נשארים גנגסטרים.

תודה רבה. חבר הכנסת מסעוד גנאים. אחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת, אני לא נרגעתי, אף אחד לא נרגע כאשר בישרה לנו חברת הכנסת קירשנבאום שהעניין הוא לא עניין של חקירה אלא מחקר. זו סדנה אקדמית, מה אתם רוצים, זו אקדמיה. מחקר מעבדה, אבל זה לא מעבדה ולא מחקר אקדמי שהנושא שלו הוא ביולוגיה או כימיה. כנראה כימיה אנושית פוליטית. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אמרתי מעל הבמה הזאת שלמפלגה הזאת ולמשת"פים שלה, ובראשם ראש הממשלה,

יש תוכנית שלבים, שהיא מאוד דומה לתוכנית של מועמר קדאפי, הם רוצים לרדוף כל חלקה דמוקרטית, ליברלית, אנושית במדינה הזאת, זנגה-זנגה, שיבר-שיבר,

ואל תטעו, תוכנית השלבים שלהם נובעת ממנטליות טוטליטרית פאשיסטית שלא תסתפק בחוק אחד או שניים, או בוועדה, הם רוצים, אדוני היושב-ראש, מא בעדה-בעדה-בעדה ועדת החקירה, וזה להגיע למדינת ישראל, ובאמת אמרה חברת הכנסת קירשנבאום: זה על דמות המדינה. אז איזה דמות הם רוצים למדינה? הם רוצים דמות פאשיסטית, יהודית pure, טהורה, גזענית. זאת האמת. והאמת, אדוני היושב-ראש, כל יום שמבשרים לנו על חוק גזעני חדש, על ועדה חדשה, אנחנו אומרים לעצמנו, כערבים: ואללה, צדקנו. אנחנו תמיד אומרים שזה לא הולך יחד, המשוואה הזאת של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. יש כאלה, ועכשיו הם רוב, שחושבים שאין צורך בדמוקרטיה, כי הדמוקרטיה בישראל היא רק קש, היא קוסמטיקה מסוימת, היא חלק מהנוף הישראלי, היא הנווה שראש הממשלה בישר לקונגרס,

אבל הנווה הזה הולך ומתייבש ונהפך למדבר. יש כאלה, ועובדה, יש מפלגה שלמה שרוצה שישראל תיהפך לישראל ביתם, וכל אזרח בבית הזה חייב לעבור, חייב תעודת כשרות. תעודת הכשרות הזאת, אתה חייב לעבור במסננת, במדד הפטריוטי של המפלגה הזאת, וכנראה, תחילה הערבים לא עברו, עכשיו ארגוני זכויות אדם, שמאל, ולא יישאר אף אחד. אדוני היושב-ראש, בימי הביניים היה מה שמכונה אינקוויזיציה. אינקוויזיציה זה בית-דין של הכנסייה, בית-משפט, שרדף את אלה שחשדו שהם כופרים, או שהמירו את דתם. אינקוויזיציה זה מהמלה הלטינית "אינקוויזיציו" הכוונה: חקירה. אז האינקוויזיטור החדש רוצה לחקור אותנו, רוצה לחקור את אלה שמתנגדים לדעתו. וזה מזכיר לי גם את הסיפור, אני לא יודע אם יש בתנ"ך, אולי יש בתנ"ך, על הנביא לוט, יש סיפור כזה גם בקוראן. הנביא לוט היה מאמין עם בני ביתו, והוא היה שונה משאר תושבי העיר, שכולם טבעו בחטאים, אז הם החליטו לגרש אותו.

אמרו ככה: גרשו את לוט ומשפחתו, כי הם טהורים, הם נקיים. זה סילוף של הסיפור האמיתי. אני אומר את הסיפור בקוראן. זה מה שאני יודע, הסיפור בקוראן, חבר הכנסת חסון. רוצה שנתווכח אחר כך, זה בסדר גמור. אדוני היושב-ראש, אי-אפשר, כמורה להיסטוריה גם, את הדמיון, אני לא יודע למה הם נרגזים כשאומרים שזאת מפלגה או מנטליות פאשיסטית. זה מאוד דומה. מוסוליני, מה רצה? להחזיר עטרה ליושנה, רצה להחזיר את התהילה של האימפריה הרומית לאיטלקים. דרך מה? דרך דיקטטורה, דרך טוטליטריזם ועקרונות הפאשיזם, שלושה עקרונות: המנהיג מגיע לשלטון בזכות תכונותיו המיוחדות, הוא מורם מעם, וסמכותו אינה מוגבלת, כי הוא מעצב האידיאולוגיה של המדינה. מה מנסים לעשות פה? זה פאשיזם, אין מלה אחרת. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. חבר הכנסת ישראל אייכלר אחריו. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני רוצה לתת לעובדות לבלבל אותי,

להוריד את הדברים לקרקע המציאות. הממשלה, רשמית, לא תומכת, ואין משמעת קואליציונית בעד ההצעה. ההצעה תיפול היום בכנסת, והיא לא תעבור, כך שהוויכוח הוא לא עם ההצעה הספציפית הזאת, וכאילו היא עוברת, כי נוצר הרושם, אני קיבלתי כמה טלפונים, שמעו חלק מחברי הכנסת, אמרו: ההצעה עוברת, כי כולם מדברים כאילו היא עוברת. ההצעה לא עוברת,

היא תיפול עכשיו, אבל אני אומר לכם עכשיו, ההצעה הזאת תובא עוד הפעם למליאה, ויכול להיות שיעשו בה אי-אלו שינויים קוסמטיים, אבל לא נראה לי שמפלגת ישראל ביתנו תוותר על זה, ולא נראה שלי שמר בנימין נתניהו, שמסיבות קוניונקטורליות, לא עקרוניות,

מהתמיכה שלו בהצעת החוק, אנחנו עומדים בפני אותה בעיה. אין כאן, באי-תמיכה בהצעת החוק, שום דבר שמעיד על משהו טוב בממשלה. ההצעה הזאת עברה בוועדת הכנסת, אושרה בוועדת הכנסת, זכתה לתמיכה ממשלתית, ומר בנימין נתניהו, מסיבות שונות, חשב שזה לא הזמן לתמוך בהצעת החוק, בהצעה, אבל באותו זמן הממשלה הזאת תמכה כמעט בכל חוק גזעני ואנטי-דמוקרטי, ונתנה צ'ק פתוח לכל ההצעות האלה. הדברים הגיעו עד כדי כך שכל שבוע יש לנו הצעת חוק גזענית או אנטי-דמוקרטית שהממשלה תומכת בה. ואני אמרתי לחברים שלי שאם יהיה שבוע בלי הצעת חוק גזענית או הצעת חוק אנטי-דמוקרטית, אנחנו נערוך מסיבה גדולה. לא היתה לי עדיין הזדמנות להזמין את חברי לאותה מסיבה, כי כל שבוע יש הצעת חוק אנטי-דמוקרטית. ההצעה האחרונה היתה הצעת החרם, שהוכיחה שהכנסת היא מבצרם של אויבי הדמוקרטיה. ולכן, אי-תמיכת הממשלה, הרשמית, בהצעת החוק היא צעד טקטי, מניפולציה פוליטית ותו-לא, והיא צעד יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, כי ההבדלים בין דוד רותם לבין בנימין נתניהו הם אפסיים, אין שום הבדל. הם באים מאותו בית-מדרש שמזלזל בדמוקרטיה, שמזלזל בזכויות אדם, שרוצה לבנות הון פוליטי על-ידי רדיפת האזרחים הערבים וארגוני השמאל. ההצעה שנדונה כאן, והיא תחזור, היא תחזור באופנים שונים, דרך אגב. יכול להיות שתיעשה לה הפרטה, יכול להיות שיוחלט בישראל ביתנו,

היות שיש להם כל כך הרבה ועדות, להתחיל להזמין, לערוך דיונים, איך אומרים? לחתוך אותה לחתיכות, את הצעת החוק. כל שבוע לזמן דיון על נושא, המרצים שמעבירים ביקורת על ממשלת ישראל, הארגונים לזכויות אדם שמפרסמים דוחות על המצב בשטחים הכבושים בעולם. אני צופה שאחרי היום הזה המצב יהיה יותר קשה, לא יותר קל, כי יש כאן רצון עז ויש רוב אוטומטי שיעביר את הרצון הזה

להוכיח את עליונותו של הימין וכדי להגן על הכיבוש. כי בסופו של דבר, הצעת החוק היא באה להגן על הכיבוש ולמנוע ביקורת על הכיבוש ולמנוע חשיפה של פשעי הכיבוש. למה לרדוף ארגוני זכויות אדם? אם אתה חושב, או מישהו חושב, שהם מעבירים אינפורמציה לא נכונה,

שיוכיח זאת, שיתמודד עם הדוחות של "בצלם" ו"רופאים לזכויות אדם" ולא ינסה להשיג ניצחון טכני באמצעות ועדות חקירה. לכן אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, כי אני צופה שהחל מהשבוע הבא יתחילו לזמן דיונים בוועדות תחת הכותרות של אותה הצעה שהולכת ליפול היום. אני חושב שאנחנו, יש לנו נחמה פורתא שההצעה תיפול היום, אבל אולי לכמה דקות, כי המאבק יהיה הרבה יותר קשה אחר כך. יש כאן רוב ימני שלא מאמין בדמוקרטיה אלא מפעיל את הטיראניות של הרוב. ויש הבדל גדול מאוד בין דמוקרטיה למיוריזציה.

חבר הכנסת ישראל אייכלר. אחריו, חבר הכנסת דוד רותם. חמש דקות, אדוני.

אדוני השר, חברי הכנסת, אחד הדברים היפים בדמוקרטיה זה שכל אחד בא עם הכאבים שלו, ואותה התמונה כל אחד רואה מהצד שלו. האמת היא שאני שומע פה את חברי הכנסת הערבים, ובאמת, אין דעתי נוחה מן התחושה הזאת של רדיפה של ערבים או ניסיון לסתום פיות או דברים כאלה, אבל משום מה, אולי מכיוון שאינני חש את זה, אני לא רואה בהצעות האלה לוועדות חקירה פרלמנטריות את הכאב שאני שומע בדבריהם, אבל אני מאמין לכאבם. ולכן, אילו היתה המטרה באמת להילחם באזרחים הערבים שוחרי שלום ורוצי שלום, אולי לא היינו צריכים את ועדת החקירה הזאת ואולי לא היינו צריכים לתמוך בה. ואני עד לרגע זה עדיין לא יודע מה תהיה הצבעתי, כי יש גם אצלנו בסיעה חופש הצבעה. אבל אני רוצה לדבר על הכאבים שלנו.

זה הבוחרים של יהדות התורה ושל ש"ס ושל היהדות החרדית והדתית, שנרדפת עד חורמה על-ידי אותם ארגונים שמקבלים כסף מאותם מקורות ששמו להם מטרה לסכסך ולעורר מדנים בין האזרחים, וכאילו בשם הגנה על דמוקרטיה הם עושים הכול כדי ליצור מצב שיהודי חרדי לא יוכל לחיות בארץ-ישראל, כדי שאדם יהודי שמגיע לתל-אביב, יזעקו אחריו כאילו היה האויב, כדי שהילד החרדי לא יהיה לגיטימי, שיש יותר מדי ילדים חרדים בארץ הזאת. ותנועות שפועלות בעניין ממומנות על-ידי אותם גופים אנטישמיים בארצות-הברית, או גופים זרים ממדינות אחרות, שמממנים אותן. הרי הצביעות של אותם ארגונים זה שהם מרמים גם את התורמים. הם באים לתורם באמריקה,

או לאיחוד האירופי או למישהו ואומרים: אנחנו רוצים להגן על הדמוקרטיה נגד הפאשיזם, נגד הקיצוניות, נגד ההתחרדות, נגד הדת, נגד הימין, עושים סלט כזה.

אותו תורם יכול להיות אפילו יהודי, או לא-יהודי, שלא שונא אנשים חרדים, הוא לא שונא אנשים דתיים, אבל בפועל הוא מממן מערכת הסתה משומנת שכלי התקשורת עומדים לצדה, ברובם הגדול. אני יכול להביא לאדוני היושב-ראש דוגמאות אין-ספור. כל הקמפיין הזה נגד ילודת ילדים בארץ-ישראל,

כל הקמפיין הזה שמציג את החרדים כאויבי האור, הדמוקרטיה, הערכים, מי מימן? הרי יש פה ארגונים שממומנים על-ידי יהודים ולא-יהודים בחוץ-לארץ, שחושבים שהם מממנים כאילו את השלום, שהם מממנים כאילו את החינוך, ולמעשה מה שהם מממנים, את המלחמה למען האפליה, למען אפליית ילדים קטנים. אין לך מערכת חינוך בארץ בקרוונים ובמקומות, בעוני ודוחק כזה כמו החינוך החרדי. מי עושה את זה? פקידים. מאיפה הפקידים לוקחים את האווירה הזאת נגד, את הסכנה של ההתחרדות? מאותם ארגונים אנטישמיים שפועלים בשם הדמוקרטיה וזכויות האדם. ממי בג"ץ מקבל את כל החומרים האלה נגד היהדות הדתית בכל החוקים שבאים לכאן לכנסת? מאותם ארגונים שמממנים עורכי-דין שעובדים ימים ולילות. אחד הארגונים שם למטרה מוצהרת לעקוב אחרי חברי כנסת חרדים. הם רוצים לראות אותם בבית-הסוהר. למה השר לשעבר בניזרי, השר בניזרי, יושב בבית-הסוהר יותר זמן מאשר קבע בית-המשפט קמא? למה החמירו עליו פי-שלושה? כי האווירה שנוצרה בתקשורת הישראלית היא שהחרדים הם גנבים והשרים הדתיים של ש"ס הם סכנה לדמוקרטיה, ויש להם מטרה להכניס את כולנו לבתי-הסוהר. ונשיא המדינה מפחד לקצוב את עונשו של בניזרי כפי מה שבית-המשפט הראשון קבע, שהוא בדק את כל הנתונים, אני לא נכנס עכשיו לעניין המשפטי, אבל נניח שכל מה שבית-המשפט קבע נכון וצודק, אז למה לא לתת לו את הזמן שבית-המשפט קבע? למה הוסיפו לו כמה וכמה שנים, פי-שלושה? האווירה הזאת, שהשופט יונק אותה מהתקשורת, היא חומר שהארגונים האלה מביאים לו. הוא הדבר לגבי, כל הנושאים היום בעיתון אחד, שאני לא רוצה להזכיר את שמו אפילו, הכותרת הראשית בעיתון, חבר הכנסת רותם, אתה יכול לנחש מה הכותרת הראשית של הסכנה הגדולה ביותר שעומדת למדינה היום בעיתון שנקרא "לאנשים חושבים"? החרדים. החרדים. במקרה היום לא, במקרה היום זה החיילים הדתיים, והם לא חרדים, אלא ציונים-דתיים, שמסכנים את הצבא ומביאים הקצנה לצבא. נא לסיים. והם מצטטים את מי שהיה ראש אכ"א, אבי זמיר: לא רוצים אותם בצבא. מי עשה את האווירה הזאת? מי מממן את ההסתה הזאת נגד החיילים הדתיים שמוסרים את נפשם בצבא? אחר כך הם אומרים לחרדים: למה אתם לא הולכים לצבא? אבוי, הם פוחדים פחד מוות שהחרדים יבואו לצבא. אמר לי פה חבר כנסת דתי, כשהרב מוזס דיבר פה, כל כך הרבה ציונות היום,

עוד מעט יהיה לנו רמטכ"ל חרדי. אמרתי לו: ברגע שאתה תהיה שר הביטחון והרב מוזס יהיה הרמטכ"ל הם יצאו למלחמה נגד, הם יברחו מהארץ הזאת. לכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, הקרנות האלה הן קרנות שהן לא לגיטימיות מהסיבה הפשוטה: אנשים זרים ומדינות זרות מתערבים לרעה בתוך האוכלוסייה הישראלית לעורר מדנים בין האוכלוסיות. אני לא רוצה שיפגעו באוכלוסייה הערבית, אני מכבד מאוד את האוכלוסייה הערבית, 20% מהאוכלוסייה בארץ הזאת. ואם אני רוצה שישמרו על מיעוטים בארץ הזאת, צריך לכבד את האוכלוסייה הערבית, אבל מצד שני אסור לתת לגורמים זרים לסכסך בין ערבים ליהודים, בין דתיים לחילונים ובין דתיים לחרדים. צריך להיאבק נגד הארגונים האלה ולשלול את הלגיטימיות שלהם. האם הדרך היא ועדת חקירה פרלמנטרית? את זה אני לא יודע, ולכן אני לא אומר מה אני אצביע. תודה רבה לאדוני. חבר הכנסת דוד רותם, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אופיר אקוניס. בבקשה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כמה צביעות היתה היום בדיון. חבר הכנסת חסון, אתה מפריע לי.

ההתייעצות המתמשכת הזאת בקדימה, חבר'ה. אני רוצה להזכיר לכם, אתמול בשעה 13:30 צלצל ה"ביג-בן", וברגע שהוא צלצל, תפעיל את השעון. מה אתם דואגים לשעון? אני לא מבין, אתם מעירים ליושב-ראש? איזה מין דבר זה. אמרת "ביג-בן" אנשי קדימה ישר דואגים לשעון. הם אנשים דייקנים. התחילה ועדת חקירה של הפרלמנט הבריטי לדון בנושא האזנות של התקשורת הבריטית לכל מיני אנשים. פה לפחות לא שופכים קצף גילוח. תארו לכם, רבותי היקרים, מה היה קורה אם הכנסת היתה מקימה ועדת חקירה לבדוק את התקשורת בישראל. אל תיתן רעיונות, חבר הכנסת רותם. מה ששמעתם כאן עד עכשיו הרי מתעלם לחלוטין מקיומה של דמוקרטיה. אתה מבין, אני יושב פה ואני רואה את כל אנשי השמאל ההזוי במדינת ישראל מדברים על הדמוקרטיה. רק שנייה, הצד השני זה הימין המפוכח? רק עכשיו ישבת פה חצי שעה. בוא נאמר ככה, רציתי להיכנס לאווירה מה זה שמאל הזוי, והצלחתי לא רע. גיליתי כמה אתם הזויים. בוא נאמר, יש גבול לכמה אני יכול לסבול את זה, נא לא להפריע לחבר הכנסת רותם. אדוני יוסיף לי על זה זמן, רק ישים לב. אין לו הרבה מה להגיד, אנחנו ממלאים לו את הזמן. על כל פנים, הדבר הוא מאוד פשוט, רבותי. באם הדמוקרטיות, אנגליה, הפרלמנט חוקר תקשורת, כאשר במקביל ה"סקוטלנד יארד" מנהל חקירה פלילית, ואף אחד לא אומר: עזבו, מנהלת את זה המשטרה, תנו למשטרה לפעול.

מה שיוצא לאור השמש, הוא המחטא הטוב ביותר שיש. רבותי, אני לא מבין למה כשמדברים על ארגונים מסוימים כולכם קופצים ורק השמאל צריך להגן על הארגונים האלה. מה עושים הארגונים האלה? אלה אותם ארגונים שמעבירים את האינפורמציה שמונעת מציפי לבני לנסוע לאנגליה, עליהם אתם רוצים להגן? אלה אותם ארגונים שגורמים לכך שאלופים בצה"ל מגיעים לשדה התעופה ולא יורדים מהמטוס כי הם ייעצרו, ועליהם אתם מגינים. אז אני אומר לכם משהו: לדמוקרטיה מותר להתגונן. זה כבר נקבע בפסק-דין ירדור, שבו סגרו עיתון שהסית נגד המדינה. אבל אתם, לא נוח לכם, משום שכל דבר שקשור לשמאל ההזוי הופכים אותו לזכויות אדם. אני רוצה לשאול אתכם: איפה היו כל הארגונים האלה, כולל אותו ארגון שניצן הורוביץ היה חבר בהנהלתו ושלח אותנו להשיל נעלינו מעל רגלינו כשאנחנו מדברים עליו, כשגירשו 8,000 יהודים? הם לא היו מוכנים להגן על היהודים האלה.

אבל אלה דברים שאתה מתחיל בהם ולא יודע איפה זה נגמר. אני יודע היכן זה נגמר. מה שאני רוצה זה דבר אחד ויחיד, אתה רוצה שיחקרו את מוסקוביץ גם? בואי נאמר ככה, שיחקרו גם את מוסקוביץ. תגישי הצעה, ואם היא תעבור, יחקרו גם את מוסקוביץ. את מבינה, אני מדבר על ארגונים שמקבלים מימון ממדינות זרות כדי ליצור מצב לא נוח למדינת ישראל. גם אלה שבונים בגדה המערבית וביהודה ושומרון, במאחזים, יוצרים מצב לא נוח למדינת ישראל. אם יש ממשלות, רבותי, נא לא להפריע. חברת הכנסת זוארץ. אותן ממשלות זרות שתומכות בבנייה ביהודה ושומרון, צריך לחקור אותן. אבל אולי תגידי לי איזה ממשלה, יש כזאת?

יש גם אנשים פרטיים הזויים שהמטרה שלהם היא לשבת על גבעות. סליחה, בואי נאמר ככה, יש הרבה מאוד הזויים. אני רואה חלק מהם לפני. העניין הוא רק דבר אחד. יש פה רופא פנוי? אחמד טיבי יצא. ד"ר אדטו יכולה לעזור פה לכולם. אל תשלו את עצמכם שאתם מגינים על דמוקרטיה או על זכויות אדם. אם אין מה להסתיר, בואו נשים זאת פתוח לשמש, שכולם ידעו מי המממן, מהן הפעולות הנעשות. הגיע הזמן שאזרחי ישראל יוכלו לדעת מי מלשין על חיילי צה"ל לגופים בין-לאומיים. מה קרה? ממה אנחנו מתביישים?

חבר הכנסת דורון אביטל, אתה מבין את העניין הזה, איך מגינים כל כך על ארגונים שמלשינים על חיילי צה"ל? איך מגינים כל כך על ארגונים, אדוני, זה לא מלשינים, זה משקרים. אם זה אומר, נא לא להפריע לחבר הכנסת רותם. הם משקרים, הם מלשינים, הם מביאים אינפורמציה לא אמיתית והם גורמים נזק למדינת ישראל. רבותי, הגיע הזמן שהציבור במדינת ישראל, נא לסיים. תן לו את אותו זמן כמו לטיבי. אל תפריע לי, ישראל.

יש לי עוד שתי דקות לדבר ואתה לוקח לי חצי מהן. אני מגן עליך. אל תגן עלי. אני רוצה להבין רק דבר אחד, חבר הכנסת רותם, נא לסיים. מה החשש הגדול שלכם שהדברים האלה יושמו על השולחן? שכל העם בישראל ידע אותם. ממה אתם מפחדים, איזה סתימת פיות? למה אתה מאיים עלי? אני מאיים? נא לא להפריע. נא לסיים, חבר הכנסת רותם. צעקת קודם: הארגונים, אחרי זה נגיע גם אלייך.

ממה אתה מפחד? אמרתי שאם קדימה תמשיך בדרך הזאת, אז מה שיקרה שיהיה ספסל אחד פחות בספסלי האופוזיציה.

מי שהעלים מס אני רוצה שיבוא לדין. חבר הכנסת זחאלקה. חבר הכנסת זחאלקה, לא כדאי לך. עשה חלטורות. מאיפה הוא גנב את הכסף?

חבר הכנסת זחאלקה, לא כדאי לך. אתה יודע, יחקרו אותך יותר מדי. לא כדאי לך. אני כל חיי, תודה רבה לחבר הכנסת רותם.

לכן, רבותי, אני מודיע לכם: זה לא עניין של שמאל וימין, זה עניין של הגנת המדינה. ושלא תבוא חברת הכנסת ציפי לבני, עם כל הכבוד, עד היום המדינה היתה במצב של סכנה קיומית.

ותלמד אותי מה זה פטריוטיזם, כי הגנה על המדינה הזאת מפני האויבים האלה היא החובה, אתה הסכנה,

חבר הכנסת.

בלי החוקים שלו, נא לא להפריע. אתה דיברת בתורך. נא לא להפריע. נא לא להפריע. היא החובה של כל אחד ואחד מחברי הכנסת, ואל תיתנו לבלבל אתכם כאילו מדובר בזכויות אדם.

תודה לאדוני. חבר הכנסת אופיר אקוניס. לא שכנעת בכלל. דודו, לא המראת.

מה יש לכם מדודו? תעזבו אותו, בחייכם. בבקשה, אדוני. נא לשבת. הוא כל כך אטרקטיבי שהוא מושך את תשומת הלב שלכם? למה הפעלת לו את השעון לפני שהוא התחיל לדבר? הנה, אני מחזיר אותו.

כסגן יושב-ראש אני מכיר את כל המשחקים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שוב פורצים לשיח הציבורי, אדוני היושב-ראש, הביטויים המוכרים, והם נשמעו פה בשלוש השעות האחרונות, פאשיזם, סתימת פיות, לאומנות, פגיעה בדמוקרטיה, עריצות הרוב, כנסת קיצונית, ז'בוטינסקי מתהפך בקברו, הוא מתהפך בקברו אם אתם ממשיכי דרכו. נא לא ללמד אותנו, בושה וחרפה.

של ישראל ביתנו, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אל תפריע בבקשה. אתה למדת, יש לנו עוד 54 דוברים.

הוא הציע

הם לא מוכנים לקבל סגן שר ערבי. הוא דיבר על כל הזכויות נא לא להפריע. חבר הכנסת אלסאנע, אם תמתין עוד דקה וחצי גם תשמע התייחסות. זה על חשבון הזמן שלך. אדוני, הפניקה שאוחזת לאחרונה בשמאל ובשמאל הקיצוני מזכירה שוב שאותם אנשים שאינם מבינים מהי דמוקרטיה, אותם אנשים שאינם מבדילים בין שלטון הרוב לבין הניסיון הבלתי פוסק שלהם לעריצות המיעוט, הם דווקא אלה שרוממות שלטון החוק וחופש הביטוי זועקים מגרונם.

שפעם אחר פעם נכשלים במבחן המציאות, שלא מקבלים את אמון הציבור ואת הכרעת הבוחר, השמאל בישראל. אין דבר וחצי דבר שהוא אנטי-דמוקרטי, לאומני או סותם פיות בחוק החרם, שיש לי הכבוד להיות אחד מיוזמיו. נהפוך הוא, זה חוק שנאבק בחרם שהכריזו הדמוקרטים הדגולים שלנו על מאות אלפי ישראלים שחיים,

לומדים ומלמדים, וגם צורכים תרבות ביהודה ושומרון. או ההתנגדות לחוק למניעת תרומות של מדינות זרות לעמותות פוליטיות, שהנחתי לאחרונה על שולחן הכנסת. אדוני, זה חוק שרק יחזק את הדמוקרטיה, משום שאחריו לא יוכלו מדינות זרות כמו גרמניה,

אירלנד ואחרות, להזרים סכומי עתק לעמותות כמו "שוברים שתיקה", "רופאים לזכויות אדם" או "בצלם", כולן מקדמות סדר-יום פוליטי ורדיפה אחרי קצינים וחיילי צה"ל. אדוני, יש כאן רשימה, יש כאן רשימה, עוד

עוד חיזוק כזה לדמוקרטיה, יש כאן רשימה. תראה, אדוני, את הפרדוקס. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בריטניה תורמת ל"וועד הציבורי,

בריטניה, אתה מבין מה, זה כמו שישראל תתרום ל-IRA, או שישראל תתרום למחתרת הבסקית. מישהו מעלה על דעתו את הדבר הזה? אנחנו נתרום לארגונים כאלה במדינות אחרות? אבל הם, מותר להם לתרום, זה בסדר. הצביעות שלהם עוברת כל גבול. ועכשיו, חבר הכנסת אלסאנע, אני מגיע אליך. תראה מי מבקר את הפעילות הפרלמנטרית.

אתה מציע להוציא את ארגוני זכויות האדם מחוץ לחוק? אני הצעתי את זה? זה ההצעה שלך, אני הצעתי את זה? אתה אומר, אין מה לדבר על זכויות אדם. אני הצעתי את זה? זכויות אדם. עוד אחד,

אדוני היושב-ראש, בכל העולם בנושא של זכויות אדם, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, דיברת בתורך, לא הפריעו לך. עזמי בשארה, זכויות אדם, אדוני היושב-ראש, נדמה לי שהמופע הזה פה הוא עדות חיה לסתימת הפיות של המיעוט, שמנסה לסתום את הפה של הרוב. וזה לא עובד בדמוקרטיה מתוקנת. אתם מיעוט, מזל שנשארו כמה שפויים בליכוד, אקוניס. ואתם מנסים לסתום את עמדת הרוב.

אתם עושים סתימת פיות על-פי חוק. חבר הכנסת אלסאנע, אתה, עושים את זה על-פי חוק.

בעניין הזה הגברת לבני,

וחברים בסיעת קדימה, הנה עכשיו חזרת ללבני. מגייסים למאבקם את מנהיגי הימין זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין. פתאום הם מדברים עליהם בגעגועים ובערגה.

אתם, אתם קראתם להם פאשיסטים, אתם אמרתם שהם מתנגדי הדמוקרטיה. אתם מטיפים לנו עליהם? סלח לי, חבר הכנסת אלסאנע. אתם לא פוליטית ולא, חבר הכנסת אלסאנע. חבר הכנסת אלסאנע, אני מצטער, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מחויבות לדמוקרטיה שאין לכם. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, אני אומר לך את זה. תשמע טוב, אל תפריע. אל תפריע.

עכשיו מטיפים לנו, ממשיכי דרכם של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין, השמאל הצבוע, שישב לפני 30 שנה עם כרזות "בגין רוצח", אתם אומרים לנו? אתם, תתביישו לכם, אתם מטיפים לנו? התחלת לדבר לעניין, עוד פעם חזרת לנאום בחירות. גברתי, אל תטיפו לנו, אחריו. אני מציע לך לא להטיף לנו ולא ללמד אותנו, לא מהי דרכו של ז'בוטינסקי ולא מהי דרכו של בגין, ודאי לא לך, טלב אלסאנע. ודאי לא לך. אדוני, הכנסת הזאת איננה כנסת לאומנית. הכנסת הזאת איננה כנסת לאומנית, היא כנסת לאומית.

היא אינה קיצונית, חברת הכנסת זוארץ, היא פשוט ימנית, בדיוק כפי שרצה רוב הציבור בבחירות 2009. הציבור לא רצה את זה. אין פה סתימת פיות. לא אמרנו, אדוני היושב-ראש, לאיש באולם הזה או במדינה הזאת מה לחשוב ואיך לחשוב על פתרון הסכסוך. אני בחיים לא אעלה על דעתי לומר לאחר מה לחשוב. אנחנו פשוט דורשים למנוע פגיעה באזרחי ישראל באמצעות אותן עמותות שרודפות אחרי קציני צה"ל, אחרי חיילי צה"ל. ואני מוכרח להגיד לך,

הניסיון להפחיד אותי ואת חברי מלהמשיך לחוקק חוקים שמעדיפים את מדינת ישראל, את אזרחיה ואת חייליה,

זה בדיוק התפקיד שלנו. זוהי דמוקרטיה במיטבה. אתה נשלח על-ידי הציבור, הפטרונות שלכם על חיילי צה"ל,

תקשיב טוב מהי דמוקרטיה כי אתה,

תקשיב טוב מה עושים נבחרי ציבור אמיתיים, זה מה שעושים נבחרי ציבור אמיתיים.

תפקידנו לייצג את בוחרינו ולפעול ברוח העקרונות של התנועה שבשמה נבחרנו,

ככה זה נראה, אם אתם מייצגים את הבוחרים שלכם,

אתה יודע אולי תתאפקו בבקשה? אפילו על הדיור בר-השגה, אתם בורחים.

זה מזכיר לי שאף פעם לא קיבלתם באמת את תוצאות הבחירות, אף פעם, לא ב-1977, לא ב-1981 ולא ב-1984. רק פעם אחת ניצחתם באמצע, הזמן עבר.

זה בסדר. כשאתם מנצחים זה דמוקרטי, כשאנחנו מנצחים זה אנטי-דמוקרטי. אתם לא מבינים מהי דמוקרטיה, אין לכם מושג, תלכו ללמוד. תלכו, תלכו ללמוד מהי דמוקרטיה.

הזמן עבר.

אני, כידוע לכם, אצביע בעד, אבל אני אומר לכם, אני מתריע: אל תנסו להציג את עצמכם כיותר ימנים מאתנו, משום, דעו לכם, לא משנה מה תהיה התוצאה.

אני מודיע כאן מעל בימת הכנסת,

אל תשתמשו בזה כדי לומר לציבור: אנחנו יותר ימנים מהליכוד, אנחנו יותר לאומיים מן הליכוד, משום שהימין האמיתי בישראל הוא הליכוד, ולא אף אחד אחר. תודה רבה לאדוני. יום יבוא והליכוד יהיה בחקירה, חברת הכנסת אורית זוארץ. יום יבוא, חכה ותראה. מי שאמר את זה זה אנשי קדימה, לא אנשי ישראל ביתנו. בבקשה. גם אם זה נכון, זה לא אנחנו אמרנו. כבוד היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני ישראלית גאה, אני יהודייה גאה, אני ציונית, ויש כאן איזו משוואה שאני חושבת שאתם מנסים להוביל אותה, אבל ציוני אינו שווה ימני. יש גם ציונים אחרים, שהם לא ימנים, והם לא קיצונים, והם לא מתלהמים. לא ניתן לכם לנכס ולעוות את הציונות. הציונות היא לא שלכם, הציונות היא של כולנו. אנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו מתגייסים לצבא, אנחנו שולחים לשם את בנינו ובנותינו,

אנחנו נושאים בנטל, אנחנו משלמים מסים, אנחנו חיים ואוהבים את הארץ הזאת, את מדינת ישראל. חבר הכנסת דודו רותם, שיצא, איימת עלי קודם שאני הבאה בתור. אני לא פוחדת. שמעתי כבר את האמירה והאיומים עלינו, חברי הכנסת, שומרי הסף של הדמוקרטיה והחברה השפויה, מעולם לא, קודם כול הארגונים, ואחר כך אתם. אני גאה במקורותי. צמחתי וגדלתי בתוך העמותות והארגונים החברתיים בישראל. ככל שהמדינה מסירה את אחריותה מאזרחיה, בכל תחומי החיים, העמותות והארגונים נכנסים לפעולה ולוקחים אחריות, בכל תחומי החיים, בחברה, ברווחה, בקהילה,

גם בשמירה על זכויות אדם. אלמלא פעילות הארגונים והשמירה על זכויות אדם, היינו מדורגים נמוך מאוד בסחר בבני-אדם וסחר בנשים, ובזכות העבודה של הארגונים מדינת ישראל עלתה בדירוג,

וגם משרדי ממשלה. ולכן, לא מדובר בארגונים האלה. ולכן, אנחנו לא יודעים איפה הסוף שלכם, אין לכם גבולות, עם האוכל בא התיאבון. אבל את נותנת מנדט. אני לא נותנת מנדט, יש גורמים שיפקחו.

כשהיית בחוץ החלטנו לא להפריע אחד לשני. עכשיו באת, כדאי שתצטרפי. אנחנו צריכים להסיר את הכובע, כי אם הארגונים האלה לא היו פועלים, היו פוגעים בתקציב מדינת ישראל ובסיוע שאנחנו מקבלים גם מהאמריקנים וגם ממדינות באירופה, ולהוקיר את פועלם. במקום זה, הממשלה הפופוליסטית, החולנית, המעוותת הזאת, קוראת להשמידם. מירוץ הקולות שיושבים על הגבעות מוציא אתכם מדעתכם, כי בן-ארי מתחזק על חשבונכם, ואתם מתיישרים לפי הלחצים. הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית שתחקור אזרחים וארגוני חברה אזרחית היא פעולה אנטי-דמוקרטית שפוגעת בזכויות אדם, והכול בחסות הממשלה. הממשלה החולה הזאת, ממשלת נתניהו, מטילה ספק באזרחותנו, בנאמנותנו. האיומים עלי נעשו בבית הזה, כי כל ביקורת על הממשלה, הכושלת, הופכת לבגידה: מי שלא אתי, נגדי. מזל שיש כמה שפויים גם בליכוד. אגב, היועץ המשפטי לממשלה הטיל ספק, במהלך הבזוי, וגם הוא חטף מכם. בהתנהלותכם אתם מוסיפים חטא על פשע ומנכסים את הציונות, את היהדות ואת צה"ל לקידום האינטרסים הצרים, העלובים והפוליטיים. זה לא קרה מעולם בישראל. בניגוד לכל מה שקורה בעולם, שצועד לכיוון הפלורליזם, הרב-תרבותיות, היכולת שלנו להשפיע הולכת ומצטמצמת אל מול הרוב הדורסני שלכם. המחאה הזאת צריכה להיות מחאה שמתרחבת מחוץ לגבולות הבית הזה. אין בכוונתנו להגן על ארגונים שפוגעים במדינת ישראל אבל יש גורמים שיכולים לפגוע ולאכוף,

אצלכם אין קו אדום. אתם תתחילו אתם ותסיימו עם האחרים. גם מי שידבר על סחר בבני-אדם יוקע בסופו של יום. היוזמה הזאת היא תוצאה של חוסר הבנה מובהק על תפקידו של הפרלמנטר, מהאקדמיה של ישראל ביתנו, שרוצים לערוך מחקר. התבלבלתם. תפקידכם, כמחוקקים, לקדם חקיקה ולפקח על פעולות הממשלה שבה אתם יושבים.

אני מזכירה לכל החוקרים המהוללים את תפקידיה העיקריים של הרשות המחוקקת. לתשומת לבם של החוקרים, יש ברשם החברות יחידה שכוללת את כל הנושאים שאתם רוצים לחקור, תקראי בתקנון הכנסת.

ורשם העמותות יכול לנקוט צעדים, סנקציות, קנסות, אי-מתן אישור, מינוי חוקר, דרישות מהעמותות לעמוד בתוכניות ואפילו פירוק העמותה. ולכן, אם יש חשדות או רצון לחקור, תפנו אליהם. בשנים האחרונות ישנה התעוררות משמעותית בקרב האזרחים והאזרחיות במדינת ישראל. מרבית ההתארגנויות נעשות על רקע הגנה על זכויותיהם. קבוצות אלה מתארגנות במסגרת העמותות, והחברה האזרחית גדלה ב-25% בשנים האחרונות. הארגון החברתי הוא הקול המזוכך של הדמוקרטיה. תפקידה של החברה האזרחית להיות שומר בשער, זו שמגינה על קבוצות, על מיעוטים, שזכויותיהם נפגעו ונשללו. החברה האזרחית באה להעצים את כוחם והשפעתם של אזרחים על מקבלי ההחלטות. לסיכום דברי, כבוד היושב-ראש, אני חוזרת על דברי יושב-ראש הכנסת ראובן רובי ריבלין בנובמבר 2010, שקרא לנציגי הארגונים החברתיים להיכנס למערכת הפוליטית, כי הכנסת סובלת מבריחה של מוחות. אתם הדוגמה החיה לכך.

תודה רבה. חבר הכנסת יעקב כץ, ולאחריו, חברת הכנסת נינו אבסדזה. אחריה, חבר הכנסת בן-ארי. בבקשה, אדוני. יש לך חמש דקות, הפרעת דקה, מגיעות לך ארבע. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אני אעשה את זה קצר. אני באמת חושב, כמו שאמרה חברת הכנסת זוארץ, שכולנו ציונים וכולנו אוהבים, וכולנו אוהבים את המדינה, ולא צריך לחלק ציונים האחד לשני. אני באמת שאלתי את עצמי, אני אדם מאמין, זאת אומרת גדלנו ולמדנו על ז'בוטינסקי אבל אנחנו מאמינים בה' אלוקי ישראל, אדוני היושב-ראש. אני תמיד שואל, יש בגמרא סיפורים על רבי עקיבא שאמר "כל מאן דעביד רחמנא,

כל דבר שקורה,

אתה מתכוון לאלוהים אחד של כולנו. אלוהים אחד של כולנו, ברור. אלוהים שלך, אלוהים שלי, אלוהים של כולנו. הוא ברא את כל העולם, הוא ברא את כל בעלי-החיים, הוא ברא את היהודים, הוא ברא את הנוצרים, הוא ברא את המוסלמים, ברא את כולם וכולנו אחראים. וישראל באומות כלב באיברים. ואני תמיד שואל, "כל מאן דעביד רחמנא,

אדוני היושב-ראש, גם זו לטובה. אז איך זה קורה שחברי כנסת מקדימה, אוהבי מדינת ישראל, כמו חבר הכנסת בילסקי, חבר הכנסת אביטל מפקד סיירת מטכ"ל, מופז, כולם גיבורי חיל. יש אגודה בשם "בצלם", שמי שיקרא על תולדותיה, מנהליה, חזונה, שאיפותיה, אין להם שום בעיה, ומבחינתם בצדק, ואולי כבודו יסכים לדבר הזה, אבל אני חושב שרוב מדינת ישראל לא מסכימה, שכל הערבים שעזבו את הארץ ב-1948 או לפני 1948 ישובו עם צאצאיהם, 5 או 6 מיליון, פה, לארץ-ישראל. וגם הארגונים האחרים, אני חושב, לא רחוקים. איך קורה, ואני מנסה להבין את הקדוש-ברוך-הוא,

למה הקדוש-ברוך-הוא עושה לנו שאנשים טובים כל כך כמוכם, מגינים על מי שרוצה בהשמדתנו? ואני רוצה להבין את זה. אתה יכול לפרט קצת את העניין של הטובים? כן, כן, של הטובים. אתה יודע, אני לא יכול להאריך, חוץ מהחתימה, באוסטרליה, בדרום-אפריקה. אני שואל איך קורה, אדוני היושב-ראש, מכובדי השר מתן וילנאי, שאנשים טובים כל כך, גיבורים כל כך, ציונים כל כך, תומכים בעמותה שעניינה, בהבנתי, חבר הכנסת אילן גילאון, אם מותר לנו לחלוק. אחד יגיד שהם חברתיים. אני חושב, באופן דמוקרטי, ואין משטרת מחשבות, שזו עמותה שמאיימת על קיומה של מדינת ישראל הרבה שנים. תתלוננו במשטרה. אני אגיד לכם מדוע, אגיד לכם עכשיו את הסיבה, והעמקתי וחקרתי ודרשתי, ובזה אסיים: יש לנו היום 6 מיליון יהודים בארץ ישראל.

כ-700,000 יהודים שכבר מתגוררים, נא לא להפריע. חברת הכנסת זוארץ, כ-700,000 יהודים שמתגוררים בשטחים ששוחררו במלחמת ששת הימים, זה כולל רמת-הגולן, כולל מזרחה של ירושלים. ואני שואל, איך נגיע ל-2 מיליון, איך נגיע ל-3 מיליון יהודים שם. אבל כשחברי הכנסת הערבים רואים, אם בארזים נפלה שלהבת, אם אתם מגינים על "בצלם", הם בחיים לא יוותרו על מה ש"בצלם" רוצה, אל תכניס לי מלים לפה. ממילא לא יהיה אף פעם שלום, ממילא אנחנו לא נוכל להתקדם, רגע,

אל תכניס לי מלים לפה, אל תתבלבל. אתם מערבבים. בשמך ובעמדתך. בשמי, בשמי. הוא אמר "זוארץ". אני אמרתי, חברת הכנסת זוארץ, שבזכותכם, בזכות טוב לבכם ואהבתכם את הגרועים שבאויבינו, מה יגידו חבר הכנסת הערבים? הם יגידו: אנחנו יכולים לוותר על מה שבילסקי רוצה? אנחנו יכולים לוותר על מה ששי נחמן רוצה? לתת את ארץ-ישראל ל"בצלם"? ולכן, הם בחיים לא יסכימו לשלום, ואנחנו נמשיך לבנות וללדת וליצור, וכל שנה ניתן לכם את הנתונים איך עלינו בעוד 6% ובעוד 6%, והתפקיד שהקדוש-ברוך-הוא הועיד לכם, להיות רימון העשן של עם ישראל. דרך העשן שאתם ממסכים, אנחנו בינתיים פורצים קדימה, בונים, מיישבים, מתקדמים,

רימון עשן. רימון עשן, זאת אומרת: סרק, סרק, אתה מתכוון: סרק, סרק. חברת הכנסת נינו אבסדזה ולאחריה,

בבקשה, גברתי. האמת שגם ראש הממשלה הוא קצת סרק בעניין הזה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, הרבה מלים מפחידות ולא סימפתיות נאמרו היום, כמו "יום שחור לדמוקרטיה", כמו "ציד מכשפות", כמו הרבה. כל אחד מהחברים שלי, מי שדמוקרטיה וליברליזם אמיתי קרובים ללבם וחשובים להם, כמעט כל אחד אמר: אנחנו יודעים איפה זה מתחיל אבל אף אחד לא יודע איך זה נגמר. אני לא מכשפה, אף-על-פי שיוזמי החוק הזה נורא רוצים להפוך אותי ואת כל החלק הליברלי של החברה הישראלית למכשפות, ואחרי זה לצוד אותנו,

אבל אני לא מכשפה. אם תרשו לי, בכל מקרה, אני רוצה קצת להגיד שאני יודעת מה יהיה בעתיד, ותרשו לי רק לצטט שני ציטוטים קצרים.

"המפרסם קריאה פומבית להטלת חרם על מדינה ועל-פי תוכנה של הקריאה והנסיבות שבהן פורסמה, יש אפשרות סבירה שהקריאה תביא להטלת החרם, עושה עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין יחולו עליו". הציטוט השני: "הסברה או תעמולה כוללות קריאה להפלת או החלשת השלטון, וכמו כן,

הכנה או אחסון של ספרות בעלת אותו תוכן מובילים לעונש מאסר" וכך הלאה וכך הלאה. נחשו מאיפה הציטוטים האלה? האחד, מי שזוכר, מכיוון שאנחנו מדברים על חוק החרם, שעבר לא מזמן, כולם זוכרים, זה בסדר. הציטוט השני, מהחוק של המשפט הפלילי של ברית-המועצות מ-1926. בחוק הזה ובחוקים דומים השתמשו ב-1937, 1938, כששפטו אנשים בלי שום שופטים. שפטו ושלחו אותם למוות. החוקים של סטלין. חוקים של בולשביקים ושל קג"ב. זה מה שאתם מנסים להביא למדינה הזאת, כדי איכשהו לזכות בלבם של אותם מקצת הבוחרים שבשבילם כל החוקים האלה. במקום

הם לא צריכים חוקים נגד הדמוקרטיה, הם צריכים דיור,

הם צריכים שיהיה להם איפה לגור. לא אכפת להם מכל החוקים של ציד מכשפות,

וזה עוד חוליה בשרשרת קטסטרופלית. זה מתחיל

אתה אחריה בתור. אל תפריע.

לא, תענה לה פה בתור שלך, לא בתור שלה. השאלה היא דרך מה. דרך לעשות את המדינה הזאת טיפה יותר טובה ואנושית, או דרך לחפש את אויבי העם? אתם לא מצליחים להתגבר. הקואליציה הזאת לא מצליחה להתגבר באמת על הסכנות האמיתיות. הסכנות האמיתיות הן לא בחוסר דמוקרטיה, שעדיין לשמחתי הגדולה יש פה, הסכנות האמיתיות הן בשדרות-רוטשילד, הן באוהלים, במקום שיושבים אנשים שאין להם במה לשלם מחר על שכירות, או בכלל,

לא אתמול ולא היום. פה הסכנה האמיתית. ואתם פה מחוקקים חוק אחרי חוק אחרי חוק, ואף אחד חוץ מכם לא יודע לאן זה מוביל.

אני עוד לא מכשפה, אבל אני כן יודעת לנחש, אתם מובילים את כל הסיפור הזה לחוסר דמוקרטיה מוחלט, ולא בגלל זה, לא בגלל זה, אני עוד פעם חוזרת ומדברת, למה אתם מפריעים לחברת הסיעה שלכם?

אנחנו מתייעצים. מה זה "מתייעצים"? על חשבון הזמן שלה? היא לא מתרכזת בדברים בגללכם. אנחנו, אוי, באמת, תכבדו את חברת הסיעה שלכם. אנחנו רק מתייעצים איך אנחנו נתגבר, כשמחר כולם יגידו שכולנו מכשפות ומכשפים. אני לא יודעת אם קיימת המלה הזאת בעברית בזכר, אבל "מכשפות",

אוקיי, זה מתאים לי, התפקיד. עוד פעם אני רוצה לחזור, מטעם אותם אנשים שדיברתי עליהם, והחוקים האלה, אם לא הם עצמם,

האמהות וההורים שלהם חוו את זה על בשרם.

מטעם אותם מיליון עולים שבאו לפה, לא בגלל זה ברחנו משם, כדי שעוד פעם,

שהפכה לביתנו, תהפוך למדינה טוטליטרית. תודה רבה,

חבר הכנסת משה מטלון. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, כבוד השר לשעבר. עמיתי חברי הכנסת, אני שומע פה בשעות האחרונות, איך הגדיר את זה ידידי חבר הכנסת אריה אלדד? את צווחות הקוזק הנגזל. את המוסר הכפול.

ומוסר אחד לשמאל. בשבוע שעבר שמענו, אחרי חוק החרם, המרדה ממש, אנחנו לא נקיים את החוק הזה, אנחנו נקרא לא לקיים את החוק הזה. חוק שנחקק בבית-המחוקקים של מדינת ישראל, אוהבים אותו, לא אוהבים אותו, ברוב דמוקרטי? להזכיר לכם איך התקבל פה חוק אוסלו? בן-ארי, אתה מקיים חוקים? ידידי, אתה תסיר את החסינות, אני אתבע אותך על דיבה. אני לא מקיים חוקים?

אני המחוקק, אני לא מקיים חוקים? אתה והחברים שלך, חבר הכנסת אריה. תן. תן לי להקשיב לו. אתם מקימים כל מיני דברים שהמשטרה אחר כך אומרת לכם לפרק ואתם לא מפרקים.

אנחנו מיישבים את ארץ-ישראל על כל מרחביה. יפה כבר לא. אנחנו מקיימים חוק. אם אנחנו לא מקיימים את החוק אפשר לתבוע אותנו למשפט. אבל אני לא ממריד. פה ממרידים. עמדה פה חברת הכנסת זהבה כיבוש והמרידה. לעשות חרם, היא אמרה. ממש המרדה. אתה שילמת כסף, on camera, לחיילים

תמשיך להגיד את השקר הזה עוד חמש פעמים, אולי מישהו יאמין לך.

ראינו את הסרט הזה, במצח נחושה אתה אומר את זה. תגיד, תגיד. תגיד עוד פעם. אתה שילמת כסף, on camera, שוחד לחיילים שיסרבו פקודה. תגיד עוד פעם את השקר הזה. שוחד לחיילים שסירבו פקודה. אז תתבע אותי. למה לא הגשת תלונה על זה, אגב? דווקא הגשתי.

מה קורה? זה שקר וכזב.

קדימה, אני מוכן להיחקר

אני מוכן להיחקר על זה, חבר הכנסת גילאון, אם זה מה שיש לך מולי. חבר הכנסת גילאון. החברה שלך פה, זהבה כיבוש,

תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת בן-ארי.

יפה. חברים, יש תור. 54 אנשים צריכים עוד לדבר. מה, אתם רוצים שנתחיל להוציא אתכם? בבקשה, אדוני. אני רוצה לענות לך, בהערה צדדית, חברת הכנסת נינו אבסדזה, לגבי ההערה שלי בשבוע שעבר, שכיניתי את בית-המשפט העליון "חונטה". אבל אני הסתמכתי על גדולים

כמו לדוגמה, אני ממליץ לקרוא את הספר של נעמי לויצקי "העליונים", ותראי איך מתנהלים שם דברים, אז אולי תביני מנין לקוחה המלה "חונטה"; אולי היא מעודנת. תשמעי את הביקורת שיש לפרופסור דניאל פרידמן, מי שהיה כאן שר משפטים, על איך מתנהל בית-המשפט העליון,

אנחנו רק באנו לעניין הזה של הדיבור שלנו על בית-המשפט העליון, שזה לא יתנהל כמו ברוסיה, שחבר מביא חבר, שאם אני שופט בית-המשפט העליון אז ארבעה מילדי מתמחים זה אחר זה אצל השופטים העמיתים שלי, כשאני סולל את דרכם לפרקליטות ואחר כך לאיזה, את זה אנחנו מכנים "חונטה". זה באמת מתאים למדינות אפלות, וכיוון שאנחנו רוצים דמוקרטיה ושוחרי דמוקרטיה,

אבל אני רוצה לומר מה עומד בסוד העניין,

ולא הייתי רוצה, פינושה, פינושה. בואו נמשיך, רבותי. אני רוצה לדבר פה בעצם על עיקר העניין. מי שראה היום את העיתון "אל-ארד" רואה בעצם איפה קבורה הדמוקרטיה, איפה קבורה הצעקה הגדולה הזאת. אני רוצה להקריא לכם קטע קצר של חברת מערכת עיתון "הארץ", נגיד גם את שמה, השם של המאמר הוא "גאווה חרד"לית" אבירמה גולן, והיא כותבת ככה: "החילונים בישראל מתקשים לפענח את המהפכה הדתית המתחוללת לנגד עיניהם, משום שהם רגילים להתקוטט עם החרדים, המייצגים דתיות יציבה ושמרנית, ומתבלבלים לנוכח החרד"לים, החרדים הדתיים-לאומנים". זה מין כינוי גנאי. מכבסת המלים הזאת.

אני אצא מפה רגע, יש "קואליציית נשים לשלום". גברת מאוד נכבדת, או

בשם רעיה ירון הולכת ומתחבקת עם אמו של אחד מרוצחי משפחת פוגל, עם זה ששמע את הבכי של התינוק, וזה לא היה לו כל כך נעים, זה הפריע לו,

הבכי של התינוקת,

אז הוא חזר כדי לשחוט אותה. היא קואליציית נשים למען שלום, מחבקת אמא של רוצחים, נכנסת לכפר של רוצחים מתועבים, אז קוראים לזה "קואליציית נשים לשלום". רבותי, מכבסת המלים הזאת, של "זכויות

וכל המלים האלה של זכויות, אני לא רואה אותם אף פעם דואגים לזכויות שלי. משום מה זכויות תמיד נמצאות באותו מקום. כשאני שומע את מי שמנהל את ענייני זכויות האזרח, דן יקיר, כשהוא בא לבית-המשפט העליון ואומר: אני נמצא כאן מאהבתה של חנין זועבי,

לא מעניין אותו זכויות אזרח, מעניין אותו אזרח מאוד מאוד מסוים. אז בואו נפסיק בבקשה עם מכבסת המלים האלה. גם אני יכול להקים תנועה לזכויות אזרח. המלים האלה ומכבסות המלים שמשתמשים בהן, אנחנו תנועות השלום, אנחנו רופאים למען שלום, אנחנו, איך קוראים לזה, רבנים למען שלום? אין שם רב אחד, וכו' וכדומה, זה משחק מלים, והציבור בישראל מאס בזה. נא לסיים.

אני רק התחלתי, הם הפריעו לי. ברשותכם, אני רוצה להקריא לכם את אבירמה גולן. הציבור מאס באידיאולוגיה שלך.

זה מרתק, אני שמעתי פה דברים, תן לי לקרוא. נא לסיים. בסדר, מה זה לסיים? אדוני, תהיה אתי קצת ליברל, קצת ליברליות אתי גם. הנה, נתתי לך, בבקשה. תקרא ותסיים. אני אקרא ואסיים. תנסה להקים ארגון שידאג לזכויות של, " החרדים הדתיים-לאומנים. במובנים רבים, החרד"ליות החדשות", כאילו הנשים שלנו, "נשות קריירה משכילות", מודה, "שצמחו בחינוך דתי מתון ובוחרות להקצין את סממני דתיותן" יש לה בעיה? יש לה בעיה עם זה? היא תיכנס לתוך הכיסוי-ראש של הנשים שלנו? היא רוצה להיכנס לעניין של הקפדה של הנשים שלנו במצוות ובהלכות שבת או בהלכות של איסור והיתר או איזה הכשר אנחנו נאכל ובאיזה הכשר אנחנו לא נאכל? אבל זה מציק, זה מעיק. זה מעיק, "לרבות קבלה גורפת של סמכות רבנית" מאז ומתמיד קיבלנו סמכות רבנית, לא תסור מכל אשר יורו לך.

תן לו לסיים. ומה הכי מרגיז אותה? "הגברת הילודה והחמרה בצניעות". אני מודה, אנחנו ברוך השם, הקריירה העיקרית שלנו וההתעסקות העיקרית שלנו זה בגידול ילדים ובחינוכם, וזאת הדמוקרטיה שמפחדת ממנה אבירמה גולן. אני יודע איך אתם מכנים אותנו, אני יודע איך אתם מכנים אותנו. תצחצח את השיניים שלך.

אני אסיים משפט אחרון. היא מזהירה את התרבות החילונית, היא מזהירה אתכם. אז אני מציע, תאמצו תרבות כלשהי במקום לנגח, במקום לשנוא. נא לא להפריע. אותו אף פעם לא מוציאים, אותו אף פעם לא מוציאים. הוא אומר בצדק, הוא צריך להיזהר. חבר הכנסת בן-ארי, נא לסיים.

אני שמעתי פה את סאת השנאה ואת הקללות ואת הגידופים ואת ההשוואות שנעשו כאן. אין לזה אח ורע, אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע.

בסך הכול אנחנו רוצים לבדוק מי מממן את רעיה ירון. בבקשה לסיים. מי מממן את רעיה ירון, שמחבקת רוצחים, שמחבקת רוצחי ילדים. אני רוצים לדעת מי מממן אותה, לא לשפוט אותה. רק את זה הציבור צריך לדעת, שתסירו את מסכת הצביעות. מפקד בצה"ל, קוראים לו "אייכמן", זאת לא שנאה? תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה מטלון, בבקשה.

הוא ירד מהדוכן. עכשיו אתה צריך להתווכח אתו מחוץ למליאה, בבקשה. נא לשבת, חבר הכנסת בן-ארי. בבקשה, אדוני.

רוח רעה נושבת בכנסת ישראל. נציגי הדמוקרטיה הליברלית מחרימים יהודים המיישבים את ארץ-ישראל. נציגי הדמוקרטיה הליברלית בישראל מחרימים אנשים שנאבקים על מטה לחמם ומייצרים את מוצריהם ברחבי ארץ-ישראל. אבל אני גאה על היותי חבר ברשות המחוקקת של המדינה הדמוקרטית הזאת. אני גאה על יכולתי להציג דעות שונות. אבל כשאני מציג דעות שונות זה פאשיזם, כשהם מציגים דעות שונות זה פלורליזם. אני רוצה ליהנות מאוזניים קשובות וסובלניות גם מהצד הזה. על כל פנים, אני רוצה להתבטא באופן חופשי ושלא יכנו אותי, לא פאשיסט ולא אחד שרומס ברגל גסה את המיעוט. אני גאה על כך שאני חבר כאן אבל אני גם חרד. אני חרד משום שאני רואה שאלה שמגינים עלינו בעת שאנו מנהלים את אותו אורח חיים דמוקרטי ונלחמים עליו, אותם חיילות וחיילי צבא-הגנה לישראל אינם חשים עוד בטוחים. דמוקרטיה אינה מלה בעלמא. מדובר בערך שיש לשמור אותו, לשמר אותו ובראש ובראשונה גם באופן פיזי, שכן שום דיבור על חופש דיבור לא יהיה שווה ללא מדינה דמוקרטית, אבל מוגנת, מדינה שיודעת להגן על הדמוקרטיה שלה. הראשונים לעשות כן הם אותם בנותינו ובנינו שנשלחים על-ידינו לשמור על גבולותיה של הארץ הזאת, אלה שמקריבים את מיטב שנותיהם, לעתים את גופם ואת נפשם, כדי שאנחנו נוכל לעלות פה אל הפודיום ולומר לכולכם: הדמוקרטיה חיה, בועטת, בראש ובראשונה בזכות אותם נוכחים-נפקדים, לובשי המדים. בשם אותה דמוקרטיה צצו עשרות רבות של ארגונים המתעטפים בשמות סכריניים מחממי לב: "קרן חדשה", "עדאלה", "פרופיל חדש", "איתיג'אה". ארגונים אלה, בשם אותו ערך של חופש ביטוי והתארגנות היאה למדינה פתוחה וסובלנית ובשם אותה דמוקרטיה, פוגעים באופן ישיר באותו קו ראשון של חיילות וחיילים, כשבאופן שסותר כל היגיון בריא מאפשרים להם, לאותם ארגונים, להתהלך כאן חופשי על אדמת ארץ-ישראל ולפגוע, הכול, כמובן, באצטלת הדמוקרטיה. אותם ארגונים רעים, קהי חושים, מערערים את ביטחונם של בנותינו ובנינו, חושפים אותם לעיני כול, מגישים נגדם תביעות, תלונות וקובלנות, בארץ ובעיקר בחוץ-לארץ, מדיחים נוער צעיר להשתמט משירות צבאי, ואם צריך אז גם בתוך בתי-הספר התיכוניים ולעתים גם באישור מנהלי אותם בתי-ספר. כאשר אנו זועקים למראה האבסורד, הם מתבוננים בנו, חברי הכנסת, ישר בעיניים ואומרים:

זוהי דמוקרטיה, זה חופש ביטוי, אילן גילאון. אני שואל אתכם, חברי חברי הכנסת: אם בתכם או בנכם הקטנים, בשם אותו חופש ופתיחות שאתם מגדלים אותם, היו מכניסים אל חדרם חברים לא מוכרים, האם לא הייתם מתעקשים לתהות על קנקנם של אותם חברים, מהיכן הגיעו? היכן הם גרים? האם האינטראקציה הבסיסית שלהם עם ילדכם חיובית בעיקרה? אם התשובה על כך היא כל כך פשוטה, אני משוכנע שלכולנו היא פשוטה. אז מדוע בשם האלוהים אני עושה את מה שאני עושה כעת? אני וחברי בישראל ביתנו צריכים לשכנע אתכם לעשות את אותו מעשה פשוט והגיוני כל כך, שכל הורה מודאג היה עושה באינסטינקט הבריא שלו. בשבועות הקרובים, גברתי היושבת-ראש, תונח על שולחן ועדת שרים לחקיקה הצעת חוק שהגשתי, שעניינה מימון הגנה משפטית מלאה של המדינה לכל חייל, חיילת, מפקדת או מפקד בשירות או אחריו שמאוימים על-ידי אותם ארגונים בהגשת תלונה או תביעה בארץ או מחוצה לה. ההיגיון העומד בבסיס הצעת חוק זאת קשור בעבותות לדרישתי מחברי הבית הזה להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת מקורות המימון של אותם ארגונים. מחובתנו הבסיסית, רבותי, לשמור ולהגן על אלה ששומרים ומגינים עלינו יום-יום, שעה-שעה.

תודה רבה לחבר הכנסת משה מוץ מטלון. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת חמד עמאר. לרשותך חמש דקות.

תומכת בהצעה של חברת הכנסת פאינה והיתה משבחת את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה, היתה אומרת כמה היא עוזרת למדינת ישראל ותומכת במדינת ישראל וכמה היא טובה. אני אומר לכם, היינו שומעים דברים אחרים כאן. היינו שומעים דברים אחרים כאן, אם רק התקשורת היתה תומכת. אני אגיד לך, אדוני חבר הכנסת, בהצבעה הראשונה חלק מחברי קדימה הצביעו בעד. מה השתנה בין ההצבעה הראשונה לעכשיו? לא השתנה שום דבר. שום דבר לא השתנה אבל השתנה דבר אחד, שהתקשורת עמדה נגד ההצעה. כי אם התקשורת היתה עם ההצעה ותומכת בהצעה, אני מבטיח לך שהיינו רואים היום הצגה אחרת לגמרי, הצגה אחרת לגמרי. אני אגיד לכם, אני חבר בוועדה המשותפת של הווד"לים. בישיבה הראשונה היו אולי שלושה חברי כנסת. בישיבה השנייה, גם כן איזה שלושה חברי כנסת. נהיו מאהלים, התקשורת התחילה להתעניין, לא היה לי מקום לשבת בוועדה. הגעתי, והגעתי בזמן, וכל חברי הכנסת ישבו. הייתי צריך להתחיל לחפש מקום, איפה אני אשב, שאיזה סדרן יקים מישהו ואני לא רוצה שיקים איזה אזרח שהגיע להגיד את דבריו. זה בדיוק מה שקורה. אני אגיד לכם, הצעת החוק שלי, הצעת החוק שלי להעדפה לחיילים בשירות הציבורי, כבוד השר היה אתי באיזה אירוע ואמר לי: אני תומך. אני תומך בהצעה.

מי שמגיש ערעור, אחד מחברי הסיעה שלך,

באחד העיתונים היה סקר שדיבר על 70% שתומכים בהצעת החוק, 70% מאזרחי המדינה תומכים בהצעת החוק. אני אומר לכם, אם התקשורת היתה ממשיכה לתמוך בהצעת החוק והיתה נותנת גב להצעת החוק שלי, היום היינו רואים שהצעת החוק מזמן עברה, גם בקריאה ראשונה, גם בקריאה שנייה וגם בקריאה שלישית, והיה חוק במדינת ישראל. שמעתי חברי כנסת: לחקור אזרחים, לא לחקור אזרחים. הכנסת הקימה 25 ועדות פרלמנטריות.

כשהקימה ועדה נגד אלימות במגרשי הכדורגל, לא חקרה אזרחים? הכנסת הקימה. הכנסת, כשהקימה, בעלים שרצחו את בנות-זוגם, זה, לא חקרו אזרחים? חקרו אזרחים. אני עצמי יושב עכשיו בוועדת חקירה פרלמנטרית, ואני אומר לכם, עושה עבודה טובה, אני יושב שם ואני רואה איך אנחנו חוקרים ואנחנו בודקים, ואנחנו רוצים לקדם את העניין. אני יושב שם, ואני אומר לכם: אין שום פסול. מי שפוחד מוועדת חקירה, יש לו מה להסתיר. אם אין לו מה להסתיר, הוא לא צריך לפחד משום ועדה. חבר הכנסת עמאר, מדובר בוועדה פרלמנטרית. אתה לא מתחשב בבעיה המרכזית, שפוליטיקאים אמורים להיות טריבונל של פוליטיקאים אחרים. זאת הבעיה. אף אחד לא אמר כאן, גם ההצעה לא מדברת על כך שיחקרו פוליטיקאים, גם ההצעה לא אומרת שיביאו את הפוליטיקאים.

כשהסבירה את ההצעה, אמרה: גם אם ארגונים לא ירצו להגיע, אנחנו לא נחייב אף אחד, ולא יכולים לחייב. אנחנו רוצים לשאול את רשם העמותות, פאינה קירשנבאום רוצה להיות חוקרת? ודני דנון רוצה להיות חוקר? אתה טוען גם שחבר הכנסת אחמד טיבי חוקר עכשיו בוועדת החקירה הפרלמנטרית? מי נותן לאחמד טיבי לחקור? חבר הכנסת עמאר, אתה לא חייב לענות.

זה גם טוב לנהל גם שיח כאן, שהדיון יהיה פורה, שאנשים יבינו, שהמאזינים והצופים יראו את הצביעות של האנשים, של חברי הכנסת, שכל דבר שסיעת ישראל ביתנו מעלה, ישר כולם קופצים. זה הזדמנות לדבר, זה הזדמנות להאשים, זה הזדמנות להגיד שאנחנו לא בסדר, והם הכי טובים,

אנחנו לא.

דיברו על שר החוץ כאן, ואני לא רוצה להיכנס, הייתי אתו בסיור באירופה. אמרו שאין לו דלת פתוחה באירופה. עכשיו חזרתי, הייתי אתו באירופה בסיור. ביקרנו בארבע מדינות שם, עכשיו חזרנו מאירופה. אז תדעו לכם, התקבל שם, באחת המדינות ראש הממשלה קיבל אותו ארבע פעמים באותו יום, גם עם ארוחת צהריים. אז אני אומר לכם, תבדקו את העניינים, תבדקו את הדברים, תהיו אנשים ישרים, תעמדו על הדעה שלכם, אם אתם מאמינים שלא צריך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, גם בהתחלה לא הייתם צריכים להצביע, חברי קדימה. לסיכום.

אינני טוען שצריך להגביל את חופש הביטוי וחופש הפעולה.

זכותו של כל ארגון לפעול, כל עוד הוא אינו מסית באופן מגמתי נגד המדינה ואינו חותר תחתיה, אך זכות הציבור לדעת אם הוא מונע משיקולים זרים.

מי שאין לו מה להסתיר אינו צריך לפחד מוועדת חקירה. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת חמד עמאר. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת סעיד נפאע. חבר הכנסת נפאע, לרשותך חמש דקות. תודה, גברתי. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, גבירותי ורבותי חברי הכנסת, אולי דברי יישמעו זרים במידת מה: אני מבקש לפנות אל חבר הכנסת דני דנון ואל חברת הכנסת פניה קירשנבאום, ולהגיד לכם: יישר כוח.

אני אגיד לכם בסוף דברי למה איחלתי לכם, אני לא בטוח שהם מסכימים. לא, הוא אמר תודה רבה, זה סימן שהוא מסכים. בוא נשמע, אולי, אם הוא הודה לי, סימן שהוא הסכים, השאלה היא אם יסכים בסוף. נקודת המוצא בכל הדיון הזה, לפחות של חלק גדול מחברי הכנסת, כאילו אנחנו מדברים בצעד אנטי-דמוקרטי. אני טוען שזה צעד דמוקרטי בדמוקרטיה הישראלית. זה לא סוד, כשאנחנו עומדים כאן, חברי הכנסת הערבים, ומעלים כל מיני טענות, נטען נגדנו, על-ידי חלק גדול מהציבור, ולא רק מהציבור, אלא על-ידי כל מיני אנשי רוח, לא רק במדינה, אלא במדינות ערב, וגם במדינות אירופה, שאתם, בעצם הימצאותכם בכנסת ישראל, אתם מייפים את הדמוקרטיה הישראלית,

והנושא הזה עולה בכל דיון, גם ציבורי. ובסופו של דבר צריכים להכריע בין העובדה הזאת, שהיא נכונה, לבין השימוש בדוכן שאני עומד עליו. הרבה שרים, כשמתלהם איזה דיון בכנסת, עומדים כאן ואומרים את הדברים האלה באופן המפורש ביותר: סימן לדמוקרטיה שלנו הוא העובדה שאתם עומדים על הדוכן הזה ואומרים את מה שאתם רוצים לומר, ולא רק את זה, אלא לפעמים צועקים על ראש הממשלה, וצועקים על השרים, ואומרים את כל אשר, מה שיש, על לבכם.

אבל הטענה המרכזית שלנו, שתמיד העלינו בכל הזדמנות, היא שאנחנו לא מדברים על דמוקרטיה במדינת ישראל. מדינת ישראל אינה מדינה דמוקרטית, כי דמוקרטיה, הרבה כאן ניסו לפרש את המונח היא לא רק חופש ביטוי, ודמוקרטיה היא לא רק הזכות לבחור ולהיבחר. אם התושב בנגב מקבל 1.6 מטר מעוקב מים, בעוד הממוצע במדינה הוא 9 מטרים מעוקבים מים, אני לא יודע אם זו דמוקרטיה, אם כל יום אנחנו שומעים על הריסת בתים בכל מקום, ואם אנחנו שומעים שכפר שלם נהרס 20 פעמים, ואנשים נכנסים לבית-הסוהר, ורק אתמול חבר הכנסת חמד עמאר ואנוכי השתתפנו, או אירחנו, הורים נגד אלימות מבית-ג'ן. הוא שמע, וגם אני שמעתי, ולכן אני אומר, ולא כי אני בן לעדה הזאת,

אם אכן זו דמוקרטיה, איך זה יכול להיות שבשלוש שנים ל-50,000 תושבים בכפר-ורדים ובכרמיאל, כבוד השר, הממשלה מספקת 8,030 דירות,

של-100,000 תושבים דרוזים, רובם משרתים בצבא, משנת 2000 מסופקים רק 761 מגרשים? בבית-ג'ן וגם בשפרעם, כפרו או עירו של חבר הכנסת חמד עמאר, משנת 2000 עד היום, לא חולק ולו מגרש אחד בבית-ג'ן. לא נדבר על האפליה בתקציבים.

זו דמוקרטיה, אז אנחנו באמת מדברים על דמוקרטיה ומדברים על צעד בלתי דמוקרטי. חבר הכנסת דנון וחברת הכנסת פניה, אנחנו, את הטענות האלו מעלים בכל מקום, גם פה. כן, כן. וטוענים שמדינת ישראל לא יכולה להיות דמוקרטית בגלל אופיה היהודי.

אני אומר לכם, אנחנו לא מצליחים להרים את הנטל הזה, ולכל הפחות במדינות אירופה. לא מצליחים להרים את הנטל.

עוזרים לנו בחקיקה הזאת, גם בכנסת שעברה, גם בכנסת הזאת, בהצעות שכאלה, אתם עוזרים לנו כדי להרים את הנטל הזה. ולכן אמרתי לכם, יישר כוח. חברת הכנסת פניה אמרה, היא יודעת שזה ייכשל היום, ובעוד 45 יום היא תביא את זה. אז תמשיכו להביא הצעות כאלה והצעות חוק כאלה. זו העזרה הכי טובה שאתם נותנים לנו.

תודה רבה לך, חברת הכנסת סעיד נפאע.

הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת מאיר שטרית. אולי הוא מצביע בעד. לא, אנחנו תומכים בכם, כי אנחנו לא גזענים. כל אחד, יש לו תפקיד שונה בכנסת. בבקשה, חבר הכנסת שטרית, לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, מציעי החוקים הללו, בזמנו מאוד כעסתי על החקיקה הזאת, וגם ביטאתי את דעתי בעבר בצורה מאוד חריפה. אין לי כוונה היום להתנגח עם אף אחד ממציעי החוק, אבל רק לדבר על ההיגיון או חוסר ההיגיון שבחוקים הללו. ראשית, אני מתפלא שהליכוד,

זה הצעות לסדר. אני מתפלא שחבר כנסת דווקא מהימין, מהליכוד, הגיש הצעה כזאת. אמרתי בעבר, ואני חוזר על דברי, שז'בוטינסקי ובגין מתהפכים בקברם לנוכח הצעת חוק כזאת מטעם הליכוד. כשעברתם לקדימה הם לא התהפכו בקברם. אל תלמדו אותנו את תורתו של ז'בוטינסקי. כולם פה מדברים, טלב אלסאנע. חבר הכנסת דנון. דנון, אתה הרי היית יושב-ראש ההנהגה העולמית של בית"ר, נכון. ואני בטוח שאתה מכיר את כתבי ז'בוטינסקי. ואם אתה לא מכיר, אני מציע שתקרא אותם.

זה סימן של תחיית המתים. ז'בוטינסקי היה הראשון שחשב ואמר וכתב שכל יחיד הוא מלך, ובעיניו זכויות הפרט היו בין החשובות ביותר באידיאולוגיה של התנועה הרוויזיוניסטית. ומה אתם מציעים? אתם מציעים הצעות חוק, שהכנסת תוכל להקים ועדת חקירה שתחקור את ארגוני השמאל. מה ההבדל בין ארגון השמאל לבין אדם אחר, פרטי? אין הבדל. אם הכנסת יכולה לחקור את ארגוני השמאל, לכאורה הכנסת יכולה לחקור כל אדם. היא יכולה מחר לחקור כל כתב רדיו או טלוויזיה שלא ימצא חן בעיניה מה שאמר, להזמין אותו לחקירה, כי הוא ייחשד כמישהו בארגון,

שתומך בשמאל. כל יחיד מלך, הם הפכו כל ממזר מלך. הפרלמנט בלונדון חוקר את כל, אני לא רוצה ללמוד שום דבר מלונדון. אני רוצה ללמוד ממדינת ישראל.

גם מהן אתה לא רוצה ללמוד. אני רוצה ללמוד ממדינת ישראל. הדבר האחרון שהכנסת צריכה, או שממשלת ישראל צריכה, או שהמדינה צריכה, זה חוק מהסוג הזה, שרק גורם נזק אדיר למדינת ישראל, לא מביא שום תועלת. אתם הרי לא תוכלו לחקור אף אחד. אני גם אסביר לכם מדוע, כי לכנסת אין סמכות של ועדת חקירה ממלכתית להזמין אף אחד לחקירה ולחייב אותו להופיע בפניה או למסור עדות כלשהי. הוא יכול לצפצף, ואני מציע לכל הארגונים להודיע,

ואני מקווה שהחוק הזה היום ייפול. זה באמת מבחנו של הליכוד, מי קובע את הקו של הממשלה, ליברמן או ביבי. שמחתי לשמוע שביבי סוף-סוף התעשת והודיע שהוא מתנגד לחוק. אני מקווה שהוא יבוא ויצביע נגד החוק הזה. אבל זו בדיוק הדרך, זה מה שעומד על הפרק, לאן הממשלה הזאת הולכת. או שאנחנו הולכים, קיצוני ימני,

כפי שאני מכיר אותו,

היה עם היגיון פנימי, גם אידיאולוגי. גם בתחום הלאומי הוא לא הקיצוני הימני ביותר. אני תמיד האמנתי שהליכוד יכול לעשות שלום הכי טוב.

כיוון שיש אצלנו פרדוקס שאני קורא לו: נצי השלום ויוני המלחמה. כי רק נצים יכולים לעשות שלום בקונסנזוס לאומי, ורק יונים יכולים לעשות מלחמה בקונסנזוס לאומי. ומנהיגי הליכוד הוכיחו את זה. בגין היה הראשון שעשה הסכם שלום עם מדינה ערבית גדולה ביותר, החזיר את כל סיני, עקר את כל ההתיישבויות, שרון כראש הליכוד יצא מעזה, וביבי יצא מחברון וחתם על הסכם-וואי.

הליכוד לא שם את עצמו בנקודה הימנית הקיצונית ביותר.

בעניין הזה, שהוא אידיאולוגית סותר את האידיאולוגיה של הליכוד, אתם נותנים יד למהלך שהוא אנטי-חברתי, שהוא ממדרגה ראשונה נחשב לדבר האסור והמוקצה ביותר בחקיקה כזאת, להביא שהכנסת תוכל לחקור אזרחים. אני אומר לאזרחים, מי שמקשיב: אין סמכות לכנסת להזמין אף אחד מכם, אתם יכולים לצפצף, אם יקומו ועדות חקירה כאלה, ולהגיד להם: אנחנו לא באים, לא מעידים, לא אומרים לכם כלום. רבותי, תנו לי להזכיר לכם, אתה טוען, חבר הכנסת רותם, אתם טוענים, הציבור יבין מה אתם מסתירים ועל מה אתם מגינים. הוא יבין. תאמין לי, הוא מבין טוב מאוד. אני רוצה לומר לך,

אתה היום תחקור את ארגוני השמאל, מחר תהיה ממשלה אחרת שתחליט לחקור אותך או את ארגוני הימין. אתה תאהב את זה? אני בטוח שלא.

אתה אומר לי שאתה בטוח אתה בטוח לא היית כשהסברתי את, בטוח לא היית, כי אתה אומר דברים שאם היית שומע את מה שאני אמרתי,

חברת הכנסת

הרי אם באמת אתם יודעים על פעולות כלשהן של תמיכה בטרור, כפי שליברמן מתבטא, של ארגוני שמאל, אנא תואילו לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולמשטרה ולהגיש תלונה. בשביל זה יש זרועות החוק. אתם טוענים שיש עמותות שלא מדווחות לרשם העמותות. לרשם העמותות יש כל הסמכויות בעולם על-פי חוק לפרק כל עמותה שלא עומדת בתקנים. תפנו אליו, תדרשו שימלא את תפקידו. בשביל זה קיימות זרועות החוק. הכנסת לא יכולה להיות גוף חוקר או גוף שופט.

ושום פרלמנט בעולם הוא לא גוף חוקר, ולא צריך להיות כזה. כנסת, מותר פה להתווכח על אידיאולוגיות, על רעיונות. אתה יכול להגיד א', אני יכול להגיד ג',

הוויכוח הוא ויכוח אידיאולוגי, בלשכנע את הציבור כל אחד לפי דרכו,

להפוך את הכנסת לגוף חוקר זה הדבר הרע ביותר שאתם יכולים לעשות. ואני מקווה שחברי הכנסת ישימו קץ היום להצעות החוק הרעות הללו, שרק יביאו נזק למדינת ישראל. תודה רבה לך, חבר הכנסת מאיר שטרית. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת נחמן שי.

חבר הכנסת נחמן שי, לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני כבר יושב פה כמה שעות בדיון הזה ולא מאמין. אני יודע שמדובר בכנסת ישראל, במבצר הדמוקרטיה הישראלית, במקום שלכאורה הציבור נושא אליו את עיניו, ואני שואל את עצמי:

כיצד התגלגלנו אל המקום הזה,

לשפל המדרגה? מאין נובע המעיין הרע הזה של טינה, של שנאה, שהחוק הזה ושרשרת החוקים שקדמה לו מביאים אליו? מה קרה לעם ישראל? מה קרה למדינת ישראל, מדינה דמוקרטית אשר כורתת במו-ידיה את הענף שהיא יושבת עליו? מאין נובע הרצון הזה להשמדה עצמית ולהתפרקות מערכים?

אני חושב שגם בעלי הרעיון הרע הזה, ואני מסתכל עליהם כרגע ואני מכיר אותם ואפילו מעריך מאוד את פעילותם הפרלמנטרית, אינם יודעים. הם רק יודעים, אני אולי אומר להם שנכנס בהם איזה שד, והוא מתעתע בהם ומתעתע בנו ומוליך אותנו ואותם למקומות רעים מאוד. לפני ימים אחדים דווח באקראי, בחצי פה, כי משרד החוץ הגיש חוות דעת משפטית הדוחה את הצעת החוק בעניין החרם. אני מניח כי אם המשרד היה נשאל, או אולי נשאל, היו עובדיו המקצועיים אומרים דבר דומה על הצעת ההחלטה הזאת העומדת לפני הכנסת. קרמר נגד קרמר, ליברמן נגד ליברמן. כי ממה נפשך? את מי מייצג שר החוץ של מדינת ישראל? האם הוא מייצג את ערכיה הדמוקרטיים, היהודיים הדמוקרטיים של מדינת ישראל, את תרבותה, את ההיסטוריה שלה, או שהוא מייצג את מפלגתו שלו? כיצד יסביר בחוץ לעמיתיו באירופה, באמריקה, את ההחלטה הזאת? או שהוא לא יסביר ויתעלם מהם? כאשר המשרד אומר לא והשר אומר כן, למה הוא מתכוון? כשהוא אומר כן, ליברמן, למה הוא מתכוון? האם הוא משרת את ענייני החוץ של מדינת ישראל,

או שמעניין אותו רק איך לחבק את ראש הממשלה מימין ולדחוק אותו איכשהו לתוך המרכז,

אפילו לחיקו של השמאל? זאת פוליטיקה של גרוש, פוליטיקה של שקל, שמזניחה את האינטרסים ואת העניינים החשובים באמת של מדינת ישראל ומעלה אותם קורבן למולך הזה של הפוליטיקה הפנימית ושל השליטה בגוש הימין. ה"ניו-יורק טיימס", עיתון לא חשוב בעיני חברים אחדים בבית הזה, דיבר השבוע על החוק הקודם, על חוק החרם, ודחה אותו וקטל אותו והסביר בצורה מפורטת מאוד לקוראיו, שהמוניטין של ישראל כמדינה דמוקרטית הוכתם על-ידי חוק חדש,

אבל זה אותה משפחה, זה אחיו החורג, שמטרתו לדכא ביקורת נגד הכיבוש שלה בגדה המערבית. ואני אומר לכם,

אני אומר לכם, חברים בבית הזה, אנחנו המצאנו שיטת ממשל חדשה, וכדאי ללמוד אותה, אולי מישהו יעשה עליה דוקטורט פעם. אנחנו מצליחים להיות, אני מאמין, דמוקרטיה בחוץ ואנטי-דמוקרטיה בבית. מעניין, זה דבר חדש, אני עוד לא מצאתי לזה את ההגדרה בלועזית, אבל תשימו לב, כלפי חוץ אנחנו כל כך גאים ומדברים בלשון רמה ומשווקים את עצמנו, ואפילו בהצלחה, במיוחד כשיש עכשיו איזה אביב ערבי שעובר על המזרח התיכון. אבל בבית בפנים אנחנו עושים כל מאמץ כדי לגדוע ולכרות ולפגוע בערכים הדמוקרטיים של המדינה הזאת. זאת דמוקרטיה אנטי-דמוקרטיה, אני מבטיח לכם עד סוף היום למצוא איזו הגדרה חדשה לשיטת הממשל החדשה הזאת. ואני אומר לכם לסיכום, מי שחרד, מי שחרד פה, בבית הזה, לישראל שלנו, לישראל שההורים נלחמו עליה ושאנחנו נלחמים עליה ואשר אני חושש מאוד שגם הדורות הבאים יילחמו עליה, מי שרוצה שהיא תשרוד בעולם הזה לא רק בזכות כוחה הפיזי אלא גם בזכות ערכיה ותרבותה והעוצמה הרכה שלה, מי שדואג לעתידה, שייסוג מהצעת החוק, שיוותר עליה, ואם אין ברירה, שיצביע היום נגדה.

חבר הכנסת נחמן שי, ותודה רבה לך על שעמדת בזמנים, אפילו חסכת לנו כמה שניות. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אורי אריאל. בבקשה, חבר כנסת אריאל, לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת בראש, מכובדי חברי הכנסת, אדוני השר, יש קושי בדברים שאני שומע לאורך השעות האחרונות, כולל דבריו של ידידי חבר הכנסת נחמן שי, אשר מסבירים מה היא הדמוקרטיה. אז כשזה לא נוח, כי זה לא לפי סדר-היום של מישהו ומה שהוא מאמין, וזה קורה פה בבית הרי בכל רגע נתון: מחליטים דברים שלא כולנו מסכימים עליהם, זה בלתי דמוקרטי בעליל, דגל שחור מתנוסס עליו, וכן הלאה ביטויים. בסדר, כפי שלפעמים אני עושה. נו, חברים, לא שמעתי את זעקתכם כשפה, בבית הזה, אישרו את הסכמי אוסלו על חודו של "מיצובישי". הרי אתם יודעים, אתם זוכרים הרי. זה היה שיא הדמוקרטיה: הסכמים מדיניים מרחיקי לכת, אין על זה ויכוח אליבא דכולם, כל אחד לפי שיטתו. ואז בא ראש ממשלה, קנה אחד ב"מיצובישי" ובתואר סגן שר, שכמובן לא עמד מאחורי זה לא דבר וחצי דבר, נכנע לחבר כנסת שגר בדרום באיזה עיירה בדואית גדולה ונתן לו עשרות דונמים שלא כדין.

לא, זה לא שייך, זה דמוקרטיה. עכשיו אני מסביר איך מתנהלת הדמוקרטיה במיטבה. לקח חבר כנסת בדואי, שלא דאג לאף אחד מהפזורה ולא מהעדה ולא מהקהילה.

הוא בסך הכול רצה בראש הגבעה, אני מוכן לקחת אתכם פעם לסיור, משהו, סדר-גודל של 40 דונם, בניגוד לכל החוקים. אבל ראש הממשלה הבטיח, ראש הממשלה מקיים. אם אתם לא יודעים את הדרך, יש אחד שיודע להגיע לשם, במקרה, קוראים לו חבר הכנסת טלב אלסאנע. הוא יראה לכם. אני רואה את סגן יושב-ראש הכנסת יושב מתפקע מצחוק, לא יכול לעצור. לא הייתי אז. לא, רק שנייה, ידידי. ידידי, אין לי טענה אליך, אין לי טענה אליך בכלל. אני אומר, כן, זה לרגע מצחיק. אני מבין, כי זה תיאור שנשמע דמיוני. כל מי שקצת מצוי, יודע בדיוק על מה דיברתי, אבל ככה עברו הסכמי אוסלו. ואיש מהחברים דאז, לא מאלה שלא היו, לא מחה. זה היה דמוקרטי, כי זה היה לפי משנתו, לפי מה שהוא הבין שטוב למדינה,

אני אגיד לכם בגילוי לב משהו שאמר לי אבי זיכרונו לברכה. הוא אמר לי: בני אורי, תקשיב, כשאתה רואה את אנשי השמאל הכי קיצוניים

אומרים את הדברים שאתה חושב שהם אולי הכי נוראיים, דע לך שהם אומרים את זה מדם לבם, מתוך דאגה לעם ישראל,

כמו שאתה חושב ועושה בצד שאתה נמצא בו, ואני מקבל את זה. אני מקבל את זה, וישבתי בעבר עם אנשי "שלום עכשיו" בדיונים לא תקשורתיים שקטים בניסיון לברר ולראות. אני מקבל שהדברים נעשים לא כדי חס וחלילה לפגוע במישהו, לא כדי לפגוע במדינה חס וחלילה, אלא מתוך דאגה למדינה. אני מקבל את זה. אני רוצה לקוות שאחרים רואים את זה גם כלפינו כך, ואני רוצה שהוויכוח יהיה ויכוח אמיתי עד הסוף, אבל מתורבת. אין פה עניין לעשות אותו לא בצרחות, ולא חס וחלילה במכות. אבל להגיד שמה שהכנסת מקבלת בהחלטה הוא לא דמוקרטי, כמו חוק החרם, לא, אתה לא אומר. יש רבים שאומרים ורואים בזה את הרס הדמוקרטיה.

אבל יש עוד אנשים במדינה, והם אומרים, ואני אומר: זאת דמוקרטיה, ופעם אתה בצד הזה הימני של הכנסת ופעם אתה בצד הזה, וזה קורה אצלנו במדינה לא מעט פעמים. ופעם אתה שר ומאיגרא רמא, אני לא רוצה להגיד לבירא עמיקתא, כי זה לא המצב בכנסת, אבל אתה עובר להיות חבר כנסת פשוט. קדימה, אחורה, זו הדמוקרטיה. וגם החלטה היום, שתהיה כזאת או כזאת, אני לא יודע עוד מה יהיה, אבל מה שלא יהיה, זו הדמוקרטיה, וזה מתנהל פה.

פה יש מספיק זמן כדי להגיד כל דבר, כל אחד בזמנו, ולשכנע ולנסות להגיע למיטב.

אני מסיים, גברתי היושבת בראש. אני מאמין שההחלטה לגבי ועדות החקירה הפרלמנטריות זו החלטה נכונה, ואני מקווה שהכנסת, גם אם לא תתאחד על זה, תעביר את זה, ובסוף איש באמונתו יחיה, ובוועדת החקירה הוא יגיד את דבריו, ובטח ישכנע בדבריו את האחרים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אורי אריאל. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת יוחנן פלסנר. בבקשה, חבר הכנסת פלסנר, לרשותך חמש דקות. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, שתי תחרויות מתרחשות בימים האלה, ושתיהן על חשבון האינטרס של הציבור הישראלי. תחרות אחת, על ראשות הימין.

תחרות מיוזעת, תחרות שמשתתף בה מר נתניהו ומתחרה עם מפלגת ישראל ביתנו מי יעמוד בראש הימין. ומי משלם את המחיר? מדינת ישראל. כל יום באים עם הצעת חוק, עם רעיון, עם הצעה, עם הצעת החלטה, יותר הזויה, יותר פופוליסטית, כדי שכל אחד יוכל לנפח את החזה ולהגיד: אני יותר ימני, אני יותר פטריוט. ומה הקשר בין ההצעות האלה ובין האינטרס של מדינת ישראל, ביניהן ובין המעמד של הכנסת, ביניהן ובין המעמד והחוסן של הדמוקרטיה הישראלית? כמובן, אין שום קשר. זה במיוחד מדהים, הדבר הזה, בזמן שיש בעיות אמיתיות במדינת ישראל, בעיות בנושא הדיור. וחברים, מי שחושב שאפשר יהיה לפתור את משבר הדיור ולומר: זה חבורה של כאלה שמאלנים, אנרכיסטים,

מלמטה, לא יודע על מה הוא מדבר. זה המשבר החברתי הכי עמוק במדינת ישראל,

איך מנסה מר נתניהו לפתור? באמצעות מסיבות עיתונאים. ואת הבעיה שלא קיימת, לגבי חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית, כאן הוא באמת בא ותומך בחוקים ומקדם אותם. גם הדבר הזה, כמובן, קשור בתפקודו של מר נתניהו, כי כמו שאנחנו יודעים, אם הוא היה רוצה,

ולא משאיר את חופש ההצבעה הזה ומשאיר לנושא הזה להכתים את סדר-יומה של הכנסת שלנו. אבל מה התחרות השנייה שמתרחשת לנגד עינינו? זו כמובן התחרות הקשה של חברי הכנסת, של הספסלים האחוריים בליכוד, על הריצה לכנסת הבאה. הפריימריז בליכוד הם פריימריז קשים, הם פריימריז שבהם חברי הכנסת צריכים להוכיח כל אחד מי יותר סהרורי, מי יותר הזוי, מי יותר פייגלין מפייגלין. ושוב, את המחיר משלמת הדמוקרטיה הישראלית, והמחיר מוגש לנו באמצעות ההצעה שמוגשת לנו הערב להחלטה. בשבוע שעבר חוק החרם, בשבוע הבא אולי נדון בהצעה להפוך את בית-המשפט לסניף של ישראל ביתנו, אולי סניף של "מצודת זאב", וכן הלאה. מה עומד כאן בפועל? ברור מה האינטרסים הפוליטיים, הבנו שיש פה חבורה שחושבת על או להיכנס לכנסת הבאה או להוביל את הימין, וכנראה האינטרס הלאומי קצת פחות חשוב לה. אבל מה עומד כאן בפועל, למה הקדשנו כבר אחר-צהריים שלם, שיכול היה להיות מוקדש לחקיקה אמיתית, לפיקוח אמיתי על הממשלה, אולי לקידום סוגיות? מה עומד כאן על הפרק? הקמה של ועדה רגילה, בלי סמכויות חקירה. קוראים לזה אומנם "ועדת חקירה"; אין לה שום סמכויות חקירה. זאת ועדה רגילה, אין לה שום סמכות מול גופים בחברה האזרחית, לא לזמן אותם, לא לשאול אותם, לא לתשאל אותם, שום דבר חוץ מלפגוע במעמד הכנסת ובמעמד של הדמוקרטיה הישראלית. כמובן, זאת ועדה שהתוצאות שלה ידועות מראש, כי היא אמורה לבחון גופים שמקבלים מימון מחו"ל, אבל דווקא מי שיזם אותה ומי שתומך בה כבר הגישו הצעות חוק לגבי הגבלות על מימון מישויות מדינתיות. כלומר, זאת ועדה שהתוצאות שלה ידועות מראש, המסקנות ידועות מראש, כבר מקודמות בחקיקה שכבר עלתה לוועדת שרים וכן הלאה. אין לה שום סמכות לבצע את אותן חקירות, אין לה אפילו יכולת לזמן את מושאי החקירה אליה, והיא נוגעת בנושא שעד היום הכנסת, ועדות חקירה פרלמנטריות זה כלי סופר-לגיטימי, אבל לא בנושאים שקשורים לחופש המחאה, חופש הביטוי, ההתנהגות וההתנהלות הפוליטית של פרטים בתוך החברה האזרחית. אלה תחומים שלא נגענו בהם ולא צריך לגעת בהם.

חוץ מהתחרות על ראשות הימין ועל ייצוג הימין, אין פה שום דבר. למה בכל זאת אנחנו עכשיו נדרשים לנושא הזה? מעבר לעובדה שיש כאן, כמובן, גם חוות הדעת של היועץ המשפטי, אני מניח שדוברים לפני התייחסו לסוגיה הזאת, לגבי היעדר הסמכות של הוועדה הזאת, אנחנו עכשיו צפויים לקבל את ההצעה הזאת מדי כמה שבועות שוב ושוב על-ידי מפלגת ישראל ביתנו. ואני מציע כאן לראש הממשלה: אדוני ראש הממשלה, גלה מנהיגות, תפסיק את הדבר הזה, תפסיק את הבדיחה הזאת. אם אתם באמת רוצים לחקור לעומק מי פוגע בצה"ל, ואיזה כסף זר נכנס ומשפיע על הפוליטיקה הישראלית, אני מציע קודם לבדוק את אותם גופים שתורמים לימין הקיצוני, שתורמים לכל הגופים האלה, שמשקיעים כסף אדיר, בניגוד לכסף הקטן שנכנס לגופים האלה. אם תבדקו הכול, אנחנו נהיה במקום אחר לגמרי, ואנחנו נפסיק את ההשפעה המעוותת של הכסף הזר שנכנס לפוליטיקה הישראלית ומחזק את השוליים הקיצוניים והסהרוריים שלה. תודה רבה לך, חבר הכנסת יוחנן פלסנר. הבאה בתור, חברת הכנסת עינת וילף. בבקשה, לרשותך חמש דקות. תודה רבה לך. כבוד היושבת-ראש, השר, חברי חברי הכנסת, אם תסתכלו על רשימת הדוברים, ודאי תשימו לב שהייתי צריכה לדבר עכשיו כי כמה אנשים אינם נמצאים כאן.

היושבת-ראש, סיעת ישראל ביתנו מקיימת עכשיו מסיבת עיתונאים כדי להסביר, מה שנקרא, יש להם מלוא התקשורת. למה להם מליאת הכנסת? חבר הכנסת בר-און וחבר הכנסת מאיר שטרית, אנחנו נפעל לפי התקנון, ואם יתעוררו שאלות אנחנו נבדוק, חבר הכנסת רוני בר-און, הבטחתי שנפעל לפי התקנון. תן לנו ההזדמנות הזאת. בינתיים אתה מפריע, חברת הכנסת עינת וילף מדברת עכשיו. את ההערות שלך תוכל להעיר כשיזדמן לך. אנחנו ניתן, אנחנו ניתן לחברת הכנסת עינת וילף לסיים את דבריה. בבקשה. את לא יכולה להשתיק אותי. חבר הכנסת בר-און, בינתיים לא הזמנתי את חברי הכנסת ולא קראתי בשמם. הם אינם כאן. זה נעשה גם בפעמים אחרות. את זה אומר התקנון.

אני לא אזמין אותם לדבר, אם זה מה שהתקנון יאמר, ואני מבקשת ממך, חבר הכנסת רוני בר-און, לחזור למקומך, ולא לנהל את הוויכוח הזה. אם התקנון לא ייתן לי להזמין אותם, אני לא אזמין אותם. סדר הדוברים, אל תטיל דופי ואל תוציא דיבתי רעה, כי עדיין לא נתתי משהו שהתקנון לא אישר לי. כשאעשה זאת, תעיר, ותוכל להתלונן עלי. עכשיו חברת הכנסת עינת וילף מדברת. ניתן לה לסיים את דבריה. בבקשה, חברת הכנסת וילף. תודה רבה לך. האמת היא שפשוט רציתי להצביע על תופעה מעניינת, לא הייתי מודעת להיבטים התקנוניים, שמדברים כאן רבות על סדרת החוקים האנטי-דמוקרטיים, ותמיד מייחסים אותם לישראל ביתנו, וישראל ביתנו גם עושה את מסיבת העיתונאים כדי לקחת את הקרדיט על החוקים האלה. אבל מה שמרתק הוא, ששניים מתוך החוקים האלה, גם החוק שעוסק בוועדות קבלה וגם, בעיקר, חוק החרם, הם חוקים שיזמה אותם קדימה. לאחרונה הייתי באיזה דיון, זה היה דווקא עם אנשים מחו"ל, ושאל אותי מישהו: תגידי, את מתארת את מפלגת העצמאות, את מדברת על המחויבות שלכם למרכז הציוני השפוי, אבל מה בעצם ההבדל ביניכם לבין קדימה? כי הרי גם הם טוענים להיות חלק מהמרכז הזה, יש לי בקשה: אפשר לסגור את הדיון התקנוני? חברי הכנסת, אני אענה על השאלות, ותיכף אתן גם הסבר, ותאמינו לי שהתייעצתי עם מי שנמצא כאן בתפקיד מזכיר הכנסת, ואת כל הדברים נוכל לומר לאחר שחברת הכנסת וילף תסיים את דבריה. תנו לחברת הכנסת את הכבוד הראוי, להמשיך ברצף הנאום ולא להפריע לה. אני אומר את הדברים מייד לאחר שתסיים. בבקשה, חברת הכנסת וילף, ואוסיף לך עוד שתי דקות. אנחנו נותנים לה כבוד, אנחנו מקשיבים לה. הסיעה שלך לא מקשיבה לה. אתם מדסקסים ביניכם לבין עצמכם, אבל אנחנו לא נמשיך את הדיון הזה. בבקשה, חברת הכנסת וילף.

אתחיל די מההתחלה. בכל מקרה, מאחר שקדימה יזמה שניים מהחוקים האלה, ובאותו דיון ששאלו אותי מה ההבדל בין קדימה לבין מפלגה העצמאות, לכאורה שתיהן טוענות להגן על המרכז הציוני השפוי, אמרתי: תראו, קדימה היא מפלגת מרכז בממוצע: הצד הימני מציע את החוקים האלה, ואז הצד השמאלי מפעיל את המשמעת הסיעתית, ובממוצע יצא מפלגת מרכז. אנחנו מבפנים, היית פעם שמאל קיצוני, עכשיו את ימין קיצוני. אנשים שפויים, מרכזיים, ציוניים, שבאים ממסורת עמוקה של ציונות בן-גוריוניסטית, המכירה בצורך לבנות את עוצמתה של ישראל במרחב עוין. ואכן, אנחנו עכשיו שוב במלחמה. אני לא אתן להפריע עוד פעם במהלך נאום אחד. נתתי לכם את הכבוד, אף אחד לא הפריע לכם. כאשר מגיעה עכשיו מישהי מהקואליציה, אני חושבת שאתם מוזילים את כבודה של הכנסת בזה שאתם צוחקים ברמה שמתאימה אולי לפאבים, בהחלט לא למליאת הכנסת. אני אכן חושבת שזה רעיון מצחיק שמפלגת קדימה היא מפלגת מרכז בממוצע.

אבל נאמרו כאן תוך כדי הצבעה וסימונים שיש בהם מן הגיחוך הציני, היכול לפגוע במקרים,

תודה לך, כבוד היושבת-ראש. ישראל אכן נמצאת במלחמה, וזו מלחמה על עצם הרעיון הציוני. הרעיון הציוני נמצא היום תחת מתקפה. כל מרכיב שבו נמצא תחת מתקפה: שהעם היהודי הוא עם, שבתוקף היותו עם יש לו זכות להגדרה עצמית, ושאת הזכות הזאת להגדרה עצמית הוא רשאי לממש במקום היחיד שהוא אי-פעם היה ריבוני בו. ואף שככל הנראה שלושת-רבעי ממדינות העולם הן פחות הגיוניות ועושות פחות שכל ממדינת ישראל, מדינת ישראל היא עדיין המדינה היחידה שעצם הרעיון המכונן שלה הוא היום עדיין תחת מתקפה. המתקפה הזאת עכשיו עברה לזירה אחרת. ניסו לתקוף את הציונות באמצעים צבאיים, ניסו לתקוף אותה באמצעי טרור, ניסו לתקוף אותה באמצעות חנק כלכלי, ולאחר שכל אלה נכשלו, הזירה עברה לזירה תודעתית, לזירה של רעיונות, לזירה הבין-לאומית. ואכן, יש ישראלים ויהודים שהם בראש המתקפה הזאת, ישראלים שעושים זאת מסיבות מעוותות ונשגבות מבינתי, יהודים שעושים טעות עמוקה לחשוב שעל-ידי התקפה על ישראל הם מוכיחים את המוסר היהודי, ולא להיפך. וזה מעצבן, וזה מרתיח את הדם, וממשלות אירופיות מממנות את הארגונים האלה,

אבל מלחמה של רעיונות, מלחמה של תודעה, צריך לנצח בשכל ובעורמה, ואיפה השכל? ועדות החקירה הן רעיון מיותר. אני יכולה לספר לכם, עשיתי ועדת חקירה בראשות עינת וילף לפני חצי שעה באמצעות האמצעי המתקדם הנקרא "גוגל", והחלטתי לבחון את "שוברים שתיקה" ארגון בעייתי ביותר.

כבר כתוב מי מממן את ארגון "שוברים שתיקה": האיחוד האירופי ובריטניה והקרן החדשה לישראל, ספרד וקרן Oxfam ועוד שלל קרנות. האם משרד החוץ עשה משהו בנדון? פנה להולנד? פנה לבריטניה? מחה על עצם המימון? על ההתערבות הפוליטית בענייניה של ישראל? זו הדרך לפעול במלחמה הזאת, במלחמה התודעתית. בסופו של דבר, הרצל לא היה מופתע לשמוע שיש יהודים שהם אויביה המרים ביותר של הציונות, אבל הוא לא הקים ועדות חקירה, והוא פעל בשכל ובהתמדה, והוא האמין שהרעיון שהוא הביא הוא הרעיון הנכון, הצודק, אחד הרעיונות הצודקים ביותר.

ובגלל זה אני נתתי לשעון להמשיך, אבל אני מבקשת לסיים.

ואכן, הרצל ידע שהמאבק שלו יצלח מפני שהוא עשה זאת בשכל, בחוכמה, בהתמדה ובלי שטויות מיותרות. ככה מנצחים במלחמה על התודעה ובמלחמה לטובת הציונות.

תודה רבה לך, חברת הכנסת עינת וילף. ועכשיו, לגבי השאלות שנשאלו פה והטענות שעלו.

בדקתי עם מזכירת הכנסת, והתקנון היבש אכן אומר שבדיון אישי נהוג לקרוא את השמות, ולאחר שקוראים את השמות והאנשים אינם מופיעים, מסירים את זכותם לדבר. אך מאחר שלא קראתי את השמות, ומאחר שביקשו,

אני אסיים את דברי, ואז תוכל להעיר. מאחר שביקשו חברי הכנסת בטרם יצאו לשמור על זכותם לדבר, בדיוק כפי שעשה היום חבר הכנסת אחמד טיבי, ניתנה זכות של שיקול דעת ליושב בראש המליאה להחליט אם לשמור את הזכות או לא. מה שנכון לחבר הכנסת אחמד טיבי ויכול להיות לשיקול דעתו של היושב-ראש, מן הראוי שיהיה נכון גם לחברי כנסת אחרים. ולכן, אני מנצלת את שיקול דעתי, כפי שכבר נעשה היום.

כפי שנעשה היום כבר בעניינו של חבר הכנסת טיבי, לעשות באותה מידה, במידה שווה, עם חברי הכנסת, חבר הכנסת טיבי דיבר בזמן, לא שיניתי כלום.

לאחר ולשנות את מקומך בתור ולשמור לך את זכות הדיבור. אבל הוא הגיע בזמן.

ביקשת או לא ביקשת בתור יושב-ראש הכנסת, סגן יושב-ראש הכנסת? ביקשתי, אבל הגעתי בזמן. אבל ביקשת לשמור לך את הזכות הזאת, כמו שביקשו חברי כנסת אחרים, ואם לא היית מגיע בזמן היית מבקש לממש את הזכות שביקשת, ולכן זה נתון לשיקול דעתי. אני צריכה לתת לו לדבר? כן, ודאי, אני ביקשתי, לא נתת לי. בבקשה. תודה רבה. אורלי, כבוד לזיקנה. בוודאי, אבל שלא יטילו דופי בהחלטות, חריגה מסמכות. בבקשה, חבר הכנסת בר-און.

גברתי היושבת-ראש, העצה וההפניה שקיבלת מסגן מזכיר הכנסת היא הנכונה. דא עקא, שאני הפניתי את תשומת לבך לתקלה בשעה שקראת לחברת הכנסת עינת וילף והודעת ששלושה חברי כנסת מהאיחוד הלאומי, או לא הודעת, מישהו אמר שהם במסיבת עיתונאים. עינת וילף אמרה. אני לרגע לא אמרתי מסיבת עיתונאים. חברי הכנסת, לא, לא, אמרתי "אולי את". לא זכרתי אז אמרתי "אולי", אבל זה ממש, אבל ממש, לא חשוב. כך או כך, גברתי היושבת-ראש, אני אמרתי לך אז שברגע ששלושה חברי כנסת לא נמצאים, הם מאבדים את זכותם לנאום על-תנאי שאת מכריזה בשמותיהם והם אינם נמצאים. ביקשתי ממך, לא הייתי מנומס אפילו, דרשתי ממך, לקרוא בשמות כדי שחברי הכנסת יאבדו את זכות הדיבור שלהם. אני אומר את זה בצורה הברורה ביותר. ואת סירבת ואמרת לי: עכשיו חברת הכנסת עינת וילף על הדוכן. נקיים את הדיון אחר כך. כפי שמתברר בדיעבד, אחר כך התברר שלמרבה הצער אני צדקתי ואת לא נתת לי את, איך לומר? ליהנות מפרי הצדק שלי. אני אומר ביושר שאני מתקשה להעלות בדעתי שאם היה מדובר בחברי כנסת מסיעה אחרת, הדין היה שונה, אבל קשה לי להשתחרר מההרגשה הזאת. אני אומר לך, התקלה שאת יוצרת פה בהחלטה שלך היא תקלה שתשמש בעתיד תקדימים לא טובים. אם היה חבר כנסת מסיעה אחרת, ההחלטה שלך היתה נראית אחרת. מכיוון שכל השלושה שקמו ונעדרו על דעתם צריכים עכשיו לשלם את המחיר ולא לדבר, ההחלטה שלך כחברת אותה סיעה שלהם היא החלטה שהיא לא צודקת, והנראות שלה היא הרבה יותר מלא-צודקת. תודה רבה, תודה רבה לך, חבר הכנסת בר-און. אם היית נוכח בדיונים אחרים שאני ניהלתי, יכולת לראות שעשיתי את זה גם לחברי כנסת מקדימה וגם לחברי כנסת מהסיעות הערביות וגם לחברי כנסת אחרים. אבל זה לא חשבון עובר-ושב.

ומאחר שאני יושבת כאן בראש ויש מקום לשיקול דעתי,

ומאחר שלא קראתי בשמם, לכן הם לא איבדו את זכותם.

ומאחר שביקשו בדיוק כפי, ואני חוזרת, חבר הכנסת בר-און, אני חוזרת על זה ואני חוזרת על זה פעם אחרונה. לך יש גם זכות להגיש קובלנה עלי. אתה יכול להתלונן עלי.

יש לך הזכות וזכותך המלאה לעשות את זה, ואת תשובתי אני אתן.

מאחר שלא קראתי בשמם, ומאחר שזה נוהג שנתון לשיקול דעתו של יושב-ראש המליאה באותו הרגע, כדי לנהל דיון מעניין, בבקשה, חברת הכנסת דליה איציק, עם כל הכבוד הראוי, עם כל הכבוד הראוי, אני התייעצתי ובדקתי, ואכן כך היה, ובדיונים אחרים זה בדיוק אותו נוהל שבו פעלתי, ויודו ויאמרו לך,

בסמכותך לקבל, חבר הכנסת דוד רותם, חבר הכנסת דוד רותם, תשב. חברים, אני מנהלת פה, תגיש ערעור לוועדת פירושים. ועדת פירושים, ועדת פירושים.

אני מנהלת פה. אנחנו שמענו את הדברים, אנחנו יודעים מה התקנון אומר, ויש גם נוהל שיכולים לקרוא לו בשפה המשפטית "נוהל שוק", אבל אלה דברים שמתנהלים, ומה שאפשר וניתן לשיקול דעתו של היושב-ראש כשחברי כנסת מסיעות אחרות עושים או מבקשים, אני שומרת לי את זכותי. מי שלא נראה לו יכול להתלונן, אני בהחלט אעמוד מאחורי החלטתי. חברת הכנסת,

אני רוצה להגיד שאני לא מטילה שום דופי בפנייה שלך, ממש לא, אבל אני חושבת עדיין שבדיון כזה ארוך היה כדאי שלא נאפשר לחברי הכנסת.

גברתי, אפשר לסדר משהו? זה בסדר. אני יכולה להגיד לך שבמהלך היום הזה גם השתנו סדרים. בסדר, במהלך הדיון הזה. תודה רבה, אני שמעתי את הדברים. אני חושבת שייצגו את זה מספיק, אנחנו נעבור להמשך סדר-היום. אנחנו קצרים בזמן, כמו שנאמר. גברתי, משהו לסדר

אני מבקש משהו לסדר, לא בעניין הזה ספציפית. אני יכול להעיר משהו לסדר, אדוני היושב-ראש? גברתי היושבת-ראש? חצי משפט, דקה, דקה. אנחנו נמשיך. אני מציע לך הצעה. חצי דקה. אנחנו נמשיך. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, בבקשה. עד שהיא תעלה אני אסיים. לא, אני לא נתתי לך את הרשות. חבר הכנסת מאיר שטרית, אל תעשו פה את הפרובוקציות האלה. בוא נמשיך, בואו ניתן לדברים להתנהל.

חבר הכנסת מאיר שטרית. אבל אני אומר לך שהכנסת מתנהלת בהרבה פעמים,

אתה מוזמן להגיש, אני מזמינה אותך להגיש, לכן אני מציע לך, כיושבת-ראש, להגיד שמה שהיה היה, וגם עכשיו זה בסדר לתת להם לדבר, אתם מדברים כל הזמן בשם הדמוקרטיה, סתימת פיות, מבחנים וכדומה, ועכשיו אתם אומרים, נוהל מסוים מצד אחד, נוהל מסיעה מסוימת מצד אחר. גם חברי כנסת מסיעת קדימה התחלפו במקומות. אין לי טענה אלייך, את לא מבינה מה שאני אומר. אין לי טענה, הבנתי. אני מסרבת להמשיך את הדיון הזה. אני רוצה, אין לי טענה אלייך על העניין הזה. אני אומר שבכנסת, לצערי, פעם אחת, בגלל העובדה שעושים כל מיני,

ואת צודקת בעניין הזה, עושים כל מיני נהלים, הפך להיות נוהל שוק. שלא על-פי תקנון, לדעתי זה מפחית את ערכה של הכנסת. אגב, התקנון בעניין הזה מאוד ברור. תודה רבה, חבר הכנסת שטרית.

טוב,

לא נתתי לך עכשיו לנהל דיון.

חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי,

נשארו לי כמעט שלוש דקות, אז אם אפשר להוסיף.

היום 20 ביולי 2011, ויש לנו דיון על הצעת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדות חקירה פרלמנטריות בנושא מעורבות ממשלות זרות במימון ארגונים ישראליים וברכישת קרקעות בישראל, ובנושא פעילות ארגונים ישראליים הנוטלים חלק בדה-לגיטימציה של צה"ל, ביוזמת חברת הכנסת פאינה קירשנבאום. אני רוצה לברך את פאינה קירשנבאום על יוזמה זו. ראיתי עד כמה את עבדת קשה, עברת אחד-אחד, דיברת עם כל אחד ואחד, ואני מבינה שעברת מאבק בשיתוף פעולה עם כמה חברי כנסת ממפלגת ישראל ביתנו, לנסות לשכנע אנשים להצטרף ליוזמה הזאת. אני חושבת שזו יוזמה שמאתגרת אותנו ומראה עד כמה אנחנו פטריוטים. אנחנו גדלנו על ערכים של פטריוטיזם, הגענו למדינה הזאת, ואנחנו רוצים ללמד את אזרחי מדינת ישראל מה זה פטריוטיזם, מה זה אהבה ונאמנות למדינת ישראל, חבר הכנסת רוני בר-און. לצערי הרב, חברי הכנסת, ואני חושב שבכלל כל אזרחי מדינת ישראל מאז הקמתה, חיים בחלום, כי הם לא האמינו שתהיה מדינת ישראל.

כשיש לנו אותה, אנחנו לא יודעים לשמור עליה, כי יש לנו תמיד התלבטות אם יש לנו זכות להיות כאן או לא. אני חושבת שיש כאן הרבה מאוד פרופגנדה, והפרופגנדה היא כזאת: כשהפכתי להיות חברת כנסת, קיבלתי ספר: "כיבוש השטחים, עדויות חיילים 2000 2010". התחלתי לדפדף, לא הבנתי במיוחד איך יכול להיות שבכאלה ספרים יש תמונות מבוימות, תמונות מאוד מקצועיות, ואני החלטתי להגדיל אותן בכוונה ולהראות לכם, אסור, אני רוצה לבקש שיראו את זה,

אני לא מרשה לך. אחד מהם, חברת הכנסת מיכאלי, זה מיותר. עוד אחד אחרון, זו תמונה מצוינת.

תרדי מהדוכן בבקשה, חברת הכנסת מיכאלי. אני לא אתן פרובוקציות לא מהצד הזה ולא מהצד הזה.

לא, את יורדת עכשיו מהדוכן. רק אני, לא, בזה הרגע סיימת ואיבדת את זכותך לדבר. חבל מאוד. חבל מאוד.

צריך ללמוד איך עושים פרופגנדה, ערביי ישראל לעם ישראל. חברת הכנסת מיכאלי, תרדי מהדוכן. כך עשה גבלס בגרמניה הנאצית, וכך אתם ממשיכים להשתמש בפאשיזם.

אתם מפילים אותנו, כביכול בשימוש בדמוקרטיה ומלים יפות, אבל בסופו של דבר מי שפאשיסט אלה אנשים שלא רוצים שמדינת ישראל תתקיים. תיזהרו, תתביישו לכם. תלמדו מה זה פטריוטיזם. מזל שיש לנו בית-ספר לפטריוטיזם. הוא במקרה יושב פה. אני יושב פה ואת מצביעה עלי? אני לא אתן להמשיך את זה. אני אנסה לעשות דין שווה לכולם ואני לא אתן לנצל, גם לא את, היא תחסוך לנו את זה. לא כל מי שיושב פה הוא

במקרים אחרים, נתתי את הזכות, רק בא, תראה מה עשית. חבר הכנסת אחמד טיבי. אנחנו נמשיך בסדר-היום. אנחנו נמשיך בסדר-היום, והבא בתור ברשימת הדוברים הוא חבר הכנסת רוברט אילטוב. בבקשה.

יוחנן פלסנר, דיברת? כל ישראל ביתנו זה גימיק אחד גדול. בבקשה, חבר הכנסת רוברט אילטוב, לרשותך חמש דקות. יש לך פוסטר? להעמיד סדרנים בהיכון. אני אביא לך את הפוסטר שלי,

תתלה אותו בחדר. בחדר השינה, התכוונת. בחדר השינה הוא יכול לתלות, איפה שנוח לו. כבוד היושבת-ראש,

תודה על ההזדמנות הזאת שנתת לי לדבר,

שהחברים שלנו ממפלגת קדימה ניסו למנוע ממני את הזכות הזאת. היה פה דיון מאוד נוקב אם מותר לי לדבר או אסור לי לדבר. אני אגזול ממך כמה שניות ואני אחזיר לך. מאחר שהיו כאן חברי כנסת שנופפו בתקנון, ומאחר שהתייעצתי גם עם המזכיר, אני מפנה את חברי הכנסת שיש להם עדיין שאלות בנושא הזה בבקשה לסעיף 28(א) על דיון סיעתי.

"חבר הכנסת רשאי לבקש לשנות את מקומו בסדר הנואמים. חבר הכנסת שנעדר מהישיבה כשהגיע תורו לנאום, בלי שהודיע על כך מראש, לא יהיה רשאי לנאום בדיון". מה שמשתמע מכך, באופן ברור וחד, זה שכאשר הוא ביקש מראש נשמרת לו הזכות. זה דיון אישי. דיון אישי, חברים. בדיון אישי. זאת אומרת, 28(ב) 28(ב).

חבר הכנסת יוחנן פלסנר, תבדוק אותי, ואני מאמינה שגם תוכל להבין שזה מה שמשתמע מהתקנון. גברתי היושבת-ראש, חשבתי שמיצינו את הדיון הזה. חבר הכנסת העלה את הטענה על עצם קיומו של הדיון. אני חושב שעצם קיומו של הדיון הוא לגיטימי. את פסקת את מה שפסקת והמשכנו. הטענה שלו היתה על עצם קיום הדיון. וזה גם מגובה בתקנון.

היה פה מישהו שאמר פעם שגם את המובן מאליו צריך להגיד. את טוענת שהם הודיעו על כך מראש? הודיעו על כך מראש. ולראיה, גם היתה פה מזכירת הכנסת, ואני ראיתי את אנסטסיה הולכת וחוזרת, וביקשה גם ממני, ולכן אנחנו מאשרים. כבוד היושבת-ראש, העיקרון הוא שהיה פה ניסיון לא לתת לדבר. בסדר, אוקיי, הבנו, הדמוקרטיה בשיאה. אנחנו נמשיך בהליך הדמוקרטי. איפה? פה, בכנסת, חבר הכנסת רוברט טיבייב. האשימו אתכם, ההצעה, בעצם מדברים באופוזיציה שזו הצעת חוק. אנחנו לא מדברים על הצעת חוק. אנחנו מדברים על הצעה של ועדת הכנסת להקים ועדה פרלמנטרית למעורבות ממשלות במימון ארגונים ישראליים. לא מדובר על ארגוני ימין, לא מדובר על ארגוני שמאל. החוק שווה לכולם. הבדיקה תיעשה לא מול הארגונים, אלא מוסדות המדינה שצריכים לבדוק מאיפה באים המקורות. אבל העיקרון הזה בכלל לא מעניין אף אחד. כולם בכלל לא מסתכלים על הכותרת, איך נקרא הדבר ומה מהות הדבר, אלא מושכים את זה לכיוון גזענות, לוויכוח שהוא בכלל לא ויכוח פרלמנטרי. שמענו פה השוואות שלנו, שאנחנו מפלגת קדאפי וכו'. אבל יש פה חברי כנסת שנסעו לקדאפי, ביקרו אותו, נישקו לו את הידיים, אולי גם את הרגליים, ולא הפריע להם בכלל שזה קדאפי. כשקדאפי נכנס לבעיה, פתאום הם התחילו לתקוף את קדאפי שהוא גזען, שהוא הורג את האנשים שלו, את העם שלו, הוא פוגע בזכויות אדם. דרך אגב, כל ארגוני השמאל, שומרי זכויות, שמדברים עליהם,

אף פעם לא אמרנו שאלה ארגוני שמאל, על ראש הגנב בוער הכובע. כל ארגוני השמאל האלה לא מדברים על עשרות מיליוני הערבים שהיום סובלים מדיקטטורות קשות. חברי הכנסת הישראלים הערבים אף פעם בכלל לא מדברים על זה. לא מדברים שגם היום בערב-הסעודית אסור לנשים לנהוג ברכב, לא מעניין בכלל. ומה שבאמת נהניתי, מהסטנד-אפ של איתן כבל. זה היה אדיר. איתן, אתה מתבזבז, אני מציע לך להתחיל קריירה חדשה. זה היה אדיר. לגבי נאומה של יושבת-ראש האופוזיציה, אני חושב,

בתוך העיתון, מדור ביקורת נאומים? לא, אני נהניתי מהנאום שלך. בסדר.

כשציפי לבני אומרת שהיא מייצגת את רוב הציבור, זה לא נראה כך. צריך לדעת לספור עד 61. רוב הציבור לא תומך בה, עובדתית. וגם החוקר הידוע אחמד טיבי מאוד ביקש, גם מחברי ישראל ביתנו, שלא להתנגד לוועדת חקירה פרלמנטרית בנוגע להעסקת ערבים במוסדות ציבוריים, ואנחנו תמכנו בזה. אם באמת יש בעיה, צריך לטפל בה. למה שלא נחקור את זה? למה שלא נבדוק את העובדות האלה? ואחמד טיבי קיבל את תמיכת הקואליציה בוועדת החקירה שלו, ואנחנו תומכים. אם יש כשל, אנחנו רוצים לטפל בו. ולמה אנחנו לא יכולים לבדוק ולבחון את הארגונים,

שמקבלים מימון כדי לתקוף את החיילים, כדי לתקוף את חברת הכנסת ציפי לבני בבית-המשפט בהאג או בלונדון, מביאים את החומרים נגדה כדי לתקוף אותה וכדי לשים אותה על כיסא חשמל? נאשמים.

שלא תטעו. שלא תטעו. הכוונה שלהם לשים אותה על כיסא חשמל.

אני חושב שאתם מסיטים את הדיון לכיוונים לא נכונים. אנחנו רוצים לבדוק את מוסדות המדינה, אם הם התנהלו נכון, אם הם בודקים נכון, אם מבקר העמותות, רשם העמותות, בודק את הדברים, מאיפה באים הכספים, למה הם באים, למי הם מיועדים, ולמה זה דווקא כל הזמן נגד חיילי צה"ל, נגד אנשים שפועלים לביטחונה של מדינת ישראל. ולכן, אני אומר, אנחנו חייבים לתמוך בהצעה הזאת כדי לבוא, לחקור את הדבר הזה. ראוי לבדוק את הדברים האלה, ואם לארגוני זכויות אדם, כפי שהם קוראים לעצמם, אין מה להסתיר בנושא הזה, אין שום בעיה גם לחשוף את כל המידע.

תודה רבה לך, חבר הכנסת רוברט אילטוב. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אלכס מילר. בבקשה, חבר הכנסת מילר, לרשותך חמש דקות.

גברתי היושבת-ראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, אנחנו בזמן האחרון

להיות איזשהו כלי במשחק של קבוצה שהיא קבוצה מאוד קטנה, קבוצה קיצונית, שבראשה עומדים חבר הכנסת טיבי וחבריו, אשר בכל דרך אפשרית מנסים לבלום, הפכת סדין אדום. דבר שאני חושב כל מדינה דמוקרטית בעולם אפילו לא היתה חושבת פעמיים אם המקרים שהיו קורים אצלנו היו קורים אצלה. ואני אתן דוגמאות. לא יעלה על הדעת שחיילי צה"ל יחששו להגיע למדינות בעולם, חברי הכנסת בצד של סיעת קדימה, בבקשה, קצת כבוד לחברים, גם אם הם מהצד האחר. תודה. חברים מסיעת קדימה, חבר הכנסת טיבייב, אתה צועק בגלל שיש לך אוזנייה באוזן.

אין. אז תוציא אותה. אני חושב ששום מדינה בעולם לא היתה מרשה לעצמה מצב שהחיילים שלה, אנשי הביטחון שלה, בכירים שלה, לא יכולים להגיע למדינות אחרות בעולם בגלל שהם חוששים מתביעות של אותם ארגונים אשר קיימים אצלם במדינה. זה פוגע בביטחון מדינת ישראל, וזה מה שחבר הכנסת טיבי רוצה, ואתם כולכם מיישרים אתו קו, בלי להסתכל ימינה ושמאלה. הולכים עם הזרם. הוא מבחינתו נוסע לכל אותן המדינות, מופיע עם נכבה,

לא משנה מי, ויושבת-ראש המפלגה שלכם מפחדת להיכנס לבריטניה, אתה צודק, היא

יושב-ראש ועדת חוץ וביטחון חושש להיכנס לבריטניה, ואתם מיישרים קו עם אחמד טיבי. כל הכבוד לכם, אתם ממש מגינים גם על הבכירים שלכם וגם על הדמוקרטיה. תמשיכו ככה. איפה תמצאו את עצמכם, כולכם בסופו של דבר תהיו מחויכים כאשר חבר הכנסת טיבי יופיע מול "חמאס" ויצחק עליכם משם. טוב מאוד, ככה צריך להמשיך. הציבור רואה את זה. אתם אחר כך תצטרכו לתת דין. רבותי, כל המטרה שלהם זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. כל תביעה שמגישים, כל כסף שמועבר מהמדינות האחרות לאותן עמותות שתובעות את חיילי צה"ל כדי לפגוע באזרחי מדינת ישראל, כדי לפגוע בביטחון,

בשיא החיוך מיישרים אתם קו, תומכים, מבקשים סליחה, מחפשים דרך איך לעזור. איזה יופי. תמשיכו ככה,

תמשיכו ככה, כל הכבוד לכם. חבר הכנסת מילר, אפשר שאלה? הגיע הזמן שתתחילו לחשוב, הרי מאיפה כל הדברים האלה באים? מי התחיל? אנחנו מדברים על בדיקה. אתם הגשתם הצעת חוק, אתם כבר קבעתם איך צריך לטפל. אנחנו אומרים: בואו נבדוק איך זה עובד, בואו נעלה על הבעיות, ואז נציע את הכלים איך להתמודד עם זה. אתם הגשתם הצעות חוק. לתת לכם רשימה מי חתום? עם יואל חסון ועם כל השאר. לתת לכם רשימה? אפשר לבקש הפסקה לחשוב ולחזור? אנחנו רוצים לחשוב. אנחנו רוצים ללכת לחשוב ולחזור.

הבעיה היא שאתם קודם כול מצביעים ואחר כך חושבים. הבעיה היא שהכותרת זה דבר הרבה יותר חשוב מבחינתכם מהעתיד של מדינת ישראל, הרבה יותר חשוב מהילדים שלכם, שכאשר הם משרתים בצבא ויצטרכו למצוא ויצטרכו ללמוד ויצטרכו להשלים את הידע שלהם במדינות אחרות, לא יוכלו לעשות את זה. העיקר שאתם הצבעתם, וחבר הכנסת טיבי יושב מבסוט, מבסוט, כי אתם עובדים בשבילו, בכיכר המדינה. והוא כבר לא מיעוט, הוא כבר רוב. בגללכם. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אלכס מילר. הבאה בתור ברשימת הדוברים, חברת הכנסת ליה שמטוב. תמשיך לחוקק חוקים פאשיסטיים. טיבי, לדעתי

אתה פורש מהכנסת, אכלו אותה.

סוציאלי, אני הרשיתי את ה-small talk הזה, חבר הכנסת כבל וחבר הכנסת אחמד טיבי, אני בטוחה שזה נורא מעניין, ואני הסכמתי ל-small talk הזה כל עוד חברת הכנסת ליה שמטוב לא הגיעה לדוכן. ועכשיו, חברת הכנסת ליה שמטוב, לרשותך חמש דקות. בבקשה, חברים. גברתי היושבת-ראש, כבוד השרה, חברי חברי הכנסת, אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו קודם לכן, אבל אני רוצה להזכיר לכם משהו על ארגון חברתי שהוקם תחילה כארגון חסד. הארגון ייסד בתי-ספר, בתי-חולים, תמך כלכלית באוניברסיטאות, והיום הארגון הזה מוגדר על-ידי האיחוד האירופי, קנדה, ארצות-הברית, יפן וישראל כארגון טרור, ושמו בישראל "חמאס".

אני שמעתי מה חברת הכנסת שלי יחימוביץ אמרה ומה שחברת הכנסת אורית זוארץ אמרה על הארגונים. נכון, יש הרבה עמותות שעוזרות לנזקקים, לניצולי שואה, לחולים, אך מנגד, פועלות בישראל עשרות עמותות המכנות עצמן ארגוני זכויות אדם. אם אין לאותם ארגונים מה להסתיר, אם הכול כל כך בסדר, אז למה הם כל כך מפחדים? אם כל הטענות שגויות ולא מתבצעת פעילות אשר מסכנת את הביטחון של מדינת ישראל, אז למה אותם ארגונים לא יכולים לבוא, לא יכולים לבקש שיבדקו אותם על מנת להוכיח אחת ולתמיד מהי האמת? מה הפחד הזה? אני באמת לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו פה, אבל אני מבקשת מכם, חברי חברי הכנסת, אל תיתנו יד להמשך פעילותם של ארגונים שעושים דה-לגיטימציה לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

חברת הכנסת ליה שמטוב, ותודה רבה גם על זה שחסכת לנו בזמן. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת רוני בר-און. בבקשה, חבר הכנסת רוני בר-און, לרשותך חמש דקות. תודה רבה, גברתי. גברתי היושבת בראש, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, בשבוע שעבר, האמת היא שכמעט הכול כבר נאמר כאן על הצעות ההחלטה שעומדות להצבעה היום, ודעתי ידועה, אני אצביע נגד הדבר הזה. אני לא רוצה להכביר מלים בעניין הזה. אני חושב שהטענות שמושמעות כאן כלפי ישראל ביתנו, שיוזמת הצעת החלטה אחת, וכלפי חבר הכנסת דני דנון, שיוזם הצעת החלטה אחרת, הן טענות סטנדרטיות, ואני לא ממש מתרשם מהן. אני גם חושב שבקשר לישראל ביתנו בכלל אין מקום לטענה, לא לגבי המנהיג שלה, שאני מאוד מעריך אותו ומכבד את עמדותיו. הוא האיש הכי גלוי בפוליטיקה הישראלית. מה שהוא אומר הוא חושב, מה שהוא חושב הוא אומר, וצריך להחמיא לו על כך, וכך אני עושה. מי שאשם בכל המצב הנורא הזה שבו אנחנו נמצאים הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא עמד כאן בשבוע שעבר, בדיוק ביום רביעי בשבוע שעבר, פניו עשויות היטב באיפור, תסרוקתו עשויה היטב, זחוח, הייתי אומר כמעט ילדותי, ודיבר על חוק החרם. אמר, עשה ככה:

אני אחראי. אני הבאתי את זה, אני אחראי לזה.

אז אני אגיד לך למה אתה עוד אחראי,

אתה אחראי לחוק החרם, אתה אחראי לשואה המדינית שבה נמצאת מדינת ישראל היום, ואתה אחראי לתקיעה המוחלטת של תהליך השלום, ואתה אחראי לכל גרם וגרם ממסע הדה-לגיטימציה שמדינת ישראל עוברת בעולם, ואתה אחראי גם לוועדות החקירה האלה. אני תיכף אסביר גם למה. ואתה בפניקה. אדוני ראש הממשלה, אתה בפניקה מוחלטת. אתה בפניקה מהפלסטינים, כי אולי, חלילה וחס, באמת יש הנהגה פלסטינית שאפשר להגיע אתה להסכם שלום, וזה גורם לך להתעורר בלילה מסויט ושטוף זיעה קרה, ואתה בפניקה מאובמה, אחרי שהחרבת את מערכת היחסים שלנו עם ארצות-הברית, ואתה לא יודע את נפשך מרוב בהלה, מה עוד יכול לעשות הנשיא האמריקני, ואתה בפניקה מחבריך בליכוד, שכל הזמן מתזזים אותך שמאל ימין,

שמאל ימין וזיגזגים, אתה בפניקה מהקהילייה הבין-לאומית, ואתה בצדק בפניקה מהקהילייה הבין-לאומית, כי אתה יודע מה הולך לקרות לנו, אבל אתה בעיקר בפניקה מיושב-ראש ישראל ביתנו, מאיווט ליברמן. אתה בפניקה. אתה פשוט רועד ממנו מפחד, ובצדק. עכשיו תראה איך עשית את חוק החרם, תראה איך אתה יודע לזגזג, לא את חוק החרם, את ועדות החקירה. ישראל ביתנו נאמנה לדרכה וראויה להערכה, הציעה הגברת פאינה קירשנבאום את ועדת החקירה לעניין זה וזה. אתה נכנסת לחרדות: ישראל ביתנו תופסת לי את האג'נדה הימנית. היא חוקרת. איך יכול להיות שהליכוד התייצב מנגד וישראל ביתנו מייצגת את הלאומיות הישראלית, הגאווה הישראלית, החקירה הישראלית נגד שמאל ועמותות ודברים כאלה, והליכוד שותק? ואתה הכרחת את דני דנון לדרוש ועדת חקירה משלו כדי לאזן את ההפסדים של הליכוד מול ישראל ביתנו בשדה הימני. אבל כמו תמיד, אתה מזגזג. והיום, אחרי שהכרחת את דני דנון להגיש את הצעת ההחלטה בעניין ועדת החקירה, אתה מפעיל את כל מערכת הלחצים על דני דנון כדי שיוריד את ההצעה שלו. זה נתניהו במיטבו, ב"אסנס" שלו. זו התמצית של נתניהו, להיות בפניקה, לעשות דבר אחד, לגלות שזה לא מסתדר ולהיות בפניקה ולעשות את הדבר ההפוך, והבלגן חוגג. אבל תקשיב טוב. אחרי כל הדברים האלה אתה, אדוני ראש הממשלה, מסית ומשסה את החלקים בחברה הישראלית אלה באלה. אתה משחק באש. אנחנו נשלם את המחיר. אתה מדרדר את השיח הציבורי במדינת ישראל למקומות שמעולם לא ידענו כמותם, ואתה תישא בתוצאות. תודה רבה לך. תודה רבה לך, חבר הכנסת רוני בר-און. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת וסגן יושב-ראש הכנסת מגלי והבה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שמח שחברת הכנסת פאינה קירשנבאום נמצאת כאן, כי היום שמענו ממנה את המלה "דה-לגיטימציה" כמעט בכל הסבריה על ההצעה שלה להקמת ועדת החקירה. כאילו שאנחנו מנותקים מהעולם. אולי תשאלי את שר החוץ שלך מי הגורם בממשלה הזאת, בשנתיים וחצי האחרונות, דה-לגיטימציה לממשלת ישראל, למדיניות שלה, יותר מאביגדור ליברמן? אולי תשאלי אותו את השאלה הזאת לפני שימנה,

רק ביבי. בהחלט, אדוני. אתה מדבר על הראש, אני מדבר על הזרועות ועל המוח שמאחורי הראש הזה.

אני לא פוטר אותו, אבל גם אביגדור ליברמן.

אני רוצה להגיד לך, תשאלי אותו כמה מדינות מזמינות אותו להיות שם, אם זה במדינות הידידותיות שלנו ואם זה ארצות-הברית. תאמין לי, הוא ממשיך בשלו. הוא ממשיך להאדיר את הכוח של חברי הכנסת האלה, שנמצאים פה, במפלגה הזאת. הנה, נכנס סגן שר החוץ, אתם יכולים לשאול אותו. אתם יודעים מה המצב הזה שלנו, המצב הבין-לאומי, שכתוצאה מהמדיניות של,

חבר הכנסת רוני בר-און, של בנימין נתניהו,

האחריות הכוללת והכללית היא של אביגדור ליברמן. כשאנחנו באים ושומעים על הבקשה להקמת ועדת חקירה, מקובל לבקש להקים ועדת חקירה, אבל ועדת חקירה למה? אם יש לכם הוכחות על אותן עמותות, על אותם ארגונים, בבקשה, אתם יכולים לגשת לרשויות החוק ולבקש להתלונן. אם יש משהו לא שקוף, הרי אתם, אותו משרד חוץ, אותו ליברמן ואותו סגן שר חוץ שנמצא כאן, מסתובבים לפעמים בעולם ומתגאים איך בחברה הישראלית, הדמוקרטית, ישנם ארגונים שפועלים, זכויות אדם, דואגים לשוויוניות, דואגים למקופחים. אז מצד אחד אתם גאים ומצד שני אתם דורשים ועדת חקירה? תחליטו איפה אתם נמצאים ואיפה אתם עומדים. אתם תחליטו קודם איפה אתם נמצאים. כשתתחיל להבין על מה אתה מדבר, אני אשמח. העיקר, בהחלט אתה צודק. להיות במפלגה שלא יודעת אלא להוביל אותנו, המפלגה שלכם ידעה, מדינה מאוסה, מדינה מבודדת, מדינה שאף אחד לא רוצה לדבר אתה, גם החברים הטובים ביותר. חבר הכנסת מילר, קריאה אחת, שתיים, בסדר. בואו לא ננהל פה דו-שיח.

חברי חברי הכנסת, הבית הזה לא זקוק לחקיקות פוגעניות. מצד אחד פוגעות פנימה, ומצד שני, הנזק החיצוני והבין-לאומי הרבה יותר. יש לזה מחיר, ותראו לאיזו תהום אנחנו מידרדרים. אם יש לכם רצון להיות מפלגה מובילה על חשבון הליכוד,

תמשיכו להתחרות, אבל לא על חשבון. אל תקריבו את מדינת ישראל ולא את המדיניות שלה. אני כל הזמן מסתכל ואני רואה חלק מחברי הכנסת שמובילים אותנו ומובילים את ראש הממשלה הזה, שהוא מובל. הלוואי שהיה מקבל החלטות ועומד מאחוריהן. הוא התגאה בשבוע שעבר על חוק החרם, שהוא עשה, שהוא תכנן והוא הוביל, והיום הוא מנסה לשכנע שלא להצביע בעד דני דנון. אז כנראה דני דנון מוביל מדיניות עצמאית שם. אבל הוא לא יכול לברוח מאחריות, הוא לא יכול להגיד: זאת לא אחריות שלי. הוא לא יכול להגיד שזה התחרות מול ישראל ביתנו, שרוצים להשתלט על הימין, על הרחוב הימני, ועל הקיצוניות שמובילה אותנו לתהומות ולמקומות שאנחנו נשלם עליהם את המחיר. אני רואה את השותפות הזאת כמסוכנת, כי הנזקים שמצטברים מחקיקה פוגענית, מדרישות קיצוניות, הרשימה ארוכה, ואני לא אחזור עליה. שמעתי היום וראיתי איך חלק מחברי הכנסת מתגאים בה. מתגאים להיות מדינה מאוסה? מתגאים בזה שיש לנו ראש ממשלה ששומר על הכיסא שלו ועל הקואליציה שלו אבל לא שומר על הדמוקרטיה ולא על התכנים של הדמוקרטיה הזאת ולא על המדיניות השפויה של העם הזה ושל המדינה הזאת? אני כמובן אצביע נגד, אבל אני לא פוטר את ראש הממשלה מאחריות, ולא את הממשלה ולא את כל אלה שיתמכו בו, כי בסופו של דבר הוא ממשיך לפגוע במדינת ישראל, הוא ושר החוץ שלו, יותר מכל אלה שמנסים לפגוע בנו מבחוץ. תודה, גברתי. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה. אני מזמינה את חבר הכנסת ישראל חסון, בבקשה.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 אני הייתי רוצה לומר לחברי מישראל ביתנו, אני יושב ומקשיב בקשב רב. עכשיו נבדוק אם באמת אתה מקשיב. אני מקשיב. פאינה, אני מאוד מודה לך על ההתייחסות, משום שלטעמי, כמפלגה השנייה בגודלה בקואליציה, אתם לא משיתים על עצמכם את גודל האחריות שמוטלת על כתפכם. ישראל ביתנו כבר לא יכולה להתנהג כמו מפלגה של חמישה מנדטים. גברתי, חברת הכנסת שהעירה לנו קודם על הדיבור, אני רוצה לומר לכם משהו. לפי דעתי ישראל ביתנו לא יכולה להרשות לעצמה, כמפלגה השנייה בגודלה בקואליציה, להתנהג בזחיחות, ביהירות, ואני אגיד בדבר הכי הכי הכי חמור בעיני, באחידות הדעים. לא אחדות דעים אלא אחידות דעים. יש הבדל גדול מאוד בין אחדות דעים לאחידות דעים. מוטלת עליכם אחריות כבדה מאוד למעשים. אני שמעתי פה את היהירות, חטא היוהרה. שמעתי פה את חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי עומדת ומטיפה על פטריוטיות. חברת הכנסת קירשנבאום, יושבים פה בשורה הראשונה אנשים שהיו רמטכ"לים, שהיו שרי ביטחון, יושבים בשורה השנייה אנשים שהיו 35 שנים בשב"כ ובמוסד, יושב פה סגן ראש השב"כ, יושב-ראש השב"כ, יושבים לך בשורה השנייה חבר כנסת יושב-ראש הסוכנות, יושב לך סגן אלוף בצה"ל, יושב לך בשורה ההיא נציב שירות בתי-הסוהר וניצב במשטרת ישראל. סליחה רגע, סליחה. וכולם בפעם הראשונה הצביעו בעד ועדות חקירה. סליחה, רגע, סליחה. ואנסטסיה עומדת פה ומנסה להסביר להם, הרצאה על פטריוטיות. רבותי, צניעות. אני לא מטיף לכם. אני אומר לכם: צניעות. אתם קיבלתם כוח בלתי מרוסן ואיבדתם את העצמיות. אני מצטער להגיד לכם את זה. יש עליכם אחריות כבדה מאוד. זה לא כך, "עויבר בוטל". שמעתי פה את ידידי חבר הכנסת אילטוב עומד ומחלק ציונים לנואמים. נהדר, באמת זכות גדולה. נשמע כאילו תוכידס מחלק לנו פה ציונים. אני רוצה לומר לכם, התופעה שאתם מצביעים עליה היא תופעה חמורה מאוד. היא תופעה שמדינת ישראל, אם היתה נוקטת משילות תקינה, סבירה, חבר הכנסת דנון וחברת הכנסת פאינה לא היו צריכים להגיע לזה, משום שמדינת ישראל, כפי שאמר פה חבר הכנסת בר-און, ראש הממשלה היה צריך להידרש לתופעה ולהגיד מה עושים כנגד זה. הכלי שאנחנו פה עכשיו מנסים לשים לא מטפל בתופעה, הוא יוצר בעיה. רע ועוד רע לא עושה טוב. רע ועוד רע לא עושה טוב. בכל מדינה, כולל בארצות-הברית, ישנן תקנות של מעורבות של ממשלות זרות עם כספים במדינה שלהם. אני לא טועה, אדוני היושב-ראש. מה הבעיה? מישהו צריך להוכיח שמי שהולך על ארבע, יש לו זנב ומיילל כמו חתול הוא חתול? יש בעיה, טפל בה, תמשול, תפעל. למה אתה מחכה? אתה מחכה ליצירת איזה אורגן שהוא דבר רע, שאמור לכאורה להצביע על תופעה שברור שהיא לא טובה. מכאן אנחנו ניגשים למה? למעורבות של מדינות זרות? בבקשה, מי מפריע לך? אתה יודע את הנתונים, הכול שקוף. תפעל. אבל כמו בכל דבר, ראש הממשלה מחכה, משיקולים שהם לא ענייניים לטעמי, משיקולים שהם לא ראיית טובת המדינה לטעמי, משתמש באמצעי של כוח אלקטורלי שלא מפעיל שיקול דעת אלא מקבל הנחיות, ואנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים בו. אני מצטער, אנחנו כנראה נשלם את המחיר של השגיאות האלה.

תודה, גם על השמירה על הזמן.

לך בעקבות חברך. יהיו כולם ישראל חסון. אדוני היושב-ראש, האמת היא שאני השתתפתי ברוב הדיון שהיה כאן. זה דיון מרתק. אפשר לדבר כאן הרבה על סוג של פטריוטים יותר, כאלה שאוהבים את החיילים, כאלה שאוהבים את הארץ, כאלה שיכולים לתת ציונים וכו' וכו'. אני רוצה דווקא לפנות למציעים ולשאול אותם שאלות, שאלות פשוטות. אנחנו, בני העם היהודי, חיינו נרדפים, סבלנו מאנטישמיות, לא אפשרו לנו לחיות בשוויון חברתי בארצות המוצא שלנו. אני יכול לדבר על הארץ שממנה באתי. זאת ארץ שבה יהודי לא יכול להיות בעל אדמה. אנחנו תמיד דרשנו את השוויון החברתי שלנו. אני משוכנע שכך גם היה בחבר המדינות, בברית-המועצות. לא נתנו לכם ללמוד עברית, רדפו אתכם. הסוציאליזם, הקומוניזם, התעמר ביהודים, לא נתנו לכם להיות יהודים. לכן גם היו אסירי ציון.

כל הדבר הזה הוא בעצם בגלל שבאותן מדינות אין את הזכות הדמוקרטית, את הזכות גם להקשיב לאחרים, לקבל את הדעה, אבל בסופו של דבר לאפשר לחיות יחד. לא היתה לכם הזכות הזאת. דווקא כשבאנו לכאן קיבלנו מדינה לתפארת. אחד הדברים החשובים שבהם כולנו מתגאים, הדמוקרטיה שלנו, להיות סובלניים, להקשיב לאחרים, לתת זכויות חברתיות למיעוטים, גם לכאלה שמדברים שפה אחרת, גם לכאלה שמדברים במבטא אחר, גם לכבד את הזכויות של אותם ארגונים אזרחיים שנותנים סיוע לעולים. מה שאתם רוצים לעשות עכשיו, אתם באים ואומרים: בואו נשפוך את התינוק כולו, בואו נחתור תחת הדמוקרטיה. כל זה בעצם, חבר הכנסת מילר, אנחנו לא יכולים. חבר הכנסת מילר, הוא עכשיו בזכות דיבור. מייד אחריו יבואו חברי הכנסת נסים זאב, זאב בילסקי, דנון. הם ישיבו לו. בבקשה. אדוני היושב-ראש, בעצם אנחנו שליחי הציבור, אנחנו חברי הכנסת. התפקיד שלנו הוא לא לחקור ארגונים אזרחיים, התפקיד שלנו הוא לחוקק חוקים. התפקיד שלנו הוא לבוא ולהגיד שיש פה בעיה. אם חברת הכנסת פאינה קירשנבאום, שאני מעריך מאוד באופן אישי, היתה הולכת למשרד הפנים, לרשם העמותות, היא היתה מביאה תקנה חקיקתית. אם יש ארגונים שחותרים תחת קיומה של המדינה, רשם העמותות היה עושה את עבודתו. אם היית פונה למבקר המדינה, רשם העמותות היה עושה את עבודתו. נדרשת חקיקה. אני מדבר גם בשם חברי בקדימה. כולנו היינו באים ואומרים: מצביעים ביחד. אין אחד שרוצה שהמדינה הזאת, דיבתה תצא מכאן. אבל אני אומר לכם, הרוח הזאת של, מה אפשר לעשות? על הדמוקרטיה אפשר לצפצף. אנחנו נעביר חוקים. יש לנו רוב. אנחנו בעצם נחייב את ראש הממשלה להעביר חוקים. אנחנו חברים שלו בקואליציה. אתם מאיימים עליו. ראש הממשלה, מה הוא עושה? פשוט מתקפל. הוא פשוט בא ואומר: אני לא יודע מה לעשות. אולי מחר אני לא אהיה ראש ממשלה, אולי מחר יעבירו לי חוקים. מתוך הפחד והאימה שבה הוא נמצא הוא מאפשר לכם להשתולל, לעשות מה שאתם רוצים. אני אומר לכם שוב ושוב, החברים המציעים: זכרו מאיפה באנו, זכרו מה היה, מה העם היהודי עבר במקומות חשוכים, שבהם לא היו לו זכויות. אינני בא להגן פה על חנין זועבי, אף אחד לא בא להגן פה על מיעוטים מסוימים, אבל אני אומר לכם, אני מוכן לשמוע אותם, אני מוכן להקשיב להם, אני מוכן לסבול אותם, כי זאת המצווה הדמוקרטית שלנו. לא דני דנון, מה שאתה עושה, אתה חי באוויר. זה לא הדדי. חבר הכנסת דנון, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע לכם ברגע האחרון: תתעשתו, תעזבו אותנו, תעזבו את הדמוקרטיה, נמשיך את השיח שלנו, תביאו הצעת חוק שבאה דרך משרד הפנים. אם זה לא חוקי, אנחנו נתמוך בכם. אני מאוד מודה לחבר הכנסת מולה. חברת הכנסת ציפי חוטובלי. אחריה, חבר הכנסת נסים זאב. תכין את עצמך לחמש דקות מלאות. תמיד יש לך שלוש דקות. הפעם אנחנו מוסיפים לך שתי דקות. רק קריאות ביניים יש לו שלוש דקות.

אנחנו צריכים לסיים. החברים, כל אחד מדבר לפי המיית לבו, אבל אנחנו כבר חוזרים אחד על דבריו של האחר. בבקשה, חברת הכנסת חוטובלי. אני ראיתי את כל הדיון. למה לא אמרת את זה? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, לא היתה קלישאה פוליטית אחת שלא נאמרה כאן בדיון הזה. כולל זאת. אין מה לעשות, זה שיח של קלישאות. זה המצב.

מקארתיזם, פאשיזם, כל מיני מלים עם איזם בסוף, כאילו זה הופך את הדיון לדיון ענייני. לא היתה ולו טענה אחת לגופו של עניין. אנחנו מנסים כאן לעשות את הדבר הדמוקרטי ביותר, לשמור על זכותה של מדינת ישראל לנהל את ענייניה. מי שבאמת אכפת לו מהדמוקרטיה הישראלית, שימנע מעורבות של ממשלות זרות בפעילות הפוליטית הלגיטימית בזירה שלנו. למה ראש הממשלה, כשאתם פוגעים בזכות של הכנסת כריבון לפקח, כשאתם פוגעים בזכות של הכנסת כריבון לפעול בשקיפות, אתם פוגעים בדמוקרטיה הישראלית, אתם פוגעים בזכותו של הרוב כאן במדינה הזאת לנהל את ענייני המדינה ולא להיות נתון לתכתיבים מבחוץ. פגשתי את סגן השר דני אילון, שאמר דברים נכונים. אמר סגן השר דני אילון: אתם יודעים, אתם תוקפים את ההצעה הלא-נכונה. אולי תתקפו כמו בחוק החרם, שתקפתם את זה כאילו אף אחד לא יכול יותר להתבטא במדינת ישראל. חברים, אף אחד מהארגונים שאנחנו מדברים עליהם לא יפסיק להתקיים. אנחנו לא שוללים פעילות של אף ארגון. אנחנו רק רוצים דבר אחד. אני רוצה כאן לשלול את עצם ההגדרה של הדיון הזה כוועדות חקירה של ארגוני השמאל. החקירה צריכה להיות חקירה כוללת של כל העמותות כולן, שנדע כולנו מי מקבל תרומות ממי, מי מנסה להשפיע על כך שחיילי צבא-הגנה לישראל, הקצינים הבכירים והטובים ביותר שלנו, יועמדו לדין בטריבונלים בין-לאומיים, מי מנסה לגרום לכך שאתם, כל בכירי קדימה, אבי דיכטר, ציפי לבני, לא יכולים היום להיכנס למדינות באירופה כי מתייחסים אליכם כאל פושעי מלחמה. אנחנו מצביעים כמו הממשלה. אנחנו מנסים להגן על מדינת ישראל,

יש כאלה שיאמרו: אין בעיה. אמרה חברת הכנסת וילף: תעשו "גוגל" ותראו מי מממן את העמותות האלה. יש לי שני דברים לומר לכם. קודם כול, שיהיה ברור, הרבה מהעמותות האלו לא מדווחות לרשם העמותות. ארגון "עדאלה" מאז 2007 אין שקיפות בדיווחים שלו. אתה לא יודע מי התורמים שלו. אנחנו לא רואים שום פיקוח של רשם העמותות על הדבר הזה. ויש נקודה יותר חשובה: ארגונים רבים מקבלים כסף ממדינות זרות דרך סוכני ביניים. ועדות החקירה האלו צריכות לחקור מי בעצם הגורם המממן ששולח את הכסף. איזה כלים יש להם? אדוני יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה, כשאתה רוצה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, בדרך כלל אתה חושב שיש לך הרבה מאוד כלים. אל תזלזל בכוחה של הכנסת הזאת, כי כל מה שאתם עושים זה לנסות לזלזל בכוחה של הכנסת. אם תביאי את זה לוועדה לביקורת המדינה,

אדוני היושב-ראש, כשאני רואה את כמות הארגונים האלה, את "פרופיל חדש", שנאבק בעצם השירות בצבא-הגנה לישראל, את ארגון "יש דין", את "עדאלה", את "קואליציית נשים לשלום" את כל הארגונים האלה שמקבלים מיליוני דולרים מדי שנה ממדינות זרות שמנסות להשפיע על התנהלות החיים במדינת ישראל, אני אומרת לעצמי: יש כאן תקלה חמורה. הפתרון שמוצע כאן היום הוא לא פתרון מספק. בארצות-הברית יש חקיקה הרבה יותר קשה. כולם מכירים את חוק סוכן זר. ובכן, אנחנו כאן בכנסת הזאת הגשנו. חברי חבר הכנסת אופיר אקוניס, ביחד עם חבר הכנסת אילטוב, הגשנו הצעת חוק שמדברת על כך שמדינות זרות לא יוכלו לממן פעילות פוליטית במדינת ישראל. זה מה שאנחנו צריכים לתמוך בו,

זה מה שאנחנו צריכים לקדם כאן.

אנחנו צריכים לאסור מימון של מדינות זרות, שיתערבו בשלטון הפנימי שלנו, אחרת באמת הדמוקרטיה הישראלית תפשוט את הרגל, אחרת בסופו של דבר מי שינהל כאן את עניינינו זה האיחוד האירופי. אפשר להוריד את הדגל ולומר: למדינת ישראל אין משמעות. זה מאבק על הריבונות שלנו, על היכולת שלנו לממש את הכרעת הרוב במדינת ישראל, ולא של מיעוט קיקיוני ששווה שלושה מנדטים. מי שצועק כאן על זכותו של הרוב לחוקק, כופר בעצם הזכות של בית-המחוקקים הישראלי לממש את הכרעת הרוב במדינת ישראל. זאת אנטי-דמוקרטיה. את חושבת שיושב-ראש המפלגה שלך לא יודע את כל הדברים האלה? כולם כאן תוקפים את חברי התנועה של ז'בוטינסקי. הם אומרים: איך הידרדרתם לשפל הזה? אני מאוד גאה להיות בתנועה ששומרת על הדמוקרטיה הישראלית.

תודה רבה. משהו קצר, אין זמן לסיפור. חברת הכנסת חוטובלי, אין אצלי, רק משפט קצר. משפט, בבקשה.

מבקש שתעבירי לי את זה בכתב. משפט קצר, הוא מאפשר לי.

אני דרשתי ממולה ומחסון לדייק בזמן,

מספרים ביציאת מצרים,

אמר ז'בוטינסקי שהפטריוטיזם אין פירושו להמשיך לשיר את ההמנון ולעמוד בשעה שמכייסים אותך. בפרפראזה על הדברים האלה אני אגיד שהדמוקרטיה אין פירושה להמשיך לקום ולצעוק ולחבק את כל אותם ארגונים שקמים עליך לכלותך. דמוקרטיה היא דמוקרטיה מתגוננת, והם לא רק מנסים לכייס את מדינת ישראל, הם מנסים לייצר דה-לגיטימציה של מדינת ישראל. תודה רבה. אני מזמין כמובן אחרייך את הרשום אחרייך, והוא חבר הכנסת נסים זאב.

כי אני אתחיל להפעיל את השעון רק מהרגע שתוציא את המלה הראשונה. אחריו, חבר הכנסת זאב בילסקי, ואחריו, חבר הכנסת יואל חסון. לכן אתם לא צריכים לקרוא לו קריאות ביניים, כי מייד תוכלו לרשום לעצמכם, מה שאתה רוצה,

ולענות לו אחרי זה. אין בעיה בכלל. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הכול פה נאמר, מימין ומשמאל. מה אני כבר יכול להוסיף? אדוני רוצה לרדת? אני אצטער מאוד,

אתה מאמין שאני כל כך מהר אוותר? אז אני אומר משהו לפחות.

משהו מהתפילה של הבוקר. אנחנו כל בוקר מברכים, אדוני היושב-ראש, בוודאי אתה ראשון יוצא לתפילה: "הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה".

זה תרנגול. במה זכה התרנגול, שכל בוקר אנחנו אומרים את התפילה ומברכים את בורא עולם שנתן לשכווי, לתרנגול, בינה? מה מיוחד התרנגול יותר משאר העופות? את התרנגול, תשימו אותו אפילו במרתף חשוך, הוא יודע מתי זריחת החמה, מכיר את האור. הוא מבחין בין אור לחושך, וזה הדבר שהקדוש-ברוך-הוא נתן חוכמה לתרנגול. רבותי, אנחנו לחוכמת התרנגול עוד לא הגענו. לכן, יש מי שאומר ששכווי זה אדם, ולא תרנגול.

אני רוצה לומר, כולם מדברים על דמוקרטיה. מה יותר דמוקרטי מהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית? שקיפות, פתיחות. כולם מדברים בשם הדמוקרטיה, כולם רוצים לשמור על הדמוקרטיה, כולם מורים בכירים לדמוקרטיה, אבל מקצועיים. אבל כל אחד רואה את הדמוקרטיה מזווית הראייה שלו.

שמעתי את חברת הכנסת גלאון אומרת שאנחנו מגרזנים את הדמוקרטיה. אני שואל: האם עדיף לגרזן את המדינה? אדוני היושב-ראש, שיהיה ברור שאנחנו נמצאים במצב שרוממות הדמוקרטיה בגרונם וחרב פיפיות בידם. מאז 2005 "קואליציית נשים לשלום" פועלת עם ארגונים פרו-פלסטיניים בעולם, בקמפיין שקורא לחרם על מדינת ישראל, משיכת השקעות, סנקציות כנגד מדינת ישראל. קוראים לפרק את גדר ההפרדה. ואנחנו רואים את הטירוף של ההפגנות בבילעין, בשמעון-הצדיק. ארגוני זכויות אדם לא מפסיקים לרגע למחות כנגד מלחמת "עופרת יצוקה". האשימו את מדינת ישראל בטבח ושחיטה של מאות חפים מפשע, ארגנו הפגנות כנגד ישראל, האשימו את ישראל בפשעי מלחמה, הצדיקו את ירי ה"קטיושות" ופעולות הטרור של ה"חמאס". תראו, גם אחמדינג'אד נבחר באופן דמוקרטי. מה יותר דמוקרטי מטהרן, תגיד לי? אז אם אנחנו רוצים לדבר על דמוקרטיה, צריך לדעת שארגוני השמאל מניפים את הדמוקרטיה, משתמשים בה כדי להרוס ולהחריב את מדינת ישראל, ואם אנחנו לא נתעשת ונפקח עיניים, אנחנו באמת נמצא את עצמנו במקום שלא חשבנו להגיע אליו.

הציבור רשאי לדעת מי מממן את הארגונים האחראים לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל בעולם ובקרב הציבור בישראל, המסכנים את ביטחון ישראל ומהווים ביסוס לדה-לגיטימציה. אני רוצה להזכיר כמה שמות, יש לי פה עשרת בני המן: יש לנו "מחסום Watch", יש לנו "אומץ לסרב", "פרופיל חדש", יש לנו "קואליציית נשים לשלום", "יש גבול", "עדאלה", "יש דין" אין דיין, זכויות אדם, העדפת בהמה, ארגוני צלם. אין דיין. יש דין ואין דיין.

אני רוצה לומר לך, על ארגון "בצלם" כולנו מצווים: "לא תעשה לך צלם". זה אלוהים אחרים, וכל מי ששותף לארגון הזה צריך לדעת, אבל אמרו גם על האדם הראשון שהוא נברא בצלמו.

זה בצלמו, "בצלם אלוהים ברא אותו", אבל זה צלם אחר.

יש תמיד, חבר הכנסת זאב, לנו יש אותך. עלינו למלא את התפקיד הציבורי שלנו, להביא לידיעת הציבור את מלוא המידע על הארגונים הפועלים בכל האמצעים כנגד מדינת ישראל, בהיותה כמדינה יהודית ודמוקרטית. הוועדה אינה באה להעניש או להטיל סנקציות, היא באה למלא את התפקיד הדמוקרטי לחלוטין. אני חושב שכולנו חייבים לתמוך. ואני מתפלא על קדימה. הרי הם תובעים ארגון זכויות אדם, שעליהם אתם דיברתם כל כך בחירוף נפש. הלוא הם תובעים לחקור את הקצינים שמעורבים בכל מה שקשור לצווי מעצר כנגד הבכירים וכנגד קציני צה"ל.

המשפט האחרון. ניצן הורוביץ הוא במרצ. אני רוצה לסיים. אני רוצה להזכיר לכולם את הדבר הנורא. בעקבות הטבח באיתמר פעלו ארגוני שמאל כנגד הריסת הבתים של אותם טרוריסטים. אין להם גבול, אדוני היושב-ראש, ולכן אנחנו צריכים לדעת מי מסמם אותם, מי נותן להם את הכספים, מי מרעיל אותם, כדי להרוס ולהביא לחורבנה של מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להמשיך לעצום עיניים. לכן כל בוקר אנחנו מתפללים: "פוקח עיוורים". הבה נפקח את עינינו. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. אני מזמין את חבר הכנסת זאב בילסקי, אשר אין לי ספק שיעמוד בחמש דקות, ואחריו, את יואל חסון, אם יהיה באולם כמובן. אדוני היושב-ראש, ידידי השרים, כנסת נכבדה, חבר הכנסת נסים זאב, אני הייתי רוצה לפתוח בדברי תורה.

ידידי חבר הכנסת נסים זאב, שהשבוע קראנו את פרשת מטות. כן, אפשר עוד לדבר על פרשת מטות, שלמעשה עוסקת בדיני נדרים. פרשה יפה מאוד, מסבירה שהאבא יכול להתיר את הנדרים של הבת שלו כל עוד היא לא התחתנה. פרשה מאוד מעניינת. ובין השאר, הפרשה פותחת ואומרת: "וידבר משה אל ראשי המטות". למה צריך משה דבר ראשון לדבר עם ראשי המטות? ואומרים המפרשים: כדי להסביר להם את המחויבויות שלהם, לתת להם רמז. ואני רוצה מפרשת השבוע לעבור ל"דרך ארץ קדמה לתורה". ציפי, אני מצטט נכון? מצוין. מאה אחוז. אז עכשיו אני רוצה לדבר גם על פרשת מטות, לקשור את זה לדרך ארץ ולהביא

כי נשארו לי בסך הכול,

לא, לא, לא, לא. הוא עכשיו, תודה שענית לי. זה בטח ייתן לי עוד שתי דקות. אני מודיע לכם, אני, אוקיי, בסדר. ועכשיו, דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו תראה מה עשה ראש הממשלה. אני רוצה באמת להיתלות בשלושה אנשים, אפילו ארבעה, שבאמת אני מכבד אותם מאז הגעתי לבית הזה. הראשון שאני רוצה להיתלות בדבריו זה היועץ המשפטי של הכנסת.

אנחנו מכירים אותו כולנו, אדם משכמו ומעלה, נבחר, כולנו יודעים, על-פי כישוריו. לפני כמה ימים, כשחוק אחר עמד פה על הפרק, כתב היועץ המשפטי של הארגון שלנו, של כולנו, של הכנסת, שהצעת החוק של החרם הינה בבחינת פגיעה בליבת חופש הביטוי הפוליטי במדינת ישראל, ציפי, תקשיבי, המביאה מרכיבים אלה בהצעת החוק אל סף האי-חוקיות, וייתכן שאף מעבר לזה. ככה אמר היועץ המשפטי שלנו. אבל עכשיו אני רוצה להיתלות באילן נוסף, יושב-ראש הכנסת, אדם שאנחנו כולנו מוקירים ומעריכים. אומר יושב-ראש הכנסת, אל תיסחף בבקשה. על החוק של לפני כמה ימים, אומר יושב-ראש הכנסת, ואני מצטט: תכלית החוק ראויה ומוצדקת, על ישראל להתמודד על החרמות המוטלים עליה, אך הדרך המוצעת אינה מידתית. כך אמר יושב-ראש הכנסת: הצעתי לראש הממשלה נוסחה שתכשיר חוקתית את ההצעה ותספק לה קונסנזוס, בלי שהדבר יקשור את ידינו מלהתמודד עם חרמות, אך לצערי היא לא התקבלה. ועכשיו אני רוצה ללכת לאדם נוסף. לאחר שדיברנו על היושב-ראש, על היועץ המשפטי, אני רוצה לדבר על ראש הממשלה עכשיו. אני מכיר ומוקיר את ראש הממשלה הרבה שנים. לא פעם ולא פעמיים עמדתי בגשם בשביעיות, הצבעתי בשבילו. אומר ראש הממשלה,

אומר, ציפי, ראש הממשלה הערב, דני ידידי, תקשיב לי טוב, אומר ראש הממשלה, ידידנו משכבר הימים.

ראש הממשלה אמר הערב כי הוא התנגד להקמת ועדות חקירה. עכשיו אני מצטט במדויק: אנחנו לא צריכים חקירות בכנסת, לא צריכים ועדות חקירה. אומר ראש הממשלה של שנינו. לפני שבוע, אני אזכיר לך,

אני לא הצלחתי לבוא, אבל אתה הגעת. היית בכנס נפלא של איגוד הקהילות של יוצאי ברית-המועצות לשעבר, וזה היה כנס מדהים, ואחר כך עשית כנס בכנסת, גם כן לעילא ולעילא, ואני מודה לך שעשית אותו. אומר ראש הממשלה על חוק אחר שהולך להיות פה: אנחנו נגן על בית-המשפט ונשמור על כוחו. עכשיו אני חוזר חזרה לפרשת מטות. אומר לכם ראש הממשלה, אומר לכם יושב-ראש הכנסת, אומר לכם היועץ המשפטי, ואני קצת כיהנתי בתפקידים בחיים שלי, ומעולם לא התעלמתי מחוות דעת של היועץ המשפטי שלי. ופה היועץ המשפטי שלנו, שתי דקות אחרי שהוא שם את חוות הדעת, התעלמו ממנה. הייתם לוקחים צעד אחד אחורנית, בואו נחשוב, אולי נשנה, אולי נשמע את יושב-ראש הכנסת, אולי נמצא משהו מידתי, אולי נמצא משהו של קונסנזוס. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת בין-המצרים. תקופת בין-המצרים זו תקופה של שלושה שבועות, שבסופה, אנחנו נמצאים כבר בעיצומה. כן, סליחה. בין-המצרים, שבסופם, של שלושת השבועות, אנחנו מגיעים ליום שמציין את חורבן בית-המקדש. וכך נאמר, אמר הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הרב הראשי הראשון של ארץ-ישראל: בית-המקדש חרב בשל שנאת חינם, והלוואי שיגיע הזמן שייבנה בית שלישי, וזה יכול לקרות רק בשל

אני מצטרף לבקשתך, וגם אומר לרבים מהאנשים אשר התנגדו לוועדות החקירה, שפעמים עלה הטון של הסתה נגד אזרחי מדינת ישראל ההולכים, כל אחד לפי דעתו, לפני המחנה ומיישבים את ארץ-ישראל על-פי השקפתם. לא כדאי להשתלח בהם בצורה כל כך חריפה. אני מאוד מודה לך.

זה רוח הוויכוח, אבל יחד עם זה מניעת ההסתה היא חשובה מאוד, מניעת השטנה. רבותי חברי הכנסת, אני רוצה לומר. חברת הכנסת מירי רגב עכשיו, אבל רק תמתיני רגע. ביקש ממני השר סטס מיסז'ניקוב, לא, אני רשום.

אני רק רוצה לומר שאחד השרים ביקש ממני להשתתף בדיון, ואני חשבתי שכל שר יכול להשתתף בדיון, ואז הובהר לי בצורה מפורשת ששר יכול להשתתף רק כאחד המתווכחים, שכן שר המבקש להתערב בדיון צריך לדבר בשם הממשלה. השר מיסז'ניקוב לא רוצה לדבר בשם הממשלה, אלא לדבר מטעמו, ואני נותן לך את הכבוד. בבקשה, אדוני, חמש דקות.

אתה רוצה אחרי זה? אתה רשום, אז הכול בסדר. בבקשה, חברת הכנסת,

אין לי בעיה. אני חשבתי שהשר רוצה. הוא לא היה מקבל יותר מחמש דקות, אלא אם כן הוא בא ואומר לי: אני מדבר בשם הממשלה. הוא יכול לדבר בכל רגע.

אם השר מיסז'ניקוב מודיע לי שהוא מדבר בשם הממשלה, הוא יכול לעלות ולהשתתף בדיון בכל רגע שהוא רוצה. אדוני סגן היושב-ראש מגלי והבה מאשר את דברי. זה אבסורד, אני לא יודע בשם איזו ממשלה אני מדבר.

אתה תדבר לפני האחרון, כי האחרון, נתונה לו הזכות כמגיש הבקשה לסכם את הדיון. הראשונה היתה פניה קירשנבאום, והאחרון יהיה דני דנון. בבקשה, גברתי, חמש דקות מלאות עומדות לרשותך. אני אעשה את זה בהרבה פחות. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חושבת מה יהיה הצעד הבא. האם אנחנו נתנצל על שירת "התקווה" והנפת דגל המדינה? שאלה, באמת, אני שואלת אתכם. אתם, חברי מקדימה. עזבו, תיכף נדבר על החברים האחרים. מה זה קשור? על מה אנחנו נצטרך להתנצל? על מה אנחנו מדברים פה? על איזה ועדות חקירה אנחנו מדברים פה?

אנחנו מדברים פה על "שוברים שתיקה", על "עדאלה", על "יש דין", על "בצלם". הרי אנחנו יודעים מי הם. הם פשוט ארגונים שלאורך כל השנים לבושים במסכה, עושים דה-לגיטימציה לחיילי צה"ל, למפקדי צה"ל, לשוטרי צה"ל,

לשב"כ, למוסד. מחפשים כל חלקה טובה במדינת ישראל כדי לבוא ולהביך אותנו, כדי לבוא ולהגיד: אנחנו לא יכולים לחיות פה במדינה, כי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה עם כוח המגן שלנו, עם הדמוקרטיה שבנינו. מה קרה לכם? אתם בקדימה, מה קרה לכם? מילא הערבים, בסדר,

אבל שהיהודים עוזרים להם, שאתם עוזרים להם? חברת הכנסת זוארץ, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אתם עוזרים להם במה? במה אתם עוזרים להם? לחשוף את הפנים האמיתיות של ארגונים ששותפים לפעילות נגד חיילי צה"ל ומפקדי צה"ל.

חיילי צה"ל, רוצים לחקור אותם. לאן הגענו? את יודעת מה זה "שוברים שתיקה"? תפסיקי לעשות פוליטיקה. חברת הכנסת זוארץ. את יודעת מה זה "שוברים שתיקה"? הולכים לחיילי צה"ל ואומרים להם: בואו תתלוננו על פעילות צה"ל, בואו תתלוננו על המפקדים שלכם. מה קרה לכם? השתגענו.

הרי אם יש דמוקרטיה במזרח התיכון,

במדינת ישראל, שנותנת להם שוויון. יש לכם רק זכויות, אין שום חובות, לאותו מיעוט.

על מה אנחנו מדברים פה?

ממה אתם פוחדים גם? אני מדברת אליכם,

אני לא מדברת אל חברי הכנסת הערבים. אני שואלת אתכם: ממה אתם פוחדים? הרי אם ארגוני השמאל כל כך נקיים והכול כל כך שקוף, והם עושים הכול מתוך אמונה אמיתית, לבוא ולחשוף את העוול שאנחנו עושים במדינת ישראל, אז בואו נחשוף אותם. מה, רק את הימין הקיצוני תמיד צריך לבדוק ולחשוף? מה קרה לכם? איבדתם את כל השפיות בעניין הזה. אני מצפה דווקא מכם,

שחלקכם הייתם מפקדים בצבא, חיילים בצבא, אנשי מילואים בצבא, שתבואו ותגידו: די לצביעות הזאת. אין כאן עניין פוליטי. יש כאן עניין שנשמור על המדינה הזאת כמדינה עם עוצמה, כמדינה שצריכה להיות גאה במה שאנחנו עושים. די כבר כל פעם לחפש מבפנים עוד ועוד ועוד. אין לנו במה להתבייש. את מי אנחנו חוקרים? את "יש דין", את "שוברים שתיקה", את "עדאלה". על מה אתם מדברים?

העם שלנו שרד אלפיים שנה. הוא ימשיך לשרוד גם כשקדימה מסייעת לחברי כנסת מהשמאל הקיצוני לנסות, תתביישו

אנחנו לא נתנצל ולא נגמגם, לא נהיה צבועים. נבחן, נבדוק, פוליטיקה, חברת הכנסת זוארץ. כל ארגון, היא מדברת אלינו כל הזמן. אבל היא רוצה לדבר, מה אתה רוצה? היא לא רוצה לפנות אלי, היא פונה אליך.

אלה שמסיתים על דעת הרב?

נבחן כל ארגון שמביך את חיילי צה"ל,

אני מוסיף לה דקה. שאנחנו שולחים אותם להגן עלינו, שמנסה להוציא את דיבתם. נעשה את זה בלב שקט ובלב גאה, כי צריך סוף-סוף לחשוף מי הארגונים האלה. תודה רבה לך. תפני אל מפקד יהודה ושומרון. אני מודה לחברת הכנסת מירי רגב על דבריה. חברת הכנסת זוארץ, חברת הכנסת זוארץ. צבועים ושקרנים, זה מה שאתם.

חברת הכנסת זוארץ.

האם את נגד חופש הדיבור? אני לא נגד חופש הדיבור, אבל לא על גב הצבא. אז נא להבליג. החוכמה היא להבליג כאשר את לא מסכימה. בבקשה, חבר הכנסת חסון. הנה, את רואה? ישב בשקט, חסון, כמו בכל הישיבות האחרות. לא קרא קריאת ביניים אחת, ועכשיו הוא ישיב מה דעתו בעניין.

לא להפריע. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שרי הממשלה, איזה ויכוח יש לנו כאן באמת? על מה אנחנו באמת מתווכחים? הרי מישהו כאן חושב שמי שיושבים מימין לי או ממולי, אולי ממולי קצת פחות אבל ודאי מימין לי, לא תומכים ולא יתמכו בלהצר צעדים של מי שפועלים נגד מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית? נכון. האם מישהו כאן חושב שמישהו מאתנו לא ירצה שיהיו הכלים האמיתיים להתמודד עם הגופים שפוגעים פגיעה משמעותית, קבועה וסדורה בחיילי צה"ל, בדמוקרטיה,

צודק. האם מישהו מאתנו חושב שלא צריך לחקור את מי שפועל נגד חוקי המדינה ונגד מדינת ישראל כדמוקרטית וחופשייה? אבל אנחנו רוצים שאם תהיה חקירה, היא תהיה חקירה אמיתית. שמעתי פה את חברי הכנסת הנכבדים מדברים על חקירה וחקירות וחקירה וחקירות. איזה חקירות יהיו פה? איזה סמכויות חקירה יש כאן? על מי אתם עובדים בעיניים? הרי זה חלק ממסע קמפיין, חברי חברי הכנסת, מסע קמפיין ענק ודרמטי, של מאבק על הנהגת הימין, שאני מצטער לומר לכם, חברי בקדימה, אין לנו שום קשר אליו. אני מאחל בהצלחה למאבק הזה. יש לי אפילו דעה מי הייתי רוצה שינצח במאבק הזה, לפחות מי שהוא ימין אמיתי. אבל אני לא נכנס לזה בכלל. אני אומר, בשורה התחתונה, איזו חקירה יש כאן. הרי אם חברת הכנסת קירשנבאום, אחת מחברות הכנסת הרציניות והטובות בבית הזה, היתה באה ומציעה הצעה להעניק לרשם העמותות, או לגוף אחר, סמכויות משמעותיות וחשובות, שיכולות לחקור ולבדוק ארגונים בימין או בשמאל שפועלים נגד מדינת ישראל, נגד חיילי צה"ל, מישהו כאן היה מתנגד לדבר הזה?

מישהו כאן היה מצביע נגד? עכשיו תשנו את זה, עכשיו נצביע אתכם ביחד. אבל להקים איזה ועדה קיקיונית, איזה ועדה שאתם תהפכו אותה לסוג של אורגיה אידיאולוגית המונית שתענגו את עצמכם שם, מה יצא מהדבר הזה,

חוץ מעוד ניסיון של המאבק של מי ימני יותר ומי יותר חזק ומי יותר נלחם? נלחם בקרטונים, נלחם בידיים שאין בהן שום דבר, אין בהן שום כלי אמיתי להשפיע על זה. ולכן אין בזה דבר, והדבר הזה יחלוף, ואתם תגידו שעשיתם ככה, ובליכוד יגידו שעשו ככה. אבל מעולה, תמשיכו במאבק הזה, עם ישראל רואה, סובל, אבל מסיק את המסקנות מהדבר הזה. אני רוצה להתייחס לסוגיה נוספת בשתי הדקות האחרונות שנשארו לי,

אנחנו שומעים את ראש הממשלה בימים האחרונים, מחפש ומחלק את המדינה הזאת לימין ושמאל. אצל ראש הממשלה יש "קוטג'" שאוכלים שמאלנים ויש "קוטג'" שאוכלים ימנים. יש ימנים שאין להם יכולת לקנות דירה ויש שמאלנים שאין להם יכולת לקנות דירה. הכול מתחלק עכשיו אצל ראש הממשלה לימין ושמאל. כך הוא בונה את הקונספציה. כך הוא היום מחליט איך לא להפוך את המאבקים שיש נגדו היום למאבקים סוחפים שיסחפו אותו החוצה ממשרד ראש הממשלה. אז הוא בא ואומר: המחאות האלה היום, אלה שמאלנים נגדי. בנימין נתניהו, ראש הממשלה, יש ימנים שאין להם כסף לקנות בית. יש ימנים שלא יכולים לעמוד ביוקר המחיה. יש ימנים ששוקלים יותר מפעם אחת מתי לתדלק את הרכב שלהם. הממשל היקר הזה של נתניהו, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחיות תחתיו, הוא לא מבדיל בין שמאל לימין. כולם נאכלים תחת השלטון הזה של נתניהו, גם ימנים וגם שמאלנים. ולא יעזור לבנימין נתניהו, שהוא יבוא ויגיד שבאוהלים האלה יש שמאלנים שמנסים להפיל אותו. ואלה שבדלק, אנשי ראש הממשלה, ואת זה אני אומר לך מידיעה, אדוני היושב-ראש, אנשי ראש הממשלה הלכו לחקור ולבדוק מי אלה מובילי המאבק כדי לבוא ולמצוא עליהם הוכחות, כמו במשטרים האפלים ביותר, אדוני היושב-ראש, למצוא עליהם שרידי הוכחות שהנה הם קשורים לשמאל וחברי מפלגות בשמאל, כדי שיוכלו להגיד: זה לא מאבק טבעי ואמיתי, זה לא מאבק שבא באמת מהשטח, זה שמאלנים שרוצים להפיל את ממשלת הימין. משפט אחרון, אדוני היושב-ראש, ברשותך: אלה לא שמאלנים ולא ימנים, אלה עם ישראל כולו, ללא הבדל פוליטי, שלא יכולים לשאת את שלטון נתניהו, שלא יכולים להרשות לעצמם לשלם עליו. ולכן, נתניהו, בלי הבדלי שמאל ימין, ייסחף החוצה מלשכת ראש הממשלה, ללא הבדלי גזע, מין וגם עמדה פוליטית. תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. חשבתי שאתה רוצה לצטט לסיום, "ימין ושמאל תפרֹצי ואת ה' תעריצי". נותרה השלישייה הסוגרת, והם חבר הכנסת זאב אלקין, השר מיסז'ניקוב, ויסכם, חמש דקות, חבר הכנסת דני דנון.

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כבר מזמן לא זכור לי דיון כל כך סוער במליאת הכנסת ביום רביעי בשעה 21:00. איפה הליכוד? אפשר לחשוב שבאמת עומדת כרגע על סדר-יומה של הכנסת החלטה חשובה ביותר שלא היה כדוגמתה,

סוף סוף אני רואה את האופוזיציה, אני מחפש אותה כבר שנתיים וחצי והנה הם הגיעו. כנראה זה היה הנושא הכי בוער בעצמותיהם במשך השנתיים וחצי. נדמה לי שאפילו בחוקים אחרים שככה עמדתם בקו החזית ולחמתם, כמו למשל רק לפני כמה שבועות, אדוני היושב-ראש, רפורמה בתחום התכנון והבנייה, אותה תוכנית בנייה שעליה דיברתם נגד, כולל יושבת-ראש האופוזיציה שדיברה נגד, אבל כשהגענו לשעות ההצבעה, את רובכם לא ראינו כאן, כולל ציפי לבני בעצמה. היו כאלה שהיו. חברי חבר הכנסת שלמה מולה, הדברים לא מכוונים אליך. כמעט בכל שעה כשסוגרים את המליאה הזאת,

אבל אני מדבר על רוב חבריך. אז מה כל כך מרכזי שעומד על סדר-היום שהביא אתכם לכאן? באתם לכאן להגן, לא להפריע. באתם לכאן להגן על הארגונים שפועלים יום-יום כנגד מדינת ישראל. באתם לכאן כדי להגן על הארגונים שתובעים את חלקכם, מי שיושב בשורות האלה, אוספים עליהם חומר ומגישים תביעות בין-לאומיות. יושב כאן חבר הכנסת אבי דיכטר, הוא מכיר את זה לא מכלי שני. אבל אין מה לעשות, כוחם של ארגוני שמאל רדיקליים כל כך חזק, שאפילו את אבי דיכטר הם מצליחים, דרך משמעת סיעתית, להביא לפה ולהצביע נגד. ובאיזה דגל באתם לכאן? באתם לכאן בדגל של הצלת הדמוקרטיה הישראלית. ומה הם הטיעונים שהבאתם להצלת הדמוקרטיה הישראלית?

אתם יכולים להיות רגועים, הכול בסדר, תצילו היום את הדמוקרטיה הישראלית. אבל באיזה נימוקים? אמרתם: היעלה על הדעת שהכנסת תקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתחקור עמותות? היכול לקרות דבר כזה? ועוד עמותות שפועלות נגד צה"ל ונגד מפקדיו? זה כמובן חסין מחקירה. שאלתי את עצמי, אולי באמת קורה כאן משהו תקדימי, פעם ראשונה שהכנסת מקימה את הדבר הזה. תזכורת היסטורית קטנה: קודם כול, בכנסת הזאת, בפעם הראשונה היוזמה, יסלחו לי חברי מישראל ביתנו, אני לוקח לכם לרגע את הדגל, אבל בפעם הראשונה היוזמה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית על הקרן החדשה באה מהחלק הזה של האולם. במסגרת מכסה של סיעת קדימה הגיש חבר כנסת עתניאל שנלר הצעה. לקח לכם שבוע להפעיל עליו לחץ להסיר את זה מסדר-היום, אבל אתם הגשתם את זה בפעם הראשונה, לא חשבתם אז על הצלת הדמוקרטיה הישראלית, איפה הייתם? לאן נעלמתם? וכשהנושא שמגיע היום להצבעה הגיע להצבעה בפעם הראשונה במליאת הכנסת, מה עשו החברים שיושבים בחלק הזה של האולם? חלקם הצביעו נגד, חלקם הצביעו בעד. זה היה בסדר גמור, לא הייתם צריכים אז להגן על הדמוקרטיה הישראלית. אבל שאלתי את עצמי, אולי זו באמת זאת פעם ראשונה שחוקרים, שמעלים על הדעת לחקור עמותות? הלכתי ובדקתי. לא הייתי צריך ללכת רחוק, עוד לזיכרון של עצמי.

הלכה הכנסת והקימה ועדת חקירה פרלמנטרית על גוף שהוא לא גוף ממשלתי, הוא אפילו לא גוף ישראלי, קוראים לו ועידת התביעות. ומי הצביעו אז על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על ועידת התביעות? חברי כנסת ששמעתי אותם כאן מצילים היום את הדמוקרטיה, שיש להם עניין רב במה שוועידת התביעות עושה,

אי-אפשר בלי זה. כמובן, למשל ג'מאל זחאלקה. ג'מאל זחאלקה מאוד רצה לחקור את ועידת התביעות, לא יכול לעבור יום בלי זה. חבר כנסת אחר,

הצביע בעד ועדת חקירה על ועידת התביעות, זה ממש בוער בעצמותיו לחקור את ועידת התביעות, ארגון בין-לאומי בכלל. אז זה לא נחשב בעיה בדמוקרטיה. היו שם אחרים, אני יכול להמשיך את הרשימה, ממפלגת העבודה, מוחמד ברכה,

אסור לדלג על סיעת חד"ש, גם בעצמותיו מאוד בער לחקור את ועידת התביעות, והוא התייצב במליאת הכנסת והצביע בעד זה ולא דיבר על הגנת הדמוקרטיה, אבל היו שם גם אנשים מקדימה. שמעתי כאן נאום חוצב להבות של חבר הכנסת יואל חסון, אבל בדקתי את פלט ההצבעה, טוב שהוא דיבר, הוא היה כאן, במליאת הכנסת, והצביע בעד ועדת חקירה פרלמנטרית על ועידת התביעות. מה היה אז עם הדמוקרטיה?

אתה יכול ללכת לבדוק באינטרנט, זה הפלט של המחשב. אתה ממש מורה להיסטוריה. הצבעת בעד, ולא היתה עם זה שום בעיה.

ולכן, אני אומר לכם, אתם יכולים להירגע, אתם בהיסטריה כבר כל השבוע, אתם תפילו את ההצעה הזאת ברוב גדול, אבל דבר אחד שאני מציע לכם, שום דבר לא יעזור, כמה שלא תגנו על הארגונים האלה, הכנסת הזאת תמשיך במלאכת החקיקה, כי זה הדבר החשוב, וזה מה שקורה כאן. ולכם, חברי מקדימה, אני יכול להגיד רק משפט אחד: צבועים, תרגיעו. תודה רבה. מה קרה?

זה לא דו-שיח בינך לבין הנואמים. אני מזמין את השר חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב לדבר. הוא לא מדבר בשם הממשלה, ולכן עומדות לרשותו חמש דקות. יסיים את הדיון חבר הכנסת דני דנון, אחד מיוזמי הוועדה, אבל גם לך חמש דקות בלבד.

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, זה נורא מוזר שאתה אומר לשר בממשלה שהוא לא מדבר בשם הממשלה. זה מה שקורה היום בבית הזה,

לא אמרתי את זה בהתרסה. אם היית מדבר בשם הממשלה היית יכול להתערב בדיון בכל שלב משלביו. זה נורא עצוב שבנושא כל כך עקרוני וכל כך חשוב אני לא מדבר בשם הממשלה. והיום העצוב הזה,

חבר הכנסת מולה, זה היום העצוב לחיילי וקציני צה"ל, ואני אסביר למה. גם ברגעים אלה, שאנחנו עושים פה דיון, ואני מדבר, ארגון "שוברים שתיקה" מעביר את המספרים האישיים של קצינים וחיילים של צה"ל, אשר השתתפו בהגנה על המולדת מול מחבלי "חמאס",

מול אויבי מדינת ישראל, כולל במבצע "עופרת יצוקה". יום-יום, שבוע-שבוע, חודש-חודש, הם מעבירים מספרים אישיים. חיילי צה"ל, קציני צה"ל, נמצאים ברשימות שחורות של מדינות נאורות באירופה, כמו פושעים רגילים, כמו מחבלים רגילים.

חייל צה"ל, שהוא חייל בהווה או שהוא חייל בעבר, שזה כל העם, כי כל העם זה חיילים או לשעבר או בהווה או בעתיד, הם נמצאים בגדר פושעים, יכולים לעצור אותם, יכולים לגרש אותם, יכולים להגיש נגדם תביעה. זה מה שגורמים אותם ארגונים, שאת מהות עבודתם אנחנו מנסים לחקור. זה מה שעושה ארגון "שוברים שתיקה", שאת העבודה שלו אנחנו מנסים לחקור. ארגון "איתיג'אה" מי עומד בראש הארגון הזה שאנחנו מנסים לחקור אותו? עומד בראשו מרגל, אמיר מח'ול, שהורשע על-ידי בית-משפט ריבוני במדינת ישראל, לא על-ידינו, לא על-ידי חברי כנסת, לא על-ידי שרי ממשלת ישראל, אלא על-ידי בית-משפט ריבוני בארץ,

למען האויב. הוא עומד בראש הארגון הזה. אז אנחנו לא צריכים לחקור מי מעביר מימון לארגון שהוא עומד בראשו? אני ממשיך, אותו ארגון "איתיג'אה" מחרים את החברה הצרפתית לקוסמטיקה "לוריאל", כי היא העזה להקים את המפעל שלה על אדמה שמוגדרת על-ידי אותו ארגון "התנחלות מגדל-העמק" "התנחלות מגדל-העמק" שהוקמה על חורבות כפר ערבי שתושביו המקוריים הוכחדו בטיהור אתני. זה בדיוק התיאור הנכון שמשתמש בו אותו ארגון "איתיג'אה" בתיאוריו הפוריים. אז אנחנו לא צריכים לחקור מי מעביר כספים מאירופה לפעילותו של אותו ארגון? רבותי חברי הכנסת, גם מהצד הזה וגם מהצד הזה, שכרגע מתחיל להתמלא, אבל כנראה עוד מעט חלק ממנו לא ישתתפו בהצבעה, תגידו, אנחנו מטורפים? אנחנו החלטנו לחסל את עצמנו? אנחנו החלטנו לחסל את המפעל הציוני? הרי מה שמנסים לעשות אותם ארגונים, שהם לא ארגוני שמאל, הם פשוט ארגוני חבלה, הם מנסים לקעקע את החברה הישראלית, הם מנסים לחסל את מדינת ישראל כישות ציונית ויהודית. זה כל מה שהם מנסים לעשות. אז אנחנו, בכנסת, ניתן לזה יד ולא נחקור אותם? עכשיו, רבותי, כל בר-דעת שרוצה שהמפעל הציוני שלנו ימשיך להתקיים אמור להצביע היום בעד עם ישראל, בעד חיילי ישראל, בעד קציני עם ישראל, בעדנו, בעד קיומנו, ולא להצביע נגד ולא לברוח, כי בסופו של דבר זו פגיעה אנושה. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. לפני כמה שנים, כשאנחנו, בישראל ביתנו, דיברנו על אותם עוולות ואותו טירוף שיש בחברה הישראלית, כשדיברנו על חבר כנסת שברח אחרי שכיוון "קטיושות" לעבר ישראל במלחמת לבנון השנייה וממשיך לקבל פנסיה, ודיברנו על כך שקרובי משפחה של מחבלים שביצעו פיגועים בירושלים על-ידי טרקטורים ממשיכים לקבל קצבאות, ודיברנו על כך שמוסדות ואישים שממומנים על-ידי ממשלת ישראל ממשיכים לציין את הנכבה, אנחנו היינו במיעוט, אנחנו הוגדרנו עשבים שוטים. היום אנחנו בקונסנזוס רחב, היום כל העוולות האלה תוקנו, ברוך השם שהם תוקנו, ואנחנו שמחים שחלקים רחבים של הבית הזה תומכים ותמכו בהצעות שלנו, שפעם הוגדרו הזויות.

רק לפני שבוע אושר החוק נגד החרם. ראש הממשלה עצמו התגאה בכך שבלי העזרה שלו זה לא היה עובר. אז מה השוני בין חוק החרם, כל העוולות שתיקנו, לבין מה שאנחנו מנסים לקדם היום? מה השוני? רק בגלל הטרנד? רק בגלל הטרנד שנובע מהתקשורת? רק בגלל הטרנד שנובע מהלך הרוח של הקהילה הבין-לאומית הסתובב הגלגל והשרים מנסים לפגוע באותם חיילים צה"ל וקציני צה"ל שסובלים ומושווים למחבלים הזויים של "חמאס"? אני פשוט לא מאמין. בעוד חצי שני, אומרים: אין נביא בעירו, עוד חצי דקה,

אומרים: אין נביא בעירו, אבל אני מתיימר להיות נביא. אני אומר לכם, תזכרו את זה: בעוד חצי שנה הטרנד יתהפך, והציבור, כמו שהוא קיבל את כל מה שאנחנו קידמנו כישראל ביתנו וזה עכשיו בקונסנזוס לאומי, גם הקמת ועדות חקירה פרלמנטריות לבדיקת המקור הכספי של אותם ארגונים יהפוך לקונסנזוס לאומי, ואז כל החלק הזה יתמוך בזה, רק שזה יהיה הרבה יותר מאוחר. ואני מציע,

יש לכם עוד חמש או עשר דקות להפוך את עורכם בעד המטרה, ולהצביע בעד מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לשר מיסז'ניקוב, אשר דיבר כאדם שנרשם לדיון. יסכם את הדיון בחמש הדקות, ואני מודיע לכולם, מייד בתום הדיון תתקיים ההצבעה. לא יאמר אדם, אין מצליפים, כבוד חבר הכנסת דנון. בבקשה, אדוני יעלה. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, כנסת נכבדה, 54 דוברים. פעם ראשונה בכנסת הנוכחית ש-54 חברי כנסת דיברו, ואני ישבתי, אדוני היושב-ראש, שמעתי את רובם. הרבה דברי הבל, מעט עובדות. אמרו פה "בולשביזם" עשרות פעמים, "פאשיזם" עשרות פעמים, ו"מקארתיזם" עשרות פעמים. דיון אמיתי לא היה פה. אפילו חבר הכנסת טלב אלסאנע בא ללמד אותי על המורשת של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין, והקשבנו גם לזה. אני, אדוני היושב-ראש, אדבר רק על העובדות. לא להפריע, חבר הכנסת. לא אומר את דעתי ולא את פרשנותי. אני אקפיד, אדוני היושב-ראש, רק לדבר על העובדות בדקות הספורות. ועדות חקירה פרלמנטריות הן כלי לגיטימי במדינת ישראל. תסתכלו בתקנון הכנסת. עד היום הוקמו 25 ועדות כאלה לתפארת מדינת ישראל. הכנסת הנוכחית הקימה ועדה אחת, בראשותו של חבר הכנסת אחמד טיבי, שבודקת את שילוב המגזר הערבי בשירות הציבורי, אבל היום, כשאנחנו באים עם הצעה לגיטימית, שומו שמים, סוגרים את הדמוקרטיה, פוגעים בזכות הדיבור. האם מישהו מכם קרא בכלל את המנדט של ועדת החקירה הפרלמנטרית? לקחתם את 30 השניות, להתעמק במה שרשום? אני אקריא את הסעיף הראשון, ואני דבק רק בעובדות: "הוועדה תבדוק מימון בידי ממשלות זרות וגופים בין-לאומיים הממומנים על-ידי ממשלות זרות", והיא מפרטת את הדרכים. לא כתוב פה "ארגוני שמאל", לא "ארגוני ימין", לא "חוקרים", לא "מביאים", לא "שולחים". זה המנדט של הוועדה, על זה אנחנו מצביעים היום, שום דבר מעבר לזה. ואם אתם שואלים למה צריך לבדוק, אז אני אתן לכם עוד עובדה, פרוטוקולים של האיחוד האירופי. מי שלא מכיר, שייכנס לאינטרנט ויוציא. כמה ציטוטים: פרוטוקול הוועדה לענייני אזור המזרח התיכון, העברת כספים לארגון "שלום עכשיו". לא מספיק להעביר כספים ל"שלום עכשיו", הם מסבירים למה הכספים: "לטובת השפעה בקמפיין חינוכי לשלום. פעילות זו תתמקד באותה קבוצה חברתית שבאופן מסורתי היא בעלת דעות נגד השלום ומצביעה ליכוד". האיחוד האירופי עושה קמפיינים במדינת ישראל, שלא יצביעו ליכוד. סליחה, זה לגיטימי? זה דמוקרטי? ואני ממשיך כרגע, העתק חוזה שנחתם בין הוועד האירופי של האיחוד לבין הארגון הישראלי "קרן תאנה". העבירו 350,000 יורו במטרה "לשנות את דעת הקהל בקהילה של יוצאי חבר העמים" כנראה צריך להסביר לעולים החדשים,

"לטובת הסדר שלום במזרח התיכון, המבוסס על פשרה טריטוריאלית", והולך והולך. מאות אלפי היורו האלה נועדו להסביר לציבור בישראל. השמאל בישראל התייאש מהציבור הישראלי והולך לקחת כספים מהאיחוד האירופי כדי לשנות את דעת הקהל. פה אין דעה שלי, חברים, הכול בדוק בעובדות.

"שוברים שתיקה" 1.5 מיליון שקל, "שלום עכשיו" 2 מיליון שקל מגרמניה, בריטניה, נורבגיה ודנמרק, "בצלם" 12 מיליון שקלים, ארגון "עדאלה" תיכף נדבר על "עדאלה" וח"כ טיבי 3.5 מיליון שקלים, "קואליציית נשים לשלום" 710,000 שקלים, לקדם את פעילות החרם. חברים, אם זה לגיטימי בעיניכם, תצביעו נגד הוועדה. תקראו את המנדט. מחר בבוקר, אדוני היושב-ראש, חבר כנסת מהמליאה הזאת, חבר הכנסת טיבי, הולך להגיש עתירה לבית-המשפט העליון, אני לא יודע באיזו שעה, נגד כנסת ישראל, נגד החלטה של נשיאות הכנסת, אדוני היושב-ראש, שהתקבלה כדין בכנסת ישראל. אבל חבר הכנסת טיבי לא מגיש את העתירה מהמשכורת שלו כחבר כנסת.

יש ארגון "עדאלה", אותו ארגון שמקבל מיליוני יורו כל שנה. מחר בבוקר ארגון "עדאלה" יהיה זה שיגיש את העתירה עבור חבר הכנסת טיבי,

בכספים שמקבלים אותם ארגונים מהאיחוד האירופי, מממשלות זרות, באים אנשי השמאל ומנסים לשנות את סדר-היום במדינת ישראל. ואני אומר לכם,

אין פה רדיפה, יש פה חברי כנסת ותיקים שיודעים שוועדות חקירה פרלמנטריות לא חוקרות: חבר הכנסת מאיר שטרית, כשהשר כחלון בדק את נושא עמלות הבנקים, הוא לא העמיד לקיר אף אחד, כשקולט אביטל בדקה את ועידת התביעות, היא לא העמידה לקיר אף אחד. גם אנחנו לא נעמיד לקיר אף אחד, אבל כן נשאל את השאלות הנדרשות, נביא הצעות אמיתיות לשינויי חקיקה, ונאמר לאנשים בשמאל הקיצוני: אל תרימו ידיים, תיסעו לאור-עקיבא ולבאר-יעקב ולעפולה ולחדרה, ותנסו לשכנע. אל תלכו עכשיו לאוסלו ולבריטניה ותאספו כספים, ותשתפו פעולה עם מי שפוגע בנו, כי בסופו של יום יו"ר האופוזיציה וחבר הכנסת פרץ ודיכטר לא יכולים לנחות היום בלונדון בגלל ההסתה של אותם ארגונים, שלקחו מידע שקרי והעבירו אותו לגולדסטון. אדוני היושב-ראש, אני לא יודע אם יהיה רוב היום בכנסת,

לוועדות חשובות אלה, אבל גם אם לא יהיה רוב לזה אנחנו לא נרפה, לא נרים ידיים, נמשיך לפעול, להביא לפה חוקים שיפסיקו את התדלוק הזה, את התדלוק של סייעני הטרור, את התדלוק של אלה שעובדים נגד מדינת ישראל, את התדלוק ממדינות אירופה, שאם אנחנו היינו מעבירים כספים אליהן, אל אותן עמותות, הן לא היו עוברות על זה בשתיקה. אני מקווה שכנסת ישראל תצביע בעד הוועדות האלה, ואם לאו, נביא זאת בחוקים טובים למדינת ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת דני חסון, אה, דני דנון. אני לא טועה סתם, רבותי, חבר הכנסת דני דנון, אשר הוא אחד ממציעי ההצעה, יחד עם פניה קירשנבאום. היא פתחה, הוא סיכם את הדיון. רבותי, קודם כול, כל מי שהוצא מהאולם על-ידי אחד מיושבי-הראש שכיהנו, או על-ידי אחת מוועדות הכנסת, יכול לחזור לאולם, כי אנחנו עוברים להצבעה. ובכן, רבותי חברי הכנסת, למעלה מ-20 חברי כנסת ביקשו ממני הצבעה שמית על כל אחת מהוועדות. כרגע על שתי הוועדות נצביע הצבעה שמית. יחליטו אחר כך אם רוצים גם הצבעה שמית, אין בעיה.

רבותי, אנחנו עוברים להצבעה, אשר תתקיים כהצבעה שמית, וההצבעה הראשונה היא על: הצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מעורבות ממשלות זרות במימון ארגונים ישראליים וברכישת קרקעות בישראל, שיוזמתה היא חברת הכנסת פניה קירשנבאום. לא מדויק? כך כתוב לי בסדר-יום. נדמה לי שזה מדויק כך העבירו לנו מוועדת הכנסת. על זה אנחנו מצביעים. לאחר שזה יעבור, אם יהיה צורך בתיקון ניסוח, ועדת הפרשנות תתקן. אני סומך על יושב-ראש ועדת הכנסת, לא תמיד אני מסכים אתו, אבל אני סומך עליו תמיד. בבקשה, אדוני, תעיר לי, אם אתה רוצה.

שכולנו מבינים על מה מצביעים. הצעת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מעורבות ממשלות זרות במימון ארגונים ישראליים וברכישת קרקעות בישראל, אני מדייק, כי אני חוזר על מה שקראתי קודם, רבותי, או כל הצעה אחרת שיאמר לי היושב-ראש, לאחר שההצעה הזאת תקבל רוב.

אנחנו עוברים, זה בראשות דני דנון, הראשונה? על כך אני מתנצל, הבנתי. ההצעה הראשונה, בראשות דני דנון.

אנחנו מצביעים על הצעת ועדת הכנסת להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בראשות דני דנון, להלן: דני דנון, פאינה קירשנבאום. החוקר דני דנון. מרגע זה לא מפריעים. מזכירת הכנסת תקיים הצבעה אישית, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דורון אביטל, נגד נינו אבסדזה, נגד רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יעקב אדרי, נגד יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דניאל אילון, בעד רוברט אילטוב, בעד דליה איציק, נגד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, בעד טלב אלסאנע, נגד זאב אלקין, בעד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, נגד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, נגד אריה ביבי, נגד זאב בילסקי, נגד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח זה שביבי,

רגע, חבר הכנסת טיבי, לא להפריע. אנחנו בעד, חבר הכנסת טיבי. חבר הכנסת אריאל, חבר הכנסת אריאל. אתם לא תפריעו בזמן הצבעה. חבר הכנסת, חבר הכנסת נסים זאב. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל בן-ארי, בעד דניאל בן-סימון, נגד רוני בר-און, נגד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, נגד אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, נגד זהבה גלאון, נגד גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, נגד משה גפני, אינו נוכח אברהם דיכטר, נגד דני דנון, בעד ניצן הורוביץ, נגד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה, נגד מתן וילנאי, נגד עינת וילף, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, בעד אורית זוארץ, נגד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, נגד ציפי חוטובלי, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, נגד ישראל חסון, נגד שי חרמש, נגד אחמד טיבי, נגד רוברט טיבייב, נגד שלי יחימוביץ, נגד משה יעלון, אינו משתתף בהצבעה אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, נגד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, נגד חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, נגד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, בעד גאלב מג'אדלה, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, נגד שאול מופז, נגד משה מטלון, בעד אברהם מיכאלי, בעד אנסטסיה מיכאלי, בעד אלכס מילר, בעד סטס מיסז'ניקוב, בעד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, נגד משולם נהרי, אינו נוכח אורית נוקד, נגד לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, נגד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, נגד מרינה סולודקין, נגד גדעון סער, נגד גדעון עזרא, נגד חמד עמאר, בעד ציון פיניאן, בעד יוסי פלד, אינו נוכח יוחנן פלסנר, נגד עמיר פרץ, נגד אברהים צרצור, נגד פניה קירשנבאום, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד דוד רותם, בעד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, בעד עתניאל שנלר, אינו נוכח רונית תירוש, נגד נא לקרוא שנית את שמות חברי הכנסת שלא השיבו. חברי הכנסת והשרים שהם חברי כנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת יעקב ליצמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח לאה נס, אינה נוכחת יוסי פלד, אינו נוכח כרמל שאמה, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת עתניאל שנלר, אינו נוכח תמה הקריאה השנייה. אני מודיע שלפני שאני מבקש את תוצאות ההצבעה, האם מישהו מחברי הכנסת נוכח באולם ולא הצביע? האם יש מישהו שנוכח באולם ולא הצביע?

נא להביא בפני את תוצאות ההצבעה. רבותי, להלן תוצאות ההצבעה על ועדת החקירה בראשות דני דנון: בעד, 28,

57. הצעת ועדת הכנסת לא נתקבלה. חברת הכנסת פניה קירשנבאום, האם להצביע הצבעה אישית? אנחנו עכשיו נקיים, הצעת ועדת הכנסת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא: פעילות ארגונים ישראליים הנוטלים חלק בדה-לגיטימציה של צה"ל, שאמורה לעמוד בראשותה, ועל-פי הצעתה של חברת הכנסת פניה קירשנבאום. גברתי מזכירת הכנסת, נא לקיים הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) דורון אביטל, נגד נינו אבסדזה, נגד רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, אינו משתתף בהצבעה רחל אדטו, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יעקב אדרי, נגד יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דניאל אילון,

רוברט אילטוב, בעד דליה איציק, נגד מיכאל איתן, נגד אריה אלדד, בעד טלב אלסאנע, נגד זאב אלקין, בעד חיים אמסלם, אינו נוכח אלי אפללו, נגד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, נגד אריה ביבי, נגד זאב בילסקי, נגד בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, נגד רוני בר-און, נגד אבישי ברוורמן, נגד מוחמד ברכה, נגד אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, נגד זהבה גלאון, נגד גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, נגד משה גפני, אינו נוכח אברהם דיכטר, נגד דני דנון, בעד ניצן הורוביץ, נגד יצחק הרצוג, נגד דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מגלי והבה,

מתן וילנאי, נגד עינת וילף, נגד יצחק וקנין, אינו נוכח נסים זאב, בעד אורית זוארץ, נגד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, נגד ציפי חוטובלי, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, נגד ישראל חסון, נגד שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, נגד רוברט טיבייב, נגד שלי יחימוביץ, נגד משה יעלון, אינו משתתף בהצבעה אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, נגד אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח משה כחלון, נגד חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, נגד לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, בעד יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, בעד יעקב ליצמן, בעד עוזי לנדאו, אינו נוכח סופה לנדבר, בעד גאלב מג'אדלה, נגד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח שלמה מולה, נגד שאול מופז, נגד משה מטלון, בעד אברהם מיכאלי, בעד אנסטסיה מיכאלי, בעד אלכס מילר, בעד סטס מיסז'ניקוב, בעד אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, נגד משולם נהרי, אינו נוכח אורית נוקד, נגד לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, נגד בנימין נתניהו, נגד חנא סוייד, נגד מרינה סולודקין, נגד גדעון סער, נגד גדעון עזרא, נגד חמד עמאר, בעד ציון פיניאן, בעד יוסי פלד, אינו נוכח יוחנן פלסנר, נגד עמיר פרץ, נגד אברהים צרצור, נגד פניה קירשנבאום, בעד איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, בעד דוד רותם, בעד ראובן ריבלין, נגד כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, נגד מאיר שטרית, נגד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון, נגד ליה שמטוב, בעד עתניאל שנלר, אינו נוכח רונית תירוש, נגד נא להקריא קריאה שנייה את שמות כל אלה אשר הקראת ולא השיבו.

רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח אריאל אטיאס, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח חיים אמסלם, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, בעד אהוד ברק, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח שי חרמש,

אליהו ישי, אינו נוכח אמנון כהן, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח לימור לבנת, אינה נוכחת עוזי לנדאו, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח אורי מקלב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח משולם נהרי, אינו נוכח לאה נס, אינה נוכחת יוסי פלד, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח כרמל שאמה, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת עתניאל שנלר, אינו נוכח ובכן, רבותי, מי מחברי הכנסת הנוכחים באולם לא הצביע ומבקש להצביע? האם יש בין חברי הכנסת הנוכחים באולם מישהו אשר לא השתתף בהצבעה? תודה. נא להביא לי את תוצאות ההצבעה. בשביל מה כל הדיון, חבר הכנסת זאב נסים, אל תפריע לי בזמן ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה בעניין הצעת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא פעילות ארגונים ישראליים הנוטלים חלק בדה-לגיטימציה של צה"ל, שהגישה חברת הכנסת פאינה קירשנבאום:

28, נגד, 57. לפיכך הצעתה של ועדת הכנסת נפלה.

אנחנו ממשיכים בסדר-יום.

מזמין את יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט דוד רותם, או ממלא-מקומו חבר הכנסת אברהם מיכאלי, לעלות ולהציג את הודעת ועדת החוקה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 15) (הליך חלופי), התשס"ח 2008. יש אזרחות בלי נאמנות. תודה רבה. בבקשה, רבותי, כל מי שרוצה לעזוב את האולם, יעזוב. נא לא לקיים דיונים בתוך האולם. בבקשה, מ"מ יושב-ראש ועדה. אדוני היושב בראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, בהתאם להוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה ועדת החוקה, חוק ומשפט להודיע לכנסת על רצונה להחיל רציפות על הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 15) (הליך חלופי), התשס"ח 2008, של חברי הכנסת זבולון אורלב ודב חנין וקבוצת חברי הכנסת, וזאת הודעה בלבד, אדוני היושב-ראש, אין הצבעה היום. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אברהם מיכאלי. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום: מחאת שוכרי הדירות בתל-אביב,

חבר הכנסת דב חנין, ראשון הדוברים. אדוני היושב-ראש, מי השר שצריך

שר השיכון. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, יש שר עונה? רבותי, יש שר באולם?

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, עמיתי חברי הכנסת, משהו טוב קורה בארץ הזאת. ציבור רחב, גדול, מגוון, מתעורר, מסתכל סביבו ואומר: בעצם, די, אי-אפשר להמשיך כך, אי-אפשר להמשיך במצב שבו אי-אפשר לשכור דירה ואי-אפשר להתפרנס ממשכורת, ומערכת הבריאות קורסת, ומצד שני, תהליכים של הפרטה ממשיכים להעשיר טייקונים שממשיכים לחגוג על חשבון הציבור בצורה יותר ויותר קיצונית. משבר הדיור, עמיתי חברי הכנסת, לא נגרם מסיבות של טבע, הוא תוצאה של מדיניות ממשלתית. כדי להתמודד עם המשבר הזה המדינה צריכה לחזור לזירה, המדינה צריכה לבנות בהיקף גדול, בנייה ציבורית, בנייה של דיור בר-השגה, לזוגות צעירים, לצעירים, למבוגרים. מדינת ישראל ידעה לבנות בנייה ציבורית בעבר. היום אין בנייה ציבורית בכלל. הממשלה לא מוכנה לבנות בנייה ציבורית מכיוון שהיא מאמינה באידיאולוגיה של שוק חופשי, אבל שוק חופשי נכשל פעם אחר פעם כשמדובר בבעיות של דיור. במקום פתרונות אמיתיים, הממשלה ממציאה סופר-ספינים. האחרון בהם, חוק הווד"לים, חוק מסוכן ובעייתי, שמאיץ מאוד את תהליכי התכנון אבל מאט את תהליכי הבנייה. אחרי שאותן תוכניות מאושרות בקצב רצחני של שבעה ימים ועוד 14 ימים ועוד תשעה ימים, ובידי הקבלנים יש תוכנית מאושרת, יש להם שנים ארוכות שבהן הם לא מחויבים לעשות שום דבר. הממשלה גם התנגדה למנגנוני דיור בר-השגה בחוק הזה, מה שמבטיח שלא ייבנו דירות זולות, קטנות, כאלה שציבור כל כך רחב בארץ הזאת צריך ומבקש. מחאת האוהלים שהתחילה בתל-אביב, מתפשטת למקומות רבים נוספים בארץ. זו איננה מחאה של מפונקים. הדמגוגיה שמפנה את האנשים האלה לגור בפריפריה היא דמגוגיה שקרית, כי גם בפריפריה אין דירות. אדוני היושב-ראש, המהלך של המחאה הזו צובר תאוצה, נא לסיים. ואני שמח לשמוע שמתוכננת הפגנה במוצאי-שבת מטעם יוזמי מאהל המחאה בתל-אביב. לפני ההפגנה הזאת תהיה הפגנה גדולה של תמיכה בדמוקרטיה,

תמיכה בצדק חברתי, ואני מקווה שאנחנו נוכל להשמיע במוצאי-שבת הזה קול ברור שאומר לממשלה הזו: מספיק ודי. תודה, חבר הכנסת חנין. אני אעמוד על הזמנים כי אנחנו בשעה מאוחרת. חבר הכנסת עמיר פרץ. צודק במאה אחוז. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו בהחלט נמצאים בתקופה שאיש לא יודע לאן זה יתפתח. לעתים נוטים לזלזל בהפגנות קטנות, במחאות קטנות. גם במדינות אחרות זלזלו במחאות קטנות, התעלמו מהן. בסופו של דבר, מחאות כאלה יכולות להפוך לתהליך של מהפכה חברתית של ממש, ואני מאוד מקווה שזה יקרה, מכיוון שלצערנו הרב במשך שנים רבות אנחנו מזהירים את הממשלות שלא ייתכן, תפיסת העולם החדשה בעצם נמצאת בכל מקום. אמרתי, זה לא ייגמר ב"קוטג'". הנה, הגיע לקוטג', אבל קוטג' אחר, דירה. זה יגיע גם למקומות אחרים, כי הרי מה העניין שבאים ואומרים, בצדק עומד שר השיכון ואומר: תעברו לפריפריה. אבל, אדוני שר השיכון, זה דברים בעלמא, זה דברים חסרי ערך. גם אני רוצה שיעברו לפריפריה, אבל אדם הולך אחרי פרנסתו, אדם לא הולך רק כדי לגור. ומה הוא יעשה בבוקר, לאן הוא ילך? אין דבר כזה להעביר אוכלוסיות מבלי שיש גם פרנסה וגם דירה, זה כרוך האחד בשני, אתה חייב לייצר את שני המהלכים ביחד. לא תאמר: בוא נעביר אוכלוסיות, אחריהן יגיעו היזמים. צריך יזמות בתעסוקה בפריפריה, צריך יזמות בבנייה בפריפריה. והדבר המרכזי, הממשלה צריכה להודות שהמדיניות שלה נכשלה, וכדאי לה להודות בכך מהר ולומר: אנחנו חוזרים לבנייה תקציבית. אין דרך אחרת. צריכים לבנות מייד 100,000 150,000 דירות, כדי להפיג את הלחץ הקיים, לשכירות, כי דירות להשכרה הן המפתח להורדת המחיר, גם בדירות למכירה. ברגע שיהיו דירות להשכרה שהן שוות לכל נפש, יהיה גם דיור זמין לקנייה, כי האחד משפיע על השני. אבל אני יודע, הממשלה הזאת לא תודה, לא יבוא ביבי ויגיד: המדיניות הקפיטליסטית שלי נכשלה, כל מה שאמרתי לכם שהשוק יתקן, השוק יבנה, השוק יעשה, יש רגעים שהמדינה צריכה להתערב, ישיר, לא באמצעות מתווכים.

יגידו: סופר-טנקר כזה, וימציאו לנו ועדה כזאת וועדה אחרת. זה טוב אולי לעוד חמש שנים, שש שנים. עכשיו זו שעת חירום. אני מאוד מקווה שהממשלה תתעשת, תתעורר מהתרדמת שאוחזת בה ותעשה את מה שנדרש. כולם יודעים מה צריך, אבל צריך לעשות. תודה רבה, אדוני. אני מודה לך מאוד. חברת הכנסת פניה קירשנבאום בנושא החשוב של מחאת שוכרי הדירות בתל-אביב, אני מודה לה שהיא הגישה בקשה. איפה חברת הכנסת פניה קירשנבאום? לא פה.

היא חוקרת, ועדת חקירה,

היא עצובה.

כי לפי התקנון צריך לקרוא את השמות של המגישים פעמיים. חברת הכנסת פניה קירשנבאום לא פה. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, פה?

אם פה, למה לא.

מה להחליף אותה, את לא רוצה?

אה, הסכמתם ביניכם.

אדוני היושב-ראש,

תודה, אדוני היושב-ראש, גם על הגמישות. גמישות זה דבר חשוב, לפלסטיקאים, מי כמוך יודע. אנחנו מדברים על מצוקת דיור, שכוללת גם את תל-אביב, גם את המרכז, ונכון, בניגוד לססמאות הממשלה, גם את הפריפריה. יש מצוקת דיור אמיתית גם בפריפריה. אני מתכוון להצביע על מוקד אחד של בעיה שניתן לפתרון קל ועל עוד הצעה לפתרון, שלדעתי לא דיברו בה מספיק. את האוכלוסייה ביהודה ושומרון ובירושלים חונקים בממשלה הזאת כבר שנתיים, דווקא את האוכלוסיות עם שיעור הגידול הגדול ביותר בארץ, ומטבע הדברים עם הביקוש הגדול יותר לדירות בנויות. ההתיישבות ביהודה ושומרון יכולה לאפשר בבת אחת 10,000 יחידות מוכנות לשיווק, מגרשים בנויים, בלי כל השדים, הדמונים הענקיים האלה שראש הממשלה מסביר בהם את הקושי בפתרון הבעיה הלאומית הזאת, בלי הביורוקרטיה. רק ששם לא צריך "סופר-טנקר", אדוני השר לביטחון העורף, מספיק עט כדורי אחד. חותם, ויש בתים. אבל לו היה רוצה לחתום לא היו לו תירוצים. כך גם בירושלים. כבר לא צריך ואי-אפשר להתחבא מאחורי גבו של שר הביטחון, שאיננו מאשר בנייה ביהודה ושומרון. בירושלים ראש הממשלה מאשר פחות מ-5% מקצב הדרישה או הגידול הטבעי של העיר הזאת, ואחר כך מספרים לנו על מפלצות ביורוקרטיות וסופר-טנקרים וכל מיני סיפורים הנלקחים מהקומיקס או מעולם האגדות במקום מהעולם המציאותי. אבל מעבר לבנייה ביהודה ושומרון ובירושלים, שתתרחש אם תרצה הממשלה או לא תרצה, הפתרון שיושם בארץ בהצלחה רבה כשהגיעו גלי עלייה גדולים מברית-המועצות היה ייבוא של אלפי בתים מוכנים, באיכות לא טובה, מגורונים למיניהם, קרוונים למיניהם, אבל הם מנעו את המשבר העצום שהיה יכול לקרות כשהגיעו בתוך שנים מספר כמעט מיליון יהודים מברית-המועצות. ממשלת ישראל יכולה היום להביא 10,000 בתים מוכנים ולהציב אותם, בשאיפה, על מגרשים מתוכננים לבנייה, ואם לא, אז על מגרשים זמניים, מתוך זה שאם מציבים אותם על מגרשים שמתוכננים לבנייה אנשים יוכלו במשך הזמן להחליף אותם בבניית קבע קשיחה, טובה יותר, ראויה יותר. זה לא פותר את כל המחסור, אבל 10,000 בתים שמוטלים לשוק הדירות מורידים את המחירים בבת אחת. הדבר הזה נמצא בידיה של הממשלה.

אני מודה לך, חבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת טלב אלסאנע, תפאדל. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הכישלון הוא תמיד יתום, אף אחד לא מוכן לקחת אחריות לכישלון. מיהו הטיפש שיגיד: אני אחראי? אבל אם יש הצלחה, כולם טוענים להצלחה הזאת ולאחריותם ולחלקם באחריות. מי אחראי לכישלון ולמציאות העגומה שבה אנו נתונים? מי אחראי לכך שזוגות צעירים לא יכולים לרכוש דירה ולא יכולים לקבל משכנתה, לא יכולים לשכור, כי גם דמי השכירות מרקיעים שחקים, והמחירים גבוהים שאי-אפשר להתמודד אתם, כאשר מי שמחזיק היום את התחום הזה של הבנייה, של הנדל"ן, של הקרקעות, הם אילי ההון, חברות חזקות, שכל פעם שמדברים על הפרטה, בסופו של דבר הם מקבלים את הקרקעות, הם יכולים להתמודד עם המכרזים, הם יכולים לבנות את הבתים והם קובעים את המחירים. כאשר מדברים על שוק חופשי ועל תחרות, יודעים מי יכול להתחרות, מי יכול לעמוד בתנאי התחרות, מי ירוויח מהמדיניות הזאת, ומי יישא בנטל הקשה של העלייה במחירים. כאשר ב"עמידר" או ברמלה זורקים משפחות לרחוב, נשאלת השאלה איפה אחריות המדינה כלפי אזרחיה. איך יכול להיות שממשלה לא נותנת את האחריות ולא מקיימת את התחייבותה, יש מחויבות של המדינה, ושל הממשלה, ושל השלטון המרכזי, כלפי האזרח, לספק לו את הזכות הבסיסית. וכאשר יוצאים במחאה, כולם, של האוהלים, שאני מברך עליה, שמראה על איזשהו משב רוח רענן של צעירים שהחליטו לקבל אחריות לגורלם, ולא לחכות ולסבול, כנראה הם נדבקו מהאווירה שמתרחשת בעולם הערבי, כשרואים את העמים יוצאים לרחוב ואומרים: העם רוצה, העם תובע, העם יש לו הרצון, והוא מבטא את רצונו במחאה הקולקטיבית היפה הזאת.

הסולידריות שאנו עדים לה ממש מעלה הרבה תהיות. כאשר במגזר היהודי, שמאז 1948 עד היום נבנו מאות כפרים, יישובים, קיבוצים, מושבים, עיירות,

יש מצוקה אמיתית, שאנחנו מזדהים אתה, מהו מצבו של המגזר הערבי, שמאז 1948 לא נבנה אפילו כפר חדש אחד, להיפך, נהרסו כפרים ב-1948? מה עם הזוגות הצעירים? מה עם הריבוי הטבעי? או שיש ריבוי טבעי רק בהתנחלויות ואצל מתנחלים? המצוקה בקרב האוכלוסייה הערבית היא קשה פי כמה וכמה. והמצוקה של היישובים הערביים בנגב היא אות קין ואחריות של הממשלה. שם לא מדובר רק על זוגות צעירים, מדובר על כל התושבים, על יישובים שקיימים מאז קום המדינה ולפני כן, וגם אז הם לא מוכרים. הגיע הזמן שהממשלה תקבל אחריות. לא יכול להיות אזרח ללא פתרון או קורת גג, ולא יהיה זוג צעיר שלא תהיה לו הזכות להקים את ביתו ולאפשרות להתקיים בכבוד. לא יכול להיות שנפתור את הבעיה באופן חלקי על-ידי החוק, שיכול להיות שיעזור ויסייע בידי חברות נדל"ן כאלה ואחרות,

ומי שיישא בנטל המחאה הוא בסופו של דבר ישלם את המחיר. מי שירוויח מהמחאה, אלה שהרוויחו עד היום מכל המדיניות הממשלתית, שגם מקדמת שוק חופשי, הפרטה ומדיניות קפיטליסטית חזירית, כפי שנאמר, שאין בה שום סימפתיה, אין בה שום אמפתיה, אין בה שום התייחסות או רגש חברתי, רגע של רווחה, רגש של חמלה, על אותם צעירים חסרי יכולת. לכן יש צורך, אדוני היושב-ראש, בהקמת ועדה, אולי לא רוצים לדבר בעידן הזה על ועדת חקירה, אבל ועדה שתכלול מרכיבים חברתיים אמיתיים, כולל נציגים מאלה שמובילים את המחאה, לעשות מיפוי של הצרכים וליישם מדיניות עם צורך בשינוי בחקיקה, אבל בוודאי לא דרך הפרטה. כל הססמאות של הפרטה, המינהל, לא יקדם בכלום. זה רק יחזק את החזקים, יעשיר את העשירים, ואלה העניים ימשיכו לסבול.

אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, קורה משהו זעיר וקטן, אור ממש ממש זעיר בסוף המנהרה, אולי נובטים, בפעם הראשונה בתולדות המדינה הזאת,

נבטים ראשונים ליכולת לשנות את סדר-היום הלאומי על-ידי כך שאזרחיה של מדינת ישראל, עדיין לא כולם, מיעוטם, מעטים ומעטים, מתחילים לשאול את עצמם את השאלות האמיתיות ומבחינים במהי באמת הפוליטיקה, במה היא עוסקת. אותה פוליטיקה שעוסקת במי מקבל כמה ומי משלם כמה. אותם ישראלים שיודעים לשאול את עצמם מה הם נותנים למדינה שלהם אבל סוף-סוף התחילו לפרוע,

את השטר בשאלה שהם יודעים לשאול אותה עכשיו,

גם מה מגיע להם. הדיור הוא הנתח הכבד ביותר מתוך הקיום של האנשים, אבל הבריאות,

התעסוקה והדיור, זה הכול אותו סיפור.

הפחד הגדול ביותר, אדוני היושב-ראש, זה שהפוטנציאל הזה, שקיים היום כדי לשנות את סדר-היום הלאומי, יתפוגג מתוך מגמות שממשלות כבר 40 שנה, ארבעה עשורים, מנהלות מדיניות לעומתית,

זה לא הליכוד המציא את זה,

מול האוכלוסייה, מול הציבור במדינת ישראל, ומפרק אותו, מה שפעם קראנו לזה "יא ברעכן", שובר אותו. מפרק את אלה בפריפריה שבדרום, ואת אלה שבכפרים הערביים, אותו מעמד לא זכיין כולו, כפי שהוא עושה בכל מחאה חברתית אמיתית ואותנטית שצומחת. לכן הדאגה המרכזית היום צריכה להיות לשמור על הנבטים הללו, על אותם אנשים צעירים אותנטיים שאומרים: enough is enough, עכשיו הגיע גם תורנו. אנחנו רוצים ללכת לפרצלציה גדולה, לחלוקה של הארץ מצד אחד אבל גם לכיבוש המדינה מן הצד השני. זה פשוט קורה במקביל. אם מצד אחד החוסן הלאומי שלנו והמשאב העיקרי הוא ההסדר המדיני, זאת הכלכלה, על כך היא מבוססת, ברמה השנייה יש להפגין מיליטנטיות בכיבוש מדינת ישראל על-ידי אזרחיה מחדש ושחרורה מאלה שחטפו אותה עד עכשיו. לכן ההכרעה שמבקשים עכשיו האנשים הצעירים האלה זה לקבוע הכרעה ערכית, מהם תפקידיה של המדינה? ממש דיון שמתחיל מהתחלה. האם מדינה צריכה לספק קורת גג? לפי דעתי כן. האם המדינה צריכה לספק עבודה?

האם היא צריכה לספק בריאות?

האם היא צריכה לספק תעסוקה?

האם היא חברת ביטוח?

היא חברת ביטוח שבה אני משלם פוליסה ואני רוצה גם לקבל את השירותים.

זה החצי השני של האגרה הדמוקרטית. כאשר לא יודעים לשאול את הדבר הזה, כל הדמוקרטיה מתמוטטת, אדוני. אנחנו צריכים לקוות ולהיזהר, להיזהר מאוד מאוד וללכת על בהונות כדי שהדבר הזה יצמח, הנבט הזה יצמח לצמח מאוד גדול, שיחזיר את המעמד האזרחי למדינה ויחזיר את המדינה לאזרחיה.

חברת הכנסת ציפי חוטובלי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כל הארץ אוהלים אוהלים. האמת היא שמעולם לא חשבתי שבעיה כל כך חברתית תהיה כרוכה באופן ברור גם בסוגיה המדינית. דיבר כאן לפני חבר הכנסת אלדד ואני רוצה לחזק את הדברים. מי שרוצה לחלק את המדינה הזאת, מי שרוצה להותיר לשטח המחיה של המדינה הזאת שטח קטן יותר מהשטח שבכל מקרה הוא קטן, מוותר אולי על לב הארץ הזאת, על האזור שבו ניתן לבנות עשרות אלפי יחידות דיור לכל הציבור שרוצה לחיות קרוב למרכז הארץ ולא רוצה להיפטר מחלקי אדמה, שהם בהחלט אולי שנויים כאן במחלוקת, אבל בהחלט יכולים לתת פתרון אמיתי. אני רוצה לדבר על שני דברים בנוגע למאבק הציבורי הזה. המאבק הציבורי הזה קיבל איזה דימוי של מאבק ציבורי מפונק, כי כביכול עומדים הצעירים האלה ואומרים: אנחנו רוצים לגור בתל-אביב. אבל אומרים ה"מרי אנטואנטים": אם אין לחם, תאכלו עוגות, לכן תגורו בפריפריה. מי שבדק לאחרונה את המחירים בפריפריה חייב להודות שזוג צעיר לא יכול לקנות דירה לא בשדרות, לא באופקים ולא בקריית-שמונה. המחיר, לדוגמה: דירת שלושה חדרים באופקים, 900,000 שקלים. זה לא סכום זניח, זה לא סכום שזוג צעיר, היא סטודנטית, הוא חייל משוחרר, זה לא סכום שבא ברגל. כשאני חושבת על מרחבי הארץ שלנו, הארץ הקטנה שלנו, כשאני חושבת על הנגב והגליל שמיושבים ברגל גסה על-ידי ציבור שהוא פורע חוק ומשתלט על אדמות המדינה שלנו, אני אומרת שהמדינה תיתן קרקעות בחינם בנגב ובגליל. לא כמו אותה הבטחה שבאה לידי ביטוי בכך שדמי הפיתוח עולים כל כך הרבה, שאותם אנשים שאומרים: טוב, היינו רוצים ללכת להתיישב בפריפריה אבל דמי הפיתוח הם כל כך יקרים שאני לא יכול באמת לקבוע שם את ביתי. חלקו קרקעות בחינם לאנשים שרוצים להתיישב בנגב ובגליל. התנו זאת בהיותם של האנשים האלה משרתים נאמנים של המדינה הזאת: חיילים משוחררים, אנשים שעושים שירות לאומי. תנו להם את הזכות להיות בעלי חלקת קרקע בארץ הזאת. אומרים שלכל יהודי צריכה להיות חלקת אדמה בארץ הזאת. כל חלוקת הארץ בנויה על הרעיון והעיקרון שלכל יהודי צריכה להיות חלקת קרקע בארץ הזאת. תנו לכולם.

אני בעד שלכולם יהיה, אבל לפחות בוא נתחיל מזה שלכל אזרח במדינה הזאת תהיה חלקת קרקע. נתחיל מזה. אני חושבת שיש כאן הזדמנות אמיתית ליישב את הפריפריה, אבל בתנאי שהפריפריה תהיה נגישה, והנגישות הזאת לא קיימת היום מבחינת תנאי ההעסקה. וכל חברת כנסת יהודייה שזמנה תם, חייבת לסיים. לכן אני רוצה לומר, כיהודייה, אבל בעיקר כמי שחושבת שהמחאה הזאת היא מוצדקת ונכונה: הפתרון נמצא בבנייה מסיבית ביהודה ושומרון. הארץ הזאת זקוקה ל-350,000 יחידות דיור בחמש השנים הקרובות, רק מתוך החישוב הפשוט שיש 50,000 משקי-בית חדשים שקמים כאן מדי שנה.

לכן חייבים לנצל את האזורים הנפלאים האלה. השעה מאוחרת, ציפי. הם כולם יישארו כאן, כבר. תודה, תודה, תודה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

חבר הכנסת מגלי והבה,

אדוני היושב-ראש, השר מתן וילנאי, חברי חברי הכנסת,

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לברך את כל שוכני, או אלה שלנים במאהלים בבאר-שבע, בקריית-שמונה, בתל-אביב ובכל המקומות שהחליטו להצטרף ולהביע את מחאתם נגד מדיניות הממשלה. דומני, אדוני היושב-ראש, שרוב מי שנמצא כאן, בבית הזה, גם לברך את חברי הכנסת שנשארו עד שעה זאת כדי לדון על הנושא הזה בשעה מאוחרת.

אתה לקחת לי את המלים. ודאי שצריך לברך. אני גם מסתכל על השר מתן וילנאי שהוא תורן לפחות ארבע או חמש שעות. שש שעות, אבל מי סופר. שש שעות.

אני מכיר אותו היטב. הבעיה שהממשלה כל כך גדולה ולא מצאה לנכון באמת להיות פה ולשמוע את הבעיה. אנחנו רוצים להציף את הבעיה הזאת, כאשר הרבה מאלה שנמצאים כאן יודעים את מהות הבעיה של המחסור בדיור ואת הבעיה ששנתיים וחצי הממשלה הזאת רק דיברה, לא עשתה מאומה. התרענו יותר מפעם אחת. אדוני היושב-ראש, אתה זוכר את הדיונים בוועדת הכספים. אמרנו שהמשבר הזה עלול להתפוצץ ויתפוצץ לממשלה בפרצוף. הבעיה שלנו היום היא אותם זוגות צעירים שהגיעו לייאוש. חברת הכנסת חוטובלי, זה שהממשלה עסוקה בדברים אחרים, מאוחר מדי מה שהיא מנסה לעשות ומעט מדי. שלא לדבר על כך ששכחו חלק מאוכלוסיית מדינת ישראל, גם בהתייחסות ובפתרון. בהצעת החוק של הווד"לים, והשתתפתי בדיונים של הוועדה המשותפת,

אמרו שיש אוכלוסייה יהודית ולא היתה התייחסות לאוכלוסייה הלא-יהודית, לאוכלוסייה הערבית. כמובן, אפילו החוק הזה יוגש ויוצבע בכנסת, הוא ייתן פתרון נתחיל לראות את הפירות שלו רק בעוד שנתיים. הממשלה הזאת, ואנחנו יודעים את המצב התקציבי של מדינת ישראל, יכולה לתת סיוע מיידי לאותם זוגות צעירים, לאותם אנשים שזאת הדירה הראשונה שלהם. אף אחד לא מונע מראש הממשלה ומשר האוצר, חבר הכנסת גילאון, להוריד,

את המע"מ על דירה ראשונה לזוג צעיר שצריך לקנות, וזה יוריד את המחיר. במקום 1.5 מיליון או 2 מיליון לדירה מצומקת בתל-אביב, אפשר לתת להם את המתנה. זה סיוע מבורך שאפשר לקבל החלטה עליו. זה לא ישפיע על תקציב המדינה ולא על תקציב משרד השיכון. אפשר לתת מענקי, אני לא מדבר על משכנתאות, כי רבים מהזוגות הצעירים לא יוכלו לעמוד באף משכנתה, אבל אפשר לתת להם מענקים. זה שהממשלה הזאת מדברת ולא עושה ומקפחת אוכלוסיות שלמות, חלק מהממשלה עדיין לא מבין באיזו סיטואציה הוא נמצא, כשאותם זוגות צעירים שנמצאים במאהלים ומנסים, חלק מהאנשים, לצערי הרב, וחלק מהממשלה, לתת להם צביון פוליטי.

האנשים האלה נמצאים שם מכל המפלגות, מכל האוכלוסייה, כדי למחות על מצוקת הדיור, ואם הממשלה לא תתעשת ותיתן פתרון מיידי, לא בעוד שנתיים ושלוש, המחאה החברתית הזאת עוד תפיל את הממשלה הזאת, ואנחנו אתם. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לך, אדוני. אדוני השר, מי עונה בשם הממשלה? בבקשה.

איתן, אני רגיל ששולחים אותי לשכב על הגדרות. אני מורגל בזה תמיד, לא רק פה. וגם אתה לבד. פה זה לפחות זה לא מול אש, זה מקסימום מולך. זה לא מפחיד כל כך. כשאתה מסתכל אחורה הם כבר לא שם. אני עונה בשם שר השיכון, ואני יכול רק להקריא את מה שהוא כתב. אני מזדהה עם המצוקה הזאת כאזרח המדינה בכל מקרה. בישראל צריכים כ-40,000 יחידות דיור בשנה לגידול טבעי. בפועל, עד הקמת הממשלה הנוכחית שווקו רק 30,000 יחידות דיור בשנה, כאשר היה מחסור בהיצע הקרקעות, ריבית נמוכה היסטורית, שהיתה 0.5%, וכל זה גרם לעליית מחירים. הממשלה מטפלת בשלל כלים, להקל על מצוקת הדיור. זה לוקח זמן, אבל נראה שאנחנו בדרך הנכונה. בעקבות הגדלת שיווק הקרקעות על-ידי משרד הבינוי והשיכון הגענו להיקף התחלות בנייה של 45,000 יחידות דיור בשנה, המספר הגבוה ביותר בעשור האחרון. ברור שצריך לעשות עוד מאמצים, והממשלה מקדמת שתי רפורמות חשובות: רפורמה אחת במינהל מקרקעי ישראל ורפורמה במינהל התכנון, כדי לשחרר חסמים ביורוקרטיים ולזרז הליכים שיגרמו להגדלת היצע הקרקעות הנוסף. בנוסף, הממשלה קיבלה החלטה, אשר מתחילה להתבצע, להעניק מענקי מקום וסבסוד בהיקף של 100,000 שקל לזוג צעיר שקונה דירה ראשונה בפריפריה, ב-28 יישובים, מזכיר קצת את ההערה שאתה הערת, חבר הכנסת מגלי. מדובר בתהליכים שמבוצעים ומשפיעים על השוק. אנו מבינים את המצוקה ופועלים בעקביות לשנות את המצב לטובת הזוגות הצעירים בישראל. עמדה אחרת, חבר הכנסת ברכה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני רוצה להביע הזדהות עם המאבק של שוכרי הדירות, מאבק האוהלים, ולקרוא להצטרף למאבק הזה ולשתי ההפגנות בשבת. אבל באיזשהו מקום, אדוני השר, אני מקנא במאבק הזה. אני מקנא בעצם העובדה שיש משבר דיור. בקרב הציבור הערבי אין משבר דיור, כי אין דיור. כשמדברים, נותנים כאן מספרים על הצורך ב-40,000 דירות כל שנה והממשלה בנתה 30,000, שמתוכן, מה-40,000 ומה-30,000, יש אפס במגזר הערבי.

השפה היחידה שהממשלה משתמשת בה בקרב הציבור הערבי היא שפת הדחפור. רק אתמול נהרס בית של מר פאיז חלאילה ממג'ד-אל-כרום, נעקר עד היסוד.

גם כשהאנשים על אדמתם הפרטית מנסים להרים ראש כדי לחיות ושתהיה להם קורת גג, הם נתקלים גם בביורוקרטיה, גם באי-מתן אישורי בנייה. והחיים הם יותר גדולים מהאישורים, אז הם צריכים לבנות, ומה שיוצא, שהם נתקלים בהריסה. זה כנ"ל בנגב, כנ"ל בכל מיני אזורים. אני מקווה שמשרד השיכון והממשלה, ואני מבקש ודורש, יביאו לתוכנית שתביא פתרון כולל לכלל הציבור ולכלל הזוגות הצעירים בכל אזורי הארץ: גם פריפריה, גם ערבים, גם חרדים.

אני לא מרחיב את היריעה, כפי שעשו אלדד וחוטובלי, לשטחים הכבושים.

משפט אחרון, אדוני. אם חוסכים את הכסף ששופכים בשטחים הכבושים, שהנוכחות שם היא ארעית, ומפנים את זה לפתרון בעיית הדיור בתוך הארץ, אני חושב אנחנו רק נזכה לפתרון מהיר יותר. אני מציע להעביר את זה לוועדת הכספים, אדוני. תודה רבה. אני מעריך, מול המחזה הלא-מכובד הזה של מליאה שהתרוקנה בנושא כל כך חשוב, שמעניין את הציבור, היה ראוי ששר האוצר יהיה פה ויקשיב לטענות, היה ראוי ששר השיכון יהיה פה.

ראש הממשלה.

וכולם היו פה רק לפני כמה דקות כך שהם לא צריכים להגיע, כמוכם וכמוני, ולהישאר פה. הם היו פה, ולכן אני לא מצליח להבין למה הם לא נשארו כאן לדיון החשוב הזה, שמעניין את כל הציבור. ראש הממשלה ושר השיכון כעת יושבים למטה בדיוק בסוגיה הזאת. למה שלא יבואו לכאן וישמעו את חברי הכנסת? המליאה זה דבר חשוב. מה שהציעו 12 חברי כנסת זה לא דבר חשוב בעיניך, אדוני יושב-ראש סיעת ש"ס? אל תעשה הנחות. אולי, אדוני היושב-ראש, הם מתכננים את התשובה, השפן. מחפשים את השפן. אפשר, לדבר על מה ההצעה האחרת. תודה רבה, אנחנו עוברים להצבעות. יש לך הרבה זכויות, חבר הכנסת נסים זאב, אבל לא עד כדי כך.

אדוני השר, מה הצעת? לא הצעת. אז תציע, אדוני השר. קודם השר, אחר כך אני שואל את האנשים. דיון בוועדה שעוסקת בזה. זו החלטה אמיצה של הממשלה, אגב. תודה רבה. דב?

כלכלה. כלכלה, כספים. אוקיי, אנחנו נצביע. מי שבעד הוא בעד כלכלה, מי שנגד הוא בעד הסרה. יש מחלוקת. לא כלכלה, בעד ועדה, וועדת הכנסת תכריע. לכן אנחנו הולכים להצבעה, מכובדי השר. יפה שאתה נשאר. אף-על-פי שאתה תורן, ובכל זאת יפה שאתה נשאר. אבל תצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 10, נגד, אפס, נמנעים, אפס, כלומר אין. לא היתה הצבעה. יש תוצאות בלי הצבעה. מה זאת אומרת? איך יש תוצאות בלי הצבעה? איך עשרה אנשים, מלבד שלושה חברי הסיעות החרדיות? איך, תסביר לי. למה דווקא שלושה אנשי הסיעות החרדיות, ההצבעה שלהם לא נקלטה.

לא, זו ההצבעה הקודמת. מישהו הצביע פה בלעדינו. זה ועדות חקירה.

ואני רושם שחבר הכנסת אורי מקלב רצה להצביע,

אדוני, הוא יכול, כחבר כנסת מן המניין. הוא יכול, הוא יכול. חבר כנסת מן המניין, אחרי הצבעה, לפני הצבעה יכול להגיד לכל ועדה. כל חבר כנסת. מיכאלי, למה אתה עושה ככה? רבותי, אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: השינויים המתוכננים ב"קול ישראל", הצעות לסדר-היום מס'

6146, 6149, 6153, 6157, 6156, 6161, 6162 ו-6167. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. רבותי, תירגעו. אנחנו כמעט 22:45. יאללה, תפאדל. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר הרב-תכליתי, אדוני, אני מעריך מאוד את

למען ביצוע רפורמה, ולאורך כל הדרך קיוויתי לראות אור בקצה המנהרה. חברים יקרים, כיוון שאין לי הרבה זמן לפרוס כאן את כל היריעה, אני רק אומר את זה כך: אני, באופן אישי, נשברתי. אין אור, אין מנהרה, אדוני השר. העסק נגמר. הפוליטיזציה חוזרת לרשות השידור בצורה הגסה ביותר. אחרי שביבי קיבל "ביביתון" הוא רוצה טלוויזיה והוא רוצה רדיו. וכשהיו הימים, אחרי הימים הקשים של בראל, היתה תחושה לרגע שאולי הנה, יש התעוררות, אולי יש משהו אחר. ועתה, מה קורה? התקווה, מעט התקווה שעוד אולי היתה, נמוגה. יש ועדת איתור, אתם יודעים מה שמעתי היום? מישהו סימס לי, איזה עיתונאי, שוועדת האיתור החליטה להמליץ על יוני בן-מנחם למנכ"ל רשות השידור. אבל איך אני כבר יודע את זה שבועיים? איך אני יודע את זה שבועיים? איך כולם ידעו, אין אחד שלא דיברתי אתו, שמיקי מירו הולך להיות מנהל הרדיו? איך כולם ידעו את זה? מה, כולם נהיו קוראי מחשבות ברשות השידור? אני אומר את זה כאן. קודם כול, ידבר גם חבר הכנסת נחמן שי, וכל מי שירצה, אנחנו פונים ליועץ המשפטי לממשלה כדי לנסות לעצור את התהליך.

אם התהליך הזה לא יצליח לקרום עור וגידים,

אני אעמוד כאן ואומר: נכשלתי באמונה שלי במאבק לשמירה על השידור הציבורי. והמשמעות היא אחת, היא משמעות כואבת, קשה, שלאדם כמוני קשה להגיד אותה, אבל: אין זכות לשידור הציבורי במתכונת הזאת. זה יותר גרוע מהימים שהיה קומיסר טדי קולק אחראי על רשות השידור. זה פשוט מטורף, מה שקורה שם. עדיף לקחת את 800 המיליון האלה, כפי שהציע בזמנו מי שהוא מזכיר הממשלה דהיום, להקים ועדה, שהיא תחליט, היא תהיה ועדת הפקה. ישבו אנשים ויחליטו איזה סרטים לערוך, לבצע, למען כלל הציבור. זה בוודאי יותר טוב ממה שקורה היום, אנשים שמסתובבים בפחד. אני פונה אליכם, אני פונה אליך, אדוני השר, כי מה שעשו גם בחוק רשות השידור זה סירוס מוחלט, חבר הכנסת נחמן שי. ואמרתי, למרות כל הקרב שעשינו, ושינינו, והצלחנו למנוע, השורה התחתונה היא: השידור הציבורי, במתכונת הנוכחית שלו, וקל וחומר בדרך שהוא הולך בה עכשיו, אין לו זכות קיום. ערוץ-1 צריך להיסגר, "קול ישראל", שהוא עוד בסך הכול, אני מסיים, איזה סוג של פנינה בתוך כל העסק הזה, גם את זה הכריעו. ולכן, השלב הבא יהיה המאבק לסגירת רשות השידור, לפחות מנקודת המבט שלי. אני אומר את זה בכאב גדול, אני מכיר את העובדים המצוינים שם, יש שם אנשים שעושים עבודת קודש, נותנים מעצמם יום וליל, וההנהלות, פעם אחר פעם, הורגות, הרגו את הבית הזה. והימין, והליכוד, פעם אחר פעם, מחסל וחיסל את הבית. קראת לי? אתה לא ליכוד, אתה ימינה ממנו. אמרת: הימין, הליכוד.

חברים יקרים, זה יותר מדי רציני. ואין ברירה, זה אחד הקרבות היותר-קשים, שכנראה נכשלנו בו, ושוב הם ניצחו אותנו.

אני מודה לך. קודם ניצחנו אותם, אל תזלזל. חבר הכנסת נחמן שי. אני לא בטוח. נכון, חבל שזה היה עם ביבי, שביבי הצביע אתנו. אני לא בטוח. אני מסכימה אתך. באמת עוד ניצחון כזה ואבדנו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני עשר שנים, באמצע שנת 2001, כפו עלי להתפטר מתפקידי כיושב-ראש רשות השידור, באמצעים ש, הייתי אומר, גובלים בלחץ פיזי מתון,

באמצעות פניות לבג"ץ, ופניות בהשמצות בשידור, ובעוד אמצעים מאוד לא נקיים. הלכתי לדרכי באמונה שאחרי יבואו אנשים טובים יותר, שאולי הם יעשו את השידור הציבורי במדינת ישראל נקי. אם הכריחו אותי ללכת, בטח חטאתי במשהו. בעשר השנים האלה רשות השידור הלכה והידרדרה, ומה שאנחנו רואים היום זה את הסחרחורת הזאת חוזרת ומתרחשת בענייני רשות השידור, כמו שהיתה לפני עשר שנים, ואלה היו עשר השנים הרעות של השידור הציבורי במדינת ישראל. מבקר המדינה הגיש דוח לפני שבועות אחדים, והוא כותב, בין היתר, אני רוצה לצטט, זה משפט שכל מלה בו שקולה ומדודה:

יש ליצור תנאים שירחיקו שיקולים פוליטיים מן ההחלטות המתקבלות בעניין הרשות, ויבטיחו את קיומה כערוץ שידור ציבורי עצמאי, המקבל את החלטותיו לפי שיקולים מקצועיים ציבוריים בלבד. אני אומר לכם, הקבוצה החדשה, שלקחה על עצמה את רשות השידור, השלד הניהולי החדש, שמתחיל בראש הממשלה כשר ממונה, כי אין לו כבר שום דבר לעסוק בו בימים האלה, אלא רק ברשות השידור, ואחריו הוועד המנהל, שרובו ככולו מורכב מנאמניו של ראש הממשלה, שעבדו אתו, מכירים אותו ומבצעים את רצונו, וכנ"ל גם המליאה החדשה, ועכשיו הם כבר בוחרים יחד את המנהלים החדשים של רשות השידור, התחילו ברדיו ויעברו למנכ"ל, שכבר אנחנו יודעים מי הוא, ואחר כך יהיה גם מנהל הטלוויזיה, ואחר כך עוד 60 מינויים של מנהלים ברשות השידור, שיעשו כולם ברוח החדשה הזאת, ואז תיפרץ הדרך, שכבר הולכת ונסללת, אל המגישים, והעורכים והמפיקים, האנשים שמופקדים על השיח הציבורי במדינת ישראל, השיח הציבורי שצריך להיות נקי מכל אינטרסים, נקי מכל שיקולים זרים. על השיח הזה עומד ראש הממשלה ועומדים האנשים האלה להשתלט, והם ינהלו אותו כמו שהם רוצים. הם אומרים לעצמם כך: אנחנו הלוא לא יכולים לטפל בבעיות עצמן, לא בדיור, ולא בדלק, ולא ב"קוטג'", ולא בשום דבר, כי זה גדול עלינו, אבל אנחנו יכולים להשפיע על הדיון. אנחנו לא יכולים לשנות את עצמנו, אבל אולי אנחנו יכולים להסתכל במראה ולראות משהו אחר, אז נשנה את המראה. וזה מה שהם עושים היום במדינת ישראל.

ואני מסתכל אחורה על עשר השנים האלה, ואני אומר: עשר השנים המבוזבזות של רשות השידור.

חבר הכנסת מוחמד ברכה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה שנים אני מביא בפני הכנסת הצעת חוק לביטול האגרה, ומדי פעם אני גם נשאל אם פירוש הדבר שאני נגד השידור הציבורי. מובן שזה לא עולה על דעתי, לא מקרוב ולא מרחוק, להיות נגד השידור הציבורי, אלא חשבתי שיש לממן את רשות השידור דרך הממשלה, דרך התקציב המרכזי, ולא על גבם של האזרחים ולהפוך את זה לסוג של סנקציה ושל רדיפת אזרחים על לא עוול בכפם. מה שיוצא היום, בעקבות הידיעות על פוליטיזציה מאוד מאוד חריפה ברשות השידור, שראש הממשלה רוצה לקיים שופר אישי ושהאזרחים ימשיכו לשלם בשבילו. ב"ישראל היום", העיתון, הוא מצא פתרון, פתרון של מימון. אם הוא רוצה שופר אישי, בבקשה שיממן ושיפנה לחבריו שישבו ביציע הזה ביום השבעת הממשלה ואלה שהביאו אותו לכס ראש הממשלה. השידור הציבורי, ואני מכיר את זה על בשרי, ואני חושב שחברי כנסת שיש להם עמדות אופוזיציוניות לממשלה הזאת מכירים את זה על בשרם, הם לא נכללים בקטגוריה של הציבורי, ויש הדרה של הדעה האחרת. על אף זאת אני חושב שיש מקום שמבקר המדינה יתערב, כפי שהתערב בזמנו, או חיווה את דעתו בזמנו, כשהשר אדלשטיין, הממונה על רשות השידור, ניסה למנות מישהו וראש הממשלה התנגד, ואז הוא פרש מהאחריות הזאת, ומבקר המדינה העיר על העניין הזה שזה פשוט מצביע על פוליטיזציה של רשות השידור. החצים אצלי אינם מכוונים נגד איש זה או אחר ברשות השידור. אני חושב שהקונספציה היא לא נכונה, אבל יצרו בתוך רשות השידור מנגנון של פחד ושל הפחדה, שהעובדים עובדים אצל בוס מסוים ולא עובדים בשירות ציבורי ממלכתי. ואני חושב שיש פה חציית קווים נוספת בכל מה שקשור לכרסום בדמוקרטיה, שדיברנו עליו כל היום, ומדברים על זה כל השבועות. זה חלק מהתמונה הכוללת של ממשלה שפשוט מנסה לחסל כל פיסת מרחב דמוקרטי, אם על-ידי חקיקה ואם על-ידי רדיפה ואם על-ידי לחצים. והעובדה שהשמות של האנשים שאמורים לעמוד בראש הפירמידה של השידור הציבורי כבר ידועה מראש, זה פשוט אומר דבר מאוד מאוד מסוכן, זה לא שידור ציבורי, זה שידור מטעם ראש הממשלה. תודה רבה, לך. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, איננו. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו. חבר הכנסת דני דנון,

חברת הכנסת זהבה גלאון,

חברת הכנסת זהבה גלאון, שלוש דקות בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, הבוקר נכנסתי לאוטו והדלקתי את הרדיו, הקשבתי ליומן הבוקר המצוין ושמעתי דיון על ועדות החקירה, על הדיון שהיה כאן בכנסת, והקשבתי למרואיינים. המרואיין הראשון היה השר בוגי יעלון ולאיזון הביאו את סגן השר דני אילון, ואחר כך ראיינו את חבר הכנסת מאיר שטרית על הדיור, ואז גם שאלו אותו שאלה בענייני ועדות החקירה. איך זה יכול להיות, חברי חברי הכנסת, שלא חלפו ימים מועטים מאז שנבחרו אנשים חדשים לרשות השידור וכבר השתלט שלטון הפחד, כבר אנחנו רואים את ההשפעה של הפוליטיזציה ואת הכרסום שלה במה שקורה ברשות השידור? אני רוצה להצטרף לחברי שדיברו כאן על הדוכן. יש ברשות השידור אנשים מצוינים. עורכים ושדרים ומגישים, אנשים מצוינים, אבל ראש הממשלה, באמצעות שלוחיו, מבקש לשעבד את רשות השידור, להשתיק כל ביקורת. עוד לא הספיקו להיכנס לתפקיד, כבר הודיעו למגישים שהם לא יכולים להביע עמדות פובליציסטיות, הזיזו אנשים מתפקידם, עורכים לא עורכים, אנשים לא מגישים בשעות קבועות, בימים קבועים, תוהו ובוהו. כנסת שרוצה לשמור על השידור הציבורי, והשידור הציבורי, חבר הכנסת טיבי,

נשמת אפה של הדמוקרטיה, הכנסת הזאת צריכה לומר "לא" לראש הממשלה, שהופך את רשות השידור כאילו היא היתה מחלקה במשרד ראש הממשלה, כמו בשנות ה-50, כמו בימיו של בן-גוריון, מחלקה מטעם, שופר מטעם. אמרו כאן חברי: כולם ידעו, כולם דיברו מי יהיו הממונים.

ידענו מי הם יהיו. ראש הוועד המנהל,

כולם הפכו להיות שלוחיהם של ראש הממשלה, של לשכת ראש הממשלה. הדבר הזה מביא לאווירה של טרור, של פחד. מה התפקיד שלנו בעניין הזה, חברי חברי הכנסת? אנחנו חייבים להרים קול זעקה. אני לא יודעת, חבר הכנסת כבל, אם פנייה ליועץ המשפטי לממשלה, אני יודעת שאגודת העיתונאים פנתה לבית-הדין לעבודה. זה לא יכול להיות שלפני שהתפרסם המכרז כבר ידעו מי ייבחר במכרז. באיזה מדינה מתוקנת זה היה עובר, או באיזה חברה או בגוף מסודר זה היה עובר? הרי מייד כולם היו מזדעקים. אבל כשמדובר בשידור הציבורי, אפשר להפעיל אותו באופן הזה. חברי חברי הכנסת, אדוני השר, אני חושבת שאתה צריך להעלות בממשלה, לא רק לתת לנו כאן תשובה פורמלית ורשמית.

כיוון שאתה נמצא כאן באולם אני מפילה את זה עליך, אתה צריך להעלות בממשלה את המחאה שלנו, של חברי הכנסת, של אלה שנשארו כאן בשעת הלילה המאוחרת כי הדבר הזה הוא בנפשם, את המחאה שלנו על כך שלוקחים גוף כזה ומנסים לסמרטט אותו, וזה מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, אחרון הדוברים, ואחר כך ישיב השר התורן,

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, יש הבדל בין תקשורת, הסברה ותעמולה. מדיה היא כלי להעביר מסרים, אבל כאשר היא הופכת להיות תעמולה, זה הופך להיות משטר של עולם שלישי, של דיקטטורות. אני מכיר כזה למשל, הטלוויזיות הרשמיות במדינות ערב מדברות על המנהיג, אתה מדבר על זה, היו. עדיין יש כאלה. עדיין יש כמה איים. אני מקווה שהם ייעלמו מהמפה, הם והמשטרים שלהם. כמו סעודיה? סעודיה זה תקשורת מגויסת,

שהנשיא של המשטר הסעודי ייעלם? אני מקווה שתהיה שם דמוקרטיזציה, אני מקווה שנשים, באופן מאתגר, שהולכות ולוקחות את הילדים שלהם ואת המשפחה, נכנסות לאוטו ונוהגות, אף-על-פי שהן יודעות שהן נאסרות, אני מקווה שהן ינצחו. בכל פעם שאני רואה מופע כזה, אני נפעם. אני רוצה שהן ינצחו את המשטר הזה, בהחלט. חבר הכנסת טיבי, בפעם הבאה שאתה בבחריין,

על כל פנים, כשאתה שומע דוברים רשמיים בארץ, הם מדברים על ההסברה הישראלית והתעמולה הערבית.

כיפ האי וכיפ האי? תאמר את ההבדל בין תעמולה והסברה. הסברה זה מה שאנחנו עושים, תעמולה זה מה שהצד השני עושה. מכבסת המלים כבר אמרנו, חברת הכנסת זהבה גלאון? אמרנו. והדוגמאות: ראה הבדל בין "טרוריסט" ל"לוחם חופש". כבר ב-1948 דיברו על הכנופיות הערביות, ומהצד השני דיברו על לוחמים וכדומה. אגב, יש עיתונים, יש אתרים, שאני מלא הערכה אליהם, למרות העובדה שהם ביקורתיים, ובגלל העובדה שהם ביקורתיים, שהם לא נגררים אחרי המשטר, אלא ביקורתיים, כלב שמירה של הדמוקרטיה, של חשיפות, של ביקורת, של התקפות כשצריך, כאן בארץ, גם עיתונים, גם אתרים וגם אתרי חדשות. אבל מה לעשות, כאשר מדובר לפעמים בשידור הציבורי, השידור הציבורי חוטא, למרות חשיבות קיומו של שידור ציבורי, עדיף שהשידור הציבורי בארץ יהיה BBC like, ולא דומה למשדרים במדינות אחרות, אדוני היושב-ראש. משפט אחרון, שמת לב שכמעט אין כתבים ערבים כמעט אין, יש פה אחד, שם אחד, בשידור הציבורי? תת-ייצוג מביך של עיתונאים ערבים, הן בשירות הציבורי והן בתקשורת המסחרית הישראלית, שהיא המיינסטרימית. יש יותר מאשר בצבא. מה זה קשור?

זה שאתה קושר מדיה וצבא זה בעייתי.

מי שתורם למדינה צריך לקבל העדפה בתעסוקה. זה הכול. זה הכול, זה הקשר, הוא מאוד פשוט. מה אתה קושר שירות צבאי לעבודה עיתונאית? יש כמה עיתונאים שהם דובר צה"ל, שכשאתה שומע אותם מנתחים, הם מביכים את דובר צה"ל, הם יותר צה"ל מהדובר. אתה גם רוצה לקשור, אבל האמת היא שזאת השקפת העולם שלך, תמיד היתה, והאמת היא שהחודשים האלה זה התקופה של אנשים כמוך, תקופה של שלוש השורות האחרונות כאן, זו תקופה שאתם שולטים, אתם מכתיבים דברים, כל אחד והצעת החוק שלו, כל אחד והבייבי הגזעני שלו, המיליטריסטי, המדכא, הכופה.

אני אומר לך,

כי אתם מכרסמים במה שנשאר מהפרקטיקה הדמוקרטית, והשוליים, שהיו צרים, בגללכם הם צרים יותר. אני מודה לך, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי.

השר מתן וילנאי. בבקשה. אפשר לוותר על התשובה, אדוני השר. אני באמת רק יכול להצטער שעל נושאים עקרוניים וחשובים כל כך, כמו מצוקת הדיור, וכמו רשות השידור, שזה כבר שנים ארוכות נמצאת במקום שהיא נמצאת ורק הולכת ומידרדרת, וחשיבותה רבה לאין שיעור, בתקופה של כל התחנות המסחריות, כרשות שידור ממלכתית, הדיון נעשה בפורום צנוע כזה, ואני עונה בשם השר ולא בשמי שלי, שזאת בהחלט מגבלה.

כל מה שאני יכול להקריא זה מה שכתב לי השר חבר הכנסת גלעד ארדן. לאחר שהרשות פעלה במשך זמן רב ללא מוסדות, המוסדות החדשים, ובראשם הוועד המנהל, החליטו כי נושא המינויים ייעשה על-פי הכללים והנהלים של מינהל תקין, זה דבר מרענן בפני עצמו, שצריך להחליט על מינהל תקין. המכרזים שפורסמו ודרך בחירת המנהלים מתבצעים תוך פיקוח ובקרה הדוקים ומחמירים כדי שימונה המועמד המתאים ביותר, בעל הכישורים והניסיון הטובים ביותר והרלוונטיים לתפקיד. המנהל הנבחר הוא איש ראוי, עיתונאי מקצועי, שגבר על מתמודדים אחרים בצורה שקופה ועניינית, ואין ממש בטענות כאילו נבחר בשל קרבה זו או אחרת לאנשי ציבור. מנהל בכיר חדש, שאך נכנס לתפקיד, כמו בכל ארגון, מכניס תזזית מסוימת למערכת. יש לתת למנהל לפחות מאה ימי חסד כדי שיוכיח שהוא פועל מתוך ניסיונו ועושה שימוש בכישוריו כדי להצעיד את הרשות לחוף מבטחים. השפיטה המהירה של החלטות המנהל מגיעה ממניעים זרים ולא ענייניים. הרשות פעלה ופועלת תוך שמירה הדוקה על נושא האיזון בין דעות, השקפות עולם פוליטיות וכדומה. הנושא אף הועלה ביוזמת יושב-ראש הרשות במליאה, והוחלט כי יש להסתמך על קודים אתיים הנהוגים בגופי תקשורת בארץ ובעולם וכי האיזון צריך להיות מיידי, תוך חתירה לכך שלכל אחד תישמר הזכות להגיב ולהשמיע את דעתו. אנו פתוחים תמיד לקבל היזון חוזר, אם הדברים לא קוימו כפי שהתכוונו לקיימם, קיים נציב קבילות הציבור ברשות, אני לפחות מכיר את הנציב הקודם, הוא בהחלט איש ראוי, אני לא יודע אם הוא עדיין בתפקידו, אשר דואג לעדכן בכל פעם שאזרח רואה את עצמו כנפגע מתוכן ששודר. אין ולא תהיה התערבות תוכנית בין המשרד של השר הממונה לבין רשות השידור, ואנו דוחים את הניסיונות לחבר בין התוכן שהרשות משדרת ומייצרת לבין שיקולים שאינם עיתונאיים מקצועיים.

אדוני השר, מה אתה מציע? להעביר לוועדת החינוך. אם כך, מי שבעד, בעד ועדת החינוך. מי שנגד הוא בעד הסרה. רבותי, הכול ברור. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד, 9, אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שההצעות לסדר-היום

ולא תהיה תשובה?

אנחנו כנראה נציע לדון בוועדה,

הפנים. בבקשה, חבר הכנסת מיכאלי.

מדברים פה בשביל לשים את הנושא על סדר-היום של הכנסת. מדובר פה, אדוני היושב-ראש, בתופעת ההצתות, שהיא תופעה כאובה,

שנמשכת ביתר שאת, כנראה, בימי הקיץ, אבל לצערנו השרפה הגדולה שהיתה לפני כחצי שנה בכרמל,

אני עדיין לא יודע אם יש מסקנות סופיות אם היתה שם הצתה או שהשרפה נגרמה עקב רשלנות כזאת או אחרת, אבל בשורה התחתונה, כל הצתה שנגרמת, או ברשלנות או בזדון, זאת הצתה עדיין, ואנחנו צריכים לנתח כיצד אפשר למנוע את התופעות האלה, כי הנזקים שנגרמים על-ידי הצתות, אדוני היושב-ראש, הם נזקים בלתי הפיכים, נזקים גדולים מאוד. לא מדובר רק בנזק ברכוש, שהוא גם כן נזק חשוב ונזק שמדינת ישראל, קשה לה אפילו להתגבר על אותם נזקים במשך שנים רבות, יערות שהם כבר קיימים שם עשרות שנים, היערות נשרפים, ומעבר ליערות יש גם נזקים במוסדות, בדברים שקשורים לאזור של היער בצורה כזאת או אחרת. ואם רק נתייחס אפילו להצתה האחרונה שהיתה ביערות ירושלים לפני כיומיים, שלושה, שבוע, אנחנו, מצד אחד, שמענו על השרפה באותו יום, וכל האזור נכנס בעצם לחרדה, אפילו את יושב-ראש הכנסת שלנו, פינו אותו מהבית לשם הזהירות, כדי שהאש חלילה לא תגיע לבתים הסמוכים בשכונת המגורים של יושב-ראש הכנסת, וגם כל התושבים באזור נכנסו לחרדה, וזה דבר שהוא טבעי, אבל אותה הצתה שכרגע מדברים עליה, ואני עוד לא יודע כרגע מה המסקנות של הגורמים החוקרים בדבר, אם זה נגרם בגלל רשלנות של אזרח ישראלי או פלסטיני, ואני לא יודע כרגע מי בדיוק הכתובת, צריך לבדוק כיצד אפשר את הדברים האלה למנוע, או להרתיע את האנשים שמדליקים אש, או מציתים אש, בלי כוונה,

כיצד אפשר לעשות את זה. גם רשלנות, יש רשלנות פושעת, ויש רשלנות תורמת, ויש רשלנות תמימה. הרבה מאוד מקרים של הצתות, שקורות אחר כך כהצתות גדולות, ויערות נשרפים ועצים נשרפים, הם בגלל חוסר תשומת לב. אני כרגע לא אומר, בלי שזה הוכח ובלי שזה נחקר, שיש פה מצית בזדון שמנסה לגרום נזק למדינה, לרכוש של המדינה, וההצתה מסכנת גם את תושבי המדינה, אבל פה מדובר במפורש בחוסר זהירות של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד מטיילים, או הרבה מאוד אנשים שהם לא דווקא מטיילים, שמציתים אש, והאש יוצאת ושורפת אחר כך רכוש כזה או אחר, ואחר כך יש גם סכנה לאנשים, סכנת נפשות, אנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר-היום ולא לבצע, לא רק חקירה, אלא גם נקיטת אמצעים נגד כל אלה שגרמו לכך. ופה התחושה היא שעוד שרפה נגרמת, ועוד שרפה נגרמת, ואנשים שגרמו לכך, והיו צריכים להיענש על כך, לא נענשים, ואז האזרחים שבאים לאחר מכן, במקומות אחרים, או באותם מקומות, עדיין ממשיכים להצית אש, ולצערנו התופעה הזאת חוזרת.

זאת בעיה שאנחנו, המדינה, צריכים הרבה להיערך למניעה, ולאו דווקא לענישה, אבל אם כבר נגרמה הצתה, ואם כבר היתה שרפה, גם להעניש את מי שצריך להעניש. אדוני היושב-ראש, יש תופעה אחת שקרתה בשרפה האחרונה, ובמקרה שמעתי את זה דווקא מחברנו חבר הכנסת ישראל אייכלר, שהיתה בהתחלה האשמה שמי שגרם לאש, כביכול, זה תושבי הר-נוף. האשמה מגורם רשמי. כן, גורם רשמי מטעם כיבוי אש. גורם בישראל האשים שכונה. כיבוי אש או קרן קיימת, קרן קיימת לישראל, וזאת האשמה כל כך חסרת בסיס, שהיתה לפחות מפי אדם רשמי, שבא ומאשים תושבים או תושב מהר-נוף, ולהגיד אחר כך, הרי אתם יודעים מי גר בשכונה הזאת, או מי האנשים שגרים,

באו פה להטיל כתם על שכונה שלמה, על תושבי הר-נוף.

גרים שם אנשים טובים, ואנשים מפורסמים, ואנשים שהם מהתושבים הכי חשובים בירושלים, אפשר לומר אפילו. ולהאשים את תושבי שכונת הר-נוף שהם מציתים את האש, בלי לבדוק, בלי להוכיח את זה,

מי שגרם לזה, צריך לקרוא אותו לסדר, וצריך לבקש ממנו לא רק התנצלות, אלא גם שיהיה אחראי לדברים החמורים שהוציא מפיו. אני חושב שתפקידה של המערכת כולה, גם כיבוי אש, גם המשטרה, לבוא ובמקרים כאלה להוציא גם הודעות מוסמכות, ולא להטיל רפש ואשמה באנשים שלא אחראים לכך, ומצד שני גם, כן להעניש את האנשים שכן היו הגורמים לכך.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אברהם מיכאלי. אני גם באמת רוצה להצטרף לדבריך בנושא הזה של,

השרפה הזאת גרמה לנו כמה שעות של אימה, שהחזירה אותנו לשרפה בכרמל והתוצאות החמורות והקשות שהיו שם, וזה שזה הסתיים אחרת, זה, ברוך השם, צריך להודות על כך,

להודות לאנשים, אם נכון שטייסת הכיבוי היא שעשתה את השינוי בשרפה הזאת, והיא מנעה, על אף החשש הגדול ופינוי התושבים והכמה-מוקדים והקרבה לבתי מגורים ולמתקני גז וכו' אם באמת היה השינוי,

מי שקיבל את ההחלטה, אם בפעם הקודמת היתה על זה ביקורת, אז הנה הזמן להודות על הדברים האלה. אבל התופעה הזאת, של הטחת האשמות וחיפוש אשמים, זה לא התחיל בתושבי הר-נוף,

שזה פיגוע. גם המציעים בהצעה לסדר-היום הזאת, חלקם, הכותרת היתה: פיגוע, דבר ראשון כבר קבעו שזה פיגוע, ומתברר שזה לא פיגוע, וגם לא אשמה של שכונה שלמה, שהיא במקרה זה גם שכונה חרדית. מה היה קורה אם היו מאשימים את שכונת בית-זית? הרי בסוף זה גם קרה בגלל תושב של בית-זית, ואני יוצא מנקודת הנחה שלא היה זדון אלא היתה רשלנות. אבל גם לגבי רשלנות, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להגביר את ההסברה, במיוחד באזורים שצמודים ליערות, במקומות שבהם יכולות להיות שרפות, ולעשות גם מעשים. אין לי ספק שצריך, יש מה לעשות בנושא הזה,

מחסומי אש כאלה ואחרים, וצריך לעשות אותם, אבל במיוחד שבקרבה ל"יד ושם", למתקני גז, מצבורי גז. אבל הדבר העיקרי, אנחנו רואים שבשנתיים האחרונות יש איתותים בוערים על שרפות שחוזרות ונשנות, גם מהשרפה בכרמל ועד היום היו כמה וכמה שרפות מאוד מאוד גדולות, אנחנו יודעים שמאות דונמים נשרפו בשנתיים האחרונות, ובתקופה האחרונה זה נמשך, וההרגשה היא שאולי אנחנו שוב נכנסים לשאננות, מקימים חפ"ק, מתראיינים לעיתונים, בכל מקום יש שידורים,

ולאחר מכן שקט. לכן אני חושב שאת שני הדברים האלה צריך באמת לקחת לתשומת הלב, השרים שבאמת אמונים על כך והמשרדים שאמונים על כך, ואני חושב שגם אם אין תשובת השר, המקום לדון הוא בוועדה, היא מקום, האם שר מציע את זה, השר מתן וילנאי? דיון בוועדת הפנים. אם כך, אנחנו מציעים גם כן, ואנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד הוא בעד דיון בוועדת הפנים, ומי שנגד מבקש להסיר את ההצעה מסדר-היום.

בעד, 8, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך ההצעה לסדר-היום בנושא תופעת ההצתות תידון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת, בבקשה, אדוני. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונח היום על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 55(א) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, מכתבו של יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת יריב לוין בדבר המלצה של הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושא: עדכון שכר חברי הכנסת בשנת 2011. תודה. תודה רבה לסגן מזכיר הכנסת. ואנחנו נעבור,

להצעה הבאה לסדר-היום,

שהיא של חבר הכנסת נסים זאב. בבקשה: הוויכוח סביב יעילותה, תפעולה ותחילת הפעלתה של הרכבת הקלה בירושלים. ישיב השר התורן וממלא-מקום שר התחבורה ישראל כץ, השר מתן וילנאי. אבל מכיוון שעד כדי כך, להציע הצעה-לסדר, היא תידון, היתה גם

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מי שעובר היום בירושלים רואה את הקטסטרופה, את התחבורה הציבורית, את העומס, את הסבל של הציבור כבר במשך שנים. אדוני השר, בסין בנו 32 קילומטר, מעל הים, גשר הכי ארוך בעולם, במשך ארבע שנים. אנחנו פה מתעסקים ברכבת הקלה במשך יותר מ-15 שנה. ואיזה סוג של רכבת? בסך הכול מסילות על קרקע. לא מדובר באיזה משהו שעובר על גשרים, מתחת לאדמה. בסך הכול מסילות, וכל פעם אתה רואה, או שהמסילה עולה או שהרכבת יורדת. פשוט לא יאומן. עכשיו, אני כבר לא רוצה לדבר מבחינת הזמן, לוח הזמנים. משך הזמן הוכפל ושולש. המחיר, אדוני השר, מיליארדים מדינת ישראל השקיעה פה. על מה? בשביל לגרום סבל לכל תושבי העיר הזאת? לעזאזל, אני אומר לך, אם צריך ועדת חקירה פרלמנטרית זה לא על מה שהיה קודם בהצבעה בכנסת.

זה צריך ועדת חקירה פרלמנטרית. מי תכנן? לאן הלכו הכספים? לאן הלכו המיליארדים האלה? עוד ועדה? כן, הלוא פה אוהבים את הוועדות האלה, וכולם אוהבים לשבת בוועדות חקירה, אוהבים כולם להיות, מעבר לחברי כנסת, גם להיות שופטים. וזה מאוד טוב, זה מאוד נוח. אני רק יכול לומר דבר שהוא ברור, כשאנחנו רואים את כל הליקויים המתמשכים וכל פעם אנחנו רואים את הליקוי הבא, שהוא הרבה יותר גרוע, הרבה יותר דבילי, אנחנו רואים את חכמי חלם, שהם קטנים לידינו, מצביעים על זלזול בכספי ציבור. מה פירוש הרמזורים פתאום לא פועלים לפי המתוכנן, מה, אנחנו עוסקים כל היום בפירוק והרכבה? מה זה, דומינו? לגו.

סכנות אורבות, אדוני השר, לרכבת הקלה. נחסמו נתיבים, נחפרו מנהרות, אבל הבטיחות הלקויה היא חמורה ביותר. אני רוצה לומר, אחד הליקויים הקשים, אם חלילה וחס צריכים לנתק את זרם החשמל, בעת הצורך, וצריכים לחלץ נפגעים, אני אומר לך, אדוני השר, אנחנו יכולים לראות את אסון הכרמל במהדורה שנייה, אני לא צוחק. היום, אם אתה רוצה ללכת מצד אחד לצד השני, אם חלילה וחס היינו בתקופת האינתיפאדה היום, ויש פיגוע במרכז העיר, תגיד לי, איך האמבולנסים יגיעו? איך החילוץ יגיע לשם?

ברכבת אוויר? כולנו ידענו שבספטמבר בשנה שעברה התוכנית כבר היתה צריכה לצאת לפועל, והפיילוט היה אמור להיות כבר לפני שנתיים. אנחנו עדיין עוסקים בפיילוט. הרכבת נוסעת במהירות של 5 קילומטרים לשעה. אפילו אם הייתי רוצה לרכוב על חמור הייתי מגיע הרבה יותר מהר. ואתה רואה את התקלות, אתה רואה את התאונות, אתה רואה שאין תיאום. התאונה שהתרחשה לפני כמה שבועות צריכה להדליק לנו נורה אדומה. רכבת ששוקלת מאות טונות, מרחק העצירה שלה, לפי המתוכנן, נאמר, 50 קילומטר בשעה, היא מחייבת 60 מטר, מינימום, כדי לבלום. בניגוד למה שקורה בעולם, שם בדרך כלל הנסיעה של רכבת קלה היא במישור, הרי ירושלים היא לא מישורית. יש עליות, יש ירידות, ואם אנחנו צריכים מרחק כזה, מה קורה כאשר כלי רכב לא מבחין ברכבת, או איזשהו אדם חוצה את פסי הרכבת? אני אומר לך, אדוני השר, אני לא רוצה לחשוב לרגע על התאונות ועל האסונות שעלולים להיות בזמן שהרכבת באמת תפעל, ובאמת היא תהיה במצב של, יוצאת לדרך מבחינה מסחרית, איך אנחנו נתמודד עם כל התנועה הרבה במרכזי העיר? אני רוצה לומר לך, אדוני השר, שלאחרונה, גם בעקבות בדיקות שנערכו, עלו ממצאים קשים. הרכבת סטתה, הנהג לא הרגיש, אני יודע רק שלפני שבועיים למדנו על האתון של בלעם. כתוב שם: "ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון להטותה הדרך". לפחות כשאתון סוטה מהדרך, אתה יודע, יש לך איזה מקל, אתה מיישר אותה, אבל מה אתה עושה כשרכבת סוטה מהנתיבים שלה, יוצאת מהמסלול שלה? אבל הקדוש-ברוך-הוא וידא שהכול יצא כהלכה,

אבל אין סומכים על הנס. נחמן שי, אתה תלמיד חכם ואני מכיר אותך, אתה ידען גדול.

אני יודע. אז אני אומר: לא סומכים על הנס. היה מי שהביא דוגמה מהעז,

שיש לה רק עין אחת.

מי שסטה מהדרך זה גם,

גם בלעם זכה שתהיה לו רק עין אחת. על העז, שיש לה רק עין אחת. נאום הגבר שתום העין. היה שתום עין אחת. עכשיו, אני רוצה גם להביא את הזעקה של התושבים, הסוחרים. 1,500 סוחרים. אני אומר לך, אדוני השר, הם זועקים, הם כאובים. אתמול נסעתי בשוק מחנה-יהודה, אני אומר לכם את האמת, הלכתי לקנות רק אבטיח.

אמרתי: מוצאי צום, 17 בתמוז, בערב נאכל איזה אבטיח קר. אני רואה אמא עם עגלה, במו עיני עם תינוק בתוך העגלה. היא רוצה לחצות רק את הכביש באגריפס. היא עומדת כמה דקות, והיא פוחדת. היא עומדת מאחורי האוטובוס, וכל הזמן יש אוטובוס מהצד השני. דו-צדדי, כביש צר של 4 5 מטרים. ריבונו של עולם, באיזה מקום באפריקה ראיתם דבר כזה? לפחות באפריקה לא לוקחים סיכון, הולכים על חמורים, אבל אנחנו בעצמנו הפכנו להיות חמורים. אז, מה לעשות? אני יודע שעגלון רוכב על חמור, אבל לא חמור רוכב על חמור, ופה, מה שקורה אצלנו בפועל, אנחנו כל פעם נותנים תקווה לציבור פה, בירושלים. אני אומר לך, אדוני השר, לא ראיתי התעללות כזאת. אפילו, אפילו שאמר בלעם "כי התעללת בי, לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך", אני אומר לך: אפילו האתון של בלעם לא התעללה בו כמו שאנחנו מתעללים בתושבי ירושלים. אז תחשוב שאנחנו פה אתונות, לא יותר, לא יותר גרוע.

אין תאריך פתיחה לרכבת הזאת? אני אומר, אם הממשלה הזאת רוצה לקחת אחריות, שהיום תקבל החלטה אמיצה, אין צורך ברכבת קלה. אין צורך.

מחכים עכשיו לתאונות? מחכים לאסונות?

אני אומר לך, בסוף הם יסגרו את הרכבת הזאת, לא יצטרכו אותה,

אני אומר לך, יהיה יותר מהר להגיע ברגל מאשר ברכבת הזאת. לכן, אדוני השר, במכלול הדברים שאמרתי, צריך להתייחס קודם כול לאנשי השוק, שיש להם הפסד עצום. הבאתי הצעת חוק יחד עם חברת הכנסת מקדימה, שהיתה אמורה להגיע לוועדת שרים, ואני מבין שזה נפל, בסך הכול להתחשב באותם סוחרים, שיש להם הפסד עצום. אני לא אומר לפטור אותם מארנונה, אבל היום יש מצב שבעלי חנויות שהיו להם עסקים משגשגים, הגיעו כמעט לפת לחם. הם בקושי מאוזנים ויכולים לעמוד בהוצאות השוטפות שלהם. אני חושב שכן מגיע להם הפיצוי הזה, ולקחת את הדברים האלה בחשבון. תודה רבה, אדוני. אני רואה שעשר דקות חלפו

תודה רבה על ההתחשבות והעמידה בלוח הזמנים. כבוד השר, ממלא-מקום שר התחבורה,

בבקשה, השר מתן וילנאי בשם שר התחבורה. חבר הכנסת נסים זאב, החזרת אותי לנוף ילדותי. כל יום שישי בבוקר, אבא ואני, עם סלים, הולכים למחנה-יהודה, עוברים בחנויות קבועות, עם סוחרים קבועים, עם הבדיחות הקבועות. עשיתי את זה מגיל אפס עד גיל 14. אבל

מעניין מה אבא היה כותב בספר על ירושלים עכשיו, בימים כאלה. מה הוא היה כותב בספר שלו על ירושלים? אני אגיד לכם כך: קודם כול, במחצית השנייה של אוגוסט, אחרי דחיות ארוכות, צפויה להתחיל לפעול הרכבת הקלה בירושלים. יש פה הזדמנות לשינוי מערך הקווים ולשיפור משמעותי בתחבורה הציבורית בירושלים. כך זה מתוכנן. זה לא רק הרכבת הקלה, זה יצירת קווי שירות מזינים לרכבת, זה יצירת קווי שירות חדשים שמשלימים את הרכבת, וזה הפעלת קווי שירות מסוג BRT. שאלתי מה זה, זה אוטובוסים גדולים, Transportation Bus Repeat, אוטובוסים גדולים עם קיבולת של יותר מ-100 נוסעים בכל אוטובוס, עדיפות ברמזורים. וכל המערך הזה של הרכבת ומה שסביבה, אחרי כל שנות הסבל שציינת, צריך לשנות דרמטית את התחבורה הציבורית בירושלים. אני מקווה, כירושלמי, שזה מה שיקרה. בכך מרוכזים המאמצים. אני חולק על חברי, אני בעד הרכבת. כן, כן, אנחנו בעד הרכבת. אני אומר שבמצב הזה אין ספק שצריך להוציא את המיטב משנות הסבל שאתה ציינת, ושהתחבורה אכן תיראה אחרת. אחת הבעיות שעדיין לא נפתרו זה רמזורים. החברה שעוסקת בזה התעכבה יותר מפעם. עכשיו היא היתה אמורה להגיע ל-100 רמזורים על נתיב הרכבת והסביבה, והגיעה לרבע מהם, ל-25 בלבד. כשתתחיל התנועה, עדיין הדבר הזה צריך להיפתר בתנועה. אני מרגיש לא נוח עם התשובה הזאת, כי נראה לי שיש פה פוטנציאל לבעיה. אני מקווה שאכן זה לא יקרה. אני מניח שהרכבת כן תשנה דרמטית את מצב התחבורה הציבורית בירושלים. מה מציע השר? אני חושב שאפשר להסתפק בזה, אם חבר הכנסת זאב, להביא את זה לדיון בוועדה. ועדת הפנים תעסוק בזה?

ועדת הכלכלה? ועדת הכלכלה תעסוק בזה. אני רק חייב להעיר עוד הערה: אני נגד המדיניות של ועדות חקירה למיניהן. זו פגיעה קשה בניהול במדינת ישראל. זה דיון אחר, כי ועדות חקירה גורמות לזה שזורקים את האחריות מאחד לשני עוד כשהפרויקט מתקיים, מדברים לפרוטוקול ולא לדבר המעשי. זה לא תורם בסוף תרומה משמעותית. זה כן מביא לידי ביטוי רגשות של כעס, לא מעבר לזה. תאמין לי, אדוני השר, תשמע את תושבי ירושלים.

אז אני אומר שוב,

אני מקווה שעכשיו, כשזה יתחיל לעבוד, יגידו: בסוף זה יצא לטובה. אבל גם על המת מתאבלים 12 חודש, לא יותר.

שנה של צער וכאב. הגשר שדיברת עליו, בונים אותו על מים. מה, אתה משווה את המים לירושלמים? אתה יודע מה זה לעבוד מול ירושלמים, לתאם דברים? אנחנו יודעים מה זה. כבוד השר, תגיד לו, תודה רבה, אדוני השר. חבר הכנסת נסים זאב, אנחנו מקבלים, ועדת כלכלה,

כלכלה.

לא, זה בכלכלה. כלכלה ותחבורה. בבקשה, מי שבעד, בעד דיון בוועדת הכלכלה. מי שבעד הסרה, מצביע נגד. בבקשה, הצבעה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. בעד, 7, אין מתנגדים ואין נמנעים. לפיכך, אני קובע שההצעה של חבר הכנסת נסים זאב: הוויכוח סביב יעילותה, תפעולה ותחילת הפעלתה של הרכבת הקלה בירושלים, תועבר לדיון בוועדת הכלכלה. אנחנו עוברים להצעה הבא לסדר-היום, של חבר הכנסת מסעוד גנאים, בנושא: נכסי הווקף המוסלמי, הצעה שמספרה 6101. ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן. בבקשה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אם נגיע לשעה 24:00 זה תלוי בך. לא, לא, לא אנצל את עשר הדקות.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

את הנושא של נכסי הווקף המוסלמי בישראל כבר העלו לפני חברי כנסת ערבים, וניסו לדעת לפחות מה היקפו. אז אני מעלה היום את הנושא הזה, כי עד עכשיו הממשלה לא נתנה תשובה מלאה ומספקת מהו היקף הווקף האסלאמי, כמה הוא, מה השווי שלו. גם אני הגשתי שאילתא בנושא במושב הזה ולא קיבלתי שום מענה מספק, כאילו שזה סוד צבאי שאסור לדבר עליו. אני חושב שזכותנו כמוסלמים וכאזרחים לדעת לתת לנו אינפורמציה על נכסי הווקף: כמה מכניס הווקף המוסלמי, מה הרווחים ממנו, איפה מנוצלים הרווחים האלה, מה חלקם של המוסלמים מהרווחים או ההכנסות האלה. יש הרבה שאלות שעדיין אין עליהן תשובות. אני מקווה שבשעת לילה כזאת כבוד סגן השר יספק לנו תשובה, אם תרשה לי. אני ארשה לך, בטח אני ארשה לך.

שהעניין של הווקף הוסדר חוקית בשנת 1950 בחוק הנפקדים. הווקף האסלאמי הועבר לשליטת הממשלה או האפוטרופוס או כל גורם אחר, משום שהם אמרו שרכוש הווקף, הם נפקדים, כי האחראית עליו, שהיתה המועצה המוסלמית העליונה,

אבל הרכוש הזה, הנכס הזה, זה רכושם של כל המוסלמים שנותרו בישראל, והם לא נפקדים. זכותם לדעת מה היקף הנכסים האלה וגם ליהנות מהרווחים שלה.

לנוכח כל הבעיות וכל הסבל של הערבים ושל המוסלמים,

אם זה אפילו בשירותי הדת, במינוי אימאמים,

ואנשי דת, שיש מחסור גדול במשרות האלה, אי-אפשר שהמוסלמים בישראל לא ייהנו מרווחי נכסי הדת.

אני חושב שהאזרחים הערבים המוסלמים זכאים לקבל בחזרה את כל נכסי הווקף המוסלמי ואת פירותיו שהיו בידי המועצה המוסלמית העליונה והועברו כנכסים נפקדים מכוח החוק ב-1950. היתה רפורמה בחוק ב-1995, עם מינוי ועדי הנאמנים בכל מיני ערים,

אבל ועדי הנאמנים האלה לא היו אחראים על הווקף, על קצת מהווקף,

הם היו כדי להקל את מכירת חלק מהווקף הזה, אם זה בית-קברות או מסגדים וכו'. אדוני סגן השר, אדוני היושב-ראש, אני אמרתי לך,

כי אני רוצה לשמוע תשובות. הנכס של הווקף המוסלמי הוא נכס גדול, מדובר במסגדים, בתי-קברות, שטחי אדמה, קברי צדיקים. עד עכשיו אני לא מצאתי איזה מחקר שמצביע במדויק כמה זה, מה ההיקף.

יש מחקר שאומר שכ-6% מכלל שטח המדינה הוא בבעלות הווקף המוסלמי, וזה הרבה מאוד, וזכותנו כמוסלמים לנהל את הווקף, אבל לפני זה זכותנו לדעת מה ההיקף, מה הנכסים האלה, מה הרכוש, וגם זכותנו לדעת לאן הולכים הרווחים ממנו ולמה המוסלמים לא נהנים ממנו.

תודה רבה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. כבוד סגן שר האוצר מתכבד בדברי תשובה על ההצעה לסדר-היום. אני סיכמתי כדי שסגן השר ירחיב בתשובה. כן, אנחנו מודים לך על כך.

השעה המאוחרת אני ארחיב בקצרה. יש מספיק סדרנים להוציא חברי כנסת מהאולם, אם צריך? מסתכלים לפי חברי הכנסת שנשארים, לפי זה קובעים את המינון,

אה, יש הערכת מצב. זה רעיון טוב.

אוהו. הופה, שתי כוסות מים. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן.

מה אתה מציע? מה אתה מציע, לאן להעביר את זה? הכול נהיה בדברו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול יישר כוח על החריצות וההתמדה, שעה כל כך מאוחרת, ואתם עדיין פה על המשמר.

היום י"ז בתמוז תשע"א, 19 ביולי 2011,

היום זה כבר ח"י תמוז, 20 ביולי. הצעה רגילה לסדר-היום של חבר הכנסת מסעוד גנאים בעניין נכסי הווקף המוסלמי. קודם כול, אני אתחיל באינפורמציה, שחברים ידעו. משרד האוצר ומשרד ראש הממשלה אינם מנהלים נכסי ווקף.

קצת היסטוריה. עם קום המדינה הועברו נכסי הווקף, יחד עם נכסים נוספים, לאפוטרופוס לנכסי נפקדים, ומשם לרשות הפיתוח,

על-פי חוק לפיתוח הארץ ובניינה. לשאלתך, לא קיים רישום כאמור בהצעה, והמידע המבוקש אינו מצוי כאמור ברשותנו. נוסף לזה, מעורבותם של משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר בנושא מתמצית,

בחלוקת מלגות לסטודנטים ערבים מדי שנה ושנה, על-פי קריטריונים פומביים אשר נקבעים בשיתוף עם נציגי המגזר הערבי. זה כל מה שיש לי לומר לך, אדוני. אם יש לך עוד שאלות, אני אשמח. יש הרבה שאלות. תפאדל. אין תשובה. תפאדל, אני מוכן לענות על כל שאלה. הוא מרגיש שהוא לא ענה לך, אז תשאל.

אדוני היושב-ראש, תן לו מיקרופון. אין מיקרופונים בשתים-עשרה. מיקרופונים אין, סדרנים אין, מה?

אם לא, קח את זה. כבוד סגן השר, בקשר למלגות היתה לי שאילתא והיתה לי תשובה ממשרד ראש הממשלה. סטודנטים, לא, אבל ידעת? כי בהצעה שלך לא, אני ידעתי את זה. אז למה אתה לא אומר את זה? שהעם בציון, לא, אבל אתה לא חידשת. חידשת, אבל אני רוצה להגיד לך שסטודנטים מוסלמים, אולי 3% או 2% מהם נהנים מהמלגה הזאת, אבל כל הווקף הזה, שהוא כ-6% משטח המדינה, מסתכם הרווח שהמוסלמים,

שניים, וזה החשוב, אם משרד ראש הממשלה ושר האוצר אין להם אינפורמציה על היקף הווקף, אז מי יש לו? מי יש לו? אם המדינה, אם הממשלה לא יודעת בדיוק מה היקפם של נכסי הווקף המוסלמי בישראל, באמת מי ידע? תן לי איזה כתובת ואני אלך שם לשאול, אם אין לכם תשובה.

לא קיים רישום כאמור, לא קיים? והמידע המבוקש אינו מצוי כאמור ברשותנו. מה שאתה אומר, אני מחזק את דבריך. גם אתה אמרת בהתחלה, כחלק מפיתוח הארץ, משהו כזה. פיתוח הארץ, רק מפקיעים את הווקף המוסלמי? מה עם הווקף הנוצרי, שמנוהל על-ידי נוצרים? יש חוק לפיתוח הארץ ובניינה. אני חושב שגם אתם נמצאים בארץ ובניינה. אתם לא נמצאים בחוץ-לארץ, אתם גם בתוך הארץ. אבל אנחנו לא נהנים מפירות הווקף המוסלמי. למשל, האוטוסטרדה בוואדי-עארה, גם זה פיתוח הארץ. מה זה קשור?

כאזרח, גם אני, אם אני הולך לתל-אביב, אני נהנה גם מהפיתוח שעושה עיריית תל-אביב.

זה פיתוח הארץ ובניינה.

כבוד סגן השר, אני חושב שאו שהממשלה מתחמקת,

חס וחלילה, מה פתאום.

מה, זה סוד צבאי? מה, זה דימונה? לא סוד. אתה יודע, אני רוצה לגלות לך סוד. יש נכסים של הדיור הממשלתי, שגם כן עדיין אין רישום מדויק. אנחנו עובדים על זה עכשיו.

סקר מבנים בדיור הממשלתי, לדוגמה. זה לא כל כך, אל תתפלא שהתשובה היא שלא קיים רישום והמידע המבוקש אינו מצוי בידינו.

אני מבין שהסתפקת בתשובה.

אני לא הסתפקתי, ואני גם רוצה להציע הצעה. אם הממשלה וכל הגופים שלה לא מצליחים עד עכשיו למפות או לדעת מה היקפו של הווקף המוסלמי, אז אני מציע שהממשלה תחזיר את הווקף לבעליו,

ושהם ינהלו אותו. אתה אומר "חאק אל-עודה". זכות השיבה, אתה אומר. אנחנו מתנגדים.

אנחנו פה. אנחנו בזכות שיבה למה? אתה יודע מה, הוא שאל שאלה טובה. מה עם נכסי היהודים במדינות ערב? הרכוש היהודי הנטוש.

הווקף המוסלמי הוא בן-ערובה לנכסי היהודים בעירק או במרוקו?

חס וחלילה. אני רק שואל: מה דעתך על זה? דעתי על מה? לעשות רישום מדויק של נכסי היהודים במדינות ערב. אני עם זה, אבל בהתחלה תעשה חישוב של רכוש הווקף המוסלמי ותחזיר אותו לבעליו המוסלמים, ואחר כך נדון על הנושא שדיברת, על נכסי היהודים במדינות ערב. אני נגד נישול של אף אחד מנכסיו ומרכושו,

אז אתה בעד רישום הנכסים היהודיים במדינות ערב והשבתם.

רבותי, עם כל הכבוד.

כבוד סגן השר, כאשר אני אהיה במקומך ואתה תשאל אותי על נכסי היהודים, תהיה לי תשובה, אבל עכשיו אני לא במקומך. אני שואל אותך על הווקף המוסלמי, ואני רוצה תשובה,

אמרתי לך שאין. אנחנו אולי נפסיק,

אני מציע להסתפק בתשובה. תודה.

אתה מבקש דיון במליאה. אין לך אפשרות אחרת אם אף אחד לא מציע משהו אחר.

שבעד, הוא בעד דיון

מי שנגד, הוא בעד הסרה, לפי הצעת סגן השר. לפי הצעת סגן השר זה נגד. זה נגד, זה נגד. זה הסרה, זה נגד. אתה מבקש להסיר את זה מסדר-היום, אז ההצבעה היא נגד. מי שבעד הוא בעד דיון במליאה, כפי הצעת המציע, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

בעד, 1, שבעה מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, אני קובע שההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת מסעוד גנאים, נכסי הווקף המוסלמי, יורדת מסדר-היום. אנחנו עוברים להצעה האחרונה בסדר-היום, של חבר הכנסת נסים זאב: התרחבות תופעת המסתננים המנצלים את העיכוב בבניית הגדר בגבול מצרים, מס' 6025. יש פה הצעה לחבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. אני נאלצתי להוריד את ההצעה לסדר-היום מכיוון שלא היה מי שיחליף אותי. אנחנו מקווים, לא, לא שכחנו. זה היה תנאי קודם למעשה.

ישיב בשם השר, לא, אתה משיב בשם עצמך עכשיו, נכון? או בשם שר הביטחון?

אתה משיב בשם שר הביטחון.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, פעם היה לי מושג, "חברת אפריקה ישראל", אבל לא חשבתי שיש חברת "אפריקה תל-אביב". כאשר מדברים על בעיית דיור בתל-אביב צריך לזכור שיש עשרות אלפים של מסתננים שנמצאים בדרום תל-אביב. יכולים לעשות עוד הרבה הפגנות ולעשות עוד עיר אוהלים, אבל זה לא יעזור. אותם עשרות אלפים מסתננים, עובדים זרים, נמצאים בתל-אביב שלא כחוק ותופסים את אותן הדירות. אני רוצה לומר לך, אדוני השר: אתה לא יודע מה הולך בתל-אביב. ואם אתה יודע, אתה לא יודע כל כך את הפרטים, למה משתלם לאדם ממוצע שיש לו דירה להשכיר את זה דווקא למסתננים, כי הוא עושה פי-שלושה. הוא לוקח דירה אחת, שם בכל חדר 15 מסתננים, עשרה מסתננים, לוקח מכל אחד פר מיטה, כולם ישנים על מזרונים, ומה אכפת לו להרוויח מדירה של ארבעה חדרים, של 100 או 120 מטר מרובע, לעשות על זה 15,000 עד 20,000 שקל במקום 4,000 שקל? אז אחר כך שואלים, למה אין דירות בתל-אביב? אין דירות כי יש מסתננים ויש מי שיושב בדירות האלה. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. הייתי אומר, זה ה-result, זו התוצאה, אבל איפה אנחנו בכניסתם? איפה ההתחייבות של ממשלת ישראל? אני רוצה להזכיר לכולם: הממשלה התחייבה להקים מרכז שהייה פתוח למסתננים, לכל אלה שנכנסים שלא כחוק, כחלק מהיישום של המלצות הצוות הבין-משרדי. מר אייל גבאי, הלוא הוא עמד בראש הוועדה הזאת, בראש הצוות, אמר שיספק למסתננים את הצרכים הבסיסיים: מקומות לינה, מזון, שתייה, צורכי בריאות. ב-2009, בכל חודש חדרו למדינת ישראל 300 בממוצע. ב-2010 הגענו ל-1,200 בכל חודש. אנחנו השנה מגיעים בכל שבוע ללמעלה מ-400 מסתננים, אנחנו מגיעים לבין 2,000 ל-2,500 מסתננים בכל חודש. אפילו בעלייה של יהודי רוסיה לא זכינו שבמדינת ישראל נפתחו השערים כפי שהיום המסתננים האלה נכנסים פה דרך הגבול. ממש הפקרות מוחלטת.

אדוני השר, הם מאיימים על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו לא יודעים איך לעצור אותם. נכון, אני לא מזלזל בצעדים החיוביים, אני יודע שהממשלה הקצתה 1.35 מיליארד לצורך הקמת הגדר, והגדר מוקמת. אני גם בוועדת החוץ והביטחון, שמענו סקירה בעניין הזה. אבל מה שמעניין, ככל שיש האצה לסגור את הגדר, כך אתה רואה שהם באים בהמוניהם. כנראה שכל אחד אומר: זו ההזדמנות האחרונה שלי, והוא רוצה כבר להיכנס. ולכן אנחנו רואים את זה במכפלות, ואפילו הייתי אומר, מעבר לזה שהמספר מכפיל את עצמו, אתה רואה את הסיכונים שהם לוקחים על עצמם בכל דרך.

האיום הדמוגרפי, התרבותי, שמאיים על מדינת ישראל חייב להיעצר פה. מה עם ההבטחה הזאת של הקמת מתקן שהייה למסתננים? מה עם עיר הקליטה שעליה דובר? איך יכול להיות

גידול של 75% במספר המסתננים בחודשים האחרונים ואין מה לעשות? אני רוצה להיכנס קצת יותר לפרטים, אדוני השר, ואני בטוח שאתה יודע את זה. איך בעצם נכנסים המסתננים? איך הם בכל זאת מצליחים לחדור פנימה? יש פה מאפיה, יש פה קרטל בין השבטים, בין אלה שנמצאים מחוץ לגדר לאלה שבתוך הגדר, והבדואים יושבים

מכרה זהב. אני יצאתי לסיורים שם וראינו מכוניות שהוחרמו על-ידי צה"ל, על-ידי משמר הגבול, ואתה רואה את התחכום שלהם. משתלם להם להסתכן, כי המחירים שנגבים שם, מדובר פר ראש בלמעלה מ-4,000 דולר. אז תגיד לי, אדוני השר, מי לא ייקח את הסיכון הזה? אם הוא מכניס עשרה מסתננים ביום הוא מקבל בין 40,000 ל-50,000 דולר, הוא בתוך חודש נעשה עשיר, בתוך שנה הוא כבר מיליונר. אז מה אכפת לו לקחת את הסיכונים האלה? מה אכפת לו מהמדינה? אם הוא רק מכניס אותו לאילת. אם הוא יצליח להעביר אותו לתל-אביב העלויות הן הרבה יותר גבוהות, זה עד 10,000 דולר. ואני אומר לך את זה ממקורות מוסמכים, מהימנים ביותר. אנחנו חייבים לעצור את המגפה הזאת, את החדירה הזאת, שמסכנת ומאיימת על הדמוגרפיה של מדינת ישראל ועל צביונה של מדינת ישראל. אני מאמין, אני לא מזלזל, שוב אני אומר שצה"ל ושר הביטחון וראש הממשלה עושים את הכול. אבל אם אנחנו לא נעשה צעדים נוספים ונעמוד על כך שבסופו של דבר הם צריכים לדעת שכולם יגורשו ממדינת ישראל, ולא יעזור שום דבר, כי אנחנו נעמוד על זכותנו, כמדינה יהודית, לשמור ולשמר את עצמנו מכל הזרים שבאים לפגוע במדינת ישראל, צריך לזכור שבנוסף לכמויות הרבות יש הרבה פשיעה, יש הרבה בעיות קשות, אנחנו במהלך השנים נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה ולא נוכל להתגבר עליה. אני אשמח לשמוע את תשובת השר בעניין. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. השר מתן וילנאי, ממלא-מקום שר הביטחון, בבקשה. השר גם ממלא-מקום של שר הביטחון באופן מעשי, בפועל עכשיו. השר מתן וילנאי הוא שר הביטחון בפועל. בימים אלו, בימים אלו.

שר הביטחון נמצא בחוץ-לארץ, ואני ממלא את מקומו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת נסים זאב מעלה בעיה נכונה, שהבית הזה דן בה יותר מפעם אחת. הממשלה קיבלה החלטה, כפי שציינת, על הקמת מכשול, וזה הוטל על משרד הביטחון. נקבע שזה יסתיים עד 2013. אנחנו השנה מסיימים 100 ק"מ ראשונים, מהר שגיא עד למחסום נטפים בכניסה לאילת, וזה יסתיים ב-2011, בתוך כמה חודשים, ובשנת 2012 נסיים 100 ק"מ נוספים, מהר שגיא, שזה האזור ההררי הקשה, וצפונה, והמחסום הזה ייתן מענה למעבר של קבוצות גדולות, כפי שזה קורה היום. אנחנו מקווים כך. הגדר היא לא גדר, זה מחסום אמיתי. זה לא גדר שחותכים ועוברים. היא עם גדר מעכבת לפנים, הגדר עצמה היא מסיבית, היא קשה למעבר, היא גבוהה, היא לא פשוטה. אין לי אשליה, הבדואים ידעו להתמודד גם עם זה. אני יודע את זה. הצבא מבצע מאמצים רבים על מנת לצמצם את המספרים. כמה חודשים זה אפילו ירד, ועכשיו זה חזר ועלה למספרים שאתה ציינת. מה שהוטל עלינו, על מערכת הביטחון, כפי שציינתי, 100 ק"מ השנה, 100 ק"מ בשנה הבאה, מתוקצבים כבר, מתוכננים.

יתר הנושאים הם לא תחום שאנחנו עוסקים בו, והתופעה היא תופעה קשה. אני מכיר את זה גם מאילת וערי הדרום וגם מדרום תל-אביב. במקרה גם יש לי עיסוקים שם עם חבר שלי, שנמצא שם באיזה קולג', ואני מכיר את זה היטב. זו בעיה שמדינת ישראל עדיין לא מצאה את הדרך הראויה להתמודד אתה. החסימה זה אחד השלבים, ואותה כרגע עושה מערכת הביטחון. מה הסיבה באמת שהמספרים חזרו?

הרי אתה אומר בדבריך שהמספרים ירדו בתקופה מסוימת. היתה איזו תקופה שהם ירדו, כמה חודשים. בגלל הגדר? הם ירדו. אנחנו לא יודעים להסביר את זה. אני חושש שחבר הכנסת זאב צודק, שמי ששם, מתחיל למהר כי הוא רואה שהגדר הולכת ונבנית.

אין לי מודיעין על זה.

הם מכוונים אותם במסלולים החדשים. הבדואים, השבטים שם, מכוונים אותם למסלולים החדשים. חבר הכנסת זאב, אני מכיר את הבדואים היטב משנות שירות ארוכות, כולל חמש וכמה שנים רק בגזרה הזאת כאלוף פיקוד. הם יודעים להתגבר על מכשולים. אני אומר את זה מאוד בעדינות. המכשול שאנחנו דנים בו הוא באמת מכשול שצריך בסופו של דבר לתת מענה, לא מלא, חלקי בלי ספק. את זה אנחנו עושים. ועדת חוץ וביטחון. ועדת החוץ והביטחון ביקרה שם, תבקר. אנחנו נותנים את הדיווחים. אין כאן מענה. זה דבר שגרתי שם. אדוני השר, יש עמדה אחרת, של חבר הכנסת יריב לוין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברות וחברי כנסת, אדוני השר, תפקידך מוגדר כשר להגנת העורף. נדמה לי שאולי זה לא פורמלית במסגרת סמכותך, אבל אי-אפשר לחשוב על משהו שהוא יותר הגנת העורף מאשר טיפול בעניין הזה. זה פשוט אסון. אני מנסה ומסתכל וחושב. שנתיים אנחנו כאן עומדים ומדברים. נכון שנעשה משהו בנושא הגדר, והוא חשוב, אבל אני פונה אליך כשר שיושב בממשלה: הרי מוכרחים לטפל בהוצאת האנשים האלה מכאן. הרי ברגע שנתחיל גם להוציא אותם, זה יקרין באופן ברור על המוטיבציה להיכנס. כאשר אתה יודע שאם אתה נכנס מוציאים אותך, הרצון שלך להיכנס אוטומטית פוחת. כאשר אתה יודע שזו כניסה ללא יציאה, אז המוטיבציה עולה ומתגברים על המכשולים. אני מניח שאתה מכיר את המצב בדרום תל-אביב, באילת, בערד ובמקומות אחרים לא פחות טוב מאתנו. זה פשוט אסון. זה דבר נוראי. שכונות שלמות, ערים

מידרדרות לתהומות. אני כבר לא מדבר על בעיות אחרות, בעיות של פשיעה ובעיות דמוגרפיות ונושאים אחרים. אני מפציר בך, אדוני השר. אני חושב שיש מעט נושאים שהם בעלי חשיבות כמו העניין הזה. דווקא משום שאתה אמון על הדאגה לעורף, אנא ממך, תעלה את זה בממשלה. תדרוש תשובות, תדרוש פתרונות. אני יכול לומר לך שישנם פתרונות, אפשר לעשות את הדברים, רק צריך להחליט שעושים, לא לתת לאיזה משפטן במשרד המשפטים לשבת במשך שנתיים על המדוכה כדי למצוא הסבר למה אי-אפשר להביא את האנשים למקום כזה או למקום אחר. אני שוב, ברשות אדוני היושב-ראש, חושב שהנושא הזה הוא בנפשנו.

תודה לחבר הכנסת יריב לוין. השר הציע לדון בוועדת חוץ וביטחון. המציע מסכים. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מי שבעד, הוא בעד דיון בוועדת חוץ וביטחון. מי שנגד, הוא בעד הסרה מסדר-היום. אפשר להוסיף אותי?

הנושא לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. בעד, 6, אין מתנגדים ואין נמנעים. נצרף לפרוטוקול גם את הצבעתו של חבר הכנסת אברהם מיכאלי.

ההצעה לסדר-היום תידון בוועדת החוץ והביטחון. אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר-היום, שהוא שאילתות לשר הביטחון. בבקשה, אדוני, אם אדוני יכול לעלות לדוכן. אנחנו מייד נבקש מחבר הכנסת איתן כבל שישאל את השאילתא הראשונה שעל סדר-היום, שהיא על מענקים לאנשי המילואים. האם אדוני מוכן?

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כחלק מחוק המילואים החדש הוחלט על מתן מענק לחיילי מילואים המבצעים למעלה מעשרה ימים בשנה, המצטרף למענק לחיילי המילואים משנת 1998. מדי שנה נקבעים מחדש קריטריונים לחלוקת המענק, כך שחיילי המילואים לא יודעים מראש כמה כסף יקבלו. ברצוני לשאול: מה ייעשה לפרסום קריטריונים אחידים וקבועים לחלוקת המענק? אני הרי אחד מאלה שעסקו בחיקוק של החוק הזה. קודם כול, צריך להדגיש בפעם המי יודע כמה, אנשי המילואים מקבלים 50% 100% יותר ממה שהם קיבלו לפני החוק. הצבא, שהפניתי אליו את השאילתא הזאת ודנו בזה, ולדעתי,

זו לא הפעם הראשונה, זה כבר עלה פעם, לא יודע כיצד לקבוע קריטריון קשיח בגלל התנודות בימ"ם ובהקצאות ליחידות. הם לא יודעים להגיד מראש מה יהיה. זאת הבקשה שלך. הם ניסו לשכנע אותי עוד פעם שאין להם דרך לעשות את זה. יש גם ראש אכ"א חדשה, ואין להם פתרון. הם כל פעם בודקים את זה מחדש לפי הכללים הנקוטים, ולפי זה הם מחשבים. כתוצאה מזה, בתחום הזה, איש המילואים, רק כשהוא יקבל את הסכום הוא ידע. לשמחתי, הוא מקבל כמעט פי-שניים ממה שהיה לפני שהחוק חוקק. אם אתה שואל אותי, זה בסופו של דבר הדבר החשוב בעניין הזה. שאלה נוספת, בבקשה, חבר הכנסת איתן כבל. אדוני השר, אני יודע שאתה עסקת בזה והובלת. אני הובלתי את זה כחבר כנסת, אתה הובלת את זה כסגן השר והשר במשרד הביטחון. למרות זאת, אני חושב שהמערכת, אני יודע שזה קשה, אבל מי כמוך יודע על כמה דברים קשים אף יותר בסופו של עניין הצלחנו להתגבר. אני מאוד מקווה שלפחות אחרי שלוש השנים האלה, שזה הזמן לבחון את הדברים, תיעשה בחינה נוספת בעניין. אני אשמח שאתה תיפגש. אני אדאג לזה שאנשי אכ"א יבואו ויציגו לך ויסבירו לך את הקשיים שלהם, כי אין פה כוונה רעה. הם פשוט אומרים שאי-אפשר. לא התעמקתי בזה מעבר לזה. אני אשמח להיפגש אתם.

נעשה את זה. אני דרוך לשאלה הבאה. יש תור. אני אתן לך לפי הסדר. ברשותך, חבר הכנסת איתן כבל. שאילתא מס' 1111, של חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. ערכות מגן וזריקות אטרופין. אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת לוין, מיכאלי וכבל, פורסם בשתי ידיעות נפרדות כי צה"ל ביטל את אספקת זריקות האטרופין וערכות המגן, וכן,

כי רק 60% מהאוכלוסייה בישראל יהיו מצוידים בערכות מגן. רצוני לשאול: 1. האם הידיעות נכונות? 2. מה היא עלות רכישת הזריקות וערכות המגן לכלל האוכלוסייה? 3. האם יש תוכנית להשלמת הפערים בתחומים האלה? קודם כול, זאת שאילתא ישירה לשר להגנת העורף, ולא לשר הביטחון. פשוט אנחנו עוד לא מורגלים בפונקציה הזאת, כי זה תחום שאני עוסק בו, השאילתא הזאת היא עוד מלפני שאתה התמנית. אם השר השיב לי כך, אני אומר לו, ממתי השאילתא הזאת? השאילתא כבר לפני שנה. על זה רציתי לדבר. זאת שאילתא מ-28 ביולי 2010. היא חוגגת יום הולדת. הייתי צריך לפצוח עכשיו בשיר "היום יום הולדת" לשאילתא 1111. עוד לא היה שר להגנת העורף, היית אז סגן שר. 20 ביולי זה תאריך ניסיון החיסול של היטלר על-ידי שנק פון שטאופנברג, שלצערנו נכשל. היה יכול לקצר את המלחמה, ועוד יהודים היו נשארים אתנו בחיים, כמעט בשנה. זה 20 ביולי מבחינתי. זה גם יום ההולדת של נאזם בדר. להבדיל אלף הבדלות. התשובה על השאילתא: העסקה, הממשלה החליטה על 100% ערכות בידי האזרחים. על מנת להשלים ל-100%, צריך כרגע 1.4 מיליארד שקל. אנחנו כרגע מחלקים את הערכות, אתה יודע את זה. פעם ראשונה שזה מחולק על-ידי חברה אזרחית, והערכות כולן עם מספרים אישיים. יש ברקודים על הערכות, יקל מאוד על השליטה בהמשך. כרגע צריך לבנות תוכנית חומש נוספת,

פחות מחומש, על מנת להשלים מ-60% ל-100%. הנקודה שבה צריך יהיה לקבל את ההחלטה מתקרבת. דיברתי רק הבוקר על זה עם ראש הממשלה פעם נוספת, מכיוון שאסור לנו להגיע למצב שקווי הייצור ב"סופרגום" וב"שלאון" ייעצרו. כדי להפעיל את זה מחדש, יהיה כסף נוסף מעבר ל-1.4. אני מקווה ופועל שנגיע ל-100%, כפי שהממשלה החליטה, בידי האזרחים, ותהיה לנו תוכנית שעד 2017 נוכל לסיים את המהלך הזה, ב-2016 2017 נוכל לסיים את המהלך הזה. האטרופין בעדיפות שנייה. המומחים קבעו שקודם כול ערכות, אחרי זה האטרופינים. האטרופין מחולק עם תוספות רבות, עם יתִירוּת רבה לכל המגיבים הראשונים שעוסקים באירועים של אב"כ, ואז לכל גזרה שהם יגיעו אליהם, מזרקי האטרופין, בשלב הבא נשלים את זה גם לאזרחים. זה בפירוש בעדיפות שנייה. אדוני השר, כולל בעלי הזקנים? סליחה? זה כולל את בעלי הזקנים? בתוך ה-100%. אבל, ברגע שנגיע ל-100%, יהיה מענה גם לחבר הכנסת מקלב. השאלה היא, האם צריכים לחכות עד ה-99%?

מכיוון שאנחנו כרגע ממילא נמצאים באחוזים לא שלמים, ואנחנו מחויבים שזה יהיה ל-100%, ניתן מענה לבעלי הזקנים. היום אנחנו נותנים עדיפות, זה עניין של מפוח, נותנים עדיפות לכאלה שהם עם קשיים נשימתיים, שלהם אין מענה. בעלי הזקנים תמיד יכולים להסתדר, בסופו של דבר. אבל, כשנגיע ל-100% ניתן מענה גם לבעלי זקנים. אנחנו היחידים, צריך גם להבין את זה. אין לאף אחד בעולם ערכות כאלה, לא לילדים, לא לבעלי זקנים, כפי שאנחנו מייצרים במדינת ישראל, ערכות מאוד נוחות מכל בחינה שהיא, שלא נצטרך אני אומר, תמתינו. אל תיתנו לנו כל כך מהר. אנחנו כנראה הקמע הזה שאנחנו לא צריכים להשתמש בזה. אני רוצה לומר שלושה דברים:

שאני מתכוון לפנות אל יושב-ראש הכנסת ולבקש לבדוק כיצד השאילתא הזאת שהתה באוויר שנה. ספינות יוצאות לחלל וחוזרות

אתה רק יודע שהשאילתא של חבר הכנסת איתן כבל היא שנה ורבע, בשים לב לתאריך. אה, אז שלי צעירה בכלל. להתעודד. אני מצטער, אפילו את התענוג להחזיק את השאילתא הוותיקה ביותר אין לי. חבר הכנסת שי, כל נושא השאילתות, אני פניתי אל יושב-ראש הכנסת יותר מפעם אחת.

הרי גם היום, מ-17 שאילתות אני אענה פה על ארבע, וישבתי וחיכיתי.

אז אולי תחשוב לשבור את ראשך,

מה לעשות בשביל לתת למוסד הזה את הריספקטביליות.

והוא שאם שאילתא לא עלתה בזמן, אתה יכול לבקש מיושב-ראש הכנסת, ואז היא הופכת

אה, אה. אם היא לא נענתה, תוך איזה תקופה? הבנתי, אוקיי. זו סנקציה, 21 יום. אבל במקרה שלך אני לא בטוח, מכיוון שהמקרה שלך היה עוד לפני התקנה. השאילתא שלך כל כך ותיקה, שהיא היתה עוד לפני התקנה כל כך הרבה דברים קרו מאז. אז תבין מה היא עושה, השאילתא שלך. אפילו חוק החרם לא היה, יש לך שר בזכותך, ואפילו רשות השידור עוד נראתה אחרת. אני מוכרח לומר שדווקא השר וילנאי זה לא האיש שאפשר לבוא אליו בטענות.

אני לא בא בטענות. אני רק חרד.

לא. הוא עונה כל הזמן. אין קליינטים, לא באים לשמוע. הבעיה במקרה שלו היא הפוכה. הוא, הם נעלמו. הם יצאו כולם למאהלים, לא"ש לילה, לא"ש לילה.

הדבר השני שאני רוצה לומר הוא שאני ניסיתי להפעיל את הנוהל הזה של טלפון, של להשאיר הודעות כדי לקבל ערכת מגן בביתי, ועד הרגע הזה אפילו לא נעניתי. אז אני ממליץ, אדוני השר, אני יודע שהטלתם את זה על איזושהי חברה חיצונית. אני לא יודע מי מנהל את זה, אבל אנא בטובך, תצהיר אם התהליך מתנהל נכון,

החברה החיצונית זה "דואר ישראל", זה לא חברה סודית, זה לא חברה של "המוסד". אה, זה "דואר ישראל". "דואר ישראל". יש להם בטח נציבות קבילות, לפנות אליהם,

טוב, כי ניסיתי. רציתי לבדוק את התהליך.

השאלה האחרונה היא שאלה לא טובה. השאלה השלישית, היא לא טובה. ומה יקרה, אדוני, אם נזדקק חלילה וחס בתוך שנה ל-100% ערכות המגן? חלילה יתפרץ עלינו משהו שאנחנו לא רוצים בו, האם יש לנו תשובה מיידית? יש לנו את החדרים המוגנים, את הממ"דים, יש לנו את ההוראות שאתה חילקת בזמנו. ההוראות לא השתנו במהותן. ומכיוון שזה 1.4 מיליארד, ויש לנו דרישות נוספות רק בתחום הגנת העורף של מאות מיליונים נוספים, אני יכול להבין את המצוקה של הממשלה בעניין. אני לא רואה איך עושים את זה יותר טוב מזה. תודה רבה. אי-אפשר, לגייס

אני אומר שמי שיותר מזהים אותו עם ערכות מגן, גם לאחר תשע שנים, והנה אתה ממשיך לדאוג לנו בדברים האלה. אני מקווה שלא תצטרך להגיע. השאילתא הבאה, שהיא מס' 1201, היא שאילתא שלי שכותרתה: סיכון בטיחותי במחסום הנטוש בכביש 404. השאלה היא: כשנפתח כביש 443 לתנועת פלסטינים נטש צה"ל מחסומים באזור, כולל בכביש 404. כביש 404 זה אזור רמות, מה שנקרא מחסום רמות. אזור המחסום עזוב, ללא תאורה, ונוצר מפגע בטיחותי. רצוני לשאול, אדוני השר: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, על מי מוטלת האחריות לסילוק המפגע?

המצב הוחזר לקדמותו. התאורה גם הוסבה לפעול, ואין כרגע מפגעים באזור. אם אתה יודע דבר אחר, כי אתה נוסע שם, אני אשמח לדעת את זה. מה שקיבלתי מהצבא הוא שהדבר הזה הוא מאחורינו. קודם כול, זה נכון. הדבר מאחורינו.

אדוני השר, שאני אפילו קיימתי, השאילתא הזאת היא גם כן כבר שמונה-תשעה חודשים.

במשך הזמן הזה קיימנו גם דיון ועדה על המחסום הזה, וגם על מחסום עטרות בכביש 45, שגם היתה שם בעיה, ללא תאורה, ועוד כמה בעיות כשהמחסום נעזב. אנחנו הקמנו אפילו ועדה של פניות הציבור בנושא, וגם שם ראינו שיש זריקה של אחריות,

"קשת צבעים" ולא "קשת צבעים", ואחרים. האחריות, בסופו של דבר, במע"צ. המחסומים צריכים, אבל הבעיה היא, באמת חשוב עכשיו שאתה נכנס, כמה שאתה יכול לפעול בעניין הזה, שמשננטש מחסום, לא כולם רואים את עצמם אחראים להחזיר את המצב לקדמותו. אני לא צריך לספר לך מה זה מפגע כשמחסום ננטש. ואני מודה לך על תשובתך. אם כך, אנחנו עוברים לשאילתא הבאה, של חבר הכנסת יריב לוין, שכותרתה: מתן אפשרות לחיילים שלא לגלח את זקנם. אדוני, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, בלשכתי התקבלה תלונה שלפיה בבא"ח 51 של חטיבת גולני נמנעת מחיילים האפשרות שלא לגלח את זקנם, אף כאשר הם מבקשים לחתום על התחייבות לגידול זקן כמקובל בצה"ל. בכמה מקרים הוטלו על חיילים שסירבו להתגלח עונשים שונים, לרבות עונשי ריתוק. רצוני לשאול: מה ייעשה למניעת הישנות מקרים כאלו בעתיד? בבקשה, אדוני. פקודות הצבא, חבר הכנסת לוין, הן מאוד ברורות, וקובעות שחייל שרוצה לגדל זקן מטעם של רצון חופשי, או מכל טעם, של דת או משהו מהסוג הזה, צריך לפנות לקבל אישור. מפקד בדרגת סא"ל צריך לדון בעניין הזה ולתת את האישור לגדל את הזקן, עם כל המשמעויות שלו. אם התופעה שציינת קרתה ויש מקרים שאפשר להצביע עליהם, זה דורש טיפול משמעתי. אני לא הגעתי לזה שיש תלונות מהסוג הזה. כל תלונה כזאת צריכה להידון ברמה של היחידה, בוודאי לא בכנסת ישראל. ואם יש דברים כאלה שלא טופלו,

אני לא מצאתי שום דבר כזה. דווקא בחטיבת גולני הם מאוד רגישים לנושא הזה. יש להם מספר גבוה מאוד של בני ישיבות וחיילים דתיים, שחלקם, אני מניח, גם מגדלים זקנים, והם רגישים לעניין הזה מאוד. הכללים הם ברורים, כפי שציינתי קודם. אם יש דברים נוספים שאתה יודע, אשמח לדעת את זה. בבקשה, שאלה נוספת. תודה, אדוני השר. כמובן, ברור שיש כללים, והכללים הם בסדר, ואני מניח שגם ברוב המוחלט של המקרים מקפידים עליהם. לפחות מהתלונות שאני קיבלתי, התעוררה בעיה ספציפית בבא"ח 51, שעליה שאלתי. אני חושב שאם יהיה איזשהו רענון של ההנחיות, נקודתית במקום הזה, אני מניח שזה יביא לפתרון העניין, וזאת היתה מטרת השאילתא. כך שאם הדבר הזה ייעשה, אני חושב, זה היה בגדוד 51?

זה לפחות מה שעולה מהתלונה שקיבלתי, ולכן היא היתה מאוד ספציפית ומאוד נקודתית, לא בכל החטיבה ובוודאי לא בכל צה"ל. לכן אני חושב שנדרש איזשהו רענון של הנהלים, נקודתית באותו מקום, כדי שהנושא הזה לא יתעורר שוב.

מקובל על השר,

אנחנו יכולים להמשיך בשאילתות הבאות, 1305, של חבר הכנסת דוד אזולאי, אינו נמצא. 1336, של חבר הכנסת איתן כבל, שכותרתה: העסקת קצינים וחיילים בשירות הציבורי.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ב-2 במאי 2010 התקבלה החלטת הממשלה ולפיה בתוך 60 יום תובא הצעה בעניין העסקתם של קצינים וחיילים המשרתים בפועל במילואים בשירות הציבורי. בחלוף שמונה חודשים, מאז זה כבר יותר, כמובן, עד שאני מקבל את התשובה, טרם הובאה ההצעה בפני ראש הממשלה. רצוני לשאול: 1. מדוע לא מומשה החלטת הממשלה? 2. מתי תובא ההצעה לפני ראש הממשלה? ניסינו לבנות הצעת חוק. ניסינו לבנות כללים בנציבות המדינה לא הצלחנו. היתה טענה שאנחנו יוצרים בזה אפליה. אנחנו כרגע עוסקים ביצירת דבר שאני לא אוהב אותו, אפליה מתקנת. אני לא אוהב אותו, כי אפליה מתקנת זה למגזרים חלשים, אנשי המילואים זה לא מגזר חלש. אני מרגיש אי-נוחות מכך שצריך לבנות מין כלל כזה כדי לתת מענה ראוי. אני חייב להדגיש שעד לרגע הזה, בצורה חוקית לא מצאנו מענה ראוי. המענה הראוי האמיתי הוא בהבנה של המעסיקים ובגאווה שלהם על כך שהם מעסיקים חיילי מילואים פעילים. כאן, במקרה הזה, היה מדובר בעיקר במג"דים ומעלה. צריך להגיע למצב שחברות מתגאות בזה שמג"דים בצנחנים נמצאים אצלן, בעבודה כזאת או אחרת. לא הגענו לפתרון, כפי שניסינו אז, בהחלטת הממשלה, שוב, הייתי מעורב גם בזה. עד לרגע הזה לא מצאנו את המענה הראוי בצד החוקי של העניין. שאלה נוספת.

אדוני השר, אומנם אני מעלה את השאילתא, אבל אני אישית לא משתגע על הפתרון הזה. אני לא חושב שהוא פתרון נכון. אבל שוב, אתה יודע, ממשלה צריכה לעשות. כשאת הפתרון הזה לא הצלחתם לממש, אנחנו רוצים לקדם ולחזק את חיילי המילואים, בוודאי את הקצינים הבכירים שבהם, שעושים יותר מ-100 יום בשנה, ויש כאלה אף יותר, צריך פשוט לתת להם את ההטבה הישירה, וזה תלוי רק בכם. לא, הטבות הם מקבלים לא מעט.

אני לא מדבר על, אני מכיר את ההטבות, חלקן גם מגיעות דרך המקום שבו אני יושב, בוועדת החוץ והביטחון. אני מדבר על מעבר, בעניינים הספציפיים האלה. כי אין הכרח שהפתרון יהיה דרך מסלול של העדפה, כי, אתה מבין כולם היום מועדפים, מרוב העדפה אף אחד לא מוצא את העבודה, כבר אמרתי את זה.

נכון, אבל אנחנו כן מנסים, ובחטיבה שאתה משרת היו שני מג"דים מובטלים. חטיבה שאני פיקדתי עליה. היו שם מג"דים מובטלים. אני ממש הרגשתי עלבון בעניין הזה. אנחנו מנסים כן לטפל בזה נקודתית. פתרון מערכתי לא מצאנו, כי אני, אפליה מתקנת, אני לא אוהב אותה. ממש לא אוהב אותה. גם אתה, אני מבין, לא אוהב אותה. תודה רבה לך, אדוני השר. השאילתא הבאה, 1396, של חבר הכנסת נחמן שי: הדחת עיתונאי משירות מילואים. בבקשה, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני השר, לאחרונה פורסם כי קצין במילואים הודה שעיתונאי הודח משירות מילואים בתגובה על פרסום תחקיר בעניין ההשתלטות על קרקעות מדינה סמוך לביתו של האלוף גלנט. רצוני לשאול: 1. האם הדבר נכון?

האם צה"ל פגע או פוגע בעיתונאי בגלל עבודתו העיתונאית? 1 2. נחמן, אני מרגיש לא נוח לענות על זה, מפאת צנעת הפרט. מפאת צנעת הפרט. אני עכשיו אתן פרטים על רב-סמל, איך שירת, כמה שירת, מה היו ההחלטות, יכול להיות שעדיף לכתוב לך מכתב על זה, לתת לך מענה בכתב, ולא לדבר על זה לפני עם ישראל. כך נדמה לי. יש לי כל הפרטים. טוב. אם זו ההרגשה שלך, שאנחנו עלולים לפגוע בצנעת הפרט של מישהו, זה פשוט לא יהיה נכון, להסביר, להגיד את השם ואת התפקיד, ולהגיד כמה מעט מילואים הוא עשה, ושהוא פוטר לפי כל הכללים ולפי החוק, וגם לא הגיש בקשה אחרת, נדמה לי שזה לא נכון לתת את זה כך. בסדר, אנחנו נכבד את זה. נשמור תמיד את האופציה לנסות לחשוב מה לעשות. בסדר, אני, לא, אני אכתוב לך. בסדר, אני מקבל את דעתך.

יושב לידך יושב-ראש שמאוד חרד, הצעת חוק, שמירה על זכות הפרט. כי יש לי כאן תשובה, ופתאום אני אומר לעצמי, אני מקריא כאן מספר אישי כזה וכזה,

אפשר גם את התשובה בלי השם ובלי הפרטים המזהים, אבל יכול להיות שיש הרבה שמכירים, אדוני היושב-ראש, מכיוון שלא צריך מאמץ רב כדי לדעת במי מדובר, אני מציע הצעתך היא ראויה, ויחליט אחר כך חבר הכנסת מה לעשות, אני יכול להגיד לך, באמת בלי פרטים, שהאיש פוטר לפי נוהל של פטור משירות ביטחון, והיה טקס ב"מצודת יואב" פיקוד הדרום עושה שם את הטקסים שלו, בלי שהוא התנדב להמשיך שירות. אם הוא יבקש להתנדב להארכת שירות, דבר שקורה לעתים קרובות, הדבר ייבחן לגופו של עניין. זאת התשובה.

מזכירת הכנסת, זה מה שנעשה. נעביר. בסדר גמור. אם כך, אנחנו נעבור לשאילתא הבאה, 1501, של חבר

של חברת הכנסת מרינה סולודקין, גם כן לא נמצאת. שאילתא 1506, של חבר הכנסת יצחק וקנין, גם כן לא נמצא.

1544, של חבר הכנסת אברהם מיכאלי, רוסיה התלוננה שלוש פעמים על פעילותו של הנספח הצבאי קודם שגורש. אני ביקשתי להוריד את זה כדי שהשר ילך מוקדם הביתה. השר יעביר לי בכתב, הבנתי, אז אין לי בעיה. כך לפי התקנון אנחנו לא צריכים, אבל, לצה"ל לא הועברו שום פניות בנושא הנספח טרם האירוע של הפסקת תפקידו במוסקבה. אמרתי לשר, לא להטריח אותו בעניין. השואל מסתפק בדברי התשובה האלה, או בחצי התשובה. אם כך, נעבור לשאילתות הבאות, 1560, של חברת הכנסת מירי רגב, אינה נמצאת, ו-1614, של חבר הכנסת ישראל חסון. בזה תמו השאילתות. אדוני השר, אתה שם לב גם, בכל אופן, שברוב השאילתות היו כאן השואלים. אתה זה שהתרעת על כך בעבר שלא פעם המתנת מאוחר, לא עד 00:30, ולא היה אפילו שואל אחד, אבל הפעם יש שכר לעמלך. גם בשעה מאוחרת השואלים, כשהייתי חייל היה לפחות נציב קבילות חיילים, הייתי יכול לקבול.

קיבלת,

וכולם מכבדים ונמצאים.

אם כך, הגענו לסעיף האחרון האחרון שעל סדר-היום,